כדאי שיהיה פה שר. אל תיפגע, מבחינתי אתה שר, אבל, הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. הצעת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017), התשע"ז 2016, מ/1083.

תודה למזכירת הכנסת. אנחנו עוברים לשאילתות דחופות. היינו מעוניינים לעבור לשאילתה דחופה מס' 382, מאת חברת הכנסת ענת ברקו. סגן שר החינוך נמצא כאן, חברת הכנסת ברקו לא נמצאת כאן, אז, אני בעונש? לא, אתה לא בעונש. אנחנו מודים לך, ואתה פטור מלענות על השאילתה. תרצה להעביר תשובה בכתב, מה לענות? לגברת ענת ברקו, אז אין שום בעיה. אני יכול להתחיל בשאילתה שלה ולענות. כן בסדר, אנחנו סומכים עליך, אתה תמיד כאן להשיב על שאילתות, אבל קצת נמאס לי מחברי כנסת שמתחננים שנאשר שאילתה דחופה ולאחר מכן לא נמצאים. מה עם זוהיר בהלול, אותו דין? אותו דין, טוב. לפחות הפעם הממשלה הייתה בסדר. ואין פה שר. כשהמליאה פתוחה, אמור להיות שר. אני בינתיים מזהה פה רק אפשרות שסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן יעלה לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 384, מאת חבר הכנסת עמיר פרץ. נושא השאילתה: הטבת המס המוענקת לחברת טבע.

חבר הכנסת פרץ יקרא את נוסח השאילתה, וסגן שר האוצר ישיב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי סגן השר, האמת היא שלפני שאני מקריא את השאילתה, מהיכרותי עם סגן שר האוצר, אני מסתפק בסגן שר האוצר גם ללא נוכחות שרים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השרה התורנית נמצאת, לפרוטוקול. יופי. התפרסמה ידיעה בדבר כוונתה של חברת טבע לפטר כ-350 עובדים.

מקבלת הטבות מס על חשבון הציבור במשך שנים, תוך התחייבות אחת מרכזית, לגיוס עובדים חדשים. על רקע הכוונה לפטר מאות עובדים, וכדי לאפשר דיון ציבורי ופרלמנטרי בנושא, אבקש לדעת: מהו גובה המס שקיבלה טבע בשנים האחרונות? הטבת המס.

המס שלא שולם, אותו דבר. הטבת המס. תודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת עמיר פרץ, לאחר בירורים עם החטיבה הכלכלית עולה כי בהתאם לדיווחים שהוגשו עד כה לרשות המסים, השנה האחרונה שבה חברת טבע מימשה הטבת מס לפי חוק לעידוד השקעות הון הייתה שנת 2013. 2014, לא. גובה הטבת המס של חברת טבע בשנת 2013,

תכף אני אגיד לך את הפרטים המדויקים,

במכתב מיום 16 במאי 2016, שהעתקו רצוף בזה, ונמסר בהתאם להיתר למסירת מידע שניתן מכוח סעיף 234 לפקודת מס הכנסה , התשכ"א 1961. אם תרצה לשמוע את הסכומים, אני אגיד לך: השנה האחרונה הייתה 2013, ב-2013 היא קיבלה הטבת מס של מיליארד 9 מיליון ו-160,070.75. אם אתה רוצה לשאול שאלה נוספת, יש לך, סיימת?

יש שאלה נוספת לחבר הכנסת עמיר פרץ. גם חברי הכנסת דב חנין ומסעוד גנאים ביקשו לשאול שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, אני בהחלט מודה לך על כך שסגן שר האוצר משיב לנו באופן מפורט. אני בוודאי הייתי רוצה גם שתרחיב, האם זה קשור לכל מה שקשור לרווחים הכלואים שאנחנו לא מצליחים לגבות מהם? ואני רוצה לומר לך שהגיע אלי מכתב של יושב-ראש ועד העובדים בכפר סבא, בחור בשם אלירן, אני סיירתי במפעל הזה לפני כחודש ימים. אני מוכרח לומר לך שמדובר באחד מהוועדים אולי האחראים ביותר שקיימים במשק. והנה, כאשר אותו ועד עובדים מנסה להגן על פיטורים של 350 איש, מייד הוא מקבל מכתבי איומים, שנמצאים בידי. לכן אני מציע שאתה, סגן שר האוצר,

להנהלת טבע שאתם לא תעמדו מנגד. כי מה בעצם חברת טבע לאורך כל השנים נתנה למדינת ישראל? הרי מהרווחים שלה היא לא העבירה, היא תמיד מצאה פטנטים כאלה ואחרים כדי להשאיר את זה בתוך מתחם הרווחים הכלואים. הדבר היפה שהיא עשתה במשך כל השנים זה מקומות עבודה, זה מערכת מאורגנת, באמת, אני מוכרח לשבח, שהנהלת טבע, בדרך כלל, בדרך כלל, מקיימת יחסי עבודה טובים, ואני אומר שהעובדה שהם הולכים לפטר 350 איש היא לא עובדה שחייבים לקבל אותה. העובדה שחברת טבע מחליטה לפטר 350 איש, ואנחנו יודעים שחברת טבע צמחה פה, במדינת ישראל, ויש לה מפעלים ברחבי העולם. עם קצת לחץ של האוצר, אין לי ספק שחברת טבע מסוגלת למצוא אלטרנטיבה לפיטורים בישראל, ואני בטוח שאתה לא פחות ממני חרד, חרד, לכל מקום עבודה שנעלם ממדינתנו. הקושי היום להקים מקומות עבודה כאלה הוא קושי אדיר. אנחנו מוצאים את עצמנו נסחפים רק להקמת מקומות עבודה בתחומי השירותים,

אדוני שר האוצר,

אני מבקש ממך לפנות להנהלת טבע ולהבהיר להם שלא ינהגו באלימות כלפי ראשי הוועדים שעושים את מלאכתם. דבר שני, לדרוש מהם למצוא אלטרנטיבה לפיטורים של העובדים האלה, כי המתכונת הזאת, שכאשר יש רווחים, המנהלים מקבלים בונוסים, וכאשר יש משברים, העובדים מפוטרים, את הנוסחה הזאת חייבים לעצור. תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים,

תשובתו של סגן שר האוצר. אדוני היושב-ראש, תודה לך. אדוני סגן השר, אכן, זה מזעזע. חברה שמקבלת הטבות מס ניכרות לאורך הרבה שנים מהמדינה, ומושכת רווחים, מחלקת דיבידנדים, והנה עכשיו החליטו על צמצומים, ומי משלם את מחיר הצמצומים? 350 עובדים שעומדים להיות מפוטרים וללכת הביתה. במצב כזה, אדוני השר, הדרישה שלנו היא שאותה מדינה שידעה לסייע לחברת טבע, לתת לה הטבות מס, תתייצב מולה באופן ברור ותגיד: עד כאן, אי-אפשר לפטר עובדים לאחר שקיבלתם כספים מהמדינה בהיקפים כאלה. יש לכם בעיות? תחזירו את הכסף למדינה, ואז תוכלו להתנהג כאילו אתם בעולם של שוק חופשי. תודה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, כבוד סגן השר, לפני כמה חודשים הייתה ישיבה ביוזמתך ובתיאום שלך, במשרד האוצר, הייתה ישיבה חשובה, ואולי הראשונה במינה, בנושא הרכוש של הווקף האסלאמי. הישיבה באמת הייתה מאוד טובה, לפי דעתי,

אבל אנחנו היינו אמורים לשבת עוד פעם כדי להתקדם בעניין חשוב זה. כבוד סגן השר מודע לעניין החשיבות של הווקף האסלאמי לערבים במדינת ישראל, מבחינת הרכוש והרווחים והאדמות, עסקות חליפין, בתי-קברות, כל הדברים האלה. אז אני שואל, כבוד השר, מתי תקבע עוד ישיבת המשך, כדי שנמשיך ונגיע למסקנות טובות ותוצאות טובות בעניין הזה? טבע שייכת לווקף? חברת טבע שייכת לווקף?

הוא חברת טבע. אנחנו לא רוצים שהוא יברח, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

והוא חופשי מלהשיב.

השאלות הנוספות של חברי עמיר פרץ ודב חנין הן סביב אותה נקודה. אני שוב חוזר ומציין: השנה האחרונה שהם קיבלו הטבות הייתה 2013. בסדר, הם קיבלו את זה כדי להקים את העבודה עכשיו, הם מימשו את הטבת המס לפי חוק עידוד השקעות הון. בוא לא נשכח שהם גם מעסיקים 6,000 עובדים.

אבל מצבת כוח האדם שלהם בשנים האחרונות דווקא ירדה, אדוני סגן השר.

אבל נכון לעכשיו הם מעסיקים 6,000 עובדים. אני חושב שזה לא נכון, זה נכון לדרוש, וזה גם מתבקש לדרוש, שהאצבע לא תהיה קלה על ההדק כשרוצים להתייעל, אבל להיכנס ממש לתוך ניהול החברות, אני לא יודע אם זה נכון וכדאי.

גם אתה אדוני, כפי שאני מכיר אותך, וגם פרופ' יוסי, אף אחד מאתנו לא רוצה להיכנס לתוך הניהול הפעיל של חברה ולהגיד לה תעשי ככה, תעשי ככה, כי זו אחריות כבדה מאוד. החברה במשבר, והיא תצא מהמשבר הזה,

והיא תחזור חזרה למה שהיא הייתה, ונקווה לימים טובים יותר. ולגבי,

וגם עמיר פרץ כבר מודה שחברת טבע לא שייכת לווקף,

אבל תתייחס לאיומים על הוועדים. אחד-אחד, אחד-אחד. תאמר משפט על האיום על הוועדים. כי מדובר על אחד הוועדים האחראים ביותר, אני אשמח מאוד, אני אשמח, אני מכיר את זה, אני אשמח לקבל את החומר,

אבל אדוני סגן השר, כן, חברי. כיצד העובדה שהחברה נמצאת במשבר אינה משפיע על גובה השכר,

חבר הכנסת יוסי יונה,

זה לא דיאלוג עם השר.

אתה פרופסור לכלכלה, ואתה יודע שלהיכנס לתוך דיון של חברה, אתה גם לא היית עושה. תודה לסגן שר האוצר. אנחנו חוזרים לשאילתה דחופה מס' 382. אני מזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש לעלות לדוכן להשיב. הסיבה היחידה, חברת הכנסת ענת ברקו, הסיבה היחידה בעולם שזה קורה היא שסגן השר ביקש להשיב. אני כבר מחקתי את השאילתה מסדר-היום. אין שום דרך להצדיק איחור של שבע דקות כשאת יודעת שהשאילתה שלך היא הראשונה בסדר-היום. זה לא קורה אף פעם, אבל הייתה לי ישיבה. לא יכולה להיות ישיבה בזמן המליאה. אין, אין דבר כזה. אני מתנצלת, אני מתנצלת, אדוני. בבקשה, גברתי, נא לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בכל שנה נרצחות כ-20 נשים על ידי בני זוגן וקרובי משפחותיהן. וגם אנשים אחרים, צריך להגיד את זה. כדי למגר את התופעה או לפחות להעלות אותה למודעות, נושא השוויון המגדרי ומניעת האלימות במשפחה צריך להילמד כבר בגיל הרך. ברצוני לשאול: אילו תוכניות אתם מקדמים לשוויון מגדרי ולמניעת אלימות במשפחה, באמת מגילים מאוד מאוד צעירים?

תודה. סגן שר החינוך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת ברקו, לשאלתך, התשובה היא כדלהלן. כדי לצמצם את ממדי האלימות, וזו המופנית כלפי נשים בפרט, משרד החינוך ומשרדי ממשלה נוספים חברו יחד במטרה לקדם הסברה בנושא ולהעלות את המודעות לתופעה גם בקרב אנשי חינוך ותלמידים. המטרות העומדות לנגד עינינו הן: לחנך לחיים בחברה בריאה ובטוחה, להקנות ידע בנושא, להביא להבנה שמדובר בפגיעה בצורכיהן הבסיסיים ביותר של הנפגעות, לפתח את הרגישות ואת האחריות החברתית, לפעול לקידום ערך כבוד האדם וחירותו, הגנה על חייו, על גוף האיש והאישה, הנער והנערה, הילד והילדה בחברה הישראלית. במערכת החינוך יש תוכניות מניעה רלוונטיות כבר מגיל צעיר, לשאלתך, שמטרתן לפתח בנערים ובנערות את ההכרח לשמור על כבודם של גברים ונשים ולהבין את הצורך בחשיבותו של שוויון בין שני אלה, בין המינים, כתשתית למערכת יחסים בריאה ורצויה. תוכניות המניעה פותחו ופועלות על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והיחידה לשוויון בין המינים בחינוך, ולהלן כמה דוגמאות: 1. יש תוכנית שמיועדת לתלמידי העל-יסודי. התוכנית פותחה תוך שימת דגשים מיוחדים על מאפיינים תרבותיים, גם לחינוך הממלכתי-דתי וגם לחברה הערבית. 2. יש תוכנית בשם "כישורי חיים". זו תוכנית חובה שפועלת בכל שכבות הגיל ועוסקת בין היתר בקשרים חברתיים בכלל, ומסייעת לתלמידים בהבחנה בין קשר חברי חיובי ובין קשר חברי בעייתי. 3. יש תוכנית שמיועדת לתלמידי בתי-הספר העל-יסודיים ועוסקת בעמדות וערכים של בני נוער למול מצבי פגיעה וניצול של האחר. התוכנית מכוונת לאלה שמעורבים ישירות במצבים כאלה, אך לא פחות מכך היא מיועדת לעומדים מנגד. התוכנית מזמינה את בני הנוער לקחת אחריות מוסרית ולנקוט עמדה מוקיעה נגד מצבי אלימות וניצול. 4. יש תוכניות בשם "שווה דיבור" ו"שרשרת", והן מופעלות בבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים, ובהן דנים בכיתה בסוגיות כאלה, או למשל בחירת קריירה, תפקידים במשפחה, ייצוגים מגדריים במדיה ומניעת אלימות. יצוין כי תוכניות לימוד ערכיות חברתיות עוברות הטמעת חשיבה מגדרית, וכן תוכניות לימוד אחרות, כמו ספרות, אמנות, מדעי החברה, מורשת ועוד. אפשר להוסיף על האמור ולציין, אפשר להוסיף על האמור ולציין כי מתוך הבנה שאחד התנאים לחיים של כבוד ועצמאות של נשים היא עצמאות כלכלית, משאבים רבים מוקדשים לקידום בנות למתמטיקה ומדעים במסגרת התוכנית "לתת חמש". יודגש כי בנושא מועברות השתלמויות לצוותים חינוכיים ויועצות, מתקיימים ימי עיון, ניתנות שעות תקן לבתי-ספר להפעלת סדנאות מגדר ועוד. זאת ועוד, לקראת שנת הלימודים תשע"ח יגדיל המשרד את תקציב היחידה לשוויון בין המינים בחינוך מ-3.5 מיליון ש"ח ל-4.5 מיליון ש"ח. תודה לסגן שר החינוך. שאלה נוספת לחברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, תודה על התשובה הרחבה, אדוני סגן שר החינוך, אני רוצה לומר שהתוכנית כישורי חיים חשובה באופן בלתי רגיל, אבל יחד עם זה, כשאנחנו מדברים על נערים ונערות, זה מאוחר מדי. יש התחשבות רבה מדי בנושא של הטיות תרבותיות וקבלה של אלימות כלפי נשים או יחס מבזה לנשים כמשהו מובנה תרבותית, שגם לזה אסור להסכים. ולכן רציתי לשאול: האם אתם יכולים גם להתמקד בגיל הרך, בגיל גן, משחקי ילדים, שגם הם מבנים את התפקידים של המינים במובן המגדרי? זה משהו שיכול גם למנוע אלימות, ואנחנו יודעים שגם האינטליגנציה מתפתחת בגילים האלה באופן מאוד משמעותי, ויש לכך השלכה רחבה. ולסיכום, מי שגבר לא מרים יד, וזה המוטיב שצריך ללכת אתו,

בקבוצות של מיעוטים וגם בחברה הרחבה, כי אנחנו יודעים שזאת תופעה שחוצה מגזרים, ומדינות ומעמדות. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת ברקו. בבקשה, אדוני סגן השר. חברת הכנסת ברקו שאלה שוב. אני הזכרתי את כישורי חיים, אבל הזכרתי גם שיש תוכנית מיועדת, כמו התוכניות "שווה דיבור" ו"שרשרת", שמופעלות בבתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים. ואם אני זוכר טוב את מה שהקראתי קודם, נדמה לי שיש גם תוכניות לגיל הרך, כך המשרד פועל. תמיד אפשר לפעול, אני אמרתי את זה קודם.

המשרד עצמו החליט להגדיל את התקציב במיליון ש"ח, ותמיד אפשר לעשות עוד ועוד פעולות. המשרד ער לדבר הזה, כמו שכולם יודעים על הבעיה. בנימה אישית, אני הייתי מוסיף דברים בכיוונים אחרים. אני חושב שהם לא מוזכרים בתשובה על השאילתה, אבל אני חושב שגם על חינוך, וחינוך כמו שאני מאמין, בחינוך שאני מאמין, לא ששם אין בעיות, אבל לפחות, לפחות, זה יכול יותר למנוע. אבל לא על כך הדיון כרגע. מסתירים את זה יותר טוב. אנחנו יודעים שזו בעיה, תודה לסגן שר החינוך מאיר פרוש על תשובתו המפורטת. אני מזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן להשיב על שאילתה דחופה מס' 383, מאת חבר הכנסת זוהיר בהלול. נושא השאילתה: השפעת המשבר בעזה על יישובים בישראל. חבר הכנסת בהלול, נא לקרוא את נוסח השאילתה. אדוני היושב-ראש ואדוני הסגן, סגן שר הביטחון, נגזר ממה שאמרת, בבחינת מבוא לשאילתה, אדוני היושב-ראש, נגזר מכך שיותר מ-100,000 קוב מי ביוב מוזרמים מדי יום אל הים. משרד הבריאות כבר הצהיר כי קיים מפגע סביבתי חמור ומי השפכים כבר חלחלו אל מי התהום. השאלה היא: מה מדיניות המדינה לטיפול במשבר ההומניטרי ההולך ומחריף ברצועה והשפעותיו החמורות על יישובי עוטף עזה? תודה רבה. בבקשה, סגן שר הביטחון.

הטיפול בשפכים הזולגים משטחי הרצועה לישראל הוא רציני ובעל חשיבות רבה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים מקיים קשר הדוק עם נציגי הרשות הפלסטינית ברצועה כדי למנוע את העברת הטיפול בשפכים לשטחי מדינת ישראל. על רקע מגעים אלה, הפלסטינים פעלו כמה פעמים להגביה את סוללות העפר בצד הפלסטיני, כדי למנוע את זליגת השפכים לכיוון ישראל, אך למרות מאמצים אלה, לנוכח המצב ברצועה בחודשים באחרונים, עדיין מתרחשת לעתים זליגת שפכים. הטיפול במי השפכים בשטח מדינת ישראל הוא באחריות המשרד להגנת הסביבה. למיטב ידיעתנו, המשרד להגנת הסביבה יחד עם רשות המים החלו בהנחת צינור להובלת השפכים המגיעים מצפון הרצועה אל מכון טיהור שפכים בשדרות. עדיין לא סוכם מי יממן צינור זה. אני מקווה שהעלות שלו תקוזז מכספי המסים המועברים לרצועת עזה. אני מבקש להזכיר לכולנו כי המשבר ההומניטרי בעזה לא נוצר בשל פעולות של מדינת ישראל, ואינו באחריותה. לצערי הרב, אין ברצועת עזה יהודים, וגם לא חיילים. בעזה שולט ה"חמאס", ששם לו למטרה להשמיד את מדינת ישראל, ולכן רוב התקציבים מופנים על ידיו לרכישת נשק וליצירת מנהרות החודרות לישראל. כידוע לכם, שום מדינה ערבית אינה רוצה לעזור לאחיהם הנאנקים תחת שלטון הרשע של ה"חמאס". מי שאשם ואחראי לתיקון המשבר ההומניטרי הוא ה"חמאס", שבמקום לדאוג לתושבי הרצועה מפנה את מרב התקציבים שברשותו כדי לפגוע באזרחי ישראל. אני קורא לכל חברי הכנסת לסייע במאבק של ישראל בטרור החמאסי, להושיט יד לתושבי רצועת עזה ולהצילם מהשלטון שבו הם נתונים. תודה לסגן שר הביטחון. שאלה נוספת לחבר הכנסת זוהיר בהלול.

אדוני סגן שר הביטחון, ולו לרגע לא חשבתי שביכולתך הקוגניטיבית תוכל להעניק לי ולכל הסובבים סביב הבעיה ההומניטרית הזאת תשובה יותר מפורטת, כי הרי אנחנו יודעים שישראל יושבת על ורידים של רצועת עזה, והיא בעצם, תוך כדי התעלמותה מהמשבר ההומניטרי, יכולה לגרום לכך שכל מדינת ישראל, ולא רק יישובי עוטף עזה, יסבלו סבל רעב מאותה בעיה סביבתית חמורה של מי שפכים. נדמה לי שהתשובה היא לא במה "חמאס" עושה, ואם הוא מקבל תמיכה ממדינות ערב, אלא מה ממשלת ישראל מעמידה בראש קדימויותיה כדי לטפל בבעיה הזאת ולהסיר את הסכנה שעליה אנחנו מדברים. האם אין בלבך מחשבה שממשלת ישראל צריכה להתכנס ולגבש החלטה מיידית כדי לפתור את הבעיה הזאת?

חבר הכנסת חיים ילין, שאלה נוספת. לאחר מכן נשמע את תשובתו של סגן שר הביטחון. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, ב-2009, 2010, התחילו לזרום לעבר נחל הבשור שפכים מחברון, ועדיין זורמים, דרך מיתר, עומר ונחל באר שבע. בסופו של דבר מנחל הבשור זה מגיע לעזה, ולים.

תמיד אמרתי לעזתים: חבר'ה,

מה אתם רוצים מאתנו? אנחנו רק צינור, זה מגיע מחברון. אבל מה בוצע? ולמה, והשאלה שלי, תכף תבין אותה, למה אתם לא פועלים כמו שפעלנו אז בחברון? לקחנו כספים פלסטיניים שיש בידי מדינת ישראל, ועשינו את המת"ש, וחיברנו את כל מה שצריך כדי שהביוב לא יזרום בין היישובים. והשאלה היא מאוד פשוטה: למה אתם לא עושים אותו דבר שם? עזוב את ה"חמאס" בשבילנו, כבוד היושב-ראש, סגן השר, בשבילנו, אני רוצה להזכיר לך, אנחנו חקלאים, המים האלה הם נכס, שווה זהב. מה שהם חושבים שזה ביוב, בשבילנו זה השקיה של שדות ואחיזה בקרקע. בואו תעשה את זה. תיקחו כסף מהם ותעשו את זה, שיהיה לכם אומץ לעשות את זה. בבקשה, אדוני. אני אענה לשני חברי הכנסת הנכבדים. קודם כול, זה בדיוק מה שאמרתי: מדינת ישראל עכשיו הניחה צינור שמוביל מצפון הרצועה אל מכון טיהור השפכים בשדרות, כדי להעביר את השפכים משם לשדרות. אבל כידוע לך, יש הבדל גדול בין חברון לבין עזה: בחברון אנחנו שולטים, לחברון אנחנו יכולים להיכנס ולא לשאול אף אחד, ולחבר ולעשות מה שרוצים. לצערנו, ברצועת עזה מדינת ישראל נזהרת, מת"ש מחוץ לחברון, מחוץ לחברון, תן לי רק להשלים.

ההבדל הוא גדול. ולכן, גם ברצועת עזה, מחוץ לרצועה, מונח עכשיו צינור,הצינור כרגע בעבודה, צינור ששואב את השפכים של צפון הרצועה ומעביר אותם למכון טיהור השפכים של שדרות. אני, עובדות, אני משם. אין צינור. אני אומר לך שהצינור הזה יפעל. זה כמובן ייקח כמה חודשים. זו לא עבודה מהיום למחר. ואני מסכים אתך, חבר הכנסת ילין, שהכסף יילקח, הכסף יילקח מהכספים המועברים לפלסטינים. מה?

לא יוכל לפתור את הבעיה בכללותה. פתרון בכללותו, אתה יודע, מצריך שיתוף פעולה עם ה"חמאס". אתה יודע שיש מכון טיהור שפכים שהוקם בצפון הרצועה. למה הוא לא מופעל, אתה יודע? אני אגיד לך למה, כי מדינת ישראל רוצה להעביר להם חשמל להפעיל את המכון הזה, אבל ה"חמאס" איננו מוכן ליצור את החיבור וליצור את בית הקיבול לחשמל שמדינת ישראל מוכנה לתת. הלוואי שהיינו יכולים לשתף אתם פעולה, להעביר להם את כמות החשמל הנדרשת כדי להפעיל את מכון טיהור השפכים. אנחנו אפילו מוכנים לעביר להם גנרטורים. גם בזה יש כרגע בעיה עם שיתוף הפעולה עם ה"חמאס". אני רוצה שנזכור כולנו עם מי יש לנו עסק. ואף על פי כן, כפי שאמרתי, יונח עכשיו צינור מצפון הרצועה למכון טיהור שפכים בשדרות, ואני מאמין שהוא יפתור את מרב הבעיה, לפחות מה שנראה כרגע, בצפון רצועת עזה. תודה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן להשיב על שאילתה דחופה מס' 380, של חבר הכנסת דב חנין. הנושא: רצח נשים ערביות. בבקשה, חבר הכנסת חנין. נא לקרוא את נוסח השאילתה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, בעניין מקרי רצח של נשים ונערות ערביות מאז שנת 2000, רצוני לשאול: 1. בכמה מקרים החשוד, הנאשם, הוא בן זוג או בן זוג לשעבר? 2. בכמה מהמקרים מדובר בקרוב משפחה אחר? 3. בכמה מקרים הוגשו תלונות למשטרה על אלימות לפני הרצח? תודה. בבקשה, השר לביטחון פנים. תודה, אדוני היושב-ראש. נשאלתי על ידי חבר הכנסת דב חנין בנושא: רצח נשים ערביות מאז שנת 2000. אני לא אחזור על השאלות, ואני אגש ישר לתשובה. 1 2. לגבי הנתונים שהתבקשו בשאילתה,

אני חייב לציין כי הפילוח שמבוקש בשאילתה, אין למשטרה בדיוק כל הפילוחים שנתבקשו. למשטרה יש נתונים שמתייחסים לעשר השנים האחרונות בלבד,

מ-2007 עד 2017. לשאלה השנייה, לגבי כמה מהמקרים זה קרוב משפחה אחר, יש נתונים רק משנת 2013. אז כך: על פי המידע שנמסר לי, בעשר השנים האחרונות היו 131 מקרים של נשים שנרצחו בידי מי שהיו בני זוגן במועד הרצח או לפני כן, כלומר גרושים, חברים לשעבר וכדומה. זה בכל המגזרים. 30 מהם היו במגזר הלא-יהודי. מאותם 30 מקרים במגזר הלא-יהודי אותרו 14 מקרים שבהם היו תלונות קודמות לפני מקרה הרצח. חשוב לי לציין שבחלק מהתיקים שנבדקו בוצעה חקירה הכוללת הרחקה, מעצר, לפעמים גם כתב אישום ואפילו מאסר. קיימים גם תיקים שבהם היה לצערנו חוסר שיתוף פעולה מצד המתלוננת לאחר הגשת התלונה, ולא היה אפשר לקדם את התיק.

בחלק מהתיקים, למרות מידע קודם, זה דבר שעלול הרי ליצור איזשהו רושם כאילו לא היה טיפול, אבל אני מבקש להדגיש שכן היה טיפול, כולל אפילו מעצרים, כתבי אישום, מאסרים, מכיוון שמדובר ביחסים של בני זוג, והם מתמשכים על פני שנים רבות, לא בהכרח מידע מקדים מבטיח את העובדה שאפשר למנוע את הרצח.

במקרים רבים התלונה הקודמת הייתה שנים רבות לפני הרצח, כך שאין אפשרות בהכרח להסיק מסקנות על קיומה של מסוכנות סמוך לאירוע. מכיוון שאתה אדם חכם, אתה בטוח מבין מה אני מתכוון. אני חושב שהסוגיה הרלוונטית היא לבדוק בכל מקרה לגופו אילו פעולות ננקטו על ידי המשטרה והמערכות בכלל, והאם הפעולות האלה היו מספקות ביחס לרמת הסיכון. העובדה שהוגשה תלונה איננה בהכרח מלמדת או נותנת ידע המספיק להגיע למסקנות. בנוגע למקרי רצח של נשים מהמגזר הלא-יהודי על ידי קרוב משפחה אחר, שאיננו בן הזוג, מדובר ב-29 נשים שנרצחו בשנים 2013 2017. הטבלאות המלאות עם פירוט כל המקרים לפי שנים נמצאות אצלי, והן יועברו ללשכת חבר הכנסת חנין לאחר השאילתה. חשוב לי להדגיש שהנושא של נשים מאוימות ואלימות במשפחה, מכל המגזרים והקבוצות, הוא נושא שאני שם עליו דגש מיוחד בתפקידי כשר לביטחון הפנים. רק לאחרונה אישרה ועדת השרים למאבק באלימות בראשותי את התוכנית הבין-משרדית למאבק באלימות במשפחה. התוכנית הזאת תספק פתרונות חדשניים בתחומי המניעה, הטיפול והאכיפה כלפי גברים אלימים. יש בה כמובן מרכיב מאוד מרכזי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. אני מקווה שמשרד האוצר, סגן שר האוצר יצחק כהן כבר התחייב לתקציב לתחילת היישום, עדיין לא לכל היישום, ואנחנו במגעים עם משרד האוצר. התוכנית אמורה לכלול, בין היתר: הקמת מערך לתיאום בין-משרדי בנוגע לאלימות במשפחה, פתיחת מרכזי סיוע אזוריים וקו חירום לנשים מאוימות במתכונת חדשה, שיעבוד סביב השעון, לאורך כל שעות היממה, התאמת מענה לאוכלוסיות יעד ייחודיות, הרחבת השימוש באמצעים טכנולוגיים למניעת סכנה ופיקוח על העבריין המאיים, למשל הנושא של צמידי מעקב אלקטרוניים אחר גברים שיש לגביהם מסוכנות גבוהה, שאנחנו מקדמים אותו יחד עם חלק מחברות הכנסת כאן. העיקרון המרכזי שמנחה אותי בכל הנושא הזה הוא שלנו, כחברה, אסור להשלים עם מצב שבו נשים חיות בפחד מפני בני זוגן. חובתנו כאן להפוך את המשוואה, שהרודף והמאיים יהפוך לנרדף ומאוים, מאוים במירכאות כפולות, כי מדובר על מאוים על ידי רשויות החוק והאכיפה, שיגבו ממנו מחיר על ההתנהגות האלימה שלו. בהתאם לכך, הנחיתי את כל הגורמים הרלוונטיים במשרדי ובמשטרה להיערך לקראת תחילת המושב הבא של הכנסת עם יוזמות חקיקה שמטרתן לשפר את העברת המידע בין הרשויות בנוגע לנשים וקטינים שחווים אלימות, לחזק את האכיפה הקיימת נגד גברים אלימים ולהגביר את ההרתעה. בוועדת השרים שהזכרתי למאבק באלימות אני הכרזתי והמשטרה התחייבה על הקמת מחלקי משפחה ב-15 תחנות משטרה ברחבי הארץ. זה למעשה אמור ליצור התמחות וגם תגבור ואיוש בחוקרים ייעודיים נוספים, שירכזו את הידע שנצבר במשטרה בצורה הרבה יותר טובה, כך שנוכל ללמוד ממנו ולהסיק על מה שקורה באותה משפחה. נכון שלכאורה לפעמים אלימות כלפי קטין או אלימות כלפי בן זוג, לכאורה אלה מקרים נפרדים, אבל אנחנו מבינים היום שהתא המשפחתי הוא תא משפחתי, ואפשר ללמוד מדברים שקורים בו על מסוכנות ועל דברים שעלולים לקרות בהקשר הזה, כמובן גם בנוגע לאלימות נגד נשים. אני פעלתי והבאתי לתוספת תקציבית לתוכנית "עיר ללא אלימות" כדי לגייס עובדות סוציאליות נוספות דוברות ערבית. אנחנו נגיע ל-30 עובדות סוציאליות. לאחרונה תקצבתי תוספת של עשר עובדות סוציאליות לתחנות משטרה שנותנות שירות בחברה הערבית, מודל מאוד מאוד מוצלח, שאתמול קיימנו בו כנס, במכללה הלאומית בבית שמש, בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים: העובדות הסוציאליות, גורמי המשטרה, אנשי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אתמול היה כנס מקצועי של יום שלם במכללה הלאומית, ואני מאמין שהתיאום הזה והחיזוק של מערך העובדות הסוציאליות שפועלות בתחנות משטרה, גם הוא יתרום מאוד לחיזוק הקשר ויביא להצפה של הנושא הזה כלפי מעלה ולטיפול טוב יותר. כמובן, כל אלה מצטרפים ליוזמה שבעיני היא אולי הכי חשובה והכי משמעותית, להקים 17 תחנות משטרה חדשות בתוך היישובים הערביים, שזה אמור להיות בעיני תוספת כוח משמעותית שתביא ליכולת למניעת פשיעה בכלל ואלימות במשפחה בפרט בכל רחבי החברה הערבית בצורה הרבה יותר טובה. אני כבר שומע מהמשטרה שיש עלייה בנכונות של קורבנות ושל עדים לשתף פעולה עם חקירות המשטרה, וגם עלייה מסוימת, עדיין לא מספקת, בנכונות להתלונן. אני מקווה שיחד, בשיתוף פעולה וגם בהאצת כל מיני יוזמות חקיקה כאן, שחלק מהן, אני פשוט הופתעתי לגלות שלמשל במסגרת חוק זכויות החולה יש הגבלות רבות על הסגלים הרפואיים להעביר מידע למשטרה על אלימות שהם נחשפים אליה עקב כך שהם מטפלים רפואית בקורבנות אלימות שמגיעים אליהם. אני מקווה שהכנסת כולה גם תתגייס לתמוך בתיקוני החקיקה שאנחנו נביא לכנסת במושב הקרוב, והכול הכול כדי לנסות, כפי שאמרתי, גם להפוך את המשוואה, להפוך את הרודף לנרדף, וגם להגן על חייהם של נשים, ילדים וקורבנות חסרי ישע בתוך התא המשפחתי.

תודה לשר לביטחון פנים. שאלה נוספת, חבר הכנסת דב חנין. גם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ואוסאמה סעדי ביקשו לשאול שאלה נוספת. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני, כמובן, וכל חברי, נשמח לשתף פעולה ככל שיידרש עם הממשלה במיגור האלימות נגד נשים. שאלתי האחרונה, שנגעה בשאלה של התלונות הקודמות, קשורה לעובדה שאנחנו יודעים היום שלאלימות ולרצח נשים יש סימנים מקדימים, ותורה יותר נכונה של המשטרה להכיר את הסימנים המקדימים האלה ולפעול לפיהם תוכל לסייע לנו למנוע מראש את המצבים האיומים שצריך למנוע אותם. אני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, על נתונים מאוד קשים שהתפרסמו היום בעיתון ישראל היום, מפרסם הכתב איציק סבן, שבידי המשטרה יש יותר ממיליון רישומים משטרתיים של אזרחים שונים בישראל. אנחנו מדברים על יותר מ-2.2 מיליון תיקים שנסגרו במשטרה בשנים האחרונות, 1.1 מיליון נסגרו מחוסר ראיות, 1.1 מיליון נסגרו בהיעדר עניין לציבור,

1,056 תיקים נסגרו בהיעדר אשמה פלילית. משהו פה לא תקין, זה יוצר תחושה שכל הציבור בישראל הוא ציבור עברייני, או לחלופין אולי יש עודף חקירות ועודף תיקים במשטרה. אני אשמח לשמוע את התייחסותך, אדוני השר. תודה, חבר הכנסת חנין. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד השר, האמת, לפי הנתונים שנמסרו, 59 נשים ערביות נרצחו מאז 2010, חלק על ידי בני זוגן, אני מבינה, 30, ואני מבינה שגם הוגשו כתבי אישום, ככה נאמר. לא, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הנתון השני,

מ-2013.

אני יודעת שהמספר הוא הרבה יותר גדול. נכון.

אבל השאלה שלי היא בהתייחס לחלק השני של התשובה, שמתמקד יותר במערך שנועד להתגונן מפני רציחות כאלה, ולטפל בנושא של האלימות. אני לא הבנתי כמה תקציב אושר בדיוק לתוכנית, שהיא בעיני תוכנית מקיפה, תוכנית מאוד טובה, וכדאי לדעת אם אושר בכלל תקציב. אני יודעת שהמשרד שלך, לביטחון הפנים, וגם משרד העבודה והרווחה, הקציתם מהתקציב הנוכחי חלק וקיבלתם תוספות, אבל לא ידוע עד עכשיו כמה אושר לתוכנית הזאת. הדבר השני, המערך שאתם רוצים לפתח, ואני יודעת על קיומו בתוכנית, שהוא לשתף פעולה בין כל הגורמים ולפקח על ביצוע התוכנית, האם זה לא כמעט שווה להצעה שהייתה לי מאז כניסתי לכנסת, של הקמת רשות שתפקח על העשייה בכלל המשרדים בנושא של אלימות נגד נשים? תודה, גברתי.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואז נשמע את תשובתו של השר ארדן. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, באמת, הנתונים הם מזוויעים, ויש עלייה במספר מקרי הרצח של נשים בכלל, ונשים ערביות. אם ב-2016, 25 מקרי רצח, ו-14 קורבנות הן נשים ערביות, וב-2017 כבר יש לנו יותר מעשר נשים, ויותר משש נשים ערביות, במיוחד בערים לוד ורמלה, אדוני השר, ששם באמת יש מקרים רבים של רצח נשים, גם בחודש האחרון, היה עוד מקרה של רצח בלוד. כמובן, בעניין הזה אנחנו משתפים פעולה ונשתף פעולה. אתה זוכר שהיינו אני וחברתי חברת הכנסת עאידה סלימאן עם משפחת אבו שרח ונפגשנו אצלך במשרד. אבל נכון שאומרים שיש פענוח כמעט באותה רמה במגזר הערבי ובמגזר היהודי, אבל אני אומר לך, אדוני השר, כמעט, חוץ מהמקרים שזה הבעלים, או שבן המשפחה בא ומסגיר את עצמו, במקרים האחרים, ובמיוחד, למשל בלוד וברמלה, גם במקרה של דועאא אבו שרח, שהיינו אצלך עם המשפחה, גם של נארמין אל-מוגרבי ושל הבת, של סונדוס, וגם של אחרות, המקרים האלה לא מפוענחים, ואני חושב הרוצחים עדיין מסתובבים חופשי.

אני חושב שאת המקרים האלה צריך, להקים צוותים מיוחדים, צח"מ מיוחדים, כדי לפענח את זה ולהביא אותם לדין, וככה אולי גם נביא עוד הרתעה, שתשים קץ לתופעה הזאת. בבקשה, אדוני השר. אני אענה תחילה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. קודם כול, לגבי התקציב, בשלב זה המשרד שלי לא קיבל שום תוספת. לגבי משרד העבודה והרווחה, היה דיון אצל ראש הממשלה בנושא הזה. חבר הכנסת איציק כהן אישר למשרד הרווחה שהם יתוקצבו קודם כול ב, דובר שם על כ-20 מיליון שקלים. ברור שזה לא טוב, לא בסדר, התוכנית הזאת עולה 50 מיליון לשנה, 250 מיליון בהליך חמש-שנתי. לצערי, עוד לא הצלחנו לסכם עם האוצר שום דבר, בהקשר הזה. אפילו החוק של צמיד האיתור, אני התחייבתי לממן אותו ממשרדי, כי האוצר לא הסכים לשום תוספת בהקשר שלו. אני אשמח מאוד אם הכנסת תעסוק בכך, ואני גם אגיע לדיונים, יחד עם האוצר, להציג את זה. אני חושב שזה יוכל לעזור מאוד, שיתוף פעולה פה עם הכנסת. לגבי נושא הרשות, אז גם פה אני אגיד את האמת. מבחינתי, אני חושב שהרעיון של הקמת רשות שתעסוק בנושא הזה הוא רעיון נכון. האם אני יודע להעביר אותו? לא חושב שאני יודע להעביר אותו, כי יש היום התנגדות עקרונית במשרד האוצר להקמת רשויות בנושאים ספציפיים, כי הם מבינים מה זה אומר מבחינת תקצוב וכוח אדם של גוף נפרד שהוא לא חלק מניהול משא ומתן כולל עם משרד ממשלתי. אני אתן לך דוגמה. אפילו הנושא של, אולי אתם לא אוהבים אותו, הנושא של הריסת מבנים לא חוקיים, לכאורה לממשלה ולראש הממשלה יש עניין רב שזה יקרה, שזה יקרה באופן אפקטיבי יותר. ההמלצה המקצועית של ועדת מומחים הייתה של רשות לאכיפת דיני מקרקעין. האוצר עוצר את זה בגופו בדיוק מאותו שיקול, של תקציב ותקנים. הנקודה היא שכרגע אני עוד לא רואה לא רשות ולא את התקציב להקמת מערך, בהשוואה לא, רק פופוליסט דמגוג כמוך עושה את ההשוואה. אני לא עשיתי שום השוואה. אני הסברתי את ההתנגדות הרוחבית,

לך תעשה כותרות על משהו אחר. חלאס, בסדר? אני הסברתי למה האוצר מתנגד לרשות, ואמרתי שהרעיון הוא רעיון נכון, ושלצערי, כרגע, אפילו לנושא של מערך התיאום שישפר את הפיקוח על תפקוד כל הגופים, גם לזה עדיין אין לנו תקציב, ואני מתכוון לנהל על זה מאבק, כדי שזה יקרה. בכל מקרה, אני כן חושב שרשות זה דבר נכון. אשר לשאלתו של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הנקודה נכונה.

אני עוסק מיומי הראשון בלנסות להבין מהמשטרה, כמה פעמים, כשיש איום על נשים, מה האמצעים שהושקעו באותה חקירה: האם כמו שאני חושב המחויבות המוסרית של המשטרה והמדינה להגן על אישה חפה מפשע,

מפני בעל מאיים, שאולי מפעיל עוד מישהו כדי לרצוח את בת זוגו, האם המשטרה משתמשת בכל האמצעים שלה, באמצעי האזנות סתר וציתות? האם הם מושקעים בהגנה על אותה אישה, או שסדר עדיפויות מושקע בהגנה על ראש ארגון פשע אחד שיש ראש ארגון פשע אחר שמאיים לנקום בו ולחסל אותו? בעיני התשובה ברורה: האישה צריכה להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות. האם זה קורה בפועל? עוד לא הצלחתי לקבל תשובה. להבנתי, מפקדי הימ"רים, הם היו קובעים את סדר העדיפויות. זה הולך להשתנות עכשיו במשטרה, לצאת מידי מפקדי הימ"רים ולעלות לקצין האח"מ המחוזי, והוא הצטרך לתעדף את השימוש בכל היכולות באותו מחוז. מבחינתי, מפקדי המחוזות והתחנות יתחילו להיבחן ולהימדד גם על הנושאים הללו. אני מתכוון לקיים לדיון, לדעתי כבר נקבע אצלי, בחודש הקרוב על כל רשימת הנשים המאוימות באזור לוד-רמלה, לצורך העניין, ואני רוצה להתרשם אישית מה המשאבים שמושקעים בחקירות במקרים הללו. שוב, יש בעיה, כמובן, של סמכויות. אני לא יכול להתערב בתוך חקירה ספציפית, אבל לקבל את הנתונים על מה מושקע בחקירות האלה, זה בהחלט דבר שאני מתכוון לעשות. אני אומרת שכדאי באותו דיון לשמוע את השטח. אני הייתי בסיור לפני שבועיים, ואני חושבת שהשר, כזכור לך, אני שומע את השטח. הרי נפגשתי אתך יחד עם אישה מאוימת, ולא פעם אחת.

אני חושב שהמשטרה מבינה שיש ציפייה הרבה יותר רחבה ומשמעותית לראות השקעה בנושא הזה. אין מפקד תחנה שאני נפגשתי אתו או סיירתי אצלו ולא מבין את זה, ולא שם את זה כאחד הנושאים המרכזיים. רק צריך להגיד ביושר: לא תמיד למשטרה יש כוח אדם מספיק כדי ליצור מעטפת הגנתית. כשמדובר ברצח בתוך המשפחה, ואישה לא רוצה לעבור למקלט לנשים מוכות, והיא נמצאת 24 שעות יחד עם בעלה, היום המודל בחוק של הרשות להגנת עדים לא מאפשר לתת מעטפת של 24 שעות. ואתם יודעים מה? אני גם בוחן עכשיו הרחבה של החוק, אולי, שיאפשר לתת מעטפת של התוכנית להגנת עדים, כולל העברת נשים לחו"ל במסגרת הסכמים בין-לאומיים, אם המשטרה אומרת: תשמע, היא מאוימת ברמה כזאת שאי-אפשר לתת מעטפת בתוך התא המשפחתי.

תודה לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן. אני מתכבד להזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ להשיב על שאילתה דחופה מס' 385 מאת חברת הכנסת מיכל רוזין. נושא השאילתה: ביטול מכרז הקפה בנמל התעופה. בבקשה, גברתי. כבר לא האמנתי שזה יגיע.

לנוכח תלונות רבות על מחירי הקפה והמים הגבוהים ברחבי השדה, רשות שדות התעופה הודיעה שתתערב בתמחור מוצרי בסיס על ידי קביעת מחירים מקסימליים בעמדות, אלא שעכשיו פרסמה מכרז מחודש עם מחירי יעד גבוהים יותר. רצוני לשאול: מדוע בוטל מכרז בתי הקפה בנמל התעופה בן גוריון?

בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. במכרז להתאמה, ניהול והפעלה של שני בתי קפה חלביים באולם הנוסעים היוצאים של טרמינל 3 התקבלו ארבע הצעות. כל ארבע החברות נפסלו, לחברה אחת הערבות לא הייתה תקינה, ושלוש החברות האחרות לא עמדו בדרישות המינימום שנדרשו בשלב האיכות. לנוכח האמור בוטל המכרז, והרשות נמצאת בימים אלו בתהליך מכרז חדש. שאלה נוספת לחברת הכנסת רוזין. גם חברי הכנסת טלב אבו עראר ומסעוד גנאים ביקשו לשאול שאלה נוספת.

אם יורשה לי,

אני חייבת לומר שההחלטה הזאת של רשות שדות התעופה באה,

אחרי דיונים שקיימנו בכנסת הקודמת ובכנסת הזאת, שאני גאה לומר שחלק מהם יזמתי, כולל הצעת חוק בנושא קהל שבוי. אני רוצה להבין, קודם כול, רשות שדות התעופה הוזילה משמעותית את דמי הזיכיון, אבל יש הצמדה למדד הנוסעים, וזה עולה בהתמדה בשנים האחרונות, אז אין ספק שזה יעלה שוב. ודבר נוסף, שחשוב לי מאוד לשמוע ממך כשר התחבורה: האם אתה מתכון להמליץ או ליישם את העניין של קהל שבוי ופיקוח על מחירים גם בתחנות הרכבת? יש שם בעיה קשה מאוד של מחירים גבוהים, וברגע שאתה נכנס אחרי שקנית כרטיס, אתה לא יכול לצאת, ואפילו מים אתה לא יכול לקנות לעצמך במחיר סביר.

תודה, גברתי. חבר הכנסת טלב אבו עראר. כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, יש כניסה מוסדרת ליישוב ערערה בנגב, אבל רוב התושבים שם משתמשים בכניסה אחרת, יותר קלה ויותר נוחה. האם כבודו, או משרדך, מתכוון לעשות כניסה אחרת? ואם כן, מתי? והאמת,

בכביש 80, שמחבר בין צומת ערערה בנגב לערד, או לצומת תל ערד, יש כניסה שגורמת להרבה תאונות דרכים. האם גם שם אפשר להציב אמצעי בטיחות, רמזור, כיכר או משהו?

תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, משרד התחבורה הוא משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, וכפי שאני אומר תמיד, מבחנו של החלק הראשון הוא החלק השני, הכוונה, סלילת כבישים זה דבר חשוב מאוד, ואנחנו רואים שהשר ואת המשרד עושים רבות בזה, אבל הצד השני, הכוונה, להיות בטוח, לכל האנשים ולרכבים, הוא המבחן של הצד הראשון. כבוד השר, שאלתי היא לגבי כביש 805, שהוא באזור סח'נין משגב. אני יודע שיש שם תוכנית לפיתוח כל הכביש הזה, בגלל הפקקים, שהם כל יום, וגם בגלל הכניסה המסוכנת של אזור התעשייה משגב תרדיון. הכניסה הזאת, הרבה אנשים נכנסים ממנה, אין רמזור, אין הסדרה. כמעט כל שבוע, הייתי אומר, יש תאונה. שאלתי, האם כבוד השר יזרז את העבודות בכביש הזה?

תודה. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, הגענו במהירות מהקפה בנתב"ג עד ערערה בנגב וסח'נין בצפון. כמו שהשר יודע היטב, הוא לא חייב לענות עכשיו על שאלות נוספות שלא קשורות לשאילתה. אכן אנצל חלק מזכות זו. קודם כול, לגבי חברת הכנסת מיכל רוזין, אני ביוזמתי מעלה נושא שחייבים לך, לגבי השילוט. את מקדמת מאוד את הנושא של מניעת הטרדת נשים בתחבורה הציבורית, ואכן סיכמנו על הליך מסוים, ואני מחכה לקבל מהם היזון חוזר כלפייך בכל הנושא שסיכמנו, של שילוט. אני חייב לך תשובה גם בעניין הזה. לגבי נושא הקפה, היו כאן דיונים על מוצרים בסיסיים בנתב"ג, היו כאן דיונים,

וגם הייתה פנייה שלנו לרשות שדות התעופה שהיא גוף שכפוף למדיניות,

מנהלת מכרזים, וטוב שכך, באופן נפרד. זו התשובה שהם נתנו לגבי הדבר הזה, לא משיקול של להרוויח יותר, אלא משיקול של התהליך, ואנחנו נצפה לראות שימשיכו את זה. לגבי תחנות הרכבת, את מעלה כאן דבר שבהחלט שווה בדיקה, כי את טוענת שהקהל הוא קהל שבוי, הוא נכנס אחרי הבידוק, והמגנומטר,

אפשר להגיד את המילה. הוא כבר נמצא בתוך התחנה, ולכן יש טעם לבדוק את הדבר. אבדוק את זה. אשמח גם אם תפני באופן יותר מסודר, כדי שהדבר הזה לא יישכח. לגבי ערערה, אני רק רוצה להבין: האם סביב היישוב החשוב הזה ניכרת תנופת פיתוח של כבישים חדשים, שהם גם בטוחים וגם מהירים יותר? זו שאלה, לפני שאנחנו מדברים על הבעיות.

כלומר, האם ערערה חוברה לכבישים במחלף? היא מחוברת לשם. לא עושה עבודה, לאן? לכביש 6 דרום? לכביש לערד? לכביש 80, זה שעובר, אוקיי, אז קודם כול, אנחנו מחברים את היישוב זה, כמו כל יישוב אחר, למיזמים העיקריים.

מחברים את זה למיזמים העיקריים. תמיד אפשר לשאול עוד שאלות, אבל הכבישים הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר מחברים, בצורה שבכלל לא דומה לכל מה שהיה לפחות מקום המדינה. כל דבר ניתן תמיד לבדיקה. יכול להיות שזה כבר קורה, שזה בדרך, יכול להיות שזה בלתי אפשרי, אני לא יכול לענות כאן כרגע. לגבי סח'נין, אם אתה מדבר על הכביש העוקף, שכבר תקצבנו והולכים לעשות אותו, ואתה רוצה לשבח את העובדה ולשאול אם מזרזים את זה,

אני מקבל את ההערכה על כך שעושים שם כביש.

החברות צריכות לפעול במהירות הגדולה ביותר כדי לעשות את מה שמוטל עליהן. זה עניין של קידום תכנון, מהשיקולים שאמרת אכן באמת עושים, ולא רק שם, אלא בהרבה יישובים ערביים, עושים כבישים עוקפים,

משדרגים אותם, בגלל הבעיה.

תודה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ, ולכל השואלים. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק לשמירה על בטיחות מעליות, התשע"ז 2017. תודה. תודה למזכירת הכנסת. הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, בשם חברי חברי הכנסת, חברי ועדת החוקה, חוק ומשפט, אני רוצה להביא בפניכם את הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז 2017. אני חושב שזו אחת מהצעות החוק היותר-חשובות, והיא נועדה להסדיר את כל מה שנקרא האשראי הבנקאי. יש לה, למעשה, שתי מטרות מרכזיות, ואנחנו הוספנו אחר כך מטרה נוספת. המטרה המרכזית הראשונה היא מתן, איך אומרים, תחרות, ואפשרות של מתן אשראי גדול יותר. אנחנו יודעים שכל אדם זקוק לאשראי, כל עסק מורשה זקוק לאשראי, ואני לא מדבר על הגופים הגדולים, על התאגידים, עליהם החוק הזה לא חל. והיום, עיקר האשראי, אם זה בבנקים, אין תחרות באמת, וכשאין תחרות באמת, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה. אנחנו רצינו לפתוח את השוק הזה, לפתוח את מקורות האשראי, כדי להגדיל את התחרות בין הגופים. זאת מטרה אחת. מטרה שנייה היא הצד השני, אולי.

בגלל זה, ובגלל שמול הבנקים עומד האדם הפשוט, הרגיל,

אין לו הכוחות, אין לו המנגנונים והמערכות שיש לתאגידים כדי להתמודד עם הבנקים, ואולי גם הוא פחות,

הוא לא כל כך אטרקטיבי כמו,

תאגידים, לכן יש אפשרות שהבנקים ינצלו את זה, או הגופים,

ינצלו את זה וייקחו ממנו ריביות גבוהות מאוד, אנחנו רוצים להגן על האיש הפשוט, על האזרח, שאין לו כוחות, ולקבוע תקרה. אלה שתי המטרות העיקריות, ולהן נוספה מטרה נוספת, והיא באה לידי ביטוי כפי שאני אגיד בהמשך,

מאחר שיש היום, לפחות לפי האינפורמציה שמוסרים לנו, כ-130 מיליארד שקל, 130 מיליארד שקל שמסתובבים מתחת לרדאר ואין יכולת, כרגע אין הרבה כלים, למשטרת ישראל או לרשות המסים להיכנס לעומק העניין, כאן נתנו פתח לרשות להלבנת הון, שהיא בתיאום גם עם רשות המסים והמשטרה, נתנו להן יכולת להיכנס פנימה לאותו עולם ולנסות לעשות סדר. זאת מטרה שלישית, שמצטרפת לכל הדברים האלה. עכשיו, כדי לענות על הדברים האלה, אמרנו שצריך לשים תקרה. תקרה, הכוונה היא שמעבר לתקרה הזאת, לגוף, לבנק או לגוף החוץ-בנקאי, אסור לקחת ריבית, כדי להגן על האזרח ולעשות סדר. עד היום לבנקים לא הייתה שום תקרה והם יכלו לקחת איזו ריבית שהם רוצים. נכון, לזכותם ייאמר שהם היו צנועים, והממוצע שלהם היה סדר גודל של 6.7% הממוצע, אבל הקצוות הגיעו גם ל-14%. אבל לבנקים לא הייתה תקרה, לגופים החוץ-בנקאיים הייתה תקרה, שהייתה 2.25% כפול,

התקרה היום היא בסדר גודל של 7.8%, נניח 8%. ודאי שגוף חוץ-בנקאי, בתקרה כזאת קשה לו לעמוד ולתת אשראי, כי הוא צריך לקבל כספים מהבנק, הוא צריך לשלם שם ריבית,

הוא כמעט לא יכול לתת אשראי בדבר הזה. אנחנו החלטנו לשים תקרה על כל הגופים. עמדו לפנינו כמה אפשרויות, ובסופו של דבר החלטנו לעשות תקרה זהה לכל הגופים, החלטנו לעשות תקרה זהה לכל הגופים, והתקרה היא ,15%, כלומר בנק לא יוכל לגבות יותר מ-15% מאנשים פרטיים ומעוסקים מורשים. גוף חוץ-בנקאי שנותן אשראי, עוד מעט יהיו הסתייגויות להלוואות מסוג שונה, לא יוכל לתת אשראי שנתי ביותר מ-15%, וגם הגדרנו את ריבית הפיגורים, שלא ייכנסו דרך ריבית הפיגורים, ריבית הפיגורים,

אני כבר אתרגם את זה, היא עד 3%, זאת אומרת שזה יכול להגיע ל-15% כלומר זה קצת יותר, כי זה הריבית של בנק ישראל פלוס 15%, וריבית פיגורים זה עוד כ-3% עד 18%,

לא יכולים יותר מזה. זאת נקודה מאוד מרכזית, שמצד אחד מגינה על האזרח שבא לקבל אשראי, ויודע מראש כמה הוא מקבל, ולא יכולים לתת לו ריביות יותר גבוהות, מצד שני, מבחינת הגופים החוץ-בנקאיים, זה פותח להם אפשרויות נוספות, כי אם עד היום הם היו חסומים ב-8%, והם לא יכלו לתת אשראי, לפי מה שהם אומרים, ל-80% מהפונים אליהם הם לא יכלו לתת אשראי, מי ששמר על החוק, כי לא השתלם להם, עכשיו הם יוכלו להגיע עד 15%,

ועוד אולי 40% או 50% מהפונים יוכלו לקבל אשראי, אז הרחבנו את רשת האשראי שאפשר לתת בנושא הזה. מעבר לתקרה גם הכנסנו את הנושא של חובת הגילוי, ועשינו התאמות לכל סוגי הדברים, אז אני לא אפרט את זה עכשיו אלא אולי בסוף, אם אני אצטרך לסכם אחר כך ויהיה זמן, אני אוכל לפרט את זה. זה כשמדובר בריבית האזרחית. הכנסנו כאן עוד אלמנט, כפי שאמרנו, והוא ריבית פלילית, גוף שייקח מעל 30%, אם זה בנק או גוף חוץ-בנקאי, מעל 30% זו ריבית פלילית, והריבית הפלילית הזאת היא עבירת מקור, שנכנסת לרשות להלבנת הון, יכולה להיכנס, ואז, לאותם גופים של השוק האפור,

כל הכינויים האלה, שלוקחים היום ריביות שיכול להיות שמגיעות גם לעשרות אחוזים ואולי למאות אחוזים, אם הם לוקחים מעל 30%, לרשות להלבנת הון יש עכשיו כל הכלים והסמכות להיכנס.

אנחנו בעד, גם האופוזיציה בעד, נו.

אבל אתה רוצה לדעת בשביל מה אתה בעד.

בסדר, את חוק ירושלים אני רוצה.

אז, זאת הריבית הפלילית. אני רוצה אולי להגיד עוד שהלוואות קצרות מועד, שבהן העלות לנותן היא יותר גדולה, אם אתה נותן הלוואה לשנה, אתה עושה עבודה מסוימת שעולה לך כסף כדי לתת הלוואה לשנה, אם אתה נותן הלוואה לחודש, ואחר כך עוד חודש ועוד חודש, אז אתה נותן 12 הלוואות בשנה במקום הלוואה אחת, העלויות לבנק או הגוף החוץ-בנקאי הן גדולות יותר, ולכן לגופים האלה, בהלוואות קצרות מועד, נתנו אפשרות לריבית של 20% גג 20%. ושוב, עשינו כאן גם התאמות מסוימות לגבי הגופים של ניכיון צ'קים ודברים כאלה, אם יהיה זמן אחר כך אני אוכל לפרט,

יש לכם את זה בחוק. וגם, איך הם כן יוכלו לתת הלוואות

וזולות וכן להתממש עם זה. לא נפרט עכשיו. רק עוד דבר אחד: כדי שלא יהיה מצב שמכיוון שנתנו תקרה לבנקים, פתאום, יכול להיות מצב שברגע שאתה שם תקרה לבנק, שעד היום לא הייתה לו תקרה והיה לו ממוצע,

כמו שאמרתי קודם, של 6%, 6% ומשהו,

מכיוון ששמנו לו אפשרות להגיע ל-15%, יכול להיות שהוא יתחיל לטפס כלפי מעלה. גם אולי נתתי לו הצדקה מוסרית, כי כבר אמרנו לו. אז אנחנו נשים פיקוח על זה, ובמקום הוראת שעה, שרציתי לעשות, מצאנו הסדר אחר, שבו נגידת בנק ישראל צריכה בעוד שנתיים-שלוש לבדוק את הממוצע של הבנקים, ואם יתברר שהממוצע של הבנקים עלה, אנחנו גרמנו נזק לאדם הנורמטיבי, שפעם הוא שילם 5% ופתאום עכשיו הוא ישלם 7%, ואת זה אנחנו לא רוצים, היא תפנה לשר האוצר בבקשה להנמיך את התקרה של הבנקים, כלומר כמעט להעניש אותם,

אם שר האוצר יעשה את זה,

ויגיע דיווח לוועדה. אם היא לא תמליץ, או ששר האוצר, אחרי שהיא המליצה, לא יעשה את זה, הוא יצטרך להופיע בוועדה ולנמק בפני הוועדה למה אפילו שהם ניצלו את זה לרעה הוא לא הוריד להם את התקרה. יש עוד הרבה עובדות, אבל אני מקווה שכולנו, זה חוק חשוב מאוד,

אין בו בעיות של פוליטיקה וכו' וכו', ואני פונה לכל חברי לאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. להצעת החוק הזאת אין הסתייגויות, אך יש בקשות רשות דיבור. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר. חבר הכנסת עיסאווי פריג' מדבר. בבקשה, אדוני, לרשותך עד חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, שרה נכבדה, חברים, אני לא עולה לכאן כדי להתנגד לחוק, אני חושב שהחוק הזה הוא הרע במיעוטו, אבל אני רוצה להזהיר, ולהתייחס לזה מזווית אחרת, בשנתיים וחצי האחרונות ועדות רבות אצלנו, כספים, כלכלה, רפורמות,

במה שקרוי תחרות, והגברת התחרות, להכניס גורמים מחוללי תחרות, והמטרה, להוריד את עלות האשראי לציבור. תראו את האבסורד שאנחנו נמצאים בו, מילת הקסם בשנתיים וחצי האחרונות בכנסת: תחרות, לדחוף כמה שיותר אשראי וכסף לציבור. אני עומד כאן כדי להגיד כמה משפטים, וחברי ניסן, תקשיב. אני מזהיר מבועה פיננסית שתבוא בשנים הקרובות. אני מזהיר אתכם. רמת וגובה וכמות האשראי והכסף שנדחף למשקי הבית ולציבור מפחידה, מפלצתית. הקלות בהשגת אשראי בנקאי למשקי בית, לא משנה איפה, היא מפחידה. רוב משקי הבית ממונפים במאות אחוזים. אתה, יושב-ראש ועדת החוקה, ניסן, עומד כאן, ואתה אומר לי שריבית ממוצעת היא פחות מ-6%.

הפריים היום 1.6%, פריים הכי נמוך שיכול להיות, והריבית הממוצעת למשקי בית, עזוב את העסקים, כי בסוף יעשו להם תספורת. למשק הבית אין תספורות, הריבית הממוצעת היא יותר מ-6.5%. כשאתה מוסיף את ה-1.6% אתה עובר את ה-8.2%.

כשאתה עומד כאן ואומר, למה, זה לא כולל? ממוצע הריבית, תגיד: אני מוסיף את הפריים 1.6%. היום, על פי החוק הקיים, על פי המתווה הקיים במערכת הבנקאית, תקשיבו לאבסורד, חברים, היום לבנקים מותר, לפני החוק הזה, לקחת ריבית עד 9.9% פלוס פריים. אני חי את זה, נו, באמת. בדוק. אין תקרה, זאת אומרת, הבנקים יכולים לקחת עד 11.5% על פי החוק. אין תקרה. זה ללא עמלות, עמלת מסגרת, עמלת הלוואה, עמלת ישיר, כל שרשרת העמלות. אתה מגיע אתן לריבית מקסימלית שתעבור את ה-20%.

קוראים לזה בדרכים אחרות. אני רוצה להביא בפניכם מצב מעניין, חברים. היום הפריים הוא 1.6%. לפני כמה שנים, אילן, הפריים היה 5.5% ו-6%, היום, 1.6%. תראה מה הבנקים עושים: נותנים לך הלוואה, אומרים לך פריים פלוס 3, פלוס 4, פלוס 5, תראה, שמרתי עליך. לפני שנים, הבנקים נתנו אותה הלוואה עם תוספת פריים פלוס 3, פלוס 4, בינתיים הפריים ירד, אז הבנקים מעלים את הפלוס. לְמה אני רוצה להגיע? הורדת הפריים לא חוזרת לאזרח, היא מגדילה את נתח הרווח, הטווח של הבנקים. אתה מדבר על הלוואות חדשות, כי ההלוואות הקיימות כן יורדות.

אז הורדת הפריים, מי שנהנה ממנה זה הבנקים, כי הם משחקים בטווח של הריבית והם נהנים ממנו. אני מסכם, גברתי. זו הצעה טובה כהתחלה, הרע במיעוטו, אבל הזהרתי מהבועה הפיננסית שמחכה ותתפוצץ לנו בפנים. אני מזהיר. וכל תהליך דחיפת האשראי הוא תהליך מסוכן, שהדור הבא ישלם את המחיר שלו.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת תמר זנדברג, לא מעוניינת.

רבותי, אנחנו נעבור להצבעה. רגע, רגע, אתה רוצה לסכם. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, בבקשה, אתה מוזמן להשיב. רבותי, לא תכננתי לעלות אלא רק להגיד תודה, אבל מאחר ששכני וידידי עיסאווי דיבר, אני רק רוצה לתקן: החוק מדבר על ריבית בנק ישראל פלוס 15%. ריבית בנק ישראל היא 0.01,

אני מדבר על ריבית בנק ישראל. דבר שני, בנק ישראל, נכון לרגע זה, אין לו שום מגבלה. זו פעם ראשונה שאנחנו שמים עליו מגבלה. דבר שלישי, בחוק הזה כל העמלות נמצאות תחת התקרה הזאת, תדייק, יש לי נתונים,

עיסאווי, תעשה לי טובה.

מה שכן, לגבי הגופים החוץ-בנקאיים שעוסקים עם הלוואות קצרות מועד קטנות, של 1,000 שקל, לבעל מכולת שצריך וכו', תהיה ועדה ממשלתית שתחליט איזה עמלות, רק לגבי הסוג הזה, ייכנסו לתקרה ואיזה לא ייכנסו לתקרה. טוב, אני רוצה בכל אופן להודות: א. לאורי מקלב חברי, שניהל חלק מהישיבות בהתחלה, אני רוצה להודות למשרד המשפטים, לשרה ולכל הנציגים שהופיעו, אני לא אפרט את שמותיהם, כי הופיעו הרבה, למשרד האוצר, יונתן ואחרים, בנק ישראל והפיקוח על הבנקים,

אני לא מפרט שמות, כי הופיעו הרבה, לרשות להלבנת הון, שהייתה שותפה, ליועץ המשפטי של הוועדה, גור בלאי, וליועצים, להנהלת הוועדה בראשות אסף פרידמן ושאר החברים, לגופים הרבים שהצטרפו ולקחו חלק פעיל ואינטנסיבי בדיוני הוועדה וגיבוש ההצעה, הלשכות השונות, לשכת עורכי הדין, רואי החשבון וכל האחרים, אני רוצה להודות לכולם.

אני פונה לחברי, אני מבין שאין כאן , זו הצעת חוק חשובה, לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לחבר הכנסת ניסן סלומינסקי. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 25

בעד, 42 חברי כנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז 2017, נתקבל. 47 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז

חברי הכנסת, קודם כול, אני אתחיל בתודות, בדרך כלל אני שוכח, אז נתחיל בזה. קודם כול, אני רוצה להודות לעידו בן יצחק, שליווה את כל הצעת החוק הזאת,

כפילויות. זה בסיס ההצעה, שהגיעה מהמשרד לביטחון הפנים, הוביל אותה השר עצמו, זה היה חשוב לו, הוא דיבר אתי הרבה פעמים על ההצעה הזאת כדי שנוכל לקדם אותה. בכל ההצעה לא נכנסתי כל כך לדקויות של מי מטפל

קודם כול, בכל מה שקשור באיגום ואיחוד משאבים יחד עם פעולות דומות שנעשות בתוך המשרד לביטחון הפנים, ברשות למניעת אלימות, בעיר ללא אלימות ובמצילה, זה רעיון טוב. אני בטוחה שהמשרד לביטחון הפנים ייקח את המשאבים של אכיפה, אפילו של מניעה, של הסברה, סיירות הורים וכל הדברים האלה, ובאמת יעשה עבודה יותר מוצלחת. אבל אני רוצה להביא משהו לדיון הזה מהעבודה שלי בתור יושבת-ראש הוועדה למלחמה בסמים ובאלכוהול, ולהגיד ככה: תראו, תחום מניעת סמים ואלכוהול הוא לא רק, ואולי אפילו במידה רבה לא בעיקר, תחום של אכיפה, וגם לא רק של מניעה. היום אנחנו מסתכלים על כל התחום של טיפול בהתמכרויות לסמים ואלכוהול מהיבט אחר לגמרי, והוא תחום שנמצא הרבה הרבה יותר בתחומי האחריות של משרד הבריאות, בראש ובראשונה, וגם של משרד הרווחה, ואלה תחומי הטיפול והשיקום. חברות וחברים, היום את עולם הסמים והאלכוהול מובילה התפיסה שאדם שנמצא בהתמכרות, או אישה שמצויה בהתמכרות, הוא לא עבריין, אלא במידה רבה מאוד קורבן, הוא קורבן שסובל ממחלת ההתמכרות, שהיא מחלה כרונית שהוא לוקה בה, וכדי לצאת ממנה הוא זקוק לטיפול ולשיקום, הוא לא זקוק לשוטר או לסיירת שתתפוס אותו ותבצע עליו מאמצי אכיפה, אלא הוא זקוק לרופא, הוא זקוק לעובדת סוציאלית. אלה הצרכים שלו. והרשות למלחמה בסמים אני חייבת לומר, בתור מי שהגיעה לראשות ועדת הסמים והאלכוהול עם תמיכה באי-הפללה, ותמיכה בלגליזציה, אני אולי חברת הכנסת שהיו לה הכי הרבה חילוקי דעות עם הרשות למלחמה בסמים, ואת זה אני אומרת בלשון המעטה. אבל כשנכנסתי לתפקיד הזה גיליתי שחוץ מלגליזציה וחוץ מקנביס רפואי יש תחומים,

אוכלוסיית המכורים והאנשים ונשים שנמצאים בהתמכרויות היא האוכלוסייה הכי שקופה והכי מודרת בחברה הישראלית, באמת הרבה יותר מהרבה אוכלוסיות שקופות ומודרות גם הן, שאנחנו עוסקים בהן כאן בכנסת, וזה לא כדי לעשות תחרות בין אוכלוסייה מוחלשת אחת לאחרת, זה כדי להעלות את המודעות לבעיית ההתמכרות, שהיא תופעה חברתית בריאותית קשה, קשה מאוד לטיפול וקשה מאוד לשיקום, וקשה מאוד לצאת ממנה. וכאן, הרשות למלחמה בסמים,

שהוקם בשנות ה-80 במשרד ראש הממשלה, לא היה במשרד לביטחון פנים, ובנסיבות פוליטיות שהיום נקשרו בפרשיות שחיתות שנחקרות במשטרה, הרשות למלחמה בסמים עברה בשנת 2009 לתחום המשרד לביטחון הפנים, שאז היה בשליטת מפלגת ישראל ביתנו. והיום המהלך הזה לבטל את הרשות למלחמה בסמים מעלה חשש כבד שדווקא אותם תחומי טיפול ושיקום, שצריכים להיות מובלים על ידי משרד הבריאות ומשרד הרווחה, אין מקומם במשרד לביטחון הפנים, המשרד לביטחון הפנים לא יפתח מרפאות לטיפול בהתמכרויות, ולא יטפל בנושא של תחלואה כפולה, שזה התמכרות לסמים ומחלת נפש שאדם סובל ממנה, והוא לא יטפל בנושא של התמכרות לתרופות מרשם, והוא לא יפחית את צריכת האלכוהול. למה המשרד לביטחון הפנים לא יעשה את זה? כי זה לא תפקידו, ובצדק, הוא לא צריך לעשות את זה. המשרד לביטחון הפנים, תפקידו לשמור על הסדר הציבורי, מניעה, הסברה, סיירות הורים, את כל הדברים האלה המשרד לביטחון הפנים יעשה מצוין. אבל את האנשים והנשים בהתמכרות, שזקוקים קודם כול לטיפול של משרד הבריאות, ולאחר מכן לשיקום של משרד הרווחה, המשרד לביטחון הפנים לא יעשה ולא יכול לעשות, ואין זה מתפקידו.

אני עומדת כאן ברגע הזה שאנחנו עושים את זה, ואני מרימה פה דגל, ואני מתריעה ואני אומרת: בלי פתרון הולם, שמתאים לגישות המעודכנות, לגישות הטיפוליות והשיקומיות המעודכנות לימינו, אנחנו נתקשה מאוד, ואנחנו בסכנה של הפקרה והזנחה של חלק מהאוכלוסיות החלשות ביותר בחברה הישראלית, ואלה אנשים בהתמכרות.

אני הייתי בכל הדיונים, אני אמשיך ללוות את הנושא הזה אצלי, בוועדה שאני עומדת בראשה. אני חושבת שיש לנו הרבה מה לעשות כאן, בשיתוף המשרדים הרלוונטיים, שהם לא המשרד שהרשות הזאת עוברת אליו כרגע, אלא משרדים אחרים, שזה תפקידם, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שהתהליך הזה לא יסתיים בפגיעה באנשים המכורים לסמים, שהם באמת מהחלשים ביותר בחברה.

תודה רבה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אילן גילאון, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין,

רבותי, הדובר הבא, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה, הנמקת ההסתייגות שלך, ויש לך עד עשר דקות, כי יש לך שתי הסתייגויות. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השרה סופה לנדבר, החוק הזה, שבא באופן מפתיע לבטל את הרשות למלחמה בסמים, שקיימת שנים על שנים ועובדת טוב,

ויש נתונים שהיא אכן עובדת טוב מאוד, זה בא באופן מפתיע, אני חושב בגלל אמביציות,

זה ביטוי לא פוליטי, של השר ארדן, לקלוט או לקחת את העניין של הסמים,

חברת הכנסת שולי מועלם, חברת הכנסת שולי מועלם, מאיר כהן, מירב בן ארי ומיכל רוזין, אנחנו שומעים אתכם פה.

לקחת את העניין תחת החסות שלו כמשרד לביטחון הפנים. אני לא אדון בחוק כחוק, אנחנו דנו בחוק בוועדה המתאימה, והיו הרבה ויכוחים, והדעה הרווחת, הכללית, היא שהחוק הזה יבוא תחת חסות משרד הבריאות או משרד העבודה והרווחה, בעיקר משרד הבריאות.

כי ההתייחסות לעניין הסמים כעניין פלילי בלבד, כאן אנחנו מחטיאים את המטרה ועושים עוול יותר מאשר לעשות סתם חוק ולעשות עוד "וי". וכמעט כולם היו משוכנעים, אתה מסתייג לחוק, איך? כן. יש לו שתי הסתייגויות. לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף יש שתי הסתייגויות. אבל זה נשאר . ההסתייגות נשארה. אם היית, בעד ההסתייגות, אה, בסדר. אנחנו בעד ההסתייגות, נכון. אתה גם מצביע בעד ההסתייגות, אני בטוח. אנחנו ניסינו למצוא איזושהי דרך שלא להחטיא את המטרה,

אבל עניין הרשות, והעניין הטיפולי, ועניין המניעה, אכן טופלו בהתאם, בצורה נכונה. אני אגיד לזכותו של יושב-ראש הוועדה, שהוביל את הדיון,

שעכשיו מתערב בדיון, שהוא גם היה בגישה שהחסות תהיה משרד הבריאות. אומנם העבודה של הרשות כשלעצמה נשארה כאילו כל אחד בתחום שלו, אבל המפקד העליון הוא המשרד לביטחון הפנים, זה לא היה מתיישר עם הגישה שלנו, הגישה המניעתית והגישה הטיפולית לנגועים בסמים ולמכורים, לכל העניין, שלא להתייחס לזה כאילו זה עניין פלילי בלבד. אני לא אכנס לעניינים אחרים, העניין של העובדים, שתרמו את כל חייהם, יש שם אנשים שהיה להם מסר אישי, חברתי, סוציאלי, שעבדו והשקיעו את כל הזמן שם, במשך 30 שנה, בעבודה הזאת, המבורכת והקדושה. אני מקווה שהעניין הזה הוסדר כיאות, בהסכמה עם העובדים, בהסכמה עם ההסתדרות, בהסכמה עם יושב-ראש הוועדה, ואני מקווה ואני חושב שאכן העניין הוסדר, אבל העניין הוא לא רק עניין העובדים, העניין הוא עקרוני, ולכן היו לנו הסתייגויות, והייתי מקווה שההסתייגויות שרשמנו, שחברי הכנסת יצביעו בעד ההסתייגות, שאנחנו נצא, נגיע לפשרה מלאה.

וגם חברת הכנסת תמר דיברה, אבל לא יכולנו להגיע ממש ל-compromise. אני חושב שההסתייגויות שאנחנו מגישים יביאו את שני הצדדים למצב טוב, ואני קורא לכנסת, לחברי הכנסת, להצביע בעד ההסתייגויות, שאנחנו נוכל להצביע בעד החוק בכלל.

תודה רבה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. כרגע אני מזמינה את חברת הכנסת יעל גרמן להנמקת הסתייגויות. בבקשה, גברתי, לרשותך עד חמש דקות. תודה רבה לך, גברתי, כבוד השרה, חברי וחברותי, אני אומר ישר שאני אצביע בעד החוק,

לא מאמין, שההסתייגויות שלי, וההתנגדויות, הן לא עד כדי כך עקרוניות כדי להצביע נגד. אני אצביע בעד, אבל אני רוצה להביע מחאה על כך שמצאו לנכון להעביר את הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול מרשות עצמאית שהייתה ת"פ של משרד ראש הממשלה, שהייתה לה גמישות באמת לקחת ולתאם בין המשרדים, והעבירו אותה תחת המשרד לביטחון הפנים. זה כבר מזמן, ב-2009, מה אתה אומר, דודי? זה היה מזמן, ב-2009. אני חושבת, את מסתייגת על קטע שהיה לפני שמונה שנים. אני חושבת שזאת טעות, אני חושבת שהרשות הזאת צריכה להיות עצמאית, היא צריכה להיות עצמאית כדי שבאמת לא משרד אחד ייתן את הטון, אלא כל המשרדים. ברגע שאנחנו שמים רשות כזאת תחת המשרד לביטחון הפנים, אנחנו אומרים שזה רק העניין של ביטחון. זה לא עניין של ביטחון, זה עניין של חינוך, וזה עניין של רווחה, וזה עניין של בריאות, וכל המשרדים האלה צריכים להיות מעורבים לא כנציגים, אלא ממש להיות חלק, שווים בשווים. זאת הייתה ההסתייגות העיקרית שלי, והייתי רוצה שזו באמת תהיה רשות עצמאית. הייתה לי הסתייגות נוספת. אני חושבת שהיום, בזמננו, כאשר אנחנו מדברים על קדנציות, אנחנו לא יכולים בחוקים חדשים להעביר חוק שבו אין קדנציות, ובן אדם יכול לכהן בלי סוף. זה לא יכול להיות, ולכן ביקשתי להגביל לשתי כהונות, קדנציות, את הדירקטוריון. אני חושבת שזה ראוי וזה נכון, וצר לי שזה לא התקבל. אבל כמו שאמרתי,

ככלל, באמת שם דגש על המלחמה בסמים, באלכוהול, באלימות, וזה נושא שנמצא היום בסדר עדיפות מאוד גבוה. אני מאוד מקווה שיינתנו המשאבים המתאימים, ומצטרפת ל, אני חושבת ששל כל הוועדה, לגבי הדאגה לעובדים. שלא יהיה עובד אחד שייפגע.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן.

לפני שאנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות, אני רוצה לפנות לאנשים שנימקו כרגע. סיעת מרצ, אתם מעוניינים להצביע על ההסתייגות שלכם? כן. אוקיי.

אני פשוט רציתי לברר אם ויתרו על ההסתייגויות. איך אתה, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף? מצביעים. מצביעים בעד.

אנחנו עוד לא מצביעים, יש לי עוד רשימת דוברים, לא להיות בלחץ. אני רק רציתי לוודא אם ההסתייגויות עוברות להצבעות.

יש לנו בקשות רשות דיבור, ואנחנו נתחיל כרגע מחבר הכנסת איימן עודה, אבל הוא לא נמצא. חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מוותר, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת טלב אבו עראר, מוותר, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מוותר, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, מוותר, חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת ציפי לבני, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, מוותרת, חברת הכנסת סתיו שפיר אינה נוכחת, אני לא רואה, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מוותר, חבר הכנסת עמיר פרץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, נוכח אך מוותר, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואל חסון, אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, מוותר, אני שומעת, רואה, מוותר, חברת הכנסת מיכל בירן, עסוקה בטלפון, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת יוסי יונה,

רבותי, אם כן, אף אחד לא ויתר על ההסתייגויות. אני הבנתי את נכון, מכל המסתייגים? אין ויתור על ההסתייגויות.

אתה רוצה לסכם את הדיון לפני שאנחנו מצביעים?

יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם, להשיב למסתייגים. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני קודם כול אענה ברצינות לעבדאללה. הרי עבדאללה, אתה היית בכל הדיונים. עשינו כאן דיונים שנמשכו, בהפסקות, כמעט ארבעה-חמישה חודשים. אתה זוכר את זה. עמדה בפנינו בעיית העובדים, שמבחינתי הייתה קריטית, ואני לא הסכמתי להתקדם בלי שהעובדים משובצים גם בתפקיד הראוי וגם בשכר הראוי. ולכן, זה בעצם עיכב את כל הסיפור. כשנכנסנו עשינו לפחות דיון אחד או שניים ברמה המקצועית. אני נטרלתי את הבעיה הזאת ואמרנו: בואו נדון לגופו של החוק, בנושא של התועלת מול ההפסדים. היה שם דבר מאוד ברור: נציגת משרד הרווחה אמרה שגם במסגרת הרשות הם עובדים באותה מתכונת כמו של היום, כי יש סמכויות של המשרד עצמו. הם לא מכפיפים את הסמכויות של המשרד לרשות, הם גם לא יכולים לעשות את זה, לכן, הם עובדים בשיתוף פעולה, כמו שזה קורה היום. כנ"ל, דיברנו עם משרד הבריאות. אתה זוכר את אותה דוקטור, אני חושב שהיא הייתה פסיכולוגית, אני לא זוכר מה המקצוע היותר-מדויק, שסיפרה על כל התהליך שהיא עוברת היום אתם, ועל התוכניות והשיטות שהם פיתחו, החדשות. גם היא בעצם עובדת במשרד הבריאות, ואף אחד לא מתכוון, גם הם לא מתכוונים לשחרר סמכויות וגם הרשות לא מתכוונת לקחת את הסמכויות, הם ממשיכים לעבוד כמו היום בדיוק,

אתה יכול להירגע בנושא הזה. כבר הטמענו את ההסתייגות שלך בחוק עצמו, במובן זה שלא הכפפנו את הסמכויות. יכולתי לקחת את זה לשם, אבל בכוונה, כי אתה הערת את מה שהערת, השארנו את זה באמת כמו שזה, כי אני מאמין שהגופים המקצועיים במשרדים צריכים לתת את ה-input שלהם, ולא שמוהלים אותם ואז בסופו של דבר הם גם מאבדים חלק מהמקצועיות שלהם. לכן הם צריכים דווקא להיות חיצוניים, כדי להיות לא תלויים במערכת שהם אמורים לתת לה את השירות, ולא לעבוד בה, ולתת בעצם, כפי שאמרתי, את המשובים המקצועיים. לכן, משרד הרווחה נשאר כמו שהוא היום, ונותן את המשוב, ומשרד הבריאות נותן את המשוב, ולכן מבחינתך, אתה יכול להיות מסופק. זה המצב היום. אתה הערת את זה, ולכן קיבלנו את זה אז והשארנו את זה ככה. לגבי ההערה של חברת הכנסת גרמן, תראו, זה נכון שבזמנו הרשות הייתה במשרד ראש הממשלה. כאן הסיפור הוא קצת שונה. אחרי זה, בשנת 2009, היא עברה למשרד לביטחון הפנים. אני רוצה לשתף אתכם בדיון שעשיתי הבוקר, ואז אשלים את התשובה. היום בבוקר עשינו דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא מעבר משרדי הממשלה לירושלים, קטסטרופה. אני רוצה לומר. רוב משרדי הממשלה כרגע עוברים על החלטות הממשלה בפועל. רוב מוחלט. אני לא נכנס לכמה זה עולה, משרדים כפולים, שכירויות,

אבל ב-bottom line הבנתי: למה זה קורה? כי אין מישהו שאחראי לתהליך. זה אומר שכל אחד לא רוצה לעבור, אבל אף אחד לא מנהל את האירוע: אין סנקציות, אין מישהו, איך אמרתי, אין מישהו עם שם פרטי, שם משפחה, שאנחנו יודעים לקרוא לו ולהגיד לו: תשמע, למה הם לא עברו? אז היות שבעצם,

צריך למנות מישהו, זה לא שאלה של מי, אלא צריך לקבל החלטה על גורם מסוים, לא משנה כרגע מי. אבל מישהו צריך לקום בבוקר, וזו העבודה שלו, בטווח הקצר לפחות: הוא קם בבוקר והולך לישון עם זה. רק ככה קורים תהליכים כאלה במדינת ישראל. מינהל הדיור, זה לא התפקיד שלהם?

דרך אגב, מינהל הדיור דווקא, תתפלא, הוא כמעט הגורם היחיד שעושה את חלקו בכל הסיפור הזה. הוא אומר: תראו, אני יוצר את כל הפלטפורמות למשרדים.

מנכ"ל מסוים, אתה רוצה בירושלים, תן לי חודשיים-שלושה, אני מסדר לך את המשרדים. לכן, דרך אגב, יש חלק מהמשרדים שכבר סידרו להם אכסניה בירושלים, והמשרד מחליט לא לעבור. הבן אדם גם משלם שכירות בירושלים וגם נשאר בתל אביב. מינהל הדיור הציבורי דווקא, בסיפור הזה, הוא הגורם היחיד שהוא גם רציני וגם אחראי לעניין הזה וגם מנהל את זה בשום שכל בהיבטים שלו. למה אני מספר את כל זה, וזו תשובה לך, חברת הכנסת גרמן. בגדול, לתהליך הזה צריכה להיות כתובת אחת. ברגע שהאחריות מתפזרת, אין כלום. כאן השר לביטחון הפנים עשה משהו פנימי. מה הוא עשה? הוא לקח את הרשות הזאת, שישבה אצלו, גם היום, מתוקצבת על ידיו. במקביל יש לו עוד יחידה, שנקראת מצילה. במה היא עוסקת? בחצי מהתחומים שעוסקת הרשות. ויש לו עיר ללא אלימות, שגם הם, במה הם עוסקים? גם הם, חלק מהעבודה שלהם זה סמים ואלכוהול. אז הוא אמר: תראו, יש לי שלושה גופים, שמתוקצבים כולם על ידי, לא מסונכרנים ביניהם, חלקם גם דורכים אחד לשני על הרגליים, אנחנו מבזבזים כספים. כולם אנשים טובים: הגופים האלה עושים עבודת קודש,

אנשים מצוינים, אבל כל אחד רוצה לפעול במקסימום שהוא יכול במסגרת שלו, ויש בעצם השקה בין המסגרות, וחלקם עושים את אותה פעולה בשלוש המסגרות, אף אחד לא רואה את זה מלמעלה, אף אחד לא מסנכרן את זה. לכן הוא חשב שגם ניהולית זה נכון, וגם תקציבית. בסופו של דבר, בקטע הזה, מה שקורה, הוא גם מגביר ומגדיל את תקציבי הממשלה לשלושת הנושאים האלה, גם במצטבר הוא יגדיל את התקציב, וגם תהיה הקצאה יותר נכונה ויעילה של התקציב הנוכחי. זאת אומרת, יהיה ריכוז מאמץ, יהיה ריכוז תקציבי לנושא מסוים, אנחנו נדע בדיוק שהכסף הולך לייעוד שלו.

הם ישבו אתנו. הם ישבו על המדוכה הרבה מאוד חודשים, כי הסיפור הזה התחיל אצלנו לפני שנה. הם הראו לי את המבנה הארגוני, כל הפונקציות יושבות במבנה הארגוני החדש.

הם לא ביטלו איזה משהו או העלימו איזה נושא, הם רק סידרו את זה יותר נכון. לכן, בסך הכול מה שקרה פה, נעשה פה רה-ארגון, שאני חושב שהוא מבורך. אני חושב, אני משוכנע, שגם בתוצאה הסופית, מול המטופל, שהוא מעניין אותי, פחות מעניינת אותי שדרת הפיקוד, מעניין אותי אם הדבר הזה נכון למטופל או לאיש המטופל בקצה. אני חושב שכאן אנחנו מרכזים תחת קורת גג אחת למטופל בקצה את כל מה שהוא צריך. לכן אני חושב שזה נכון. הוא גם יקבל יותר אמצעים, יהיו שם יותר תקציבים, יהיה גם יותר פיקוח, מאוד מסודר, על הדבר הזה. לכן אני חושב שזה נכון בכל רמה שנבחן. אני חושב שמה שהמשרד לביטחון פנים הוביל כאן זה דבר חשוב מאוד. דרך אגב, אם זה היה ממילא במשרד לביטחון הפנים, וזו לא הייתה רשות סטטוטורית, אז הוא לא היה צריך חוק כנסת, הממשלה עושה רה-ארגון בכל משרד שהיא מחליטה. יכול להיות שקם שר הבריאות, שר השיכון,

המנכ"ל שלו אומר: אני רוצה לאחד ארבע יחידות.

אני חושב שזה יותר נכון. אני גם חושב שזה נכון שאחת לתקופה משרדי הממשלה יעשו רה-ארגון ויעשו לפחות חשיבה, לא אם הקמנו איזשהו ארגון בתקופת המנדט הבריטי, אנחנו ממשיכים אתו עד היום. אני חושב שלפחות אחת לעשור, עושים hold, בוחנים את כל הנחות העבודה שהנחנו בעשר השנים האחרונות, לרוב הן בסדר,

מתקדמים, ואם צריך לתקן משהו אז מתקנים, ולא אומרים: תשמע, זה היה ככה הרבה שנים, אז בואו נמשיך.

צריך להבין עוד דבר: הרשות, כשהיא יושבת במשרד ראש הממשלה,

היא לא מקבלת גם קשב מיניסטריאלי נכון. ראש הממשלה, אני לא חושב שזה הבן אדם שאמור להתעסק בסוגיית רשות הסמים, כי אני חושב שהקשב שלו לנושא הוא לא מקסימלי מה שאני חושב שנדרש לנושא. לכן אני חושב שהמעבר ממשרד, הרשות למלחמה, עזוב, זה עסק קצת, אראל, נשאלה שאלה, היא לפחות באה לדיון, בגלל זה אני עונה, כי אני מכבד אנשים שלפחות באים לדיונים. רוב הח"כים פה שואלים שאלות והם בכלל לא היו בדיונים ולא יודעים על מה, לכן אני עונה לה באריכות.

אני חושב שכמעט בכל פרמטר שאנחנו בוחנים את זה זה מבורך, אני חושב שהרשות לא צריכה לשבת במשרד ראש הממשלה, לכן ההחלטה לפני שמונה שנים הייתה נכונה. אני חושב שהמבנה הארגוני החדש המוצע הוא נכון. ויש פה עוד בונוס אחד, וגם השר אמר, שהוא מתכוון, כפי שאמרתי קודם, מעבר לתקציב הנוכחי של שלוש המסגרות, יש בכוונתו להעלות את התקציב, כדי שבעצם הנושא, כנושא, יקבל תשובה הרבה יותר טובה גם ברמת התקציב. לגבי הנושא, אני רוצה דווקא לחזור למעבר של משרדי ראש הממשלה לירושלים. זה דבר, הכול בסדר? עליזה אמרה: הכול בסדר, אז אחסוך מכם גם את זה. יש לכם עוד יום ארוך. אז אני בעצם מבקש, כמובן, לדחות את ההסתייגויות ולהצביע בעד הצעת החוק.

תודה לחבר הכנסת דוד אמסלם. רבותי, אני מזמינה את כולכם לשבת, כי אנחנו עוברים להצבעות. נא לשבת, רבותי. לסעיפים 1 ו-2 לא הוגשו הסתייגויות, לכן נצביע על שני סעיפים אלה בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. 58 חברי כנסת בעד, 30 מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 1 ו-2 עברו בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. לסעיף 3 הוגשה הסתייגות של חברי הכנסת תמר זנדברג, זהבה גלאון, אילן גילאון,

כעת נצביע על הסתייגות מס' 1, לסעיף 3. מי

מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (1) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 3

בעד ההסתייגות, 41 חברי כנסת, 52 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות מס' 1 לסעיף 3 לא התקבלה.

רבותי, נצביע על שלושה סעיפים, מסעיף 3 עד סעיף 5,

בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 3 5, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 60 חברי כנסת בעד, 34 מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 3,

ו-5 אושרו בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. לסעיף 6 הוגשה הסתייגות מס' 2, של חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. מצביעים, אדוני? מצביעים.

מי בעד ומי נגד הסתייגות מס' 2, לסעיף 6? נא להצביע. מי בעד?

לסעיף 6, לא אושרה. וכעת, רבותי, נצביע על סעיף 6 בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד סעיף 6 כנוסח הוועדה? סעיף 6, כהצעת הוועדה, נתקבל. 58 חברי כנסת בעד, 35 מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 6 אושר בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. לסעיף 7 הוגשה הסתייגות מס' 3, של חברי הכנסת עבדאללה אבו מערוף ויעל גרמן. מצביעים, רבותי? מצביעים. מי בעד? מי נגד הסתייגות מס' 3, לסעיף 7? נא להצביע. ההסתייגות (3) של חברי הכנסת עבדאללה אבו מערוף ויעל גרמן לסעיף 7 לא נתקבלה. 42 חברי כנסת בעד, 53 מתנגדים, אין נמנעים. הסתייגות מס' 3, לסעיף 7, לא התקבלה. וכעת, רבותי, נצביע על סעיפים 7 עד 31, כולל, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 7 31, כהצעת הוועדה,

60 חברי כנסת בעד, 34 מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 7 31, כולל, אושרו בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. הסרנו את כל ההסתייגויות, רבותי, וכעת נצביע על כל החוק בקריאה שלישית. מצביעים על הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז 2017, בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז 2017, נתקבל. בעד 60 חברי כנסת, 34 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת עודה, תומך? מתנגד? מתנגד, לפרוטוקול.

הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס׳ 4) (תיקון), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס׳ 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז 2017, של חברי הכנסת מירב בן ארי, רועי פולקמן ויעקב מרגי.

תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת חוק העיצובים, התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, או-אה, פעם ראשונה אני יכול לומר: שרים נכבדים. וואו, חבר'ה, תדללו את השורות, זה יותר מדי. שלא נתרגל. שלום, אדוני השר. תתקרב. רשמים פרלמנטריים, חברותי וחברי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני הולך להעלות בפניכם, הצעת חוק ממשלתית,

אחת מהצעות החוק שאני הכי גאה בהן בכל הקריירה הציבורית שלי. נשמע, אדוני שר התיירות יריב לוין, חוק כזה,

מסוג אותם דברים מה? חוק עיצובים? מה אתם רוצים מאתנו? זה מסוג החוקים ל-100 שנה. זה חוק שחוקק, שהסיכוי שייעשו בו שינויים כמעט לא קיים, וזה חוק שהולך ומשנה מציאות, בתחומים מסוימים, כמעט מן הקצה אל הקצה. אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק העיצובים, התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת החוק, שהיא הצעת חוק ממשלתית, נועדה לקבוע הסדר מקיף, מאוזן ועדכני שיחול על עיצובים ויחליף את ההסדר הקיים בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924,

חבר הכנסת, אדוני השר? החוק הקודם הוא מ-1924 כפוף להוראות מיוחדות בכל הקשור למדגמים, כפי שאסביר בהמשך דברי. בטרם אכנס בעובי הקורה, אבקש להקדים ולומר כמה מילים על מהותם של דיני העיצובים, או דיני המדגמים, כפי שנקראו עד היום. מדובר בענף של דיני הקניין הרוחני, המסדיר את המסגרת החוקית להגנה על עיצובים של מוצרים תעשייתיים, להבדיל מדיני זכויות יוצרים, שתכליתם להגן על יצירות. מאחר שעיצוב מתייחס למראה של מוצר, המורכב ממאפיין חזותי אחד או יותר, כגון צורה או מִתאר, הרי שדיני העיצובים רלוונטיים כמעט לכל תחום שאפשר להעלות על הדעת, החל במכשירי חשמל וריהוט, דרך מוצרים שחיי המדף שלהם עשויים להיות קצרים, כגון אופנה, וכלה במזון. דינים אלה נועדו ליצור איזון בין שני אינטרסים ציבוריים: מצד אחד, הרצון לעודד פיתוח של עיצובים חדשים באמצעות הענקת מונופול, דהיינו זכות בלעדית מוגבלת וקצובה בזמן לשימושים שונים בעיצוב, ומצד שני, הרצון לאפשר לכלל הציבור לעשות שימוש בעיצובים, ולפיכך לא להגביל את מגוון האפשרויות של עיצוב מוצרים ולצמצם את המונופול הניתן למעצבים למינימום ההכרחי שיקיים את התמריץ לפתח עיצובים חדשים כאמור. הצעת החוק נועדה לבטא איזון ראוי בין אותם האינטרסים, ובתוך כך להתאים את הדין להתפתחויות הטכנולוגיות, לדין הבין-לאומי, ובפרט לאמנות והסכמים בין-לאומיים ולפסיקה הישראלית. כפי שאפשר לראות, מדובר בהצעת חוק מקיפה, הכוללת 13 פרקים ו-131 סעיפים. אני סבור כי הדיונים המעמיקים והרציניים שקיימנו בוועדה, שבמהלכם הוכנסו שינויים לא מעטים בסוגיות מהותיות בהצעת החוק. אסתפק בסקירה קצרה של עיקרי הדברים, תוך מתן דגש על השינויים שנעשו בהצעה לעומת נוסח הצעת החוק הממשלתית: הנושא הראשון הוא למעשה ליבת הצעת החוק, ונוגע בהגנה על עיצובים: במצב המשפטי היום, מתן מונופול למדגם מותנה ברישום במשרד המשפטים, המקנה תקופת הגנה של 15 שנים, כפוף לעמידה בתנאי הכשירות לרישום. הצעת החוק קובעת הסדר חדש בשני מישורים: האחד, הארכת תקופת ההגנה לעיצוב רשום מ-15 ל-25 שנים, כפוף לתנאי כשירות לרישום שאינם זהים לאלה הקבועים היום בפקודה, חדשנות ואופי ייחודי, המישור השני נוגע בהענקת הגנה, לראשונה בדין הישראלי, לעיצוב לא רשום. מוצע כי מעצב יוכל ליהנות מהגנה למשך שלוש שנים ללא צורך בהליך רישום, הכרוך בהשקעת משאבים ועשוי להיות בלתי יעיל לגבי עיצובים שהם אופנות חולפות. מתן הגנה לעיצוב לא רשום נועד בעיקר להקל על מעצבים שהם עוסקים קטנים ואין להם בהכרח הידע והמשאבים הנדרשים להליך הרישום. נוסף על כך, הצעת החוק כוללת הוראות שיאפשרו למדינת ישראל להצטרף להסכם בין-לאומי, הסכם האג, ועקב כך יוכלו מעצבים ישראלים להגיש בקשה אחת ויחידה לרישום העיצוב, וזו תנותב לכלל המדינות שהצטרפו להסכם. אחד הנושאים שלגביהם עמדתי על כך שייקבע הסדר שונה מההסדר שהוצע על ידי הממשלה נוגע בעיצוב שנעשה במסגרת יחסי עבודה. שלי, זה ענייני הסתדרות.

זה במסגרת המאבקים שלנו בהסתדרות,

הובלנו בוועדה לכאורה עניין קטן, אבל מאוד מאוד מהפכני ומאוד חדשני, שנוגע בעובד שתוך כדי עבודתו בעצם מייצר משהו שהוא חדש, שיכול להכניס הכנסות כבדות או גדולות מאוד למעסיק, ומה מקומו של אותו עובד בתוך השמנת או בתוך אותה בוננזה גדולה, באמת ניהלנו קרב, ועשינו שינוי מאוד מאוד גדול בתהליך הזה. כפי שאמרתי, אחד הנושאים שלגביהם עמדתי על כך שייקבע הסדר שונה מההסדר שהוצע על ידי הממשלה קשור לעיצוב שנעשה במסגרת יחסי עבודה. ההסדר המוצע, שגובש בהידברות בין ההסתדרות לבין ארגוני המעסיקים, קובע כי כפוף להסכמה אחרת בין הצדדים, המעסיק הוא הבעלים של עיצוב שנעשה על ידי עובד, בתנאי שנעשה לצורך ביצוע תפקידו של העובד או תוך שימוש של ממש במשאבי המעסיק. הוראה זו מיטיבה עם ציבור העובדים, לעומת הוראות מקבילות בחקיקת הקניין הרוחני היום, ואני מקווה כי בעתיד ייקבע הסדר ברוח זו גם בחוקים האחרים. נושא נוסף שלגביו נערך שינוי משמעותי בדיוני הוועדה קשור להגנה שתוקנה על גופנים. יוצרי גופנים טענו כי החלת דיני העיצובים על גופנים, כפי שהציעה הממשלה, משנה את המצב המשפטי באופן שעלול לפגוע במטה לחמם, וכי ראוי ונכון יותר לראות בגופן יצירה, ולא עיצוב תעשייתי. בשל מאפייניו הייחודיים של תחום הגופנים, מספרם המועט של העוסקים בו והעובדה שמדובר בשוק קטן מאוד של דוברי השפה העברית, השתכנעה הוועדה כי יש להיענות לבקשות יוצרי הגופנים להשאיר את המצב המשפטי הקיים על כנו, ובהתאם לכך לקבוע לגביהם הסדר מיוחד, שיעוגן בחוק זכות יוצרים ויותאם למאפייניו הייחודיים של תחום זה. כדי להביא להרתעה משמעותית כלפי מפרים פוטנציאליים ולהגן כראוי על זכויותיהם של המעצבים, החליטה הוועדה לשלב בהצעת החוק כלי אכיפה שלא הופיעו בנוסח הצעת החוק הממשלתית, עבירות פליליות, סמכות לבית-המשפט לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, וכן מתן אפשרות לבעל עיצוב רשום לפנות למכס ולבקש עיכוב של שחרור הטובין שלטענתו מפרים את זכויותיו בעיצוב. שינוי חשוב נוסף שעשתה הוועדה בעקבות פניות שקיבלנו מהתעשייה נוגע בתקופת ההגנה החלה על מדגמים שנרשמו עד היום לפי פקודת הפטנטים והמדגמים. אומנם דיני העיצובים מחליפים את דיני המדגמים, אך אין להסיק מכך כי עיצוב הוא מדגם, שכן ביחס לכל אחד מהם קיימת מערכת דינים שונה, בין היתר לעניין הרף הנדרש כדי לזכות בהגנה ותקופת ההגנה.

לא היה אפשר ליצור רצף בין הדינים ולקבוע כי מוצרים שעד עתה חלו עליהם דיני המדגמים, יחולו עליהם דיני העיצובים, אלא נדרש להשאיר את הוראות הפקודה בתוקף עוד שנים רבות, במקביל לחוק העיצובים, עד שתקופת ההגנה תסתיים עבור אחרון המדגמים שנרשם בהתאם להוראותיה.

כדי שלא ליצור פער בין אותם מעצבים שעיצוביהם יזכו להגנה מכוח דיני העיצובים ובין אותם מעצבים שרשמו את פרי עמלם בהתאם למערכת הדינים הקיימת, ובהתחשב בטענות שנשמעו בוועדה לגבי ציפייה הקיימת זה שנים בתעשייה להארכת תקופת ההגנה עם חקיקתו של חוק חדש, החליטה הוועדה לקבוע הסדר מיוחד לעניין מדגמים רשומים. בהתאם לכך, מוצע להאריך בשלוש שנים נוספות את תקופת ההגנה של מדגמים הרשומים היום, כך שתוקנה להם תקופת הגנה כוללת של 18 שנה.

כדי שלא לפגוע בכל אותם מעצבים שהסתמכו על כך שהמונופול של מדגם מסוים עומד לפקוע, החליטה הוועדה לקבוע כי מי שעשה הכנות ממשיות לקראת ייצור, שיווק או כל פעולה אחרת האסורה מכוח הפקודה למי שאיננו בעל המדגם הרשום, יוכל להמשיך לבצע פעולות אלו לצורכי עסקו, כפוף לתנאים המפורטים בהצעת החוק.

אציין כי בעקבות הערות שנשמעו בוועדה, החליטה הממשלה להביא לאישור הוועדה סעיפים שלא נכללו בהצעת החוק הממשלתית ונוגעים בחפיפה בין דיני העיצובים לדיני זכויות יוצרים.

כוונתי היא ליצירה המוגנת מכוח דיני זכויות יוצרים, המשווקת כמוצר תעשייתי, ובשל כך עשויים לחול עליה גם דיני העיצובים. על אף חוסר בהירות שקיים בנושא זה, הצעת החוק הממשלתית לא ביקשה לשנות את המצב המשפטי הקיים. בדיונים בוועדה נשמעו הערות בנושא זה מצד חלק מבעלי העניין, ובעקבות זאת הציעה הממשלה, בשלב מאוחר יחסית של הדיונים, הסדר חדש בנושא זה. מאחר שמדובר בשאלה משפטית מורכבת ביותר, שגם מדינות אחרות בעולם מתמודדות עמה בימים אלה וטרם נמצא מודל ראוי שאפשר להסתמך עליו, ובהתחשב בכך שגם ההסדר שהציעה הממשלה עורר שאלות שנותרו ללא מענה מספק ודרשו ליבון נוסף, שעלול היה להיות כרוך בדיונים ארוכים, החליטה הוועדה שלא לעכב את אישור הצעת החוק והותירה את הנוסח בעניין זה כפי שהוצע במקור. חברי וחברותי חברי חברות הכנסת, מדובר בהצעת חוק חשובה ביותר, שטומנת בחובה בשורה משמעותית ומשמחת למעצבים, אך גם לכלל המשק. ברצוני קודם כול להודות לשניים מחברי חברי הכנסת, חאג' יחיא ופרי, שבאמת עשו כל מאמץ להיות שותפים כמה שיותר בדיונים, וסייעו לי מאוד בחוק הזה. אבל מעל לכול אני רוצה להודות לעורכת הדין אביגיל כספי,

תודה על כל הסיוע והעזרה, מצוות הייעוץ המשפטי של הוועדה, ולעורך הדין ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, לרשם הפטנטים היוצא אסא קלינג, לרשם הפטנטים אופיר אלון, וכמובן לעורך הדין הווארד פולינר, ולכל האינטרסנטים שהיו בדיונים וסייעו לנו מאוד מאוד להעביר את החוק. אבל מעל הכול אני רוצה להודות לשניים שבלעדיהם הצעת החוק הזאת לא הייתה יוצאת לדרך, ואין לכם מושג איזו הצעה חשובה זו ואיזה עוצמות היא מביאה אתה: אני רוצה קודם כול להודות לעורכת הדין נעמה דניאל ממשרד המשפטים, שעשתה פה עבודה מדהימה. ראינו עובד מדינה שנותן מעצמו את הרמה הגבוהה ביותר שאפשר להוציא מעובד: מסירות, חוכמה, מקצוענות, שאתם יודעים מה? בדרך כלל כשהממשלה מביאה לפנינו הצעות חוק זה נראה כאילו מישהו בדרך למקלחת כתב אותן. במקרה הזה אני יכול לומר לכם, לא שמעתי, תחזור.

בדרך כלל כשהממשלה מביאה הצעות חוק זה נראה כאילו מישהו כתב אותן בדרך למקלחת, או במקלחת. במקרה הזה, באמת, מההתחלה ועד הסוף, ולא לחינם יושבים על החוק הזה כל כך הרבה שנים, ומגיע לה יישר כוח עצום וענק.

לשבח מהשרה שלה. אבל מעל לכול אני רוצה להודות לך, באמת, איתי, איתי עצמון, שהיית לי למורה ולמאיר את הדרך לפני בחוק המורכב והקשה הזה, בלעדיך הצעת החוק הזאת לא הייתה עוברת, בחוכמה, ברגישות, במקצוענות אין-קץ. אתה מבחינתי ראש וראשון וראוי להיות יועץ משפטי עצמאי כאן, של אחת הוועדות, ואם זה תלוי בי, אני אעשה הכול. אני חושב שהצעת החוק הזאת, המורכבת, הקשה כל כך, הוכיחה כמה אתה ראוי. ותודה אחרונה, כיוון שאף אחד לא יגיד לי תודה, אז אני אגיד תודה לעצמי. תודה, תודה, תודה. איתן, תודה. תודה. תודה. תודה. תודה, איתן, תודה. אדוני, אני אמליץ ליושב-ראש לחשוב על כך שאחרי שיושב-ראש הוועדה מדבר, מישהו צריך להגיד לו תודה. האמת היא, אם הייתה כאן השרה, אני לא אומר את זה על כל דיון ממשלתי, באמת, הצעת החוק הזאת, עשרות, אם לא מעבר לכך, של שעות. תודה, תודה.

תודה, איתן. הצעת חוק שעובדים עליה שנים, שנים.

אוהבים אותך, איתן.

ואני אומר: תודה לך, איתן כבל, שבזכותך החוק הזה עבר. תודה, תודה, תודה, גברתי. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. רבותי, להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, אך יש לנו בקשות לרשות דיבור. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, אדוני, עד חמש דקות לרשותך. חבר הכנסת כבל, אני מציעה לך שתשב. בטוח עכשיו תשמע תודות. בבקשה, אדוני, עד חמש דקות. בסם אללה א-רחמאן א-רחים.

חברי חברי הכנסת, אני לא רואה שר. איתן, הצעת החוק הזאת לא אישרנו לא אות ולא פסיק בלי שבחשנו בה, דיברנו, שמענו את כל הצדדים הנוגעים בדבר, עד שהגענו למצב שאני חושב שבתנאים של הכנסת זה חוק אופטימלי. ואני אחד מאלה שבאו וישבו ושמעו. הרבה אנשים שנוגעים בדבר הגיעו גם ללשכתי, שמעתי מהם, שמענו את כל הדיונים שם, ואני אומר: הגיע הזמן. וזו הפעם הראשונה שאני מרגיש את זה, שהקניין הרוחני מקבל ביטוי מתאים, לא רק הקניין המוחשי, החומרי, שכל הזמן אנחנו דנים בו, הקניין הרוחני הזה, של מישהו שטרח, מישהו שחשב, מישהו שתכנן, יקבל את הזכות שלו על מה שהוא מתכנן. וזה מאוד חשוב, ואנחנו לא רגילים לדבר כזה במחוזותינו. אני יכול להגיד לך תודה רבה על הנחישות ועל הזמן, אומנם סדר-היום של הוועדה עמוס,

ואנחנו רואים אותו,

כנראה לא תיתן לנו מנוחה בפגרה, כי כבר מחר אתה נותן סדר-יום מלא, אבל הקדשת הרבה זמן לנושא הזה, כדי שיהיה בהסכמה כמה שיותר רחבה, וזה מאוד חשוב. עליתי לכאן לא כדי לדבר יותר מדי, אלא כדי להדגיש את הנקודה של הקניין הרוחני, והחשיבות שלו, והחשיבות של ועדת הכלכלה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חאג' יחיא. אמרתי לך, חבר הכנסת איתן כבל, שתשמע עכשיו תודה.

להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על הצעת חוק העיצובים, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 131 נתקבלו. 34 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק העיצובים, התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה. וכעת אנחנו נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

העיצובים, התשע"ז 2017, נתקבל. 38 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק העיצובים, התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. גברתי היושבת-ראש,

הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת, הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (הוראות לעניין תחום ירושלים והרוב הדרוש לשינוין).

תודה רבה, גברתי. אנחנו עוברים להצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, הצעה שקיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4),

2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור, שבמסגרתו מתבקש התיקון המונח לפניכם, קובע הליך תכנוני מיוחד שבמסגרתו יאושרו תוכניות בנייה למגורים בהיקף רחב בתוך פרק זמן קצר יחסית. מטרת החוק היא לקצר את שלב התכנון, שהוא חסם משמעותי בפני הגדלת היצע הדירות, ולאפשר את קידומן היעיל של תוכניות בנייה למגורים במתחמי קרקע שהממשלה הכריזה עליהם. מדובר בהליך תכנוני יוצא דופן, אשר יש להדגיש כי הוא נועד להתמודד עם מצב יוצא דופן ועם משבר דיור קשה וכואב.

מה שאני רוצה לומר זה שהוותמ"ל,

ככלל, אנחנו מבינים שהוותמ"ל זה אילוץ.

המסגרות התכנוניות במדינת ישראל, שיש ועדה מקומית, מחוזית ושרשרת הפיקוד עד הוועדות הארציות וכו' זה בעצם הליך התכנון המוסדר, וככה צריך לנהוג בימים כתיקונם. מדינת ישראל החליטה על הליך הוותמ"ל בשל משבר הדיור.

שהיום יש מקרה חריג, מצב קיצוני, ובמצב קיצוני הרבה פעמים אתה יוצר פתרונות קיצוניים. לכן, מכאן נולדה הוותמ"ל, זה הרציונל של הוותמ"ל. דרך אגב, החוק הזה, של הוותמ"ל, עבר, והתייחס בעיקר לכל הנושא של מתחמים שהם בעיקר על קרקע ממשלתית, וכמובן הממשלה גם הגבילה את זה בכמה תנאים. לא כל אחד יכול לגשת לוותמ"ל, אלא יש כמה תנאים. קודם כול, עד היום היה מדובר על קרקע של הממשלה, זאת אומרת קרקע ציבורית. דבר שני, זה היה במתחמים שבעצם התוכנית היא מינימום 750 יחידות דיור. הרעיון הוא בעצם לא גם לסתום את הוותמ"ל, שהוותמ"ל לא תחליף באמת את המחוזיות והמקומיות ברמה של 100%; מדובר, בעיקרון, בתוכניות גדולות. רוצה לומר גם: יש ועדה מייעצת לוותמ"ל. זאת אומרת, זה לא באופן אוטומטי אתה מגיש לוותמ"ל. יש לוותמ"ל ועדה מייעצת, שהיא מסננת ומחליטה בעצם אילו תוכניות ייגשו לוותמ"ל ואילו תוכניות לא ייגשו. וככה בעצם המצב בשנים האחרונות, לטעמי, הוא מאוזן ובסדר. כאן, מה שקרה בהצעת החוק הזאת, הממשלה ביקשה להרחיב את זה גם לקרקעות פרטיות, כי יש קרקעות פרטיות שבעצם יש בהן ריבוי בעלים, וזה בעצם תוקע או מפריע להליך התכנון. הממשלה גם רצתה להגדיל את זה, ובהצעה המקורית זה היה על קרקעות פרטיות, יותר מ-50 בעלים ויותר מ-1,500 יחידות דיור, ויהיו עוד כמה תנאים. זאת אומרת שלפחות לא יהיה מישהו עם מעבר ל-15% בעלות בקרקע, זה בגדול. יכול להיות שהיה עוד תנאי, אבל אלה ההצעות המקוריות של הממשלה. אני לא הבנתי את הרציונל. אמרתי: רבותי, אם אנחנו באים מזוויות, הרי כל נושא הוותמ"ל נועד לפתור את בעיית הדיור. אז אם אנחנו רוצים לפתור את בעיית הדיור, מה אכפת לנו מי הבעלים? הרי לכאורה, ממה נפשך? אני אקח את הרציונל שלכם ואני אתן לכם מצב אבסורד:

יש 60 בעלים שיש להם שלושה דונמים או ארבעה, והם יכולים להגיש תוכנית של 750. הם יכולים לגשת לוותמ"ל. אבל אם יש שני בעלים,

שיש לו למשל 2,000 דונם, והוא יכול לבנות 20,000,

זה ברגיל. אז לכן לא הבנתי את הרציונל,

למה היו חשובים לנו גם אחוזי הבעלות? אני לא הצלחתי להבין למה בכלל חשובים אחוזי הבעלות. לכן, אני, באופן אישי, לא קיבלתי את כל התנאים האלה, לא הצלחתי להבין אותם ולא קיבלתי אותם. גם, אם אתה רוצה לסנן ולא לסתום את הוותמ"ל, אז בוא תגדיל את, מה שנקרא, התקרה של התוכניות. אתה היום החלטת שמתחת ל-750 לא נכנס, אז אם אתה רוצה לווסת, תגיד: מתחת ל-2,000 לא נכנס.

תתייחס לנושא של הדיור, אל תתייחס לנושא של הבעלות. זה לא חשוב לנו. באופן בסיסי, האמת היא שמינהל התכנון די הבין את הסיפור הזה,

אבל היה לו סיכום עם משרד המשפטים, וכאן הם נעמדו על הרגליים האחוריות ולא הצלחתי להבין עד היום למה. ובגלל, שוב פעם, אני חוזר: אם אתה רוצה לפתור את בעיית הדיור, לא ככה פותרים.

אני גם הבנתי שחלק ממתחם הדיור, לפעמים אתה רוצה לתכנן איזשהו תא שטח, שבאמצע תא השטח או בצד, או משהו כזה, יש שטח שהוא פרטי, והוא מפריע לך לתכנן את כל השטח, ולכן אני חושב שזה היה נכון. אז מה נעשה,

חלק מהשטח ילך לוותמ"ל וחלק אחר לא ילך לוותמ"ל,

זה תלוי במספר הבעלים? לא אלאה אתכם. אני עיכבתי בנושא הזה את הצעת החוק

ובסופו של דבר החלטתי בשבוע שעבר להביא אותה ביום חמישי. למה ביום חמישי? כי אני עובד גם ביום ראשון, גם ביום שני, גם ביום שלישי, גם ביום רביעי וגם ביום חמישי. יש עבודה, עובדים. קבעתי ב-08:00, התחלנו לעבוד. אני קורא בעיתון אחרי זה שיש איזו תלונה, לאיזה עיתונאי, למה אני עובד ביום חמישי. הדהים אותי. חשבתי שמי שעובד גם בימי חמישי זה דבר מבורך, לא חשבתי שבכנסת עובדים רק בשני ורביעי.

אנחנו צריכים שמקסימום חברי כנסת יגיעו, כי הם באים למליאה. אנחנו מפרסמים את זה בזמן. לכן, ככה, לא הבנתי את הטענה. היא גם נשמעה לי מגוחכת. ותמיד אני אומר: לפעמים יש אנשים שקנו עט בשלושה שקלים וחושבים שמותר להם לכתוב הכול. וכנ"ל לגבי הנושא של הבעלים, וגם הקרקעות הפרטיות, חלק מפתרון הדיור במדינת ישראל הוא באמצעות קרקעות פרטיות. אני רוצה לומר, אמרתי גם למשרד המשפטים: מי שיש לו קרקע פרטית, הוא לא גנב אותה,

אני לא מדבר אתכם על זה שהוא מביא אותה ונניח משביח אותה, אז הוא משלם 50% השבחה,

על מה שהוא מרוויח, עוד 50% מס הכנסה.

כמעט מהקצה הוא משלם כמעט 75%. אבל לא הבנתי, אם אנחנו באים לפתור את בעיית הדיור, מה אכפת לנו בכלל מספר הבעלים? אבל בסופו של דבר,

אני רציתי לשמור בעיקר על כבודו של ארז קמיניץ, כי הוא עמד פה על הרגליים האחוריות,

בקטע הזה, לשבור את המילה שלו עד הסוף, ולכן סיכמנו שאם יש חמישה בעלים, שאחד מהם זה הממשלה, אז זה יהיה עד 750 בדיוק, כמו הממשלה, והוא יוכל להגיש את זה לוותמ"ל, בתנאי שאין, לפחות אחד הוא לא מעל 20%. ואם אין לנו בעלים ציבוריים, ממשלתיים, אז זה יהיה עד עשרה בעלים. כאן עשינו את הקומפרומיס, כמו שאמרתי,

אתה שומע אותי, זה רק כי אני מכבד אותך, אני חושב שגם זו שגיאה, אבל לפעמים עושים. אני מכבד אותך, אז לכן התקדמנו. לכן אני מבקש, באמת, לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני חושב שהיא באמת עוזרת בפתרון של מצוקת הדיור, בעיקר במרכז הארץ. צריך להבין: בשאר חלקי הארץ כמעט אין קרקעות פרטיות, בוודאי לא בהיקפים מהסוג הזה שבאים לוותמ"ל. זה בעיקר במרכז הארץ. אלה קרקעות שאנשים רכשו עוד לפני קום המדינה, והן נמצאות בתוך מתחמים אורבניים,

או משיקות להם, כך שהרבה פעמים סביבן יש קרקע מדינה. לכן צריך לתכנן את כל המתחם הזה, ולכן הייתה חשיבות מאוד גדולה בסיפור של קידום החוק הזה. אני רוצה להודות, באמת, לתומר, כרגיל: לתומר, לגלעד, ללירון, לרוני, שכחתי מישהו? אחלה, וכמובן לכל הצוות של הוועדה שלנו: ללאה, ולכל הבנות המקסימות שלנו. באמת, אני, כל פעם חשוב לי להדגיש את זה:

עם ישראל רואה אותי פה עכשיו מדבר בטלוויזיה, אני מדבר בפניכם, אבל מאחורי הקלעים יש, האנשים האלה עושים עבודה סיזיפית קשה מאוד.

רוב העבודה נעשית שם, אבל פשוט הציבור לא יודע את זה, ולכן חשוב גם להדגיש את זה, כי מבחינתי זה הכרת הטוב. אז באמת אני מבקש מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. יש הסתייגויות, הייתי מבקש גם לדחות אותן.

תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם.

אכן יש הסתייגויות להצעת החוק, ואנחנו נתחיל מחבר הכנסת איימן עודה, לא, חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, מוותר.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת דב חנין, אינו נוכח, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני מוותר.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח. למה?

סליחה. מוותר. נוכח, אך מוותר, חבר הכנסת ג'מעה אזברגה, אינו נוכח.

אנחנו עוברים להצבעה, אלא אם כן יושב-ראש הוועדה מעוניין לסכם את הדיון. תעלה לסכם. למה, אבל הם בעד. תעלה לסכם.

אני פונה לרשימה המשותפת, האם אתם מעוניינים בכל אופן להצביע על ההסתייגות, או שאתם מורידים אותה? כי אף אחד לא בא לנמק אותה. מצביעים? מצביעים על ההסתייגות.

כן, כן, אני, זה בדיוק מה שאמרתי. אני מזמינה את יושב-ראש הוועדה לסכם את הדיון, ואז אנחנו נעבור להצבעה. יש כאן אחת. כן כן כן, זה בדיוק מה ששאלתי, אדוני. זה בדיוק מה ששאלתי.

חברי הכנסת, אני אחזור על מה שאמרתי קודם, אני אסביר למי שלא שמע מה בעצם הרעיונות הבסיסיים בהצעת החוק הזאת, חוק הוותמ"ל, דרך אגב, מי ששמע לא צריך עוד פעם, בגדול, חוק הוותמ"ל בעצם נועד לפתור נושא, של בעיית דיור. כעיקרון, ככלל, הוותמ"ל זה דבר לא רצוי,

אני הצעתי למשרד המשפטים שבסוגיית הוותמ"ל הם היו צריכים להגביל את זה, גם בזמן וגם ביחידות הדיור. זאת אומרת, אם יש לנו גירעון צבור, נניח של 60,000-50,000 יחידות דיור, אז הם היו צריכים לחוקק את החוק ולהגביל את הוותמ"ל, ברגע שהיא מגיעה למכסה, שבה היא בעצם אמורה לפתור את הגירעון הצבור, שם בעצם היינו מפסיקים. נכון להיום זה מתוחם רק בזמן, ולכן אני עוקב, וברגע שאנחנו רואים שמשבר הדיור מתחיל להסתמן, הפתרון שלו מתחיל להסתמן, לדעתי, צריך לעצור את הוותמ"ל, ומכיוון שהוותמ"ל, אני מודיע באופן חד-משמעי, זה הליך תכנון לא נכון, זה הליך תכנון שפוגע באיכות התכנון, בוודאות. לוועדה, לוותמ"ל, בעצם יש סמכויות מרחיקות לכת, שאין כמעט לשום ועדה,

ולכן אני חושב שהממשלה צריכה, הממשלה צריכה, אני מצפה גם ממשרד המשפטים להוביל דווקא את החקיקה הזאת, כי הוא צריך, זה החתול ששומר על השמנת, ואני מסכים עם קמיניץ שהאוצר קם בבוקר וחושב רק יחידות דיור, פחות על תכנון, זה פחות מעניין אותו. זו האג'נדה, כרגע, של שר האוצר, הוא רץ עליה, לא משנה מה המחירים. לכן, מישהו צריך לבדוק, שהדברים האלה מתבצעים, ונכון. אז מצד אחד אנחנו רוצים לעשות יחידות דיור, זה ברור לנו, אנחנו פוגעים בהליך התכנוני. ראה למשל תוכנית סירקין, עמר, היית אתנו בתוכנית, ראיתי, דנו בזה לפני שנה, הולכים להקים במתחם סירקין 12,000 יחידות דיור,

עם הגדלה ל-18,000. התושבים בכלל באזור עוד לא יודעים היום איך יוצאים משם בתחבורה. רוצים להעמיס שם, על הקטע הזה, עוד 18,000 יחידות דיור. אנחנו לפני שנה כבר עשינו דיון בעניין, זה היה באמת ביוזמה ברוכה של חבר הכנסת עמר בר-לב, והשנה הצטרפו ח"כים נוספים. לפני כשבועיים עשינו דיון נוסף, כי מדינת ישראל, נכון להיום, אני אומר לכם, נכון להיום, מתחם סירקין הולך לוותמ"ל, ואין תשובות תחבורתיות לעניין הזה.

אני רוצה לספר לכם סוד, איך זה עובד. מהרגע שבן אדם קונה דירה ונכנס לדירתו, הקבלן כבר התאדה, נסע למיאמי לחגוג את סיום הפרויקט, האדריכל בכלל, הוועדה המקומית המחוזית, וכנ"ל גם הוותמ"ל, אנחנו כבר לא יודעים מי הם בכלל, והאזרח בא, עושה חנוכת הבית, מבסוט מהבית שלו כמה חודשים, בא לצאת מהחניה לכיוון העבודה, מבין שהוא תקוע בפקק. ואז, למי הוא מתקשר? מתקשר לעירייה, הרי אין לו למי, ומתחיל בעצם לשאול את ראש העיר: אדוני ראש העיר, למה התחבורה ככה? למה הכביש שלנו לא יכול להכיל את כל התנועה? וכו' וכו'.

חשוב מאוד שכל התכנון מתחיל דווקא אצל רשות המקומית. הרשות המקומית, כל טעות שהיא עשתה, בסוף היא תצטרך לתקן,

לכן היא בדרך כלל עושה בקרת תכנון מאוד משמעותית, כי היא גם יודעת שהיא הכתובת של התושבים, אין מישהו אחר. ראש העיר בסוף יכול לא להיבחר, רק כי מישהו אחר עשה טעות בכלל בנושא הזה של התחבורה.

חשוב מאוד, בעצם, שהתכנון ילך במסלולים הרגילים. אבל מצד שני, כשיש לנו בעיה, כמו שאמרתי קודם, יש לנו בעיה קיצונית, לכן אנחנו משתמשים באמצעי קיצוני, אבל אנחנו צריכים להגביל אותו, גם בזמן, לדעתי, ובוודאי בוודאי גם בכמות, כי על הדרך, עכשיו מדינת ישראל מוצפת בפרויקטים. אני לא יודע אם מישהו בוחן בכלל את המספרים, אין לי מושג אם מישהו חושב גם לעצור, כפי שאמרתי, להשתמש בוותמ"ל רק עד למכסה הנכונה, ולכן אני ביקשתי גם מארז קמיניץ, כי אני רואה את זה יושב דווקא במשרד המשפטים, אני לא חושב שמשרד האוצר ירצה להגביל את עצמו, למה שיגביל? אבל משרד המשפטים, שיש לו גם אחריות לנושא, הוא הסכים בעצם לוותמ"ל, הוא נתן את האוקיי לממשלה. לכן אני גם קורא כאן לארז קמיניץ, מצדי שיביא לי את זה בתום הפגרה, אני אעשה תיקון לוותמ"ל, שנגביל את זה גם במספר יחידות הבנייה שבעצם מדינת ישראל מבקשת להעביר דרך הוותמ"ל, ומה שמעבר לזה, גם הבעלים. גם הבעלים, אמרתי. ומה שמעבר לזה, שיהיה במסגרת התכנון הרגיל, שהיה עד היום, תכנון סדור, תכנון נכון, מבוקר, שומעים גם את כל המסתייגים, מי שיש לו הסתייגות יכול להגיש אותה בוועדה. מה קורה, גם?

יושבת בירושלים, היא דנה על צפת,

היא אפילו לא מכירה את המתחמים. זה לא אנשים שאפילו מכירים כל כך את המתחם. בדרך כלל כשמישהו דן בוועדה מקומית, אז צוות התכנון שעושה בקרה מכיר גם את תא השטח, מכיר את כל הבינוי סביב אותו תא שטח, יודע לממשק אותו יחד עם התכנון החדש, אבל אחד שבעצם לא מכיר, אז הוא מדבר באופן תאורטי, הוא לא מבין בכלל, לרוב הוא לא חי את האירוע, ולכן, כאן אני בעצם מדגיש את החסרונות של הוותמ"ל, שאני רואה אותם חסרונות עצומים. בימים כתיקונם, לדעתי, לא היה עולה על הדעת בכלל להשתמש בכלי כזה. אבל היות ש-כפי שאמרתי, בעיית הדיור היא בעיה קשה, במדינת ישראל, שר האוצר לקח את זה כמשימה אישית, ולכן אנחנו משתמשים גם בכלי קיצוני.

כפי שאמרתי, זו הזדמנות בשבילי מכאן לקרוא לארז קמיניץ ממשרד המשפטים, שיעשה שינוי בחוק לגבי השימוש בוותמ"ל, ונכניס גם את הפרמטר של מספר יחידות הדיור. עכשיו לגבי הנושא הזה של מהות החוק. הממשלה באה וביקשה להכניס גם קרקעות פרטיות. נכון להיום, המצב היום, ללא שינוי החקיקה, הוותמ"ל עובדת לדעתי כבר כמעט שנתיים, אולי יותר, ובעצם היא קבעה כמה כללים,

לוותמ"ל יש ועדה מסננת, לא כל אחד בא לוותמ"ל. יש ועדה, שגם אם אתה עומד בשאר הקריטריונים, אם היא מחליטה שזה כרגע לא דחוף,

יש תוכניות שגם אם יש בהן יחידות דיור מספקות, אפילו פרויקט גדול, אבל עדיין הוא לא יושב באזורי הביקוש הגדולים, הוא לא דורש עכשיו מה שנקרא לחץ,

כל הכבוד, יואל, שאתה אומר לחיים להקשיב. חיים, אני אעשה לך בחינה אחרי זה מה זה הוותמ"ל. אני מוכן להיבחן על האוכל שאתה עושה. בקיצור, אז בעצם המדינה החליטה, הגבילה את עצמה, שהוותמ"ל תהיה לא יותר,

תוכניות שמתחת ל-750 יחידות דיור לא ייכנסו לוותמ"ל. היא גם החליטה שהוותמ"ל, רק על קרקעות מדינה. ולכן, שלושת הדברים האלה שאמרתי לכם אלה הבסיסים המרכזיים לעבודת הוותמ"ל.

אין עניין להפוך את הוותמ"ל לעוד ועדה מחוזית, כי אם הוותמ"ל בסוף גם תיסתם מתוכניות, אז לא עשינו בזה כלום. אז העברנו רק את הבעיה, העברנו את הפקק מפה לפה ולא עשינו שום דבר. לכן, המדינה בעצם גם לקחה כלי מווסת, שזה הוועדה, וגם קבעה קריטריונים בבסיס כדי שבעצם כבר מראש נבין אילו תוכניות באות בחשבון. בגוש דן התברר שיש גם קרקעות פרטיות. רוב הקרקעות הפרטיות במדינת ישראל, האפקטיביות לבינוי, של הקרקעות הפרטיות, לא הציבוריות, יושבות בערך באזור גוש דן. אני מדבר כרגע על המסות הגדולות, לא שמישהו רכש איזה דונם או שניים. ומדינת ישראל הבינה שיש לה שתי בעיות בעסק הזה: 1. חלק מהקרקעות הפרטיות יושבות סביב קרקעות ציבוריות, וכשאתה רוצה לתכנן את כל השטח,

עליזה מצביעה, רק שנייה. את לחוצה? אני שואל אם את לחוצה.

פיליבסטר. זה לא פיליבסטר, אני מחכה שהחבר'ה יבואו, אז בינתיים אני מסביר לכם על מה אתם הולכים להצביע. בקיצור, אני יכול לרדת?

רבותי, אני מבקש מהחברים להצביע עבור הצעת החוק, וכבמובן לדחות את ההסתייגויות.

תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. לסעיפים 1 ו-2 לא הוגשו הסתייגויות, ולכן נצביע על שני הסעיפים האלה בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע על סעיפים 1 ו-2 כנוסח הוועדה. סעיפים 1 2 נתקבלו. 51 חברי כנסת בעד, 23 מתנגדים. אין נמנעים. סעיפים 1 ו-2 אושרו בקריאה השנייה כנוסח הוועדה. לסעיף 3 הוגשה הסתייגות מס' 1, של חברי הכנסת איימן עודה, מסעוד גנאים, ג'מאל זחאלקה,

עאידה תומא סלימאן, עבד אל חכים חאג' יחיא, חנין זועבי, דב חנין, טלב אבו עראר, יוסף ג'בארין, אוסאמה סעדי, עבדאללה אבו מערוף וג'מעה אזברגה, להלן: קבוצת סיעת הרשימה המשותפת. כעת נצביע על ההסתייגות מס' 1, לסעיף 3. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. כעת, רבותי, אנחנו נצביע על החוק כולו. הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, נתקבל. 57 חברי כנסת בעד, 34 מתנגדים, אחד נמנע. אני קובעת כי הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אני הצבעתי, חברת הכנסת שלי יחימוביץ מבקשת לציין, לפרוטוקול, כי בטעות היא הצביעה בעד במקום נגד.

אנחנו עוברים להצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת דוד אמסלם.

אני מציע שכולם ישבו, כי שלוש דקות וגמרתי. זה רק בגלל מרב מיכאלי, היא לחוצה היום. היא אמרה שהיא צריכה לצאת מוקדם, אז אנחנו נשתדל לגמור את העסק הרבה יותר מוקדם מאשר חשבנו. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16) מאיר, תזכור, 16, התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אני אספר לכם במה מדובר. זה חוק טכני, בעיקרון. היה איזשהו בג"ץ שמישהו הגיש נגד עירייה מסוימת, מה עשתה העירייה? היא הלכה ועשתה מדידות מדויקות עד שתי ספרות אחרי הנקודה. בסנטימטרים, טוב שלא הגיעו למילימטרים. בסופו של דבר, מה היא עשתה? היא חייבה את האדם, היא עיגלה רק למעלה. זה אומר שאם נניח היה לך 90 מטר וסנטימטר, 91. יפה. אחרי שהיא חייבה אותך, הם גרסו את כל הנתונים. לא לא, עוד מעט אני אספר על זה. ואז, מישהו פנה לבג"ץ, בג"ץ אמר: חבר'ה, לעשות מדידות חדשות. עכשיו צריך להבין את האבסורד של העניין. האבסורד הוא שמדידה חדשה עולה בערך 2,000 שקל. נניח שבממוצע מדובר על חצי מטר, חצי מטר לשנה, בגרוסו מודו, זה 30 שקל. זאת אומרת, גם אם זה נכון, נניח שזה המצב בכל המדינה, עדיין בסופו של עניין אתה רוצה לאלץ את הרשות להוציא 2,000 שקל מדידה בשביל לחסוך לאזרח 30 שקלים. הרי בסוף אין פרופורציות. אם לרשות לא יהיה כסף היא תעלה את הארנונה לאותו אזרח, הרי הוא ישלם את הכול,

מאיפה מתפרנסת? מאותו אזרח. אז מה זה משנה מאיפה אתה לוקח לו את זה? רק בדרך יש איזה מישהו שהתפקיד שלו זה למדוד, וזו העבודה שלו, והוא מקבל 2,000 שקל עבור כל מדידה. דרך אגב, זה היה פסק דין של בית-המשפט העליון. אני מכבד את פסק הדין, אבל אני רק מראה לכם את האבסורד שבו. בסופו של דבר, מכאן נולדה הצעת החוק הזאת.

שיש פה בעיה, ולכן תיקנו את ההצעה. ההצעה אומרת את הפרמטרים האלה, את העקרונות האלה: מי שיש לו מדידה מדויקת, שימשיך אתה,

מי שבעצם רוצה את שיטת העיגולים, אז הוא מעגל: עד חצי שקל,

למטה, מחצי שקל, לא כולל חצי,

מי שבעצם עיגל רק למעלה, שהוא יעשה את המדידות, כי בגללו נוצר לנו כל האירוע הזה. זו בעצם הצעת החוק, בגדול, ולכן אני מבקש, דרך אגב, הצעת החוק הזאת, אם אנחנו לא מחוקקים אותה, כל הרשויות צריכות לעשות את המדידה. זו התוצאה. זאת ההצעה, בעצם זה מה שההצעה נועדה למנוע, ובגלל זה הגשתי אותה. אני מבקש מכל החברים, באמת, לתמוך בה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. רבותי, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ולא הוגשו בקשות רשות דיבור, לכן אנחנו מייד עוברים להצבעה. כעת נצביע על הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד?

להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. 71 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. כעת אנחנו נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס'

התשע"ז 2017, נתקבל. 72 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 16),

בוועדה המשותפת של הוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת רחל עזריה וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק פינוי-בינוי (פיצויים) (תיקון מס' 4) (פינוי בשל סירוב בלתי סביר) מטעם ועדת החוקה,

במקום חבר כנסת רועי פולקמן תכהן חברת הכנסת טלי פלוסקוב. בוועדה המשותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה, חוק ומשפט לפי חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה) מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר כנסת רועי פולקמן תכהן חברת הכנסת טלי פלוסקוב. בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת יואב בן צור יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. בוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הכספים לחוק ביטוח רכב מנועי, מטעם ועדת הכספים, במקום הפנוי לסיעת הרשימה המשותפת, יכהן חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במקום חבר הכנסת יעקב מרגי יכהן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ובמקום חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי יכהן חבר הכנסת מוטי מרדכי יוגב.

תודה רבה לך, יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש. רבותי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני. להתחיל מתודה? האמת, עכשיו זה תודה לעצמי, כי זה חוק שלי. תודה מראש. תודה. נכון, נכון. גברתי היושבת-ראש, שרים נכבדים, רשמת פרלמנטרית, חברותי וחברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעת החוק, שיזמתי יחד עם קבוצת חברי הכנסת, נועדה להסדיר לראשונה בחקיקה היבטים שונים של פעילות מועדוני לקוחות, תוכניות הטבות, בלשון הצעת החוק, שעוסקים שונים מפעילים. כידוע, מועדוני הלקוחות משגשגים, ויותר ויותר עוסקים ובתי-עסק מפעילים מועדונים כאלה. מועדונים אלה מעודדים את המסחר ומעניקים יתרונות הן לעוסקים והן לצרכנים: לצרכנים, אני מניח שלא מעט מהיושבים כאן, או בני משפחותיהם, חברים בתוכניות הטבות מסוג מועדוני לקוחות, וכל הצרכנים האלה נהנים מהטבות או מזכויות, דוגמת נקודות או כוכבים, הנצברות לפי התוכנית, שאפשר להמירן במוצרים או בשירותים שונים, או מהנחות במחיר המוצרים,

לגבי העוסקים המפעילים תוכניות הטבות, אלה יוצאים נשכרים מפרקטיקה זו, שכן הפעלת תוכניות אלו מעודדת את הצרכנים לבצע רכישות, הן של מוצרים והן של שירותים, וכשהמועדון מופעל על ידי עוסק מסוים, החברות במועדון אף מביאה את הצרכנים להיות נאמנים לאותו עוסק ולשוב ולרכוש ממנו מוצרים או שירותים.

לצד היתרונות לשני הצדדים, העוסקים והצרכנים, קורה לא אחת שעוסקים מחליטים לסיים את תוכניות ההטבות, או לצמצם את ההטבות או את הזכויות הניתנות לפיהן, ללא הודעה מראש, או בהתראה קצרה, שאינה מאפשרת לצרכנים לממש את הזכויות שצברו. בעניין זה אזכיר כי כבר בכנסת השמונה-עשרה, על רקע הודעתה של אחת מחברות כרטיסי האשראי על הפסקת תוכנית הטבות שהפעילה, תוך מתן תקופה קצרה, קצרה מדי,

למימוש הזכויות שצברו הצרכנים לפי התוכנית, הגשתי הצעות חוק בנושא, שאחת מהן אף התקבלה בדיון מוקדם, והצעת חוק נוספת, שאף היא התקבלה בדיון מוקדם, הגשתי בכנסת התשע-עשרה. בפועל, הפסקת תוכנית הטבות, או צמצום הזכויות או ההטבות לפיה, נעשית בהתבסס על תקנוני התוכניות שהעוסקים קובעים לעצמם, המקנים להם שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל לערוך שינויים בתוכנית, לרבות כאלה שיש בהם כדי לצמצם את ההטבות לצרכנים. בעת שיזמתי לראשונה את הצעת החוק סברתי, ואני סבור גם היום, כי פרקטיקה זו אינה הוגנת, ופוגעת בצרכנים שהחליטו לרכוש מוצרים או שירותים מעוסק מסוים,

אם לא בגלל, תוכנית הטבות שהפעיל, ביודעם כי יצברו זכויות שונות בשל כל רכישה, שאותן יוכלו לממש בעתיד. צרכנים אלה אף נדרשים לעתים לשלם כדי שיוכלו לממש את הזכויות שצברו, או כדי למנוע את מחיקתן. בעקבות תלונות לא מעטות שהתקבלו בנושא, וכדי לוודא שהתנהלותם של מועדוני הלקוחות תהיה הוגנת לכל הצדדים, מוצעים בהצעת חוק זו כמה עקרונות שיחולו על כל סוגי מועדוני הלקוחות, ואעמוד על עיקריהם, ראשית, ההסדר המוצע יחול רק על תוכניות מתמשכות לתקופה קצובה, או בלתי קצובה, שהצרכן מוסר את פרטיו לשם הצטרפות אליהן, דהיינו לא מדובר במבצעים נקודתיים או במכירות מיוחדות, ששר הכלכלה הודיע שהוא מתכוון להביא גם הצעת חוק,

אלא מניח הצעת חוק ממשלתית בעניין הזה.

עוסק המפעיל תוכנית הטבות לתקופה בלתי קצובה יהיה חייב למסור לצרכן הודעה מראש על סיום תוכנית הטבות שהוא חבר בה או על צמצום בהטבות או בזכויות הניתנות לצרכן לפי התוכנית, בערכן, באפשרות מימושן או בתקופה שבה אפשר לממשן. מועד משלוח ההודעה תלוי בשאלה אם מדובר בתוכנית הכוללת צבירת זכויות או לא. עיקרון שלישי, עוסק כאמור יחויב לאפשר לצרכן לממש את ההטבות או את הזכויות שצבר ממועד משלוח ההודעה ועד למועד סיום התוכנית או כניסת השינוי לתוקף, לפי העניין. עיקרון רביעי, לגבי תוכנית הטבות לתקופה קצובה, מוצע לקבוע כי העוסק לא יהיה רשאי לסיים את התוכנית או לערוך בה שינוי כאמור במהלך התקופה הקצובה, וכן לחייבו למסור לצרכן הודעה מראש על תום התקופה הקצובה ועל זכותו לממש את ההטבות בתקופה שנותרה עד תום התקופה. היינו ערים לכך שייתכן שהעקרונות שמניתי לא יתאימו לכל סוגי תוכניות ההטבות או לכל סוגי העוסקים, ולפיכך הסמכנו את שר הכלכלה והתעשייה לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה, נסיבות שבהן לא תחול החובה למסור הודעות, או תחול בשינויים, וכן סוגים של תוכניות הטבות או של עוסקים שיהיו פטורים מהוראות החוק או שההוראות יחולו עליהן בשינויים. כדי לוודא החלה אחידה של העקרונות האמורים על כל סוגי תוכניות ההטבות המתמשכות מסוג מועדוני הלקוחות, נקבעו תיקונים כמעט זהים בשלושה חוקים, בהתאמות מתחייבות: חוק הגנת הצרכן, חוק הבנקאות (שירות ללקוח) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים). בשני החוקים האחרונים ההחלה היא על תוכניות הטבות שמפעילים מנפיקי כרטיסי אשראי. כך החלת העקרונות תהיה אחידה, ללא קשר לעובדה שלגבי עוסקים שחוק הגנת הצרכן חל עליהם, הרגולטור הוא הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן, ולגבי חברות המנפיקות כרטיסי אשראי, המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי החוק שמכוחו אותן חברות פועלות. חברי הכנסת, אני מודה לחברי הכנסת שהצטרפו אלי כיוזמים של הצעת החוק, ואני מלא סיפוק על כך שהגענו עם הצעת חוק זו לקו הגמר. כמו כן, ברצוני להודות לחברתי עורכת הדין אתי בנדלר, היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה, ולעורך הדין איתי עצמון מצוות הייעוץ המשפטי של ועדת הכלכלה, שעמלו על הכנת הצעת החוק הזאת,

תודה רבה לכם. יש לכם זכויות רבות בחוק הזה. כמובן, ללאה ורון, מנהלת הוועדה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם להצביע בעדה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל.

כאמור, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות ולא הוגשו בקשות דיבור, לכן אנחנו נעבור להצבעה. וכעת נצביע על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חבר הכנסת איתן כבל, פספסתי, אמרו לך תודה? אתה אמרת תודה? תודה, איתן. זאת הצעת חוק שלי. אתה יוזם, נכון.

בעד, 40 חברי כנסת, אחד מתנגד, אין נמנעים. מי שלא הצביע בשנייה, יצביע בשלישית, רבותי. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה, וכעת אנחנו נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה שלישית. בבקשה להצביע. חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'

התשע"ז 2017, נתקבל. בעד, 52 חברי כנסת, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 53), התשע"ז 2017, התקבלה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. לפרוטוקול, העמדה של היושב-ראש לא הייתה פעילה, ללא שם, לכן כנראה ההצבעה שלי היא ללא שם, אז אני מבקשת לתקן,

על שם טלי פלוסקוב.

אנחנו עוברים לסעיף הבא: החלטת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017), התשע"ז 2016. יציג את החלטת הוועדה יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, אדוני, איפה חבר הכנסת איתן כבל?

בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, שרים נכבדים, רשמים פרלמנטריים, חברותי וחברֵי הכנסת, החלטה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017), התשע"ז 2016, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת. הכנסת מחליטה, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת הכלכלה לפצל את החלק שפוצל מהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017), התשע"ז 2016, כך שחלק אחד יכלול את סעיף 18(16) ו-18(17), שעניינו חובת הגורם המפעיל להפיץ את השידורים הפתוחים באינטרנט, ואת סעיף 28(6), שעניינו חובת מתן רישיון לעניין מפעל ספורט משמעותי, וחלק אחר מההצעה יכלול את יתר הסעיפים שפוצלו מהצעת החוק. אני רוצה טיפה להרחיב. הצעת החוק שבנדון נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום א' בחשוון התשע"ז, 2 בנובמבר 2016. ביום ו' בחשוון התשע"ז, 7 בנובמבר 2016, החליטה ועדת הכנסת להעביר את הטיפול בפרק ח': תקשורת, לטיפולה של ועדת הכלכלה. ביום י"ד בכסלו התשע"ז, 14 בדצמבר 2016, החליטה הכנסת לאשר את החלטת ועדת הכלכלה לפצל את פרק ח' האמור, כך שחלק אחד יכלול את ההוראות מסעיפים 18(16) ו-18(17) לעניין חובת הגורם המפעיל להפיץ את השידורים הפתוחים באינטרנט, וכן את סעיפים 28(6), 28(13), 28(14) ו-31 29, העוסקים בשיתוף תכנים בנושא ספורט, וחלק אחר יכלול את יתר סעיפי הצעת החוק. נושא שיתוף התכנים בספורט כולל שני עניינים: חובת מתן רישיון לשידור לעניין מפעל ספורט משמעותי וחובת מתן רישיון לשידור לעניין ערוץ ספורט. בהתחשב בכך שכל הנושאים שפוצלו כאמור עוסקים בסוגיות מורכבות המעוררות שאלות רבות, ובהתחשב בכך שוועדת הכלכלה קיימה כבר כמה דיונים בנושא חובת מתן רישיון לשידור לעניין ערוץ ספורט, והיא מעוניינת לסיים את הטיפול בו כך שיהיה אפשר להביאו לאישור בקריאה שנייה ובקריאה שלישית בהקדם האפשרי, ובנפרד מיתר הוראות הצעת החוק, החליטה ועדת הכלכלה, ביום ב׳ באב התשע"ז, 25 ביולי 2017, לפצל את הנושא האמור ולהביאו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לפני המשך הדיונים בנושאים האחרים. הכנסת מתבקשת לאשר החלטה זו. ואני רוצה לנצל כאן את ההזדמנות ולומר, לגבי הצעת חוק הספורט, שאתם קוראים עליה הרבה, בעיתונים הכלכליים בעיקר: שאף אחד כאן לא יטעה, אני מתכוון להביא את הצעת החוק הזאת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. זו הצעת חוק חשובה, צרכנית מן המדרגה העליונה, ושום לחץ לא ימנע מאתנו, חברי הכנסת, או חלק ניכר מחברי הכנסת, להביא אותה לקריאה שנייה ושלישית. אני רק יכול לומר שאני כבר הרבה שנים בכנסת, ולא זכורים לי לחצים על חוק כפי שמופעלים סביב החוק הזה, שעכשיו ביצעתי בו את הפיצולים. ואני חושב, וגם אמרתי, שיש מצב שגם אני אפנה ליועץ המשפטי לממשלה, שאולי יבדוק, וראוי שיבדוק, למה מופעלים כאלה לחצים סביב העניין הזה. בפגרת הקיץ אנחנו נתכנס ונסיים את ההכנה לקריאה שנייה ושלישית, כך שעם שובנו מהפגרה, מייד עם שובנו, זה יעלה כאן לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכלכלה חבר הכנסת איתן כבל.

אנחנו כעת נצביע בעד או נגד החלטת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017), התשע"ז 2016. מי בעד? מי נגד ההחלטה? נא להצביע. הצעת ועדת הכלכלה בדבר פיצול הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2016 ו-2017),

38 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. החלטת ועדת הכלכלה אושרה. רבותי, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. אני לא רואה את רחל עזריה. מי? רחל עזריה, חברת הכנסת רחל עזריה. כרגע ראיתי אותה, בגלל זה לא ברור לי,

אנחנו עוברים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לדיון בהצעות חוק התכנון והבנייה (פיצול דירות) ואני לא אמשיך, חברת הכנסת רחל עזריה. בבקשה, גברתי.

תודה רבה, גברתי היושבת בראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השר, אני מתכבדת להביא בפניכם את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז 2017, לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק הזאת נועדה לאפשר לאנשים שגרים בבתים פרטיים לפצל את הדירה ולהשכיר חלק ממנה. בישראל כל התחום של התכנון והבנייה הוא מאוד מאורגן. ולא רק שהוא תחום מאורגן, אלא מה שמתכננים בהתחלה, ככה השכונה בעצם צריכה להיראות לאורך הרבה מאוד שנים.

הנחת העבודה בתכנון ובנייה בישראל היא שאנשים חיים איזשהם חיים מאוד ברורים: נשארים בבית הוריהם, אחר כך מתחתנים ועוברים לדירת שלושה חדרים, אחר כך עוברים לדירת חמישה חדרים ואחר כך עוברים לדיור מוגן. רק העניין הוא שב-20 השנים האחרונות יש שינויים: גם תוחלת החיים התארכה מאוד, וגם יש שינוי במשפחה הישראלית, אנשים נישאים בשלב מאוחר יותר, ועוזבים את בית הוריהם וצריכים יחידת מגורים קטנה יותר. אחר כך, יש אנשים שמתגרשים, ואז שוב מישהו צריך יחידת מגורים קטנה יותר,

בגלל התארכות תוחלת החיים הרבה פעמים אנשים לא רוצים לעזוב את המקום שבו הם גרים, בדירה מאוד גדולה, הם לא רוצים לעזוב את הקהילה,

הדירה הגדולה כבר לא נדרשת להם, ויש 20 שנים שבהן הם לפעמים היו רוצים לעשות איזשהו שינוי, והם לא יכולים. לכן, הצעת החוק הזאת היא מאוד חשובה. מלבד ההזדמנות להוציא אלפי יחידות דיור לשוק השכירות, יש פה גם הצעת חוק שמאפשרת את הגמישות הנדרשת כדי ליצור את החוויה האורבנית וכדי לאפשר לאנשים להישאר בדירה שבה הם גרים גם לאחר שהילדים בגרו, הם יכולים לפצל ולהשכיר חלק מהיחידה, ועל ידי הפיצול הזה הם נותנים פתרון גם לזוגות שמתגרשים, גם לאנשים שרוצים לגור לבד לפני שהם עוברים לגור עם בן זוג או בת זוג, בעצם בשנים הצעירות יותר. נוסף על כך, החוק הזה יועיל בהיבט של התחדשות של שכונות, היום בשכונות, אם גרים שם אנשים מבוגרים יחסית, בתי-הספר מתרוקנים ואין דרך לצעירים לעבור לשכונה. פיצול של חלק מהדירה מאפשר לאנשים לעבור לגור בשכונה ולחדש אותה. הצעת החוק הזאת, שיזם במקור עמיתי שר הכלכלה אלי כהן, ובהמשך חבר הכנסת רועי פולקמן, נדונה בוועדת הרפורמות בצורה מעמיקה, כדי להביא הצעת חוק שתשנה בפועל את המצב בשטח. ככה נוכל להביא לתוספת משמעותית ומהירה של דירות בשוק. חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965, והתקנות שנקבעו מכוחו, מאפשרים לוועדה מקומית, בתנאים מסוימים, לתת הקלה למבקש היתר לעניין מספר דירות המגורים המרבי שנקבע בתוכנית. סמכות זו הייתה עשויה להביא להגדלה ניכרת במספר הדירות הנבנות בכלל, ובמספר הדירות הקטנות בפרט, אבל בפועל ועדות מקומיות רבות מסרבות באופן גורף לאשר תוספת לדירות מגורים, אף שהדבר אפשרי תכנונית. חבר הכנסת ביטן אומר שבראשון לציון אימצו שתי דירות כאלה שאושרו. הייתה אלי פנייה אחת מחיפה, שהם קיבלו אישור, אבל

שעבר בתקופתו של אלי ישי, בעצם הפך להיות אות מתה בספר החוקים של מדינת ישראל,

לכן מוצע לקבוע כי,

ועדה מקומית תהיה חייבת לתת הקלה של תוספת דירות למגורים, בדרך של פיצול דירה צמודת קרקע לדירה אחת נוספת, בהתמלא תנאים המפורטים בהצעה, בין היתר לעניין שטח הדירות שיתווספו עקב ההקלה.

מוצע לקבוע כי ועדה מקומית תהיה רשאית לקבוע, לאחר שהוצגה לפניה חוות דעת בכתב, של מהנדס הוועדה, את מספר דירות המגורים המרבי שהיא תתיר לפצל לפי הוראות סעיף קטן זה בתחום מרחב התכנון שלה, כולו או חלקו, בהתחשב במוסדות הציבור, בשטחים הפתוחים, בתשתיות ובשטחי החניה הקיימים בכל אזור במרחב התכנון, ובלבד שהמספר האמור לא יפחת מ-20% ממספר הדירות צמודות הקרקע שבתחומה.

כל עירייה חייבת לאפשר לפחות ל-20% מהדירות צמודות הקרקע באותה רשות מקומית לעבור את הליך הפיצול. הדירות שיתווספו בשל הפיצול יוכלו לשמש להשכרה בלבד, או למגורי קרובי משפחה. עשינו את זה כדי לוודא, הרבה פעמים קרובי משפחה גרים. אם זה היה להשכרה בלבד, אנשים היו צריכים לעשות חוזים פיקטיביים, ואין דבר יותר גרוע בעיני מחקיקה שמראש מבקשת מאנשים לעשות מהלכים שהם לא מדויקים לפי החוק. במהלך הדיונים החליטה הוועדה על כמה שינויים משמעותיים שמטרתם הסרת חסמים לשם יישום החוק וייעול הליך הפיצול.

הוחלט כי לעניין הפיצול יחול היטל השבחה מופחת, בשיעור של שני שלישים מהקבוע היום בחוק, וחצי משני השלישים, כלומר שליש אחד, ישולם בעת מתן ההקלה, והחצי השני ישולם רק בעת מימוש הזכויות בנכס. זו בשורה לציבור. צמצמנו לשליש את הגבייה, ובזכות זה הציבור יוכל לממש את הפיצול, כי המטרה היא לאפשר את הפיצול בפועל, ולא כאות מתה. אנחנו יודעים שהיום יש הרבה פיצולים, וכך אנשים ילכו להכשיר את הפיצולים הקיימים. אם היינו משאירים את זה על 100% היטל השבחה, סביר להניח שזה לא היה קורה. עניין נוסף, שנסגר מול מינהל מקרקעי ישראל, הוא שבעצם כל דמי המינהל, הפרצלציה, הכול מבוטל, ואין צורך לשלם בהליך הפיצול. נוסף על כך הוחלט כי לא יהיה אפשר לדרוש בניית ממ"ד בדירה החדשה כתנאי למתן ההקלה, ורק אם היה קיים בדירה ממ"ד ערב פיצולה, יהיה אפשר לדרוש שיפורי מיגון באחד מחדרי הדירה החדשה. תיקון משמעותי נוסף הוא הקביעה כי יהיה אפשר במסגרת הפיצול להפוך את שטח המרתף והמחסן לשטח עיקרי, בתנאי שסך השטח שיהיה אפשר לשנות את ייעודו משטח שירות לשטח עיקרי לא יעלה על 60 מטר רבוע, ומתוכו שטח המחסן לא יעלה על 7.5 מטרים רבועים. בהקשר הזה היטל ההשבחה כן יהיה של 100%. הקלה משמעותית נוספת על המבקשים לפצל היא ההצעה כי לעניין תוספת דירה ששטחה אינו עולה על 60 מטר רבוע לא תתנה הוועדה המקומית את מתן ההקלה בהתקנת מקומות חניה נוספים במספר הנדרש לפי דין בתחום המגרש נושא ההקלה, ואולם היא תהיה רשאית לחייב את מבקש ההקלה להשתתף בהתקנת מקום חניה אחד בחניון ציבורי באזור המגרש, בסכום שיקבע שמאי מוסד התכנון. הוועדה החליטה כי הצעת החוק לא תחול ביישוב שנקבעה לגביו מגבלה על היקף יחידות הדיור בתמ"א 35. צריך להבין, וזה לעניין ההסתייגות שלך, חבר הכנסת חיים ילין, תמ"א 35 נקבעה בין היתר כדי למנוע עזיבה של זוגות חזקים יותר מהעיר אל היישובים הסמוכים. זו תופעה שאנחנו מכירים גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז,

תמ"א 35 אמרה: אנחנו מגבילים ומגדירים את השטח הכפרי יישוב כפרי, כדי שיישאר יישוב כפרי. היו לנו הרבה מאוד דיונים בעניין הזה. זה היה חשוב לשר אלי כהן, העניין הזה, וכך היו הרבה מאוד ניסיונות. אבל הייתה התנגדות מקיר לקיר, גם של מינהל התכנון, גם של רשות מקרקעי ישראל, גם של משרד המשפטים, גם של משרד השיכון, גם של הקיבוצים והמושבים עצמם, התנגדות מאוד מאוד משמעותית, ולכן החלק הזה בסופו של דבר לא יהיה בחוק. אני רוצה להודות לכל הגורמים שסייעו ולקחו חלק בדיונים על הצעת החוק: קודם כול משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, אפילו משרד הביטחון ופיקוד העורף, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים,

רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, מרכז השלטון המקומי, פורום ה-15, הקשת הדמוקרטית המזרחית, שהביאה את ההיבט שלה, לשכת עורכי הדין, וכמובן השר אלי כהן, שיזם את החוק וגם ליווה אותי, בטח בשלבים הראשונים, וניהל את הדיונים בוועדה ביד רמה עד שמונה לשר. כמובן עמיתי חבר הכנסת רועי פולקמן, שגם ניהל לא מעט דיונים בנושא הזה וגם שותף לחוק. חברים בוועדת הרפורמות: חבר הכנסת דוד ביטן, שסייע רבות, היה תענוג לשתף פעולה, חבר הכנסת רועי פולקמן, חבר הכנסת חיים ילין, חבר הכנסת יגאל גואטה ברוך הבא, שמחים מאוד שחזרת, חברת הכנסת שולי מועלם, כולם היו מעורבים בהצעת החוק בעבודה אינטנסיבית כדי להוציא את הצעת החוק הטובה ביותר, שבאמת תאפשר לאנשים לחיות בצורה כמה שיותר, שתכנון ובנייה יהיו כמה שיותר מותאמים לאופן שבו אנחנו חיים היום. תודה גדולה לתומר רוזנר ולגלעד קרן, היועצים המשפטיים, שטרחו ועמלו רבות על הצעת החוק הזאת, שהיה צריך לחלץ בה, היו רגעים לא פשוטים, אבל אני חושבת שעשינו עבודה טובה. אני יודעת שזה הרבה מאוד בזכותכם, ולכן תודה רבה. תודה גדולה ליועצי רותם כהן כחלון,

נתנאל דיין, נחלה ליאור וישי וייסמן, ארבעת המופלאים, שעשו עבודה מדהימה בעבודה בוועדה. וכמובן תודה גדולה לאריאלה מלכה, מנהלת ועדת הרפורמות,

המיתולוגית, שליוותה את הצעת החוק. היו הרבה מאוד דיונים כדי להפוך אותה להצעת חוק משמעותית, ואני מאוד מאוד מעריכה את כל הסיוע. לשרי ודליה היקרות מצוות הוועדה, ולכל מי שסייע לחוק הזה. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות. אני מבקשת מהכנסת לדחות את ההסתייגויות האלה ולאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה. תודה רבה. כולם בעד, אבל יש לנו הסתייגויות. תודה רבה ליושבת-ראש ועדת הרפורמות, חברת הכנסת רחל עזריה.

הוגשו הסתייגויות להצעת החוק הזאת, ולכן אנחנו נעבור להנמקת ההסתייגויות. אני עוברת לפי השמות: חבר הכנסת אייכלר נמצא באולם? לא נמצא, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. חמש דקות לרשותך. יותר נכון, עד חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, אני רוצה להתייחס לנושא אחר, לנצל את חמש הדקות, למה שהיה בירדן. חברים, חברי חברי הכנסת, שני אנשים נהרגו בירדן. אחד מהם בטוח חף מפשע. אחד מהם בטוח חף מפשע, שזה הרופא בשאר אל-חמארנה. וגם יש דיבורים על זה, אם היה פיגוע או קטטה. זה דיבורים, אני שמעתי. ומה ראינו? ראינו ראש ממשלה מתגאה, ומחזיר את השגרירה ארצה, ועושה כל מה שביכולתו כדי להשאיר אותה בארץ כמה שיותר זמן. מחזיר חיבוק למאבטח, אצבע בעין לירדנים, התגרות. מדבר לחבר'ה שלו ומצית את כל העולם הערבי. זה הנושא, זה ראש הממשלה שיש לנו. ראש ממשלה חסר אחריות. אין אמפתיה. אין אמפתיה. יש מדינה שאנחנו אתה ביחס מיוחד ויחיד, ובטוח שהוא נהרג מכדור תועה, אתה בא, מחבק, ואצבע בעין לירדנים? זה מה שמצפים ממך? אתה עושה כל מה שביכולתך כדי להשאיר את השגרירה בארץ. החזרת אותה? עכשיו, יאללה, נראה אותך מחזיר אותה. אתם יודעים מה קורה בירדן? אתם יודעים מה קורה שם, בעולם הערבי, מההתנהלות חסרת האחריות הזאת? זה מה שקורה לנו בארץ, ואנחנו שותקים. ואנחנו שותקים. אתה דואג לערבים,

אתה רואה, לפלסטינים. לאיראנים אתה גם דואג?

יפה מאוד, בוא תדאג לנו, פעם תדאג ליהודים, פעם במשהו קטן. במשהו קטן. קטן. תפנה לראש הממשלה, הוא עכשיו ייתן לך, כל הזמן שאנחנו אשמים. תפנה לראש הממשלה, שמתנהל בחוסר אחריות, בחוסר אחריות. אצבע בעין. חיבוק למאבטח שמה? מה קרה? יש בן אדם, לא חשבת, לא חשבת, ניסו להרוג אותו, ניסו להרוג אתו, ניסו להרוג אותו.

כולם בטוחים שיש בן אדם אחד לפחות שהוא חף מפשע ונהרג, בשאר אל-חמארנה. לא אכפת לך,

האם ראש הממשלה חשב, מברק, התנצלות, להביע צער למשפחה, מאבטח, יהודי.

למדינה, שהיא מדינה, חברים, אמפתיה. חברים, אמפתיה. לא חשבתם? לא חשבתם? ואתם, כאילו הדברים הולכים ויאללה, הולך?

אז חברים, היום דרשתי מראש הממשלה להביע התנצלות, ומקווה שיעשה את זה, ויתקן לפחות חלק מהנזק שנעשה והוא ממשיך לעשות. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, אדוני. לחבר הכנסת חיים ילין יש שתי הסתייגויות, לכן, לרשותך עד עשר דקות, אדוני. שתיים יש לי? חבל שלא ביקשתי שלוש.

בבקשה, עד עשר דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אבל אני אדבר לעניין, ורק בנושא הזה. אז קודם כול, החוק הזה התחיל כבר לפני כחצי שנה, עם אלי כהן.

תאמינו לי, היינו צריכים לסגור אותו בחודשיים.

אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, אני רוצה לדבר על לחץ פוליטי, הגיעו כל הדתיים, החרדים, וביקשו שהחוק הזה יחול על בנייה רוויה. ואללה, חודשיים הלכו. כל הלחצים האלה, חודשיים. שימו לב איך מנסים לקחת חוק, לפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל דרך החוק, ולאחר מכן כולם נסוגים. לאחר מכן היה דיבור על תמ"א 35. עכשיו, כבוד היושבת-ראש, אני רוצה להסביר את זה כי את מבינה מעולה מה זה תמ"א 35, אין אחד שהיה בשלטון המקומי ולא יודע את זה, תמ"א 35 נקבעה על צפיפות אוכלוסין וקליטה באזורים בעדיפות עד 2020, זאת אומרת, היא נכתבה ב-2000, פחות או יותר, לתקופה של 20 שנה. מה לעשות שב-2010 מראים לשלטון המקומי שתמ"א 35 סיימה את תפקידה בין גדרה לחדרה לחלוטין. איפה לא סיימה את תפקידה? במקומות שאנחנו רוצים לטפל בהם, בנגב ובגליל. ולכן, כשהגיע החוק הזה, אמרתי: ואללה, הזדמנות, בואו נפתח את תמ"א 35 בנגב וגליל, ואז יהיה אפשר לעשות גם פיצול. כבוד היושבת-ראש, רחל עזריה, אני אומר לך את זה עכשיו: אף אחד לא התנגד לפתוח את תמ"א 35. רק גורם אחד היה, אחד, לא שיקול, לא כלום,

היחידים.

מה פתאום, מינהל התכנון, מינהל התכנון,

שעברו לאוצר לחמש שנים, התנגדו. פולקמן, פולקמן, אתה רשאי, פולקמן ואני קואליציה. ואלי כהן הוא אופוזיציה, אני מבין. כי אני הייתי אתו בתחילת הדרך, ומה שאני אומר לך, אנחנו יודעים מה קרה בתחילת הדרך עם החוק הזה.

אני מבין שבכולנו אני צריך להיות בייביסיטר, אבל זה סיפור אחר, זה כבר סיפור אחר. רחל, אני עושה את זה יום ולילה, תאמיני לי, למענכם. האמיני לי, רחל, ואם את לא מאמינה, תסתכלי טוב טוב מה שאני עושה. כי אני חושב שאתם סיעה עם אנשים מדהימים, רק שיש לכם קצת בעיות עם החיבורים, זה הכול. ואין מה לעשות עם הנושא הזה, של תמ"א 35. אם לא רוצים לפתוח את תמ"א 35, אני לא יכול להביא את ההסתייגויות, כי המשמעות של ההסתייגות זה לפגוע במושבים ובקיבוצים.

עוד לפני ארבעה חודשים, הגענו למסקנה שאם זה המצב, אנחנו מחריגים את הקיבוצים ואת המושבים מלוח 2 של תמ"א 35, זאת אומרת, לא יחול עליהם. עכשיו אני אגיד לכם משהו שחשוב שכולנו נדע. אני צועק ואני לא שומע את עצמי. חברי הכנסת מצד הקואליציה, אין הרבה, לכן אני ממש מבקשת שיהיה שקט. הרי זה חוק שאנחנו רוצים כולנו לעשות אותו, קואליציה ואופוזיציה, זה לא רק עניין של מושבים וקיבוצים, זה הנגב והגליל, אלה אזורים שאנחנו רוצים להצמיח אותם ולקלוט בהם, ואנחנו רוצים שם לעשות. עכשיו, תראו מה מגוחך: בתוך תמ"א 35 יש יחידות, בין 100 ל-200 יחידות, שלא נספרות בַּכלל, אלא אלה יחידות דיור עד 55 מטר, שמותר כאילו לבנות קצת יותר. זה במסגרת, נכון. רגע, שנייה, דודו, אני אתך. יכול להיות שאני אצטרך להביא את התיקון הזה אליך לוועדה, תיקון החוק. הציע עוד יחידה לא הסכמתם. רגע, זה לא. זה משהו אחר, כי לא היית בחוק הזה. אז הגענו למצב שיש במושבים, עכשיו תקשיב טוב, חצי יחידה. כל מה שהתבקש במושבים זה שהחצי יחידה הזאת, שהיא לבני משפחה, לא תהיה לבני משפחה לתקופה של חמש שנים. מה נעשה? אנחנו נביא, נקלוט במושבים משפחות צעירות שלא ידעו מה זה מושב, בלי קשר לתמ"א 35. אבל היה צריך את התיקון הזה. גם את התיקון הזה לא הסכימו אז מה יצא מזה? בוא נראה עכשיו מה יצא מזה. כמו שרון חולדאי אמר לי: תקשיב, אין שום בעיה. אני גר בדירת קרקע בתל אביב, נתנו לי מתנה, אם אני מפצל עכשיו, יש לי עוד מיליון וחצי שם, נתנו לי מתנה. למי נותנים את המתנה? לעשירים. דודו, זה מה שקורה בפועל. במקום להגיד: החצי יחידה הזאת, בכל המושבים, בנגב ובגליל, ואתה יודע בדיוק מה יש שם, והיית שם, ואתה מכיר את זה.

הרי דירות שתי חדרים לא מפצלים, רק דירות גדולות. למי יש דירות גדולות? לעשירים, נכון? לא לעניים.

לא, זה לא היה על הפיצול שם. דובר שלכל מושב יש בן ממשיך ועוד חצי יחידה. עזוב את היחידה השלישית, שכרגע היא, למה עזוב? סך הכול, נו, למה לא, החצי יחידה, במקום לתת אותה רק לקרוב משפחה, אפשר לתת את זה למישהו אחר, זה הכול. זה כל התיקון, ולא קשור לתמ"א 35. לחמש שנים. ואז, מה קורה? עכשיו, תקשיב, דודו. למה אני אומר? יש בזה היגיון. יש בזה היגיון רב, אני אומר לך. אבל בסוף,

אם הדברים לא מסתדרים, לא מסתדרים. אני אומר לך, אני לא הולך נגד אלי. אלי, התחלתי אתו את החוק. הוא אמר לי: רד מההסתייגויות, כי זה כנראה פוגע,

אני מוריד את ההסתייגויות. אבל אני אגיד משהו. אני חושב, אני אומר לכם את זה עכשיו: בסוף יש היגיון, לא הכול פוליטיקה, רוצים לקלוט, רוצים להסדיר את המשפחות הצעירות לתקופה שהן לא זכאיות, עדיין לא זכאיות, אז למה לא לתת להן את זה? למה לא לקחת ולהגיד: אוקיי, כל היחידות מתחת ל-55 מטר בקיבוצים,

ייכנסו גם הן לפול הזה? הרי בסך הכול המושבים והקיבוצים יכולים לעזור גם בבעיה של הצמיחה ביישובים בנגב ובגליל, אבל גם במצוקת הדיור. אבל לא, בשלב הזה, ברגע שהולכים עם הראש בקיר, ולא רוצים לפתוח שום דבר,

אני מוריד את ההסתייגויות, כי אני לא רוצה שההסתייגויות האלה,

חס וחלילה, יפגעו במושבים ובקיבוצים, במצב שנוצר.

שמעת? עוד פעם להגיד את זה? אתה יכול לישון בשקט? אתה יכול לצאת לחופשת המושב בשקט?

חכה, תעבור את חוק ירושלים, נדבר אחרי זה. ולכן, אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם, אין פה אחד נגד השני, יש פה הבנה שחוק כזה היה צריך להיגמר בתוך חודשיים-שלושה בהבנות המקסימליות, ואני אומר את זה לכולם. אף אחד, לא יעזור לו. בסוף בסוף בסוף אפשר לקלוט רק בנגב ובגליל. רחל, כן. אני מדבר, אני באמת אומר, בסוף אפשר לקלוט רק בנגב וגליל. בנגב ובגליל אין צפיפות כמו שיש במרכז. תפתחו את תמ"א 35 בנגב ובגליל, ותקלטו משפחות צעירות שם. זה מה שצריך לעשות. תגיש הצעת חוק, אני,

אתך בזה, רק דרכך זה יכול לעבור. אני מודה לך מאוד. כבוד היושבת-ראש, אני סיימתי. אני מודיע שאני מוריד את ההסתייגויות. אני חוזר תחילת החקיקה. כבר הודעת לפני שתי דקות, כבר הורדנו את זה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. ההסתייגות האחרונה, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, שאני לא רואה אותו. זה אומר שגם לא נוכל להצביע על ההסתייגות, כן?

רבותי, יש לנו עוד כמה חברי כנסת שיש להם זכות לדבר. אני מזמינה את שר הכלכלה, חבר הכנסת אלי כהן, כיוזם החוק. יש לו עד עשר דקות להציג כאן, זה מה שאמרה לי המזכירה. בבקשה, אדוני. אחריו ידבר סגן שר הביטחון אלי בן-דהן, ואחר כך נסכם את הדיון. גברתי היושבת-ראש,

רוצה באמת לדבר בקצרה ובתמציתיות על החוק הזה, שהוגש כאמור כהצעת חוק פרטית ועבר את כל התהליכים. אני גם רוצה באמת לתת את הקרדיט למי שנתן לי את הרעיון לחוק, רוצה לתת את הקרדיט למנחם גלילי, במסגרת פגישה שעשיתי. את יודעת, אומרים לא מעט: "קול המון כקול שדי" ויש לא מעט מקרים שאתה נפגש עם אנשים, שומע מהם רעיונות, שומע פתרונות ופועל ליישם.

בפגישה שהייתי בה לפני כשנה וחצי, עלה הרעיון הזה על ידי מנחם גלילי, שאמר לי: תשמע, זה הרעיון. ראיתי אותו, למדתי אותו,

אני שמח היום שהחוק הזה מגיע לקריאה שנייה ושלישית. והחוק הזה בסופו של דבר יסייע להגדיל את היצע יחידות הדיור, להגדיל את מספר הדירות, בעיקר קטנות, של שתיים ושלושה חדרים, שיוכלו לתת מענה גם לכל אותם זוגות צעירים מצד אחד, וכן לאנשים מבוגרים, שלמעשה הילדים בחלק מן המקרים עזבו את הבית ונשארו עם בית גדול. לכן הלכנו בנושא הזה על דירות שהן צמודות קרקע, מכיוון שסוגיית החניה והסוגיות האחרות לא בעייתיות כאן. חבר הכנסת ילין, אני יודע שגם בתקופה שאני הייתי יו"ר הוועדה תרומתך לוועדה הייתה תמיד חשובה, עניינית ומקצועית. אני מסכים אתך שצריך למצוא פתרון למושבים. הרי בסופו של דבר, מי יפצל את דירתו, אחד שהוא איש אמיד או טייקון בשביל כמה אלפי שקלים שכירות חודשית לא ירצה להכניס מישהו הביתה. אבל יש הרבה מושבים שהם חלשים, עם בתים גדולים, ולכן הפתרון הזה צריך להיות, ובהחלט זה דבר נוסף שייתן פתרון להגדלה, אלפי יחידות דיור.

אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות את ההשלמה הזאת, להגיש תיקון משותף בנושא הזה, של המינהל. אז באמת, לסיכום דברי אני רק רוצה באמת להודות ליושבת-ראש הוועדה, רחל עזריה, על ניהול הוועדה,

למנחם גלילי, שנתן לי את הרעיון להגיש את הצעת החוק הזאת. אני מעלה כאן נשכחות, אז אני רוצה להודות גם,

לחברי צוות הוועדה, לאריאלה מלכה, מנהלת הוועדה, לתומר רוזנר, היועץ המשפטי, ולגלעד, שתמיד עשו ועושים עבודה מצוינת, לשותפי לסיעה, שהעברנו לא מעט חוקים יחד, חבר הכנסת פולקמן, שפועל ומעורב, תודה רבה לכולם, ואני קורא לכולכם לתמוך בהצעת החוק הזאת בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשר הכלכלה.

מילה אחת: היום חבר הכנסת איתן כבל לימד אותנו שאפשר גם מהדוכן להגיד: תודה לחבר הכנסת אלי כהן. תודה. רבותי, יש לנו בקשת רשות דיבור של חבר הכנסת איתן ברושי. בבקשה, אדוני, ואחר כך, סגן שר הביטחון. עד חמש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, הדיון הוא לא על איך להתמודד עם ההחלטה של תמ"א 35, אלא השאלה היא מדוע היא קיימת בכלל, המגבלה של גודל היישוב הכפרי בישראל. היא לא מתחלקת לנגב גליל, היא צריכה לאפשר לפחות ריבוי טבעי בכל יישוב, בכל מקום. המגבלה הזאת לא קשורה למגבלה של קרקע, אלא למגבלה לא נכונה,

וממשלות קודמות אימצו אותה. אולי ההתיישבות לא הבינה שיש פה ספר לבן, אני חוזר, ספר לבן, שנוגע רק במרחב הכפרי, שקובע את גבולות הגידול שלו. לפי דעתי אין לזה אח ורע בשום מקום, לא בישראל ולא במקום אחר. צריך לומר שהבעיה היא לא פיצול הדירות. גם אני תמכתי בפיצול, וגם עכשיו נצביע בעד. אבל מה הייתה ההתעקשות של הפקידות, פקידות בכירה, אבל פקידות? היא אמרה: לא יעזור, ייקוב הדין את ההר, זה הסגנון של הפקידות, אם אתם תפצלו, אנחנו נספור את הדירות במסגרת המגבלה, ומי שיפצל, לא רק שהוא לא יתרום לבנייה, הוא יחטוף קנס, ויספרו לו את זה בגבולות של הגודל שלו. זאת אומרת, לא רק שיש גבולות של גודל, אתה נרתם למאמץ הלאומי, מקבל מכה בראש, ואומרים לך: אתה לא יכול. אני תמיד מבקש מכם שייתנו לנו להיות כמו כולם. אין שום יתרון במשהו שהוא חריג. פה מחריגים אותנו.

כנסת ישראל, תבינו מה שקורה פה כנסת ישראל מחליטה על מהלך לאומי של פתרונות דיור לחמש שנים, וקובעת כללים, ואומרת: זה לא חל על המושבים והקיבוצים. תגידו, זה דבר נורמלי? זה לא דבר נורמלי, כי זה לא דבר נכון, ולא צריך לקבוע גבולות. ההסברים שניתנו פה, הלוואי שהיינו יכולים להחיל את מה שחל בקיבוצים בשאלת גבעת עמל. הלוואי שהייתי יכולה, גברת מועלם, תתחילו בהתנחלויות. אתם בחיים לא הייתם מוותרים, היית מאשר, מה זה שייך? את בממשלה. אתם בחיים לא הייתם מוותרים, זה לא יעזור שתצעקי. אתם יכולים לפרק ממשלה על עמונה, אתם לא תוותרו על ריבוי טבעי. מה שאתם אומרים עכשיו, שמי שנולד, מה זה קשור? אני חוזר ואומר, תנו לי לסיים. אבל זה לא יעזור לכם. חברות הכנסת היקרות, תנו לברושי לסיים.

אנחנו מפנים שכונה? אני אומר שאין היגיון. אתה לא מפנה שכונה, אבל כשהעבירו חוקים ביחס לבתים בקיבוצים, לא טרחתם, אין מושג כזה. תפסיקי להרים את הקול, את לא בשוק עכשיו. את לא בשוק, תירגעי. תפסיקי להרים את הקול. חברת הכנסת שולי מועלם, אני מבקשת להירגע. תפסיקי לצעוק. אני אצעק כמה שאני רוצה. אתם לא תטשטשו את המציאות, אני חוזר ואומר: לא הייתם מוותרים על ריבוי טבעי בהתנחלויות, ואנחנו לא נוותר, מה זה קשור להתנחלויות?

איפה יש בנים ממשיכים? חברת הכנסת מירב בן ארי, אני מבקשת להירגע. תנו לחבר הכנסת לסיים. גודל היישוב צריך להיות פונקציה של הרצון של מי שגר שם, כפוף למגבלות של קרקע ותכנון. זה נכון לערבים, נכון לחרדים, נכון למתנחלים ונכון גם לנו, ולכן, המגבלה של גודל היישוב היא לא נכונה. יושב-ראש ועדת הפנים, היה אצלך דיון. מי שניהל אותו זה חמד עמאר, ואני הייתי שם. ואנחנו רוצים להמשיך את הדיון הזה. צריך לומר שאין סתירה בין גודלם של היישובים הכפריים, זה פחות מ-9% מהאוכלוסייה. אין סתירה.

מצד שני, יישוב שלא יגדל, הוא יתנוון. אין אפשרות לקיים יישוב שאין בו צמיחה. אם הוא לא גדל, הוא מתנוון. ולכן, מה שאנחנו אומרים, שההחלטה הייתה שגויה. והיום נוכחנו פעם נוספת שאנחנו לא שותפים להחלטה, כי מישהו קבע ספר לבן למרחב הכפרי בישראל. הוא לא קיים בשום מקום בארץ, הוא לא קיים על שום מגזר באוכלוסייה, הוא קיים רק על ההתיישבות הכפרית. ולכן, צריך את המגבלה הזאת להסיר. אין לה הצדקה, היא לא מגבלה נכונה. אני מבקש ממך, דודי אמסלם. דודי, בהמשך לבקשתו של חיים,

תעשה טובה, היא גורמת לי לצעוק. אז אל תצעק. אני אומר שצריך לדון בזה בוועדה, ואנחנו נחזור לזה. המינהל הוציא אותנו מפיצול דירות, כי יש התעקשות לגמד את ההתיישבות.

מבקש מכם לגמד את ההתיישבות? אני מבקשת לסיים, כי זמנך תם. חברת הכנסת מועלם נעלבה ממך, שדיברת לא יפה.

אני אומר שאני לא מקבל את הסגנון של הצעקות. אני לא עושה את זה, אתה מעליב אנשים?

אני לא מתנצל כשצועקים עלי בצורה חסרת אחריות.

אני אומר לך שמי שדואג ליהודה ושומרון, שידאג גם לאזורים אחרים.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. עכשיו אני מזמינה את סגן שר הביטחון, חבר הכנסת אלי בן-דהן, בבקשה, אדוני, ואז יושבת-ראש ועדת הביקורת תסכם את הדיון.

מכיוון שאתה הדובר השני בשם הממשלה, יש לך רק עד חמש דקות. בבקשה, אדוני. אני אדבר קצר מאוד. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לשבח את השר אלי כהן על הצעת החוק הזאת,

הצעת חוק ראויה וטובה, ואני בטוח שהוא תועיל רבות לתושבי מדינת ישראל. אני רוצה להעיר. כידוע לכם, חוק התכנון והבנייה איננו חל ביהודה ושומרון. כיוון שהוא איננו חל ביהודה ושומרון, אי-אפשר באופן ישיר להחיל את החוק היפה והטוב הזה, של השר אלי כהן, גם ביהודה ושומרון, באופן ישיר, אבל אני רוצה להצהיר, בשם מי שאחראי לכל נושא השוואת החקיקה בין מדינת ישראל לבין יהודה ושומרון, אני רוצה להצהיר לכם שאנחנו נפעל שהחוק הזה יחול גם ביהודה ושומרון. אז למה הוא אמר שזה חל על ההתנחלויות?

אין להם תמ"א 35. אני עכשיו אני ארגיע אותך. החוק לא חל, הוא יודע. הוא יודע שהחוק לא חל. חברת הכנסת בן ארי, אנחנו נחיל את החוק הזה בדרך של צו אלוף, זה במסגרת תוכנית העבודה של יועמ"ש איו"ש. בעזרת ה', עד סוף השנה הזאת, אני מקווה מאוד,

שהחוק הזה יוחל, כך שגם ביהודה ושומרון יהיה אפשר לפצל דירות גדולות לדירות קטנות יותר בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. תודה רבה לכם. תודה רבה לסגן שר הביטחון אלי בן-דהן.

תסכם את הדיון יושבת-ראש ועדת הרפורמות, רחל עזריה. לאחר מכן נעבור להצבעה. יש לנו רק הסתייגות אחת שעליה נצטרך להצביע, כי כל ההסתייגויות האחרות הוסרו. בבקשה, גברתי. נשארה רק הסתייגות מס' 1. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השר, אני שמחה לסכם את הדיון על הצעת חוק פיצול דירות. אני רוצה לומר כמה דברים חשובים. קודם כול, חבר הכנסת ילין וחבר הכנסת ברושי, תשמעו, התכנון בישראל, יש פערים מובנים בתכנון בישראל, פערים מובנים בין הקיבוצים והמושבים לבין הערים: הבעלות על הקרקע היא שונה, עכשיו רוצים לעשות אתכם תהליך של היוון ושיוך כדי לייצב את העניין של הבעלות על הקרקע, זכויות הבנייה שונות לחלוטין, יש במושב, אני בת מושב,

יש במושב אפשרות למספר יחידות לא קטן, תוספת בנחלה, מה שאין בעיר.

לטעון שכאילו זה נגד הקיבוצים והמושבים, מאוד מאוד קשה לי להבין איך זה קורה, ואני גם מאוד מבינה את הצעקה של חברת הכנסת שולי מועלם על העניין של גבעת עמל, והצטרפה גם חברת הכנסת עמיתתי לסיעה יפעת שאשא ביטון, שדיברה על מה שקורה בקריית שמונה, שלבנות בקריית שמונה, מוציאים להם את הנשמה, ואז כל הצעירים עוברים למושבים ולקיבוצים מסביב, ומרוקנים את קריית שמונה גם מהזוגות הצעירים בפרט, ומהאוכלוסייה החזקה הרבה פעמים בכלל. כולם עוברים, גם אם הם רוצים,

נדמה לי שאמרת לי פעם שאת, הקיבוצים זה לא שוק, רגע, רגע, שנייה.

שאת מהאחרונות בשכבת הגיל שלך שבכלל נשארתם בקריית שמונה, כולם עברו למושבים ולקיבוצים מסביב, כי זו הייתה האופציה היחידה. אז הניסיון הזה להשוות הוא בעיני לא ראוי, ואני חושבת שזו החלטה מושכלת ונבונה. אני רוצה גם להתייחס לחברת הכנסת שולי מועלם. מה שאמרת על גבעת עמל, את צעקת מהלב שלך, ומהבטן, ואמרת דברים נכונים. אלה דברים שאנחנו צריכים לפתור אותם. ולא יכול להיות, חבר הכנסת ברושי, אני בהערכה ובאהדה רבה, אבל באמת, אמירה מיותרת, לגבי שוק. זה לא שוק. זה מה שנהוג בפרלמנט. אתה גם מוזמן לצעוק עכשיו, בזמן שאני מדברת, ואני אקבל את זה בכבוד ובהערכה, וממש חשוב לי להגן על כבודה של חברתי שולי מועלם. אותו דבר גם מירב בן ארי, שדיברה גם על הפער שבין המושבים והקיבוצים לבין הערים. אני חושבת שזו החלטה מושכלת. חבר הכנסת חיים ילין, שלא נמצא פה, אני מאוד שמחה שהסרת את ההסתייגות. אני חושבת שהיא בסופו של דבר לא הייתה במקומה, ונכון להעביר את החוק הזה כמו שהוא. הצעת החוק הזאת, באמת, היא בעיני מהפכנית, ואני רוצה להודות על החוק הזה לשר אלי כהן, שהביא את הרעיון הזה מגלילי, וגם רזיאל אחרק, שככה, יזם ודחף שהחוק הזה יקרה. אני רוצה להודות לכם, כי אני חושבת שכשהתחלתם את החוק דיברתם על פיצול דירות ופתרון לבעיית המגורים, אבל יש פה התחלה של מהפכה בכל התפיסה של מוסדות התכנון, איך אנחנו בעצם עושים תכנון מאוד מאוד ברור, אבל אחר כך תוך כדי תנועה עושים את ההתאמות כדי שהתכנון יתאים לחיים שלנו. אני חושבת שזה מהלך מאוד חשוב, אז אני אודה לכם אם תצביעו בעד. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת רחל עזריה. רבותי, נעבור להצבעות. אנחנו מצביעים כרגע על הסתייגות מס' 1 לסעיף 1. קודם כול, אני רוצה לשאול את המסתייגים, האם מצביעים? מי עונה לי אם מצביעים, חברי הכנסת מהרשימה המשותפת, מצביעים או לא מצביעים על הסתייגות מס'

זהבה גלאון, תמר זנדברג, אנחנו מצביעים? אני שואלת אתכם כי אתם מסתייגים. כן, מספיקה לי תשובה אחת. רבותי, כעת נצביע על הסתייגות מס' 1 לסעיף 1, של חבר

ישראל אייכלר ושל חברי הכנסת תמר זנדברג, זהבה גלאון, אילן גילאון,

מרצ. מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגות (1) של חבר הכנסת ישראל אייכלר ושל קבוצת סיעת מרצ לסעיף

לכן, רבותי, אנחנו כרגע, חברי הכנסת, אני מבקשת לשבת ולהירגע. אנחנו צריכים להצביע על בקשתה של יושבת-ראש ועדת הרפורמות, אנחנו צריכים להצביע על בקשתה של יושבת-ראש ועדת הרפורמות, הייתה בקשה, אני מסבירה שוב. חברים, נא להירגע. הייתה פה הסתייגות שהתקבלה. יושבת-ראש הוועדה, יש לה זכות לבקש להחזיר את הסעיף הזה לוועדה. זה מה שקרה כרגע. לכן אנחנו צריכים להצביע עכשיו על בקשתה, אם הכנסת מסכימה להחזיר את סעיף 1 של החוק לוועדה. ברור הכול? אנחנו נצביע, חוץ מסעיף 1. יש אופציה כזאת.

חברי הכנסת, אני מבקשת להירגע. כרגע אני מעלה להצבעה, אדוני סגן המזכירה, אני מבקשת לעשות בדיקה, האם, אדוני היושב בראש, ההסתייגות התקבלה. יושבת-ראש הוועדה מבקשת למשוך סעיף אחד בחזרה לוועדה. האם אנחנו צריכים להצביע על בקשתה? צריכים להצביע. רבותי, אז כרגע אנחנו צריכים להצביע בעד או נגד בקשתה של יושבת-ראש ועדת הרפורמות להחזיר את סעיף 1 לוועדה. כל מי שמעוניין להצביע, אני מבקשת לחזור למקומכם.

לשבת. אנחנו כעת נצביע על בקשתה של יושבת-ראש ועדת הרפורמות להחזיר את סעיף 1 לוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההצעה להחזיר את סעיף 1 להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז 2017, לוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

בהצעת חוק בעניין תקופת לידה והורות ובהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון,

אנחנו ממשיכים בהצבעות. כל ההסתייגויות,

כל החוק הזה, רגע, שנייה, שנייה, אני לא שומעת את כולם. רבותי, יש פה סגן מזכירת הכנסת. נא לשבת. עכשיו תהיה החלטה. הדיון בחוק הזה הסתיים. אנחנו עוברים לחוק הבא. זהו, רבותי.

עכשיו אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 33), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להציג לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 33), התשע"ז 2017. אבל לפני שאני נכנס לעניין, אני רוצה קודם כול לענות לך, עיסאווי פריג', לגבי השאלה שלך. קודם דיברת על המאבטח הירדני.

אני המום כל פעם מחדש מהשיאים שאתה מגיע אליהם.

רצחו שני שוטרים לפני שבוע וחצי, שחטו משפחה ביום שישי, כן? אנחנו נגד זה, איזו חיה. לא ראיתי אף, אני לא יודע איזו חיה יכולה. זה רק בא מהכיוונים של העדה שלכם. גינינו, אני לא ראיתי יהודי אחד כזה עושה. אתה, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר עכשיו? על המאבטח הישראלי שניסו להרוג אותו בירדן ולמה הוא ירה על הזה.

אתה תמיד תדאג גם לערבי ירדני על חשבון יהודי,

שרוצים להרוג אותו.

זה מה שמעניין אותך? מתי תהיה אזרח נורמלי? מתי תתחיל לדאוג לאזרחי מדינת ישראל ולא לערבים שבירדן,

מילא למחבלים שפה, אתה דואג, אבל גם למחבלים הירדנים? בושה וחרפה. עזוב, אני מצפה ממך לקצת הגינות בסיסית. אתה אזרח מדינת ישראל, אתה מקבל משכורת מהכנסת, אין לי ציפיות ממך. אתה מקבל טיפול בביטוח לאומי פה. אתה לא מבין על מה אתה מדבר. אתה שואל למה ראש הממשלה קיבל את המאבטח בחיבוק?

כמעט לינץ' עשו להם, אז אתה לא מתבייש? זה מה שמעניין אותך? תמשיך לעשות שטויות. אתה מדבר שטויות. אני כל הזמן מדבר שטויות, רק אתה חכם. טוב, רבותי, אני מבקש. בשנים האחרונות שינתה המשטרה את הליכי המיון והשיבוץ שלה, והם כוללים היום הליך סדור יותר של בדיקת התאמה לתפקיד. הליך זה, הכולל מבדקי התאמה שונים לגבי קבלת עובדים חדשים וגם לגבי מעבר בין תפקידים בתוך המשטרה, עיקרו בדיקת היבטים הקשורים לשמירת החוק ולטוהר המידות.

בגדול, זאת הצעת חוק ממשלתית שהגיש השר לביטחון הפנים, בתמיכת משטרת ישראל, שנועדה להסדיר את המצב הזה: הם הציעו הצעת חוק שיוכלו להשתמש בפוליגרף בבדיקות בתוך המשטרה. אני נפגשתי עם המפכ"ל בתחילת הדרך, ועם הצוות המשפטי של המשטרה, ושם הם הסבירו לי שהבדיקה הזאת נחוצה, חלק ממנה זה חלק מהבדיקות של מתגייסים למשטרה, כי חלק מהבדיקות, בעצם אנחנו לא יכולים לעלות תמיד על כל מי שאנחנו לא רוצים במערכת המשטרתית בבדיקות הרגילות, ולכן הם רוצים להשתמש גם במכשיר הפוליגרף לטובת מיונים מהסוג הזה. דבר שני, הוא אמר לי שלסגל הבכיר של המשטרה, בעיקר לספ"כ, לניצבים של המשטרה, יש להם עניין גם לעשות את זה. אני, כמובן הסכמתי אתו,

אני השתוממתי ואמרתי: אם אתם רוצים לעשות פוליגרף לאותו אחד שעוד לא התגייס, מה עם הקצינים הבכירים אצלכם שהם לא בספ"כ, להם לא צריך? מכאן התגלגלה הצעת החוק, ואנחנו בעצם דנו בה הרבה מאוד חודשים. משטרת ישראל, באותה נקודת זמן, לא הסכימה לעניין, גייסה גם את היועץ המשפטי לממשלה לטובת הסיפור הזה, לא הצלחתי להבין מדוע בכלל הוא התערב, או ניסה להתערב, אני ראיתי באחד המאמרים שהוא כתב שאנחנו פוגעים בשלטון החוק, בשומרי הסף. דרך אגב, המשטרה בהגדרה היא לא שומר סף. התפקיד שלה זה לתפוס גנבים. היא לא שומר סף. כנראה הם לא מבינים מה זה שומר סף. היועץ המשפטי זה שומר סף. הוא אמור לעזור לממשלה לקדם את מדיניותה לפי הבנתה, ולעצור אותה במקום שצריך, מבחינת החוק. קודם כול, המשטרה לא מוגדרת,

כשומר סף, או בכלל בהגדרה של שומר סף. אין לי מושג למה הוא התערב בעניין, או ניסה. אני ראיתי באחד המאמרים שקראתי, שבאחד הכנסים הוא טען שאנחנו, כפי שאמרתי, פוגעים בשומרי הסף, אני חושב שזה דבר ש, אני לא רוצה באמת לומר מה אני חושב על ההערה שלו, כי אני חושב שזה חמור כשלעצמו, תפקיד חברי הכנסת הוא לחוקק, ותפקיד פקידי הממשלה הוא לקיים את המדיניות, ולא לאיים על חברי הכנסת, ודאי לא היועץ המשפטי לממשלה. דרך אגב, אם החוק לא חוקי, שילכו לבג"ץ. אני חבר כנסת, אני יכול להוביל את הדברים כפי הבנתי, ואם מישהו חושב שזה לא נכון, יכול תמיד לגשת לבג"ץ ולהגיש עתירה לגבי הנושא הזה, דבר שעושים אותו כמעט כל יום וכמעט בכל נושא.

תציג כבר את ההצעה.

תחוקק. השאלה אם אתם תומכים. תומכים. אתם תומכים בהצעה? מרב, באמת עכשיו.

כן, כן, תומכות. טוב, אז אני אקצר. תומכות או תומכים?

אני לא יודע, אולי גם התומכים אצלכם זה תומכות. גם כשאנחנו תומכים, אנחנו תומכות. אני לא יודע, אני שואל: "תומכים?" היא אומרת לי: "תומכות".

לגמרי. מרב, הוא תומכת. תזכרי את זה. בכל מקרה, לאחר דין ודברים, אנחנו ישבנו גם עם צה"ל, גם עם השב"כ, ואני חושב שמשטרת ישראל עושה תפקיד מורכב יותר מבחינת התפקידים הסטטוטוריים שלה. אני רואה אותה לא נופלת מצה"ל, ואפילו יותר. מדוע? כי בצה"ל, צה"ל עוסק בדרך כלל בנושא ביטחון, רק בזה, ומה שנקרא מהגדר החוצה, הוא פועל. ומשטרת ישראל,

אמונה על שלום הציבור וביטחון הציבור בתוך מה שנקרא מדינת ישראל, מהגדר פנימה, מה שנקרא. לכן המשטרה בוודאי עוסקת בביטחון. תראו גם היום מה קורה בהר הבית, מי שמטפל בכל הסיפור הזה זה משטרת ישראל.

זאת הזדמנות פז מבחינתי להודות לכל השוטרים. קודם כול לשר, למפכ"ל, למפקד המחוז ולכל השוטרים. בקצה,

מי שעושה את העבודה בעיקר זה השוטרים הזוטרים, שבאמת יושבים שם יום ולילה, מקבלים אבנים, קללות מהחברים שפריג' כל הזמן מגן עליהם,

כל היום אבנים, מקלות, זיקוקים. הכול מותר להם לעשות, לבזות את השוטרים, הכול מותר להם לעשות. ויבוא לכאן פריג' ויבוא ויגן על הגיבורים האלה, שיורים על השוטרים זיקוקים.

כן, כל היום אתם מגינים רק על המתפרעים. מתי פעם תבואו להגן גם על שלטון החוק? מתי? בסופו של דבר,

הזדמנות פז בשבילי, אדוני השר, תעביר להם את זה.

אני חושב שכל עם ישראל מוקיר את העבודה שלהם, מזדהה אתם, מחבק אותם. הם עוברים באמת דברים פשוט בלתי נתפסים. חייל בצה"ל לא עובר את מה שהם עוברים פה, כי הערבים פה מרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים. מבזים כל שוטר שהם רוצים, וכולם מפחדים, אסור. תגיד את זה לראש הממשלה, אמרתי את זה גם לראש הממשלה. בהיבט, אני אומר, היומי.

עזוב מגנומטרים. ביום-יום. ביום-יום הם שם, אני רואה את זה בטלוויזיה, אני מתפוצץ, אני לא יכול לראות את זה, כאזרח ישראלי. עומדים לי שם אספסוף ערבי, יורים על השוטרים,

באיזו מדינה אפשר בכלל להכיל את זה? ועולים לי פה חברי הכנסת הערבים, ומה הם מאשימים? את השוטרים, את הצבא,

כאילו אנחנו הרוצחים והם הצדיקים. וזה מוציא אותי מדעתי כל פעם, כי אני חושב שהאוכלוסייה הערבית רואה אתכם כקיצונים ביותר. אתם בעצם הקיצונים. האזרחים הערבים,

במדינת ישראל, לא מסכימים אתכם בכלל, אבל מה זה משנה? ככל שתהיו יותר קיצוניים, ככה אתם חושבים שתקבלו יותר קולות אצלכם במפלגה. זה מה שמעניין אותך?

לא ניתן לך להרוויח במרכז הליכוד. אני, בניגוד לך, לא עושה חישובים פוליטיים. אני אומר את עמדתי גם כשזה נגד הממשלה, אבל פה אתם, הרי אני מדבר כאזרח, כאזרח ישראלי, אפילו לא יהודי, אזרח ישראלי. אני מצפה שאזרח ישראלי קודם כול יגבה את מערכות השלטון של המדינה שהוא חי בה, יגבה את הצבא שלו, יגבה את המשטרה, היא שומרת עליו.

השוטרים שנרצחו, הם נרצחו מאנשים שבעצם יצאו ממסגד אל-אקצא, והם בעצם שמרו על מי? בעיקר על הערבים. מה יש להם שם?

יהודים לא באים לשם כל כך. אז הם שומרים על הערבים, אתם רוצחים אותם, ואחרי זה אתם גם מודיעים לא לבוא לנחם את המשפחות, חוצפה, וחברי הכנסת. ואחרי זה אתם מצפים: דו-קיום,

אנחנו רוצים להיות אזרחים שווי זכויות. הבנו את התזה, בוא נדבר על נושא אחר.

אדוני השר, באמת, אנחנו מוסרים את כל החום והאהבה לשוטרים, שעסוקים,

ימים ולילות,

באמת לא פשוטה, בעיקר מול אספסוף שמבזה אותם, והם שומרים על קור רוח, זה דבר שהוא לא פשוט כשלעצמו. גם פוליגרף, אז לכן, אני אומר בגדול, מה שעשינו אני אסביר לך,

גברת גרמן. אני קם בבוקר, התפקיד שלי, בוודאי כיושב-ראש ועדת הפנים, זה לחזק את המערכות ולהביא אותן למקום טוב. אנחנו עשינו דיון עם הצבא, עשינו דיון עם השב"כ. רבותי, שאלתי אותם: תגידו, מה היה קורה אם לא היה אצלכם פוליגרף? הם אמרו לי: דודי, היינו מקבלים מערכת שונה לחלוטין, הרבה יותר גרועה, חבל על הזמן. כשאני ישבתי אתם והבנתי את ההשתלשלות של הבדיקה,

שאלת, אז אני עונה לך ברצינות. למה זה חשוב למערכת, לא לי, למערכת. אנחנו נקבל משטרה אחרת בעוד חמש-שש שנים. שנייה, דקה. אנחנו משדרגים אותה. היום היא במצב פחות טוב. שנייה, דקה. אנחנו כל הזמן מייעלים ומשפרים את המערכות.

שאלתי את צה"ל: מה היה קורה אם לא היה לכם פוליגרף? אני מניח שהייתה תקופה שבצה"ל לא היה, ואני מניח שישבה כאן תואמת גרמן ואמרה: מה פתאום אתם מבזים אותם? חיילי צה"ל, מה, אתם לא מתביישים? והצבא, אני אומר לך, היום הצבא והשב"כ, אם לא היה פוליגרף, היינו מקבלים שם מערכות אחרות, גם ברמה המקצועית וגם ברמה המוסרית, למה צריך, כי גם הם עובדים על פי חוק. צריך להבין, אי-אפשר לעשות למישהו פוליגרף אם זה לא מעוגן בחוק. לכן, הם עובדים על אותו חוק. יאללה,

לכן, בעצם, זאת הסיבה. לכן אני אומר, אנחנו נקבל משטרה יותר טובה. אנחנו הבאנו את זה בדיוק על הפרמטרים הצבאיים. אין שום סיבה שמשטרת ישראל לא תהיה בפרמטרים הצה"ליים. אני משוכנע לחלוטין, משוכנע לחלוטין, שאנחנו נקבל משטרה יותר טובה בעוד חמש שנים. איך אמרתי? כשאני צריך לעבור איזושהי בדיקה עתית,

אני שומר על עצמי, אני מבקש את זה בשביל עצמי.

אני חושב שהמשטרה, דרך אגב, זה חוק של הממשלה, המשטרה שותפה לו. אנחנו רק שינינו קצת, נתנו לו טוויסט אחר. בעיקרון, אני חושב שזה חוק מבורך, חוק נכון, מכיוון שהמשטרה עוסקת גם בסדר הציבורי הרגיל, ומול האזרח, אז היא הרחיבה את זה גם לכללים אחרים, לטוהר המידות, כי לא יכול להיות שהמשטרה,

או קצין בכיר במשטרת ישראל עובר על טוהר המידות וחוקר מישהו על אותה עבירה על טוהר המידות. זה החריג. המשטרה עושה יותר בהיבט הזה מאשר צה"ל והשב"כ, אני אומר לכם, ואני חושב, שלום לכולם. הי, בצד שמאל. לא מסיימים קורס היום.

שקט, מדברים. בדיוק. חבר'ה, אין סיום קורס היום.

אנחנו נגיע לנקודה אחרת לאחר שאנחנו נחוקק את החוק. עכשיו, היו לנו ויכוחים עם המשטרה, כרגיל. שום גוף לא רוצה שתבקר אותו, אל תדאגו. אם היום היינו אמורים לעשות על איזשהו גוף מה שנקרא ביקורת של מבקר המדינה, ולא היה, היום היינו מחליטים, אותו גוף היה מחליט, ואומר: מה פתאום. אבל בסופו של דבר, גם לאחר ההתערבות של שר, המושב של יש עתיד, שקט בצד ימין, חברים.

בסופו של דבר, לאחר תיאום גם עם השר לביטחון הפנים, בסופו של דבר גם עם המשטרה, בהסכמתה, באנו לאיזשהו compromise והבאנו את החוק הזה. אני חושב שהוא חוק מאוזן, חוק נכון, חוק חיובי. אני רק רוצה לסכם במשפט הבא, שעצבן אותי לאורך כל הדרך. לא המשטרה, הבנתי את המשטרה, מי שרוצים להזיז לו את הגבינה, מתנגד, זה בסדר. כשהיועץ המשפטי לממשלה בא, באחד הכנסים שהוא היה בהם באותה נקודת זמן, ומרצה בפני, אין לי מושג מי, בפני כל מיני אנשים ששמעו אותו, ואומר שאני רוצה לפגוע בשומרי הסף, אני חושב שזה דבר חמור כשלעצמו. הוא פוגע, במשפט הזה, בחברי הכנסת. אני רוצה רק להזכיר לו שחברי הכנסת זה הגורם היחיד שנבחר במדינת ישראל על ידי הציבור. חברי הכנסת, זה הציבור. היועץ המשפטי לממשלה, תפקיד מכובד, תפקיד חשוב ואחראי מאוד, אבל בסוף צריך להבין שזה מינוי של הממשלה, והוא בסוף פקיד בכיר, אבל פקיד. לכן אני מבקש ממנו שלא להטיף לנו מוסר בדברים האלה. זה פוגע בעבודת הכנסת ומחליש אותה, ואני חושב שזה כשלעצמו חמור.

אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. אולי משהו לעיסאווי פריג'? תודה רבה, אדוני. תודה רבה. יש הנמקה של ההסתייגויות. בקשות רשות דיבור חבר הכנסת בני בגין,

לרשותך חמש דקות.

לאחר מכן, רויטל סויד, ואחריה, מיקי לוי. אלה שלושת הדוברים. בבקשה. אדוני, חמש דקות, בבקשה. זה הסיכום עם סיעתך. בבקשה, חמש דקות. תודה,

היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הגשתי הסתייגויות אחדות, יחד עם חברים אחרים, לחוק החשוב הזה, בעיקר על רקע הצורך לשמור על הפרטיות וצנעת חייהם של אנשים, על פי סעיף 7 בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בדיקת הפוליגרף היא פולשנית, היא חודרנית, ולכן צריך להשתמש בה בצמצום, במשורה, וכאשר התנאים באמת דורשים זאת. אבל החשש מפגיעה בפרטיות של אנשים מהחוק המובא בפנינו היום הוא חשש קל, לעומת החשש והצל המוטל בימים אלה על זכויות האדם, על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא רק בסעיף הפרטיות, כאשר הובא הבוקר לדיון ראשון החוק המכונה "חוק הלאום". בדיון הזה הוצג מבחן לחברי המפלגות הציוניות בבית, כדי, אני מבקש שקט. אדוני, סליחה, אני אחזיר לך את הזמן הזה. אני שוב מבקש שקט בצד שמאל. לא יעלה על הדעת שתמשיכו לדבר. אני אוציא אתכם החוצה. בבקשה, אדוני. הוצג מבחן אישי לכל אחד בציוניותו. אני בדרך כלל נמנע מלחלק ציוּנים לציוֹנים. במקרה הזה אחלק ציון: במבחן הזה של הציונות, של הנאמנות לחוק המוגש, ציוני: נכשל. אינני תומך בו ולא אוכל לתמוך בו במתכונת שהוגשה. ב-2011, לפני שש שנים, הגשתי נוסח משלי להצעת חוק לאום. זהו הנוסח: ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, לאור חזונם של נביאי ישראל, ומקיימת שוויון זכויות לכל אזרחיה. לחוששים, אפשר להציע תיקון קל: שוויון זכויות לכל אחד מאזרחיה. שנה וחצי חברי בממשלה ובקואליציה מסרבים לקבל את הנוסח הזה. יכולנו להביא לנוסח הזה תמיכה של כ-90 מחברי הכנסת, חוק לאום המכריז על מדינת היהודים כפי שהיא. הסירוב העיקש הזה משפיע על התמונה כולה, כי הכוונה המפורשת היא לעמעם עד כדי ביטול את המשמעות של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, להשפיל את מעמדו ולהעמידו על מדרגה נחותה. בחוק, המדגיש, בצדק, כי זו מדינת העם היהודי, וכרבע מאזרחיה הם בני לאומים אחרים, חובה לכלול במפורש הבטחה לשוויון זכויות. לא מתבקש, נדרש. פסילת העיקרון הזה, כפי שנעשה לצערי על ידי חברי באופן עקבי, בשנה האחרונה, פירושה מחיקת עקרון שוויון הזכויות מחוק הלאום. אין ולא יכולה להיות סתירה בין לאום ולאומיות לבין זכויות אנושיות. לפני 1,947 שנים, כבוד היושב-ראש, חסר שבוע, חרב מקדשנו, פסקה-חדלה ריבונותנו. זוהי זכות גדולה לכל אחד מאתנו לחיות היום, מקץ 1,947 שנים, כבן הרוב היהודי במדינת היהודים הריבונית. אבל הזכות הזאת מקימה ממנה ומתוכה, מיני וביה, גם חובה, החובה להתייחס בהגינות גם לבני לאומים אחרים החיים עמנו כאן. "תורה אחת ומשפט אחד " חברת הכנסת סתיו שפיר, תחזרי למקומך. נאמרים דברים מיוחדים. סתם אני מציע לך. סליחה. "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם." אבל יותר מזאת, הפגיעה לא תהיה רק בזכויותיהם של בני מיעוטים לאומיים, רובם ערבים, יש גם מיעוטים אחרים, היא תפגע בזכויותיהם של קבוצות מיעוט אחרות ושל יחידים. ומדוע? אם מחקת את סעיף שוויון הזכויות, שהוא מתבקש בחוק הזה, ואם אכן תצליח בהשפלת מעמדו של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, כולם ייפגעו. חברי בקואליציה, אחדים מהם, כפי שהם הסבירו לי, מסתתרים מאחורי הביטוי הלא-גואל "מדינה יהודית ודמוקרטית". חברי היקרים בקואליציה, למילה "דמוקרטיה" צריך להוסיף תוכן, ללא שוויון זכויות, שאיננו תוצאה ברורה, אוטומטית, של המונח "דמוקרטיה" אתה מקבל דמוקרטיה פורמלית, אתה מקבל מסגרת, אין לך תוכן, אין לך רוח. ובדמוקרטיה הראויה לבני חורין הרוב מושל, והמיעוט, נשמרות זכויותיו, המיעוט והיחידים. ואם האיזון הזה מופר, כי אז יכול מי שנפגע מחוסר האיזון הזה לעתור לבית-המשפט העליון בשבתו כבית-המשפט הגבוה לצדק, ואנחנו רואים בהקשר זה בזמן האחרון קלשון תלת-שיניים המופנה אל בית-המשפט העליון: השן האחת, חוק לאום ללא שוויון זכויות, השנייה, הניסיון להצר את פתח אולם הכניסה לעותרים לבג"ץ, והשלישית, התוכנית, הרעיון, לאסור על בג"ץ לבטל דברי חקיקה של הכנסת, גם לעתים נדירות. אדוני, אני מצטער.

הוספתי עוד דקה, לפנים משורת הדין. לא, חברים.

זה משפט אחרון. תן לנו. אנחנו מוותרים.

אני מוותרת על חמש הדקות שלי.

אני כמוך וכמו עוד הרבה חברי כנסת, אנחנו צריכים להקפיד על תקנון הכנסת. משפט אחרון, אני נותנת לו חמש דקות משלי. עוד משפט. כבוד היושב-ראש, זהו המשפט האחרון. בבקשה.

צריך ללמוד את הנאום הזה.

בוודאי, כמוכם, נאמרים דברים לא שגרתיים,

אני רק אעיר למען הפרוטוקול, חבר הכנסת דב חנין, תפסיק. בבקשה, אדוני. אעיר לפרוטוקול בעקבות דבריך: יש לרשותי זמן המתאים לארבע הסתייגויות, 20 דקות.

הסיכום שאתה מדבר עליו לא נערך אתי. אני שמעתי עליו לפני דקות אחדות בעלותי לדוכן. משפט אחרון: אני קורא לחברי בקואליציה לראות את התמונה במלוא רוחבה ובמלוא עומקה, להתנגד לנוסח הזה של החוק, חוק לאום ללא שוויון זכויות, לעמוד על המשמר, כדי שאנחנו, כולנו, כבני חורין במדינת הלאום של העם היהודי, היחידה בתבל, נקיים גם שוויון זכויות לכל אזרחיה. אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש, על נדיבות לבך. תודה רבה, אדוני.

כל הכבוד.

שוב, חבריא, יש תקנון. הנאום הטוב ביותר ששמעתי במליאה. חברים, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברת הכנסת רויטל סויד, עשר דקות לרשותך, ואם את רוצה לקצר, את יכולה. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, חברי חבר הכנסת בני בגין, כמה קשה לעלות פה לנאום עכשיו על הדוכן, כאן, במליאה, על הצעת חוק שמחזירה אותנו לחיי היום-יום והמעשה. אנחנו בבית-המחוקקים מחוקקים חוקים חשובים, חשובים מאוד, חשובים קצת פחות, הכול אנחנו עושים באמת מתוך רצון שבסופו של דבר ניטיב עם אזרחי מדינת ישראל, וכך גם החוק הזה, שאנחנו אמורים להצביע עליו. אבל כשאני שומעת את הדברים שלך פה, וכשאתה מדבר היום, אחרי שהתכנסה ועדה מיוחדת לדיון בחוק הלאום, ועדה שאני חברה בה, ועדה שהוקמה אך ורק, חברי חבר הכנסת בני בגין, כדי שאתה לא תהיה חבר בה, ועדה שהוקמה אך ורק כדי שאת הקול הצלול, החזק, העוצמתי, הדמוקרטי, השוויוני, הציוני, הז'בוטינסקאי, הבגיניסטי, הליכודניקי האמיתי של פעם, שהקול הזה לא יישמע. ואני מודה לך, אני מודה לך על שעלית על הדוכן, ואני מודה לך, אני מודה לך על שאפשרת לאזרחי מדינת ישראל לשמוע את העמדה הכל-כך ברורה שלך, עמדה שליוותה את המנהיגים שלנו לפני קום המדינה, תוך כדי קום המדינה ואחרי קום המדינה. מגילת העצמאות. מה אומרת מגילת העצמאות? מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ויחד עם זאת, מהמקום הזה, של העם שנדד אלפי שנים, בגלות, וחווה את היותו מיעוט, במדינות שבהן במקרה הטוב אפשרו לו לחיות, ובמקרה הרע פגעו בו בזכויותיו, מה קבעה מגילת העצמאות? מגילת העצמאות, בפה מלא, אמרה: אנחנו ניתן שוויון מלא למיעוט במדינת ישראל. והיום, ועדה מיוחדת הוקמה, ומה הייתה מטרתה של הוועדה המיוחדת? לעגן חוק-יסוד במדינת ישראל, חוק-יסוד שיש לפניו ויש אחריו, חוק-יסוד שאומר: אנחנו מדינת הלאום של העם היהודי, ואנחנו מדינת הלאום של העם היהודי, אבל לצד זה, קובעת, לוקחת את ערך השוויון ומורידה אותו. היא מורידה אותו, הוא לא קיים. תגידי לנו במה, הוא לא קיים.

לא לצעוק, וכך, חברי חבר הכנסת לשעבר שכיב שנאן, ששכל את בנו כמיל,

שמענו את ההערה שלך, תן לה להמשיך לדבר, מיקי. כשהוא יקום ביום מן הימים מהאבל הכבד שלו על בנו, שהוא איבד, זה שבפיגוע בהר הבית שילם את המחיר של ההגנה עלינו, על הר הבית שלנו, כשהוא יתעורר לחוק הלאום הזה, שחס וחלילה אולי יעבור, הוא יראה ששם הוא ובנו המנוח, בנו המנוח, חלל של כוחות הביטחון, הוא לא אזרח שווה זכויות במדינת ישראל.

וכך קורה שכאשר יעתרו לבית-המשפט העליון, כן, בית-המשפט העליון, שחברי חבר הכנסת בני בגין עמד פה והשמיע בקול צלול את הקלשון עם שלוש השיניים, זה שמנסים להסיר את ראשו, להחליש אותו, לפגוע בו, בחוסר לגיטימיות מוחלט. ולמה? כדי ליצור פה, במדינת ישראל, חוסר שוויון לכל האזרחים. אני רוצה לומר לכם, חברי, מדינת ישראל היא מדינה חזקה וערכית, היא מדינה שהיא בוודאי מדינת הלאום של העם היהודי. כך הייתה וכך תהיה. אבל מדינת ישראל, כמי שצמח מתוך העם היהודי, אנחנו יודעים בדיוק איך להתייחס למיעוט בתוכנו. כשאני שמעתי היום את יושב-ראש הוועדה מתחיל בפתיח ואומר: אין לנו תעודת זהות, על מי דיברת? למי מאתנו אין תעודת זהות? לאבותי שלי, שהגיעו מגירוש ספרד לארץ וישבו בה לפני 500 שנה? לאבי, שהוא עולה חדש ועזב ארצות ערב להגיע לפה ובנה פה את חייו? למי אין פה תעודת זהות? אנחנו חיים פה 70 שנה, ואנחנו בנינו פה מדינה לתפארת, עם צבא ערכי שמגן על הגבולות שלנו. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לאהבת הארץ ולאהבת המולדת. לנו אין תעודת זהות? תהיה לנו היום תעודת זהות רק אחרי שיעבור חוק הלאום? זה מה שאתם אומרים לנו? איך הגעתם למצב שאתם יוצרים את הפירוד? איך הגעתם למצב שהכוח הוא אצלכם? אתם הרוב, שלטון הרוב קובע, אבל לא מוחק את המיעוט בשום דרך וצורה.

איך הגעתם למצב שעד כדי כך אתם קהים, קהים לאנשים שחיים במדינה הזאת, משלמים מסים, הם חלק מהמדינה,

הם יושבים פה גם, והם מגדלים את הילדים שלהם, ואתם רוצים לשלול מהם זכויות? את הדרך, חברי חבר הכנסת בגין, על הצעת חוק הלאום שלך אני הייתי חותמת בעיניים עצומות, ואני קוראת פה לכל חברי, היום נפל דבר בכנסת הזאת, קמה ועדה מיוחדת כדי שחבר אחד, לא יהיה חבר בה, והוועדה הזאת הולכת לחוקק חוק-יסוד, חוק-יסוד שיש בו אך ורק פגיעה בזכויות של מיעוטים.

מדינת ישראל, רוצים לחיות בדיוק בהתאם לערכים שהציבה לנו מגילת העצמאות. אנחנו רוצים את מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, ושתהיה שוויונית, ללא הבדל דת, גזע ומין. אני מתביישת להיות חברה בוועדה הזאת, ואני מתביישת בחוק-היסוד הזה. אגב, את לא חייבת.

דודי. בבקשה, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת מיקי לוי אינו נוכח. אם כן, חבר הכנסת דודי אמסלם, אדוני, בבקשה, ולאחר מכן אנחנו נעבור להצבעות. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה קודם כול לענות באמת לרויטל על חלק מהדברים שהיא אמרה.

אתה יודע, דודי, אל תהיה דמגוג,

רק שנייה,

אם את מתביישת, אנחנו נמצאים פה, רק שנייה, אני אענה לך. נלחמים ונילחם למען מה שאנחנו מאמינים. אבל שמעתי, עם הידיים.

אנחנו מתביישים שיש דבר כזה להוציא חבר כנסת מוועדה,

אם את רוצה עוד לדבר, אני אתן לך. אני ארד, אני אתן לך לדבר. חברת הכנסת סויד, בבקשה. אני אתן לך עוד שתי דקות, אם את רוצה להשלים. חברת הכנסת סויד, בבקשה, גברתי. אבל בגדול, קודם כול, אם את מתביישת, לא חייב. עכשיו נבוא לגופו של עניין.

שמעתי אותך, את יודעת שאני גם מכבד אותך מאוד, אבל הגעתי למסקנה שכנראה לא קראת את החוק. החוק עצמו, אני אגיד לך מהו באמת, בכמה שורות. קודם כול, לגבי הנושא של זכויות האדם, וגם לך, חבר הכנסת בגין. בגין, תקרא מהר את החוק,

לא משנה מה הלאום שלו בכלל,

הליכוד בעצם קידש את הנושא של זכויות האדם, לא מפלגת העבודה.

אנחנו, בעבר. הנושא של ההדר והכבוד וזכויות האדם זה דבר שמושתת אצלנו,

אז אל תלמדו אותנו,

את הדבר הזה. הליכוד של בני בגין, היה, שנייה. דקה. אז אני אסביר. היה. עכשיו אני אסביר לכם מה ההבדלים, ומה בעצם הצעת החוק. הצעת החוק בעצם רוצה להגדיר דבר אחד: שמדינת ישראל, ההגדרה הלאומית, הלאומית, היא ייחודית, רק לעם היהודי, ואני חושב שזה נכון שאנחנו נגדיר את זה בחוק. הערבים חושבים שאנחנו פה מיותרים. חלקם. אנחנו פה גם לא נהיה, יכול להיות, הם חושבים. אבל אנחנו צריכים קודם כול לחוקק חוק לאום, שאנחנו חושבים,

היהודים,

אנחנו, דרך אגב,

יכולים להסתדר בלי הרבה דברים. בלי הרבה חוקים הסתדרנו. הרי כל יום אנחנו מחוקקים פה כמה חוקים, ואיך הסתדרנו עד היום בלי החוקים? הסתדרנו.

היושב-ראש, מאיר, אנחנו פותחים בדיון על חוק הלאום?

דרך אגב, חברת הכנסת גרמן, אני רוצה לספר לך. נדמה לי, חברת הכנסת גרמן, גם אני רוצה להביע את דעתי על חוק הלאום. חברת הכנסת גרמן, היות שכל חבר כנסת עולה ומנצל את זמנו על כל נושא שהוא רוצה, לא, אני רוצה, הוא זכאי לענות.

אבל אני אענה לה. תעשה מה שאתה רוצה, אדוני, אני לא מכתיב. גם אני רוצה להביע את דעתי על חוק הלאום, חברת הכנסת גרמן, רק אתמול או שלשום שמעתי אותך עולה, ודיברת בכלל על נושא אחר,

הקשבתי, לא קשור לחוק. אז מה פתאום הזדעקת עכשיו? הרי חצי מהחוקים שאת עולה לפה את מדברת על דברים אחרים בכלל, ואנחנו סותמים את הפה,

כשזה נוגע לאחרים, תמיד יש לך מה לומר, כי זו הצביעות שלך תמיד. את, יש לך כללים משלך, לגבי אחרים, זה משהו אחר. אל תטיף לי על צביעות,

אז את מבינה למה את, יש לך מוסר כפול כמעט בכל נושא? תפסיק להטיף לי מוסר, את הבנת? הנה, עכשיו את משתוללת כי את יודעת שזאת אמת. אני פעם אמרתי לך, למה את מדברת פה? הרי כמעט תמיד כשאת עולה פה את מדברת לא לעניין,

גם את לא מדברת על הנושא. חברת הכנסת,

חושב, בבסיס חוק הלאום, אני באמת שמח על כך שחבר הכנסת דיכטר הגיש אותו וקידם אותו, אני שמח מאוד שהוא הדגיש את הנושא של ההגדרה הלאומית של העם היהודי. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו,

אני שמח מאוד שהוא מקודם דווקא על ידי הליכוד. חבר הכנסת בגין, אני מכבד אותו מאוד. יש לי אתו הרבה מחלוקות, בהרבה נושאים, אני מכבד אותו, אבל אני לא מקבל את כל מה שהוא אמר פה, לא כי הוא לא צדק במה שהוא אמר, כי זה לא רלוונטי לחוק בכלל. אנחנו פוגעים בזכויות אדם? אנחנו פוגעים במעמד בית-המשפט?

להפך, אני חושב שחלק מפסיקות בית-המשפט פוגעות בסמכויות הכנסת. זה הפוך. אנחנו חיים בעולם ערכים הפוך. אבל מה, מי שזה מתאים לו, שזה אתם, כי אנחנו בשלטון, וצריך לנגח אותו, אז מה זה משנה? כל טענה היא נכונה. אם אנחנו יכולים להפיל את נתניהו, למה לא? אז בואו נעמיס הכול, צודק, לא צודק, לא חשוב. כי זה העולם שלכם, אתם באמת לא באים לעניין. מה זה קשור, דודי?

והצוללות.

דרך אגב, גם בזה. לכן אני אומר,

אני באמת שמח, חבר הכנסת דיכטר, באמת, שאפו. דרך אגב, כשאתה רוצה להוריד אותי, לפחות תודיע 30 שניות. אני חייב להשלים את המשפט, לא יכול באמצע, דוד. לכן, חבר הכנסת, רבותי, רבותי, אני מבקש שקט. לאפשר ליושב-ראש הוועדה לסיים את דבריו, בבקשה. לכן, חבר הכנסת דיכטר, שאפו על החוק החשוב שלך. אני חושב שזה נותן לנו הרבה גאווה יהודית, שנפגעה בימים האחרונים, כיהודי. הרבה גאווה יהודית אתה נותן לנו בחוק הזה. אז אני באמת מבקש מכל חברי הכנסת לתמוך בחוק השני, שעליו בעצם הייתי אמור לדבר, וזה הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה. תודה רבה, אדוני. אני מבקש מכולם לשבת, אנחנו עוברים להצבעות.

להזכירכם, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, התשע"ז 2017. יש הסתייגויות. חבר הכנסת בני בגין, אתה הסרת את ההסתייגות שלך?

אתה הסרת את ההסתייגות. אנשי המחנה הציוני לא הסירו את ההסתייגויות? לא. רויטל? מצביעים על ההסתייגויות. אם כך, אנחנו נצביע על הסתייגות מס' 1, לסעיף 1, של חברי הכנסת רויטל

יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב,

עמיר

מרב מיכאלי, איתן כבל, מנואל טרכטנברג,

יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן, נחמן שי,

נצביע על הסתייגות מס' 3, של קבוצת מרצ, לסעיף 1. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (3) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה. 36 בעד, 48 מתנגדים, אין נמנעים. גם הסתייגות מס' 3 נדחתה. נמשיך ונצביע על הסתייגות מס' 4, לסעיף 1, של קבוצת מרצ. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות (4) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה. 36 בעד, 48 מתנגדים. גם הסתייגות 4 לסעיף 1 נדחתה. חבר הכנסת זאב בנימין בגין, אתה מסיר גם את זאת? מסיר את כולן. המחנה הציוני, מצביעים על הסתייגות מס' 5?

אם כן, אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 5, לסעיף 1. ההסתייגות (5) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא נתקבלה. 36 בעד, 47 נגד. גם הסתייגות זו נדחתה. אנחנו מצביעים על ההסתייגות של מיקי לוי, לחלופין. ההסתייגות של חבר הכנסת לוי וקבוצת המחנה הציוני, מי בעד?

כך, הסתייגות 8 לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס'

של קבוצת מרצ. בבקשה, מי בעד ומי נגד? ההסתייגות (9) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה. 35 בעד, 50 מתנגדים, אין נמנעים. גם הסתייגות מס' 9 לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגות מס' 10, של קבוצת מרצ. מי בעד ומי נגד? בבקשה.

32 בעד, 49 מתנגדים, נמנע אחד. גם הסתייגות מס'

לא התקבלה. חברים, לסעיפים 2 ו-3 אין הסתייגויות, לכן נצביע בקריאה שנייה על סעיפים 1, 2 ו-3, כלשון הוועדה. בבקשה, מי בעד ומי נגד?

1 3,

76 בעד, עשרה מתנגדים, אין נמנעים. החוק התקבל בקריאה שנייה. ונעבור מייד לקריאה שלישית. בבקשה, מי בעד ומי נגד? חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 33), התשע"ז 2017,

אם כך, 74 בעד, 11 מתנגדים, אין נמנעים. החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 33), התשע"ז 2017, התקבל בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. ואנחנו עוברים, ברשותכם, הודעה של סגן מזכירת הכנסת, ולאחר מכן הודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת. בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו על שולחן הכנסת,

אדוני. אני מבקש שקט. אני מבקש שקט. אני חוזר שוב: ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז 2017,

לוח תיקונים להצעת חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017, וכן לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור להצעה זו. תודה. תודה, אדוני. בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש, האם הודעותיך, לא צריך הצבעה. אוקיי, נשמע את הודעותיך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע בזה כי חבר הכנסת אמיר אוחנה חדל לכהן כחבר בוועדת החוץ והביטחון מטעם סיעת הליכוד.

תודה רבה. על פי סעיף 34, אנחנו נאפשר לחברת הכנסת, על מה הענשתם אותו? חברת הכנסת יעל גרמן, על פי בקשתך, המזכירות אישרה לך להגיב, כי שמך הוזכר.

אני רוצה לומר לחבר הכנסת,

אני מבקש לפתוח את,

שגאווה לאומית בעיני זאת אחדות, גאווה לאומית זה להבליג, גאווה לאומית זה לא להסית, גאווה לאומית זה לשמור על האופי הדמוקרטי והיהודי של מדינת היהודים, של מדינת ישראל. גאווה לאומית זה לא לעשות מה שאתה עושה, לעמוד ולהסית, גאווה לאומית הייתה לנו בנאומו של חבר הכנסת בני בגין. תודה רבה, גברתי.

אם כן, אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת אלי אלאלוף. בבקשה, אדוני. ידידי יושב-ראש הישיבה, מר מאיר כהן, חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אני חושב שזה, אני שוב מבקש שקט, זה מפריע למציג החוק. אני רוצה להגיד שהצעת החוק הזאת, של המועצה לגיל הרך, צריכה להיות חג אמיתי למדינה. חג אמיתי למדינה, כי סוף-סוף, הגיל הכי חשוב בהתפתחות של הילד, המדינה לוקחת עליו אחריות. החוק הזה נועד לתקן לקונה של 70 שנה, שאף אחד מהמשרדים לא רצה לקחת אחריות מוחלטת עליו. וכל אחד מאתנו, אבא, סבא,

יודע כמה חשוב שהגיל הרך יהיה מטופל בצורה מתואמת, משולבת, בין כל הגורמים שמתקרבים ונוגעים בהתפתחות הילד. לכן אני גאה, בשם החברים שלי, במיוחד בשם מנואל טרכטנברג,

פרופ' טרכטנברג, שגם בדוח שלו וגם בדוח העוני הנושא של הגיל הרך עלה כאחד המרכיבים המרכזיים בהתפתחות הילד. אני רוצה להגיד שגם חברי הכנסת, לא במקרה שלושה יושבי-ראש ועדות: יפעת שאשא ביטון, ידידתי, יעקב מרגי, דודי אמסלם, אורלי לוי, הלוואי שהייתה גם היא ראש ועדה, לקחנו על עצמנו להתקדם. החוק הזה הוא עבודה, ממש מלאכת יד, של תיאום בין כל המשרדים שנוגעים, אבל במיוחד, אדון השר כץ, תרשה לי, לא תמיד זה קורה לי, לברך אותך, אבל פה אני רוצה במיוחד. קיבלת את משרד העבודה, כולל מעונות היום, שזה אחד המרכיבים המרכזיים בהתפתחות הילד, לא כשירות ממלכתי, לצערי, אלא כשירות חלקי, לחלק מאוכלוסיית הילדים בגיל לידה עד שלוש. והסכמת, ואני מברך אותך, כי אני יודע כמה אתה לוחמני ואתה לא אוהב לוותר, הסכמת שהנושא הזה, של הגיל הרך, הפעם יקבל טיפול בגישה ממלכתית, אחראית, ואני מקווה שמוצלחת בעתיד. הוחלט להקים, כפי שאמרנו בקריאה ראשונה, להקים מועצה לגיל הרך, בראשות שר החינוך, ובמעורבות מאוד פעילה של שר הרווחה, ולהקים לידה מועצה של 22 חברים, שאמורה להביא לפורום הזה את המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.

כאחד הסכימו, משרד הפנים, כמובן משרד החינוך, משרד העבודה והרווחה ואחרים, הבריאות, כמובן. אני גם שמח שהרבה מאוד גופים ביקשו להצטרף למועצה, וזה לא היה קל, כדי שהמועצה תהיה אפקטיבית. המועצה הזאת תהיה באחריות ובהפעלת משרד החינוך, ושר החינוך, שעומד בראשו. המועצה הזאת גם תקים מכון מחקר, שילמד, ימליץ ויקבע את המדיניות של הגיל הרך. ואני מרשה לעצמי, כאחד שלא מתעסק במחקר בכלל, מחקר מאוד יישומי הפעם, לא מחקר שיהיה טוב לאקדמיה בלבד. וזה מחקר שישמש מקור למדיניות של המועצה, שתקבע את תפקיד המשרדים השונים, והיא תרכז, המועצה הזאת תרכז את הנושא. דבר נוסף, תוקם ועדת שרים בהשתתפות, כמובן, בראשה שר החינוך, שר הרווחה, שר הפנים ושר האוצר, ויחד הם גם יקבעו את המדיניות הכללית, אבל גם יהיו אחראים לחלוקת התקציב שם. ועדת השרים תאשר את התוכנית הרב-שנתית שתכין המועצה ותקבע את החלוקה התקציבית למשרדים. הוועדה גם קבעה שתחילתו של החוק תהיה בעוד שישה חודשים,

אנחנו רוצים להדביק את הפיגור של שנים בזמן מאוד קצר, וזה דורש עבודה מאוד אינטנסיבית, מינוי מהיר של חברי המועצה,

אני חייב לציין, כפי שאמרתי גם בהתחלה, זו המלצה מפורשת בדוח העוני שהוגש לך, אדוני יושב-ראש הישיבה, אבל גם הדוח של מנואל טרכטנברג, הוא גם כן כולל. ואני מזכיר לאנשים שדוח העוני אומץ כלשונו על ידי הממשלה הנוכחית. ואני גם גאה לציין, ואמרתי את זה לשר החינוך לפני שעה בערך, לראות כמה המלצות של דוח העוני נכנסו לעשייה. הדוח הזה, אני גאה שהוא נקרא "אלאלוף", אף על פי שהסתייגתי במינוי, זה היה השר שמינה אותך.

אמרתי, אמרתי.

את מאיר אף פעם לא אשכח, כי אני פה בזכותו ובגללו, תלוי את מי שואלים. אני חייב להגיד שמהדוחות שקיבלנו לפני כמה ימים, לפני שלושה ימים, מכל המשרדים, על יישום דוח העוני, ההפתעה הכי גדולה הייתה במשרד החינוך. מעל 3 מיליארד שקל, השר בנט, תקשיב. מעל 3 מיליארד שקל כבר בביצוע, בתוכנית העבודה הבסיסית של המשרד. זאת לא פעולה חד-פעמית, זה לא תקציב חד-פעמי. אנחנו רואים את זה בתקצוב הדיפרנציאלי של בתי-הספר, של כמעט מיליארד, אנחנו רואים את זה בכמעט חצי מיליארד רק לנושא מפעל ההזנה, שיש לי הזכות המרגשת, הייתי מעורב בו, ועוד, בתוכניות שונות, כולל אבחוני ילדים, כולל טיפול מיוחד בכיתות א', ב', ג', כולל קיצור, או: צמצום מספר הילדים בכיתה א' וב' תגבור. תגבור בבתי-הספר. ואני שמח לציין, חברים שלי מהרשימה המשותפת זה בכל המגזרים, בצורה שוויונית בכל המגזרים. אני שמח שאנחנו מסוגלים לכתוב דוח, לעבוד עליו מאוד קשה, 40 מתנדבים, ובסוף להביא דוח שניתן ליישום. אני רוצה לציין שיש עוד הרבה הרבה מה לעשות מהדוח הזה. ההמלצה הזאת, הקמת מועצה לגיל הרך, היא אחת ההמלצות של הדוח. זה אמור לאפשר לנו גידול ילדים בתנאים האופטימליים, ללא הבדל של מעמד כלכלי, ודאי חברתי או עדתי. אני גאה, פעם שלישית ורביעית, ואני אגיד בלי שזה יפריע לי, להודות למנואל טרכטנברג, על העקשנות, הוא יותר עקשן ממני.

שזה עניין ספרדי, אבל הוא עבר דרך דרום אמריקה, אז שם כנראה הוא קיבל את זה. אני רוצה להגיד שאני שמח שזה ללא הסתייגויות, בתמיכה מקיר לקיר, וציינתי את השרים ואני חוזר בגאווה ואומר את זה: חששנו שהאינטרסים הפוליטיים יגברו על האינטרס של הילד.

אני שמח להודות להרבה אנשים. אני רוצה להודות ליועצים של חברי הכנסת, ואתחיל בשלך. גם לשלי מגיע. אהוד שלך הוא פשוט מדהים.

היועצת שלי,

הם עשו עבודה אדירה. כל פסיק, כל תוספת של חברים במועצה, הכול נבדק בצורה הכי יסודית, ואני חושב שהגענו למינון שרק הצלחה מובטחת לו. אני רוצה להודות לכל הארגונים שהשתתפו בעניין הזה, והיה ייצוג אדיר: כל ארגוני הנשים, כל הארגונים שייצגו, גם את הילדים, ובמיוחד אני שמח שזה ככה, של החינוך המיוחד. אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה בהפעלה של החוק הזה כדי שכולם יקבלו את מה שמגיע להם בצורה האופטימלית. אני רוצה להודות ליועצים המשפטיים שלנו, ליועצת המשפטית ענת מימון, ולשאר החברים שעבדו בוועדה, במיוחד למנהלת ולצוות שלה. כפי שאמרתי, אין שום הסתייגות לחוק הזה, ואני מקווה שהמבחן האמיתי יהיה בהתחלת העבודה של המועצה בעוד שישה חודשים. אני מודה לכם, תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, אדוני. אין הסתייגויות, אבל יש בקשות דיבור. בבקשה, מנואל טרכטנברג, חבר הכנסת, שש דקות לרשותך, ולאחר מכן, גם שר החינוך ביקש לדבר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא ארחיב את הדיבור על החוק עצמו, חברי אלי עשה זאת, אני אתמקד בתודות, שמגיעות לכל כך הרבה אנשים טובים, בעניין הזה. אבל אני רוצה דווקא להתחיל מלהביע הערכה יתרה לאדם שלצערי לא נמצא אתנו. אני רוצה להקדיש, ברשותכם, את החוק הזה, חוק המועצה לגיל הרך, לזכרה של פרופ' פנינה קליין, זיכרונה לברכה, אשר משפחתה מכבדת אותנו כאן בנוכחותה. היא הייתה מהחלוצות והבולטות בקרב החוקרים והחוקרות של הגיל הרך באקדמיה בישראל ובעולם, והיא החדירה בי את הלהט לפעול בנושא, והעניקה לכולנו, גם לאחר פטירתה, את ההשראה לגיבוש החוק הזה. וכעת תודות לגורמים שעשו כל כך הרבה למענו.

הדברים נאמרו, אבל עלי לחזור על כך: לשר החינוך נפתלי בנט, שמהרגע הראשון תמך בחוק וגיבה אותו מול התנגדויות לא פשוטות, לשר העבודה והרווחה חיים כץ, שמוביל תנופה גדולה של בניית מעונות יום אחרי שנים של הזנחה, ומבין היטב את הצורך בתיאום בין-משרדי, זה לא מובן מאליו, ווזה ראוי להערכה, לשר הבריאות הרב יעקב ליצמן, שמקדם במשרדו שימת דגש גדולה יותר בשנות החיים הראשונות. רבותי, לפקידות הבכירה במשרדי החינוך, הבריאות, הרווחה והאוצר, ובמשרד ראש הממשלה, שאתם ישבנו במשך שנתיים וחצי בעשרות דיוני עומק, וזכינו מהם לתרומה מקצועית אדירה ולתמיכה ממשית בקידום החוק. לעשרות מומחיות ומומחים מהאקדמיה, פרופ' מיקי רוזנטל וד"ר יעל דיין, פרופ' עפרה קורת ופרופ' אסתר עדי-יפה, פרופ' יערה בר-און וד"ר אורית דרור, פרופ' תמר אריאב ופרופ' אבי שגיא, ד"ר אפרת מור וד"ר מרואה סרסור. לד"ר תמר ארז ושותפותיה מהעמותה הישראלית לגיל הרך, לראשי רשתות מעונות היום, גליה וולך מנעמת, רבקה לזובסקי מוויצו, והרב יצחק גולדקנופף מבית-יעקב, למובילי המאבקים החברתיים על הגיל הרך, שבלי הנחישות והלהט שלהם לא היינו כאן: ליערה שילה, שנמצאת כאן אתנו, ליאת גלנץ ונאדרה עסוס מהקואליציה לחינוך מלידה, תודה לכן, לאסנת ואתורי מהצפון, אלופת המאבקים בפייסבוק; לנציגי ההורים מכל הארץ, לשותפנו הוותיק ישראל אליסף מירושלים, לפז וזאב, אחז וחגית מתל אביב, עינת מגבעתיים, אמציה ממודיעין, רוני מהצפון ועוד רבים אחרים, אנחנו מנסים לשמש לכם כשופר,

לח"כים ששיתפו אתנו פעולה ושותפים לחוק: אורלי לוי אבקסיס, יפעת שאשא ביטון, דוד אמסלם, יעקב מרגי ועוד רבים מהקואליציה ומהאופוזיציה, ולצוות המדהים שלי: ללימור, עודד ויובב, וגבוה-גבוה, מעל כולם: אהוד עוזיאל, היועץ הפרלמנטרי האולטימטיבי, שהפך לאחד המומחים הגדולים לגיל הרך במדינת ישראל, ולו רק מכיוון שהוא עצמו אב לארבעה ילדים קטנים, ואני חושב שזה שיא בכנסת, בטח לא במגזר. תודה גדולה לכם. ואחרון חביב, שותפי היקר לדרך, אלי אלאלוף, שבעיני הוא אות ומופת לעשייה ומסירות למען החברה בישראל. הוא ואני הגענו לכנסת באותו זמן, אומנם מתחומים שונים ובמפלגות שונות, אך עם אותה השקפה על מה שחשוב באמת לעתידה של החברה בישראל, והגיל הרך בראש הסולם.

לכבוד הוא לי להוביל יחד אתך את הקמת המועצה החשובה הזאת. רבותי חברי הכנסת, אני נרגש מאוד מהמעמד הזה. זה הנושא שלו הקדשתי את מרב המאמצים מאז נבחרתי לכנסת. עשיתי זאת מתוך אמונה עמוקה שהשינוי החברתי הגדול שאליו כוונה הזעקה המהדהדת של מחאת קיץ 2011 מתחיל ועובר דרך השקעה מערכתית מסיבית בגיל הרך. זה השלב שבו נקבעות ומתקבעות היכולות של האדם, ועל כן, גם מתקבעים הפערים העתידיים, או לחלופין, שוויון ההזדמנויות. רבותי, הילד הפעוט הוא, כדברי התפילה, "כחומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר". אלא שזה בידינו, בידי הכנסת, בידי המדינה, להרחיב, וחלילה לא לקצר. לאחר אישור החוק מגיע שלב היישום. אני רוצה להזהיר את כולנו: אל לנו לנוח על זרי הדפנה. המלאכה רק מתחילה, האתגר גדול, אבל אנחנו נצליח בו, והעשייה הזאת תביא ברכה גדולה לילדי ישראל, ואולי אף בשורה לעולם כולו. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. תודה לך. אדוני השר, ביקשת לדבר. אדוני שר החינוך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הרבה פעמים אנחנו עומדים משני צדדים, הפעם אנחנו ממש כולנו יחד, וזה אושר גדול להגיע לרגע הזה, לרגע שבו אנחנו נתחיל להסתכל על הילד בצורה הוליסטית. ילד, הוא לא יודע שיש משרדי ממשלה.

שהוא חולה אבל גם צריך ללכת לבית-ספר, הוא לא מבין את החלוקה הזאת בין רווחה לחינוך. אני רוצה לומר לך, מנו: כל הכבוד. באמת, כל הכבוד. יזמת, דחפת, אני נעניתי בשמחה גדולה. אלי אלאלוף, תודה רבה. אורלי לוי אבקסיס, באמת תודה. ידידי, איפה יעקב מרגי? לא לא, אין מצב שברגע כזה שאני,

מרגי הוא גם נשמה גדולה, גם מקצוען רציני, ופשוט אכפת לו מתחום החינוך. וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ודודי אמסלם. תראו, אנחנו, כמשרדי ממשלה, יש לנו תגובה כמעט פבלובית להגיד לא, כשמתחילים לשחק בסמכויות המשרד. ובצדק, דרך אגב, לא לא. אתה אמרת, כי בסוף צריך לנהל את הדברים. אבל במקרה הזה באמת השתכנעתי. באמת השתכנעתי, ואנחנו בעצם נוכל לגבש תוכנית לאומית רב-שנתית. וממבט-על באמת להסתכל על הילד בצורה הוליסטית. גם בתוך משרד החינוך אנחנו עכשיו הבנו את הדבר הזה.

תחום מקצועות הלימוד, החיים לא מבדילים בין דיסציפלינות, החיים הם מלאים. אם אני מחזיק פה כוס מים, אז יש פה פיזיקה,

יש פה ביולוגיה, יש כלכלה, יש פה הרבה מרכיבים. ואנחנו מנסים עכשיו להכניס, בתוך מערכת החינוך לשבור את המחיצות בין מקצועות שונים. אתה עושה את זה, ואנחנו עושים את זה יחד, באמת ברמה לאומית. אני חושב שזה צעד נוסף בקידום המדיניות שאנחנו מובילים בקדנציה הנוכחית. שוב, צריך עוד מילה לטרכטנברג: מה שאתה בוועדה הצבת, היפוך הפירמידה,

עכשיו, המון שנים זו הייתה ססמה, כי מה באמת עשו? כולנו מסתערים על תחום הבגרויות כדי להעלות זכאות. אנחנו באמת הפכנו את הפירמידה בשנתיים האחרונות. אני רוצה לספר לכם: לא רק שהוספנו סייעת שנייה ב-4,600 גני ילדים, ואין כמעט אימא שלא מרגישה את זה, זאת דרמה. זה לא, כל עוד שמעונות, לא

אתה צודק, חיים. אתה צודק, חבר הכנסת ילין. אבל זה דבר אחד. אני רוצה לספר לכם דבר שני, שהוא לא פחות דרמטי,

וכמעט לא מכירים. גננות, בשונה ממורים, אין להן חדר מורים.

לבד במקצועיות, לבד בעומס הנפשי. אני לא יודע מי מכם, זה באמת התפקיד הכי קשה בעולם,

להיות גננת. עוד יותר ממורים. חוץ מסייעות. חוץ, יחד עם הסייעות. שינינו את זה. יצרנו להן חדר מורים.

זה כשנתיים, לקחנו כל 15 גננות, כל 15 גני ילדים, ומינינו גננת מובילה, שהיא מעין מנטורית, אחת הגננות, היא מתוגמלת על זה, היא מסתובבת יום בשבוע בין הגנים. היא לא מפקחת, אין לה סמכויות פיקוח, ולכן גם לא מפחדים לפתוח את הלב. כשמגיע מפקח אתה, ככה, שומר את הקלפים קרוב לחזה.

הן פותחות את הלב, פותחות קבוצת ווטסאפ, 15 הגננות, מתייעצות: מה אתן ממליצות לעשות בטקס לחנוכה, יש לי בעיה עם אחד ההורים,

ורואים זינוק ממשי באיכות ניהול גנים. זה פשוט בלתי נתפס. החיבור הזה, של סייעת שנייה, יחד עם גננת מובילה, יחד עם תקציב עצמאי, באמת גורם לזה שהחינוך בגיל הכי מעצב של הילדים הולך ומשתפר, ואני באמת נחוש להמשיך. אני מאמין שאם אנחנו זורעים זרע, משקים את הזרע, והכול בצורה טובה, אז הילד יגדל בצורה בריאה יותר, בצורה טובה יותר, וזה גם מצמצם פערים, כי בשכונות עשירות,

הם יודעים להסתדר. בעיריות עשירות הם ידעו להביא סייעת שנייה עוד לפני. אבל איפה לא? בסוציו-אקונומי הנמוך. ולכן יש פה סגירת פערים בגיל שהכי חשוב לסגור בו פערים. אז אנחנו הוספנו סייעת שנייה בגנים, הכשרנו גננות מובילות, נתנו תקצוב להעשרה והצטיידות בגנים, צמצמנו את מספר התלמידים בכיתות הקטנות, א'-ב', ובשנה הקרובה גם ג', מסבסדים את הצהרונים מגיל הגן ועד כיתה ב' ההצבר של הדברים האלה, רבותי, זה לא פחות ממהפכה בגיל הרך.

חבר הכנסת ילין אמר דבר נכון, ופה אני לא יודע לבשר על הצלחה,

לא הצלחנו. עדיין, עדיין.

חברת הכנסת אלהרר צודקת. ההבקעה שאנחנו חייבים, ואני פונה מכאן לראש הממשלה, אני פונה לחבר שלי שר הרווחה חיים כץ: נדמה לי שאני השר היחיד שהיה גם אחראי למעונות, ומייד אחרי זה נהיה שר חינוך. אני לא חושב שהיה עוד שר כזה. היום אני, את הזמן הזה, אז אני אובייקטיבי. אני אובייקטיבי. אני הייתי פה,

לא מעניין אותי, מה אכפת לי, ברמה האישית,

זה לא מעניין. משרד החינוך גם ככה המשרד הכי גדול במדינה. אני היום יכול לקבוע, אחרי בדיקה מקיפה, שחינוך מגיל אפס, מגיל לידה, עד גיל שלוש חייב להיות תחת כנפי משרד החינוך, עם כל הפדגוגיה, עם כל הפיקוח, עם כל ההכשרה, עם כל הרצינות. זה לא יכול להיות יותר שדה פתוח. פניתי לראש הממשלה, בעקבות פנייתי הוא הקים ועדה, מינה את מנכ"ל משרד ראש הממשלה על העניין. המנכ"ל, וצוות מנכ"לים, הגיעו למסקנה שחייבים להעביר את זה למשרד החינוך. עשינו הכול. ואז היה שינוי בהרכב הממשלה, בדיוק אז. ולצערי השר חיים כץ עוד לא שוכנע. יחד אתכם, פה אין ימין, אין שמאל, עוד מעט נדבר על חוק ירושלים, יהיה ימין ושמאל, פה אין ימין,

כולנו רוצים בטובת הילדים, ואני משוכנע שאנחנו חייבים להעביר את זה לחינוך, ולהירתם כולנו יחד לעניין הזה. אני שוב רוצה לברך את עמיתי, זה צעד קטן בביורוקרטיה הממשלתית, אבל זה צעד גדול, מנו וכולם, במתן חינוך מצוין לילדינו מגיל לידה ועד בגרותם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. להצעה אין הסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה. נא לשבת במקומות. מי בעד? מי נגד?

בגין, בעד. אפילו בגין בעד. סעיפים 1 21 נתקבלו. 54 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ואנחנו נעבור שוב להצבעה, בקריאה שלישית.

מי נגד? חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז 2017, נתקבל. בעד, 56, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה, חוק המועצה לגיל הרך, התשע"ז 2017, ותירשם בספר החוקים, התקבלה בקריאה שלישית, כמובן. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון תברך, אחרי ההצבעה. בבקשה. אנחנו באים כדי לחבק אותך, מנו.

זה רשום? אני שותף,

הנה, יש הזדמנות לתקן. יש הסתייגויות. לא היו

השמחה כאן גדולה, ולא בכדי, גם אני מאוד מתרגשת מכך שהצעת החוק להקמת מועצת הגיל הרך התקבלה. אני זוכרת את המפגש הראשון שלנו בייעוץ המשפטי יחד עם חברי הכנסת טרכטנברג ואלי אלאלוף, היה ברור שכולם מאמינים ברעיון, אבל אתם יודעים, לפוליטיקה יש גם דרכים משלה, והיה לנו ברור שאנחנו צריכים ללחוץ מאוד מאוד חזק כדי שאנחנו נוכל להביא את הדבר הזה לכדי יישום. ובמשרד, אני בעד. כן, בוודאי. שישה בעד, די. רק שישה? במיוחד להניח אותו במשרד הנכון. ואמר כאן השר נפתלי בנט, לא פשוטים המהלכים של העברת סמכויות ממשרד למשרד. ואני באמת רוצה להודות לך, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, יחד עם חבר הכנסת אלי אלאלוף, על העבודה, ההתמדה, הנחישות שהייתה שם לאורך כל הדרך, חוסר ההתפשרות, כי ידענו שזה חשוב וידענו שאנחנו צריכים לדקדק בדברים הקטנים, כי אחרת אנחנו עלולים לפספס בדרך.

אני חושבת, אנחנו קיבלנו, בדיון בוועדה לזכויות הילד, את הביטוי הראשון לחשיבות ולמשמעות של המועצה הזאת, כשדיברנו על הנושא של מוגנות ילדים והכנסת מצלמות לתוך מוסדות חינוך לגיל הרך, ודיברנו על קידום הפיקוח, חוק הפיקוח לגילאי לידה עד שלוש, שגם אנחנו, השר נפתלי בנט, בטוחים, חושבים,

כל מה שתרצה, שזה צריך לחנות במגרש של משרד החינוך, ולא במגרש של משרד העבודה והרווחה. ואני בטוחה שהקמתה של המועצה תעזור לנו להוביל גם את שני המהלכים החשובים האלה, למען ילדי מדינת ישראל. תודה רבה לכולם. ורק אני אזכיר שגם חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף היה שותף בקידום הצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת שאשא ביטון. הודעה למזכירות הכנסת.

ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת לוח תיקונים להצעת חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017. תודה,

תודה רבה. אנחנו עוברים להחלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר תיקון טעות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015. יציג את החלטת הוועדה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת אלי אלאלוף. בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש, תרשו לי, שכחנו לברך קבוצה מדהימה, שהקימה, משנת 1985, השנה שבה הייתה לי הזכות להקים את המרכז לגיל הרך הראשון בבאר שבע, וכ-60 מרכזים לגיל הרך פרוסים בעיקר בפריפריה, מהגליל העליון, דרך דימונה, חצור, טירת כרמל, כל המרכזים האלה הם התשתית הארגונית הטיפולית הנהדרת שעומדת לרשות החוק. אז עכשיו נעבור לדברים הטכניים, אבל כמה חשוב שיש ייעוץ משפטי שבודק את החוקים ממש נקודה-נקודה, שורה-שורה. בפרק י' לחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, נחקק חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). בהכנת הנוסח להצבעה במליאה נפלו כמה טעויות בהקלדה, טעויות לשוניות-טכניות,

השמטות מקריות. מוצע עתה לתקן את הטעויות האלה, אני חייב להגיד שהיה דיון על כל טעות וטעות, בוועדה, לפי הסמכות הקבועה בחוק בסעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט. אני מבקש לאשר את התיקונים האלה. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר תיקון טעות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016),

בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד? החלטת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר תיקון טעות בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016),

הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? זו החלטה. חברים, תיקון: ההחלטה התקבלה. מוזמנת לברך, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. ביקשת ממני שאיילת תברך. סליחה, אוקיי, הוא טעה.

הטעות היא לא שלי, אבל אני שמחה להודות גם בטעות שהיא לא שלי, אם את רוצה. אני רוצה לומר שנהניתי מהטעות שלך, ואני מודה לך על הטעות. אבל בסדר. יש כאן מזכיר, הוא מדריך אותנו, אז תמתינו בסבלנות,

מה לעשות. היושבת-ראש, לא תמיד חייבים להגיב על כל דבר. אנחנו עוברים להצעת החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת יעקב מרגי. בבקשה. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, הנני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017, על פי נוסח שגיבשנו בשולחן עגול יחד עם המרכז לשלטון מקומי, בשיתוף חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, והצטרפו לנוסח זה חוקים נוספים, של חברי הכנסת קארין אלהרר, איילת נחמיאס ורבין ויוליה מלינובסקי. כמובן וכמובן,

כפי שאמרתי גם בקריאה הטרומית, גם בקריאה הראשונה, וזה לא מובן מאליו, זה המקום להודות כבר בתחילה, לפני שאסקור את מהות החוק, לשרים, השר נפתלי בנט, שר החינוך, זה לא מובן מאליו, הוא היה קשוב לצורך הזה, יחד עם שר האוצר, בקטע של התקצוב, אבל בקטע של הפיקוח, אני רוצה לומר, זה לא עניין של מה בכך ששר, בנפש חפצה, נכנס לסוגיה כה כבדה, של סבסוד הצהרונים, כבר בהתראה קצרה מאוד, כבר בתחילת שנת הלימודים תשע"ח, ב-1 בספטמבר. בד בבד הוא מחיל על עצמו, בידיעה, פיקוח, קביעת סטנדרטים, מה שלא היה עד היום. אמשיך ואפרט במה מדובר.

צהרונים רבים פועלים כ-15 שעות בשבוע, לאחר שעות הלימודים הרגילות. הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ובבתי-הספר ומשמשים מסגרת שהייה והעשרה לעשרות אלפי ילדים. הצהרונים היום פועלים ללא פיקוח ובקרה נאותים, הן לעניין התשלומים הנהוגים בהם והן לעניין התנאים החינוכיים, המקצועיים, התברואתיים והבטיחותיים. לפיכך מוצע בהצעת החוק לקבוע הוראות לעניין פיקוח ובקרה על צהרונים מסוימים, שמיועדים לילדים עד כיתה ג' ופועלים במוסדות חינוך, וכן על צהרונים הפועלים במרכזים קהילתיים המופעלים על ידי רשויות מקומיות או מי מטעמן, וכן על ידי חברות ממשלתיות. חברי, לא אחת אנחנו מנסים להביא תיקונים כאן, בבית-המחוקקים, ואנחנו מרגישים את הלחצים, את הזרמים, ואני אומר לכם, עמדנו זה לא היה קל, את הדיון לקראת קריאה שנייה ושלישית הזמנו לשעה וחצי או שעתיים, והוא נמשך מהשעה 13:00 עד השעה 20:00. הופעלו לחצים על ידי גורמים די חזקים בחברה הישראלית. היינו קשובים. לומר לכם שאני מביא היום את החוק כפי שהוא נוסח בתחילתו?

אבל אני יכול לומר לכם שכן עמדנו, כדי שבפתחים האלה, באוזן הקשבת שנתנו, לא ייכנסו ולא יהיו תהליכים שיעקרו את החוק ממהותו. לכן, היום אתם מקבלים הצעת חוק שגם המרכזים הקהילתיים וגם המתנ"סים נמצאים בה. על פי הצעת החוק, שר החינוך יהיה רשאי, וכאן באה הגמישות שלנו, לפטור מתחולת החוק צהרונים שמופעלים באמצעות גוף פרטי ופועלים במקרקעין בבעלות גוף פרטי או שנשכרו מגוף פרטי. כאן היינו קשובים. אומנם לשר יש סמכות, ברגולציה שלו, לקבוע תעריפים שונים, אבל היינו צריכים להיות יותר קשובים לגבי צהרונים פרטיים, שלא ממומנים כלל ועיקר, לא במישרין ולא בעקיפין, על ידי המדינה. היה ויכוח לגבי צהרונים שמופעלים על ידי גנים פרטיים, שבבוקר מסובסדים על ידי המדינה, אבל הצהרון לא מסובסד, האם להשית את הפיקוח. דעתי ודעת חברי וחברותי הייתה להשית את הפיקוח על כלל הצהרונים, לפחות בסטנדרטים שרצינו להשית. לגבי המחירים, אנחנו מבינים שיש הורים שרוצים להעניק יותר. היינו קשובים. אבל מה כן? קבענו מחירים לאותם סטנדרטים. זאת אומרת, אם הורים ירצו שבמסגרת הצהרון שלהם יהיו שלושה חוגים, ולא שני חוגים, יהיה מחיר לחוג השלישי. אני רוצה לומר לכם, יושבת כאן חברת הכנסת יעל גרמן, היא יזמה אצלי דיון, אם אני לא טועה, לפני כשמונה חודשים, בוועדת החינוך, על התופעה שגנים פרטיים, או גנים לא פרטיים, במוכר שאינו רשמי, מקבלים מהמדינה תקצוב לפי סל רווחי, שנע בין 700 ש"ח ל-1,000 ש"ח על השעות 08:00 עד 13:00, ומפעילים צהרון, מסגרת, אחר כך, של שעתיים או שלוש, וגובים תשלום מופקע. הייתי יכול לומר: לגיטימי, מי שירצה ייקח, מי שלא ירצה לא ייקח. אבל יש גנים פרטיים שניצלו זאת ואמרו: אתה לוקח את כל המוצר ואתה לא יכול לבחור. לכן, הפרצה הזאת הייתה לנגד עינינו, ורצינו למנוע אותה. לכן אנחנו אפשרנו, אומנם השר יהיה רשאי לקבוע את כללי הרגולציה, אבל אמרנו לפרוטוקול שאחד הפרמטרים שיהיה לעיני השר בקביעת הרגולציה, את מי לפטור ואת מי לא לפטור, הוא ייתן את הדעת על כך שמפעילי צהרונים וגנים פרטיים לא ינצלו את השעתיים האלה כדי לגבות מחיר מופקע גם על גן ילדים שממומן על ידי המדינה. עוד מוצע להסמיך את שר החינוך לקבוע תנאים לפתיחת צהרון והפעלתו, ובין היתר תנאים פיזיים, בטיחותיים וסביבתיים בצהרון, ואף את התנאים והתקן הנדרשים מממלאי תפקידים בו. עד היום לא היו שום פיקוח או קביעה לגבי צוות העובדים בצהרון. היום החוק מתייחס לכך וקובע תקן של התנאים הנדרשים מבעלי התפקידים בצהרון.

מוצע להסמיך את שר החינוך לקבוע מחיר חודשי מרבי שייגבה עבור כל ילד בעד שירותי צהרון. המחיר ייקבע, בין היתר, על בסיס עלות הצהרון ותקורה סבירה. אפשר שייקבעו מחירים שונים לפי סוגי צהרונים. שר החינוך יהיה רשאי לקבוע גם שיעורי השתתפות של המדינה בעלות הצהרונים, לפי סוגי צהרונים. מוצע לקבוע כי מפעיל צהרון יגיש לממונה במשרד החינוך, שימונה על פי חוק זה,

כי הוא עומד בהוראות החוק. מפעיל הצהרון יודיע לרשות המקומית שהוא פועל בתחומה על פתיחת הצהרון ועל הפעלתו, אין מציאות כזאת שיפעל צהרון בלי שהרשויות יודעות על קיומו. כמו כן, רשות מקומית שהתקשרה עם מפעיל צהרון תתנה את ההתקשרות עמו בקיום כל הוראות החוק. עוד מוצע לקבוע הוראות בעניין מינוי מפקחים לפי החוק, סמכויותיהם והוראות בעניין סמכות הממונה להטיל עיצומים כספיים לפי החוק. המפקחים יוסמכו להוציא צו הגבלה מינהלי לסגירת צהרון או להגבלת פעילותו. אני חייב לומר עוד התייחסות שהביאו חברי חברי הכנסת חיים ילין ואיתן ברושי, התייחסות מיוחדת לצהרונים שמופעלים בתחומי המועצות האזוריות, ידוע שמרכזי החינוך במועצות האזוריות מרוכזים במקומות רחוקים מנקודות יישוב, וזה יוצר בעיה סוגיית ההסעות. אין אפשרות לפצל הסעות, יש עלויות. גם כאן נאמר לפרוטוקול ונאמר בוועדה ששר החינוך, אם המועצה האזורית תרצה להפעיל צהרון בתחום היישוב שלה, זה יתאפשר לה, והשר יביא זאת בחשבון. מוצע כי, ככלל, תחילתו של החוק תהיה בתחילת שנת הלימודים התשע"ח, ואולם על צהרונים שאינם מופעלים על ידי רשות מקומית או מי מטעמה, או על ידי חברה ממשלתית, יחול החוק החל בשנת הלימודים התשע"ט. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הבית לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אבל אני רוצה לומר לכם, אני לא אאפשר הצבעה אם אני לא אספיק להודות, לשר האוצר, כפי שאמרתי, על העמדת תקציב לא מבוטל. רבותי, זה לא עניין של מה בכך, הקול קורא שפרסם שר החינוך, שדיברנו עליו, אם אני לא טועה, עלותו מוערכת ב-900 מיליון ש"ח, סכום לא מבוטל. 900 מיליון ש"ח. אנחנו בתקופה שמדברים בה על מעמד הביניים. להזכיר לכם, אשכולות 1, 2 ו-3 כבר היו מסובסדים. כאן, כל הסכום הזה, אם אפשר לומר, כל-כולו, רובו ככולו, הוא לטובת אשכולות

וב-6 10 אנחנו מחילים את כללי הרגולציה, כפי שאמרתי, בהחרגה שהוקנתה בסמכות לשר. שר החינוך, כפי שאמרתי, מרגע שהחוק הזה עובר, כל המשרד שלו מתכנס לסוגיית בקרה ופיקוח. אין ספק שזו מטלה כבדה, ואני רוצה להודות לך אישית, שר החינוך נפתלי בנט. למר חיים ביבס, יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, החוק הזה, חוק הפיקוח, לא היה נולד ללא השתתפותו ותרומתו בשולחן העגול, קיימנו שולחן עגול במשך כמה חודשים: מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר, משרד החינוך, פורום ארגוני ההורים, שגם אליהם אני אתייחס. במרכז השלטון המקומי, לגברת מיכל מנקס וליועצת המשפטית, נועה בן אריה. לצוות הוועדה, עו"ד מירב ישראלי, שקצת האצנו לה את הקצב ואת הדופק בתקופה האחרונה, ואני מודה לה על המקצועיות ועל הליווי, ואתה מפקחת ומנצחת על העבודה המתמחה שעוזבת אותנו היום, ואנחנו רוצים להודות לה, במעמד זה, גם על העזרה בחוק הזה ובכלל על התקופה שזכינו בה בהתמחות, ירדן הומינר, תרשי לי לאחל לך גם לידה קלה, בעזרת השם. צוות הוועדה, מנהלת הוועדה הגברת יהודית גידלי, רבקה וידר, ועוד אחת שנפרדת מאתנו, בוועדת החינוך, לאה גופר, שאף היא עוזבת אותנו היום, אבל לטובת ניהול ועדה אחרת, היא זכתה במכרז, ואני מאוד מודה לה על התקופה היפה ועל העבודה המסורה. כנראה יש תמורה בעד האגרה, והיא זכתה במכרז של ניהול ועדה. התייחסות מיוחדת לשיתופי הפעולה הפוריים והלא-מובנים מאליהם: לפורום ועדי ההורים היישוביים, למר זאב גולדבלט ולפז כהן,

חברי הכנסת,

שליוויתם אותנו. לא היה קל. חברות הכנסת וחברי הכנסת, תודה רבה לכם. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. הדוברת הבאה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה, ואחריה, חבר הכנסת חיים ילין. חמש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

עוד חוק חשוב, חוק לפיקוח על מחירי הצהרונים. מחאת הצהרונים לא נפלה על אוזניים ערלות, היה קשב רב לזעקת ההורים, שיצאו ואמרו: גוזלים אותנו, עושקים אותנו. ידענו כולנו, והשתתפנו, חברי כנסת רבים, בוועדות שונות שהעלו את הסוגיה, שהרשויות, מי שמפעיל את הצהרונים גוזר קופון לא קטן על גבם של ההורים. ניסינו לבדוק ולהבין את הממדים, ולא תמיד הצלחנו לקבל תשובות, משום מה כולם שמרו את הקלפים מאוד מאוד קרוב לחזה. אבל ככל שהעמקנו, הבנו שהרבה מאוד הורים שמשלמים לצהרונים מממנים על הדרך עוד הרבה מאוד פעילויות אחרות, שהם לא בהכרח נוטלים בהן חלק, ולכן יצאנו למהלך מאוד ארוך ואינטנסיבי. אנחנו אומנם שומעים עליו בכנסת, בעיקר בחודש וחצי האחרון, אבל הרבה מאוד חודשים ישבנו, ואני לא אגזים אם אני אומר יום ולילה, בצורה מאוד אינטנסיבית, אפילו בפסח נאלצנו לעזוב את הכול, כדי להבטיח שזה יקרה לקראת שנת הלימודים הבאה. עשינו את זה בשיתוף השלטון המקומי, משרד החינוך, משרד האוצר ונציגי ההורים, וכולם כולם היו שותפים מלאים לאורך כל הדרך. אבל אני מוכרחה לספר לכם, שבעיקר בשבועות האחרונים יש איזושהי תופעה מוזרה וקצת הפוכה: פתאום אנחנו מתחילים לקבל הרבה מאוד לחצים מהשטח כדי שניסוג מההחלטה, או שלפחות נחריג את הגוף הזה, והגוף הזה, והצהרונים שמופעלים על ידי הרשות במקום כזה או מקום אחר, והכול קורה דרך ההורים: פתאום ההורים מגיעים אלינו באיזשהו גל הפוך, והם לא אומרים: תורידו לנו את המחירים, אלא פתאום הם מבקשים שאנחנו נחריג אותם, כדי שהם יוכלו לשלם יותר, ואני חושבת שהלחץ הזה, עם כל הדיס-אינפורמציה שמופצת בחוץ, לא ראוי, לא מכבד, ובעיקר פוגע בהורים. אבל כפי שאמר חבר הכנסת מרגי, אנחנו אומנם קשובים לקולות השטח, אבל אנחנו עומדים איתן, כדי לשמר קודם כול את האינטרס של הציבור, קודם כול את האינטרס של ההורים, ורק אחר כך את של כל האחרים, כי אנחנו נמצאים כאן קודם כול בשבילם. אבל אני גם צריכה לומר ביושר, שכל רפורמה גדולה, ואנחנו באמת מדברים על רפורמה גדולה, יש בה הרבה מאוד חשש, אף אחד לא יודע איך זה באמת יהיה בפועל, ולכן אני מציעה לכולם: בואו נצא לדרך, מדובר באנשי מקצוע שעבדו בשביל שהדבר הזה יקרה, ואנחנו כמובן נוכל לעשות את ההתאמות ולהיות קשובים גם במהלך הדרך. החוק מותיר לנו את האפשרות ללמוד את מה שקורה בשטח ולעשות את ההתאמות הנדרשות. החוק הזה לא עומד לבדו, והמשמעות שלו ניתנת בעיקר מתוקף תוכנית "נטו משפחה" של השר כחלון. הסבסוד שבעצם ניתן במסגרת התוכנית הזאת להורים צעירים מאפשר הוזלה עוד יותר משמעותית מאשר רק קביעת המחיר המקסימלי, ובכך אנחנו יכולים להביא בשורה אמיתית לכל אותו ציבור הורים שבאמת באמת קורס תחת הנטל, עובד יום-יום קשה מאוד, ובסופו של דבר בקושי מסיים את החודש, ואני חושבת שבמסגרת הרפורמה של הצהרונים אנחנו בהחלט מביאים לו בשורה משמעותית.

אני רוצה לומר לכל אותם גופים שגם עכשיו, כשאני עומדת כאן, אני בטוחה שהטלפון שלי עוד ממשיך לצלצל, אל תדאגו, כאשת חינוך לא הייתי נותנת את ידי לשום פשרה באיכות ובסטנדרטים של שום מסגרת חינוכית, וכמי שמגיעה מהשלטון המקומי ומכירה את השטח אני יודעת שאפשר לקיים צהרונים איכותיים גם במחיר של 935 שקלים, ואנחנו עדיין נישאר במצב שזה נהנה וזה לא חסר. אז נכון, לא ירוויחו כמו פעם, אבל זה עדיין משאיר רווח גם בידי מי שמפעיל את זה. ולסיום, אני רוצה להצטרף לתודות לאותם אנשים שבאמת היו שותפים לדרך, בראש ובראשונה לך, יושב-ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת מרגי, גם על ההקשבה,

לאורך כל הדרך, על ההירתמות בימי ראשון, בשעות לא שעות, בדיונים ארוכים מאוד נא לסיים, בבקשה. לא ויתרת, לא ויתרת, והמשכת עד שסיימנו, כי אנחנו שמנו לנו למטרה: שב-1 בספטמבר ההורים יוכלו ליהנות מצהרונים איכותיים, מפוקחים ובמחיר שפוי.

רק עוד כמה תודות שאנחנו לא יכולים לוותר עליהן. חמש דקות היו לך להגיד תודות. 30 שניות. שר האוצר,

שהסכים לקחת על עצמו את הפיקוח, לא מובן מאליו. לא היה פשוט ועשיתם את זה. לחיים ביבס ולצוות השלטון המקומי, שהיה אתנו לאורך כל הדרך יד ביד, וגם זה לא מובן מאליו, כי הרשויות משלמות כאן מחיר: אנחנו בעצם גוזרים להן מהרווח,

לצוותים של המשרדים השונים, וכמובן כמובן לצוות שלי,

חברי הכנסת מכל סיעות הבית, אתם באמת שותפי אמת. תודה רבה.

חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. כבוד היושבת בראש, כנסת נכבדה, כבוד שר החינוך, מרגי, לפעמים אי-אפשר להבין איך לוקחים ארבעה חוקים, עושים מהם חוק אחד ובעצם יוצאים לדרך. אומנם אני בוועדת החינוך, והייתי בדיונים, אבל מה שהדליק אצלי נורה אדומה ובעצם הביא אותי לדיונים, ולהילחם על המועצות האזוריות, היה אותו מכתב של שי חג'ג', ראש מועצה אזורית מרחבים, ראש מועצה שלך, שבא והתריע. הוא אמר: חבר'ה, החוק נהדר, אבל תדעו לכם, אנחנו לא יודעים, לא יודעים להביא הסעות מפוצלות ל-א' ג' מצד אחד,

ו' מצד שני. המשמעות היא שיש לנו כפל הסעות. ואוטובוס, לא מעניין אותו אם יש חמישה תלמידים או יש 24 או יש 50. אוטובוס עולה, לא יעזור כלום,

מי שלא יודע, קו אוטובוס במועצות אזוריות שנתי עולה 250,000 שקל. כל קו. אין מתחת לזה. זאת המשמעות. מאיפה מביאים עוד 250,000 כפול שלוש כיתות, 750,000 שקל בשנה, מינימום, שאנחנו מכפילים בכל המועצות האזוריות. אנחנו מבינים שיש פה סדר גודל של בין 50 ל-80 מיליון שקל. אי-אפשר לחוקק את החוק ולהגיד,

כל ילדי המועצות האזוריות, כל ילדי עוטף עזה, גליל עליון, הם מחוץ לתמונה, זה לא המצב. כשמסתכלים, צריך להסתכל לא רק על תל אביב. היינו בדיונים שם, וכל הזמן, מה שמעתי? תל אביב, תל אביב,

מה, כל הילדים מרוכזים בתל אביב? או שמרוכזים גם בקריית שמונה, באילת, במטולה? איפה הם כולם?

טוב שבעצם התקבלה ההחלטה שמשרד החינוך צריך לתקצב או את ההסעות,

ופה באה הגדוּלה: הרי מה קורה במועצות האזוריות? יש מה שנקרא מרכזונים. גם במושבים. לרוב אלה מתנ"סים שהמועצה מקימה, לא תמיד חברת המתנ"סים. ויש מרכזונים בקיבוצים. אז כל מושב או כל קיבוץ יכול לקלוט את הילדים. בסוף כל מועצה תסגור מול משרד החינוך באיזו דרך, יש כאלה שיתוקצבו בהסעות, יש כאלה שיתוקצבו באותם מרכזונים, ועל זה,

שאפו גדול על שהצלחתם להכניס את הדבר הזה, אבל בסוף, מרגי, בסוף-בסוף, לא, אני רוצה שתקשיב לי. אני אתך, סליחה.

לא כתוב: החוק הזה הוא 450 מיליון ש"ח.

בסוף צריך לתקצב אותו לראות כמה, בגדול, נותנים למועצות, ונותנים לערים, ונותנים לכל אחד. זה מה שיש. וגם מה שהיה יפה בתהליך זה, מה שנקרא, הצהרונים הפרטיים. אני אומר את זה בלב שלם, וגם כשהייתי במזכירות של התנועה הקיבוצית אמרתי להם: חברים יקרים,

נגמר הפרטי, אי-אפשר לרקוד על שתי החתונות, תחליטו איזה מסלול אתם רוצים, חד-משמעית. אבל בסוף צריך להבין, חייבים להיות הוגנים. כי אם בסוף זה יעבור את אותו סף תקציבי שאנחנו חושבים עליו, אז לא יהיה חוק, הכול ייפול. זאת הבעיה שלנו, אנחנו רוצים יד, לוקחים לנו את הכול, ובסוף טוחנים אותנו דק-דק. אנחנו חייבים פה יושרה, ואנחנו חייבים להקפיד על זה שפרטיים הם פרטיים. ואני שמח מאוד שהגענו גם לקו הזה, שאין עליו עוררין. כבוד שר החינוך, פניתי אליך היום בצהריים, הוצאתי מכתב, כי, מה קרה, בעצם? כל המועצות האזוריות, המקומיות והערים חיכו לחקיקה הזאת, חלקן, בשביל הקול-קורא, כל מי שנמצא במעמד סוציו-אקונומי מ-1 עד 5. אמרנו,

אנחנו יודעים על החוק, והקול-קורא נסגר לפני שלושה ימים. אין בזה היגיון, תפתחו אותו לפחות. ואני אומר לך, כבוד השר, קיבלתי מכתב עכשיו,

לפני שעה, שבעצם פותחים את הקול-קורא ומאריכים את זה עד 2 באוגוסט. שאפו גדול, פשוט אין פה מה לעשות, זה היגיון, לא הכול פוליטיקה ולא הכול זה חמש יחידות. טוב, אז אם אתה מקשיב,

ואני מאוד שמח שאתה מקשיב, אז אני רוצה להזכיר שהפירמידה שאתה דיברת עליה, אני חושב שאתה יכול להוביל אותה. חסר רק דבר אחד: ילד במעון יום, ילד שנולד,

גיל 18 הוא צריך להיות רק שלך. לא שלך כשר, רק של משרד החינוך. אין לדבר הזה תחליף. אם נצליח לעשות את זה עכשיו, מה טוב, כולנו הרווחנו, אלה הילדים של כולנו. ודרך אגב, אני חייב להגיד לך שהיום ציינתי אותך בוועדה, ואמרתי שהמקום היחיד,

שאין בו ניגוד אינטרסים וניגוד עניינים זה בחינוך. שאלו אותי למה,

לשר החינוך יש ילדים במערכת, והוא עדיין מקבל החלטות, והוא לא בניגוד עניינים. כולנו, יש לנו ילדים במערכת החינוך, ואם לא ילדים, נכדים. כולנו רוצים, מתיימרים, שאנחנו מבינים בחינוך, אבל בסוף אלה רק המורים, רק הגננות, רק בעלי המקצוע. ואני אומר את זה: קח, כבוד השר, את הדברים שאתה שומע,

הם אתך. ולכן גם כשקבענו את הוועדה של החופש הגדול, היא לא באה לנגח את משרד החינוך, ולא את המורים. היא נועדה, תאמין לי, כחלק מהוועדה, היא נועדה לעזור לך לקבל את ההחלטות הנכונות. אין דבר כזה, תראה מה אני אומר לך, קח את החופש, קח את מעונות היום, תודה רבה, תודה. ואז אתה תירשם בהיסטוריה של החינוך במדינת ישראל.

חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. חמש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, אני חושב שיש פה משהו סמלי, שמייד לאחר אישור המועצה לגיל הרך הממשלה מביאה, יחד עם כולנו, את ההצעה לצהרונים. אני רוצה קודם כול להודות לך, שר החינוך, על הדברים שאמרת למנו ולאלאלוף. רק אומר לך, אדוני שר החינוך, שחבל שאתה בראייה לאחור אומר את הדברים. כשהיית שר הכלכלה לא העזת להוציא את הגיל הרך אל החינוך, כשהיית אז שר החינוך לא הייתה לך את היכולת לקחת את זה לחינוך, ועכשיו נשארנו עם דבר עוד יותר אבסורדי, שהגיל הרך עבר לרווחה. אני קורא לך, ואני בטוח שיש לך גיבוי, להעביר את הכול לאחריות החינוך, זה מהלך בעל חשיבות היסטורית ואסטרטגית. אני רוצה לשבח את חברת הכנסת שאשא ביטון ואת חברי יושב-ראש הוועדה מרגי על הנחישות בהובלת המהלך, שאנחנו תומכים בו, וגם על ההבנה לצרכים של המרחב הכפרי. הכירו, ואני שמח על כך: בניסוח מופיעה לא רק "רשות מקומית",

כפי שדרשנו, "מועצה אזורית". מופיעה הכרה ביכולת לקיים את הפעילות בכל יישוב ויישוב, ולא רק בבית-הספר האזורי, על בסיס המרכז הקהילתי, דברים שקיימים היום, אבל היה אפשר להיקלע למציאות שהיו הופכים אותנו גם פה לחריגים. ואני רוצה לומר שיש משקל גדול לפיזור היישובים ולגודל שלהם. ופה מחויב שר החינוך להכיר, על פי ההחלטה, גם במציאות מיוחדת, של קבוצה קטנה, של מחירים גבוהים, ושל צורך להכיר בצורת חיים ייחודית. לא פעם פה מביעים מחאה עלי על ההגנה הגורפת על ההתיישבות. אבל תבינו, מדובר ב-9%-8% מהאוכלוסייה בישראל, שמפוזרים ב-1,000 יישובים כפריים ממטולה ועד אילת, כולל יהודה ושומרון. אני רוצה לומר שעניין ההסעות הוא קריטי.

במועצה אזורית הסעות זה כמו נכות מלידה, אי-אפשר בלי הסעות, כל דבר כרוך בהסעות, מה שהופך את העלויות לגבוהות במיוחד, בכל תחום ותחום, גם בחיים האישיים וגם הציבוריים והקהילתיים. ולכן היכולת להיות כמו כולם היא לא דרישה מוגזמת. אני גם בעד פיקוח ובקרה, אני גם בעד מגבלות שיחולו על המרחב הכפרי, אבל לא ליצור מציאות, בהחלטות הכנסת, שיש מגזר שהוא מחוץ לעניין. ולכן, יש ביטוי, לרבות בשאלות המזון, ליכולת לקיים את הפעילות, שחלקה קיימת גם היום, במרחב הכפרי בתנאים דומים, אבל עניין ההסעות יכול להפוך את זה לבלתי אפשרי. לכן, אדוני, אני רוצה לברך על הקמת המועצה לגיל הרך, ולומר שהמלאכה לא הושלמה עד שלא יעבירו את האחריות מלידה ועד בכלל, למשרד החינוך. אבל יש פה שלב שצריך להודות שהוא חשוב, ולהודות על היוזמה. כפי שנאמר פה, 900 מיליון שקל זה לא מעט כסף, ואי-אפשר לעשות את זה בלי הסכמה של האוצר, ולכן צריך להודות גם לשר האוצר, ולומר שיש כאן מהלך חשוב, מהלך בעל חשיבות גדולה לילדי ישראל, ואין ספק שהחינוך זה הדבר העיקרי, והחינוך של הגיל הרך הוא התשתית שעליה נבנה החינוך כולו, ובישראל ההון האנושי הוא ההון העיקרי, גם כשמצאנו גז, ההון האנושי הוא העיקר. לכן, זאת ברכה. ולומר תודה גם בשם המרחב הכפרי, שההחלטות של היום משאירות אותנו חלק מהמפעל החשוב הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה. חמש דקות לרשותך. כבוד היו"ר, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השרים, האמת היא שיש פה רגע מרגש.

זו כבר הצעת החוק השנייה, שאנחנו תכף נעביר, שקשורה לנושא של הגיל הרך, וזה לא נושא שהכנסת נהגה לעסוק בו, בטח לא באינטנסיביות כזאת. לפני עשור נבחרתי להיות חברת מועצת העיר ירושלים, צעירה, אימא לשתי בנות צעירות, וביקשתי את תיק הגיל הרך, ולא ידעו על מה אני מדברת. לא היה תיק כזה. אתה זוכר?

ויצרו תיק גיל הרך עבורי, עם טיפות חלב וגני ילדים, גני משחקים לא קיבלתי,

התחלתי לעסוק בזה, וכולם אמרו: למה צריך לגיל הרך? ואמרתי: זה שנים קריטיות, ואף אחד לא שם לב אליהן. משרד החינוך, כבוד שר החינוך, בזמנו היה עסוק רק בבגרויות ובמיצ"בים, אף אחד לא חשב על הנושא של הגיל הרך, והנה,

עם השנים הנושא של הגיל הרך הלך ותפס, צבר תאוצה, ואנשים הבינו למה זה חשוב.

כתבתי טור: הגיל הרך, הגיל הנשכח. הוא היה כל כך נשכח שאפילו אף אחד לא רצה לפרסם את הטור. זה היה כאילו כל כך לא רלוונטי. בירושלים כבר עשינו את המהלך. הוזלנו את הצהרונים. זה עבד יפה מאוד. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון וחבר הכנסת מרגי, אל תדאגו, הכול יהיה בסדר. היו קשיי התחלה, אבל זה עבד יפה מאוד. גם את הקייטנות, מהלך שקורה פה היום בכנסת, כבר הוזלנו בגני הילדים בירושלים: על הקייטנה משלמים 600 שקל, על הצהרונים משלמים 450 שקל, סכומים מאוד מאוד נמוכים. מחאת העגלות בעיני הייתה נקודת מפנה לעניין הזה, פתאום כולם הבינו שיש משמעות לגיל הזה, וצריך לשים לב. צריך לשים לב גם להורים, שמאוד מתקשים בג'ינגול בין גידול הילדים לבין שוק העבודה. אבל בהמשך, מאז מחאת העגלות,

אחרי מחאת העגלות, הוקמה ועדת טרכטנברג, שהיום גם העברנו את החוק שלו בנושא של הגיל הרך. ובמחאה, תוך כדי המחאה, התקשרו אלי ממשרד האוצר ואמרו לי: אנחנו צריכים לתת משהו לגיל הרך, ואנחנו לא יודעים מה לתת. אנחנו יודעים שהנושא הזה מעסיק אותך, אולי תבואי לעזור. ואז עשינו את המהלך הגדול של שלוש-ארבע חינם, והיו נקודות הזיכוי,

היו צריכים לצאת מאות אלפי הורים לרחובות, לצעוד עם העגלות, רק כדי לשכנע מישהו שצריך לשים לב. וראו איזה פלא, בכנסת הזאת, בלי מחאה של הורים, בלי צעקות, בלי עניינים, אחד אחרי השני הנושאים האלה עולים. כשהתחיל הדיון הראשון, של חבר הכנסת טרכטנברג, אצל עמיתי לסיעה, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת אלאלוף, בנושא של הגיל הרך, אמרתי שאני חושבת שזה סוג של רגע מדהים ששני גברים מבוגרים מתעסקים בגיל הרך.

זה תמיד היה נושא שאם זה עניין מישהו זה רק אימהות צעירות,

זה מעניין אותם והם מובילים את זה. ואנחנו רואים שבכנסת הזאת יש פה פשוט סדרת חקיקות בנושא הזה, אחת אחרי השנייה, בין אם זה הגיל הרך, ממש כמו שהיום אנחנו מעבירים את שני החוקים האלה, ובין אם זה בכלל בנושא של הורות ושוק העבודה, חוקים ששמחתי להוביל וליזום, ונושא של הארכת חופשת לידה. והשיא בעיני הוא הנושא של "נטו משפחה", שיש פה רגע ששר האוצר אומר: אנחנו עכשיו דנים בנושא של הורות ושוק העבודה, הורים לילדים קטנים, איך אנחנו מסייעים להם.

בלי מחאה, בלי שהיינו צריכים לצעוד ברחובות בקיץ הרותח. עושים את כל זה כדי, לפני שנים, אבל היה אפשר לשכוח. איך עובדת המערכת הפוליטית? יש מחאה, משתיקים אותה, נגמר. אבל לא, הייתה מחאה, ועדיין זה ממשיך להדהד. אז זה מראה שזה באמת תחום שצריך בו הרבה מאוד גיבוי והרבה מאוד עשייה. ואני חושבת שיש פה רגע, רציתי לעלות לדוכן ולומר שיש פה רגע שאנחנו עושים מעשה היסטורי, כמה מעשים היסטוריים היום. הופכים את הפירמידה. כבוד שר החינוך, אתה מגלה עניין בנושא של הגיל הרך, מה שבכלל לא ברור מאליו. אני יכולה לספר לך, אני מכירה את ההיסטוריה של שרי החינוך: זה לא נושא שקרה, אנשים לא הבינו בכלל. ואני אגיד לך גם למה: אם אתה בא לבית-ספר תיכון ומדבר, זה ממש מגניב, כולם מוחאים לך כפיים. אלה אפילו קולות עוד מעט, סליחה שאני מדברת פוליטיקה.

הם לא מזהים אותך, לא מבינים מה אתה רוצה, לפעמים הם אפילו בוכים תוך כדי שאתה נמצא שם, ואז, כאילו, מה להשקיע שם,

נהיה ברור שזה דבר שצריך לעשות, ואני חושבת שצריך לומר שאפו. אני ארשה לעצמי, ברגע לא פוליטי, לומר קודם כול שאפו לכל הבית הזה, לכל הכנסת, על עשייה מאוד משמעותית בנושא של הגיל הרך. לפני עשור, אני אגיד לכם בכנות, לא דמיינתי שדבר כזה יקרה. לא דמיינתי שנגיע לרגע שלא נצטרך למחות ולזעוק כדי לקבל מענה. וכמובן, אני רוצה לומר שאפו ענק ליו"ר מפלגתי, שר האוצר משה כחלון, שבאמת הבין את הנושא הזה. דיברתי על זה אתו המון פעמים בשנתיים האחרונות, והוא פשוט הבין את זה. והנושאים האלה, אנחנו ניתן בהם מענה, מפלגה שנותנת בהם מענה, אחד אחרי השני, עד שנפתור. יש עוד הרבה עבודה, אבל כבר עשינו את רובה, וממש,

תודה רבה.

אני רק רוצה לאשר שאת היית אובססיבית לנושא עוד בעיריית ירושלים. הייתי מגיעה לכל דיון, הוא אומר שהייתי אובססיבית, אל תגיד: אובססיבית. תגיד:

הייתי מגיעה לכל דיון. כשהיה על סטודנטים, הייתי אומרת: משפחות צעירות. כשהיה על מורות, הייתי אומרת: גננות. כשהיה על נוער, הייתי אומרת:

עד שהנה, בבקשה.

תודה רבה, חברת הכנסת עזריה.

חברים, קצת שקט באגף הימני.

אני אתייחס תחילה באמת לאירוע המרגש הזה, של חוק הצהרונים, ומייד אחרי זה אני אגיד כמה מילים על המצב הביטחוני המיוחד והמורכב שאנחנו מצויים בו כרגע, בירושלים ובכלל. קודם כול, זה יום חג, באמת יום חג. אני חושב שעוד לא היו שנתיים בתולדות מדינת ישראל שבהן כל כך הרבה נעשה למען הגיל הרך בזמן כל כך קצר.

וצריך להבין, הקטנו את כיתות א' ו-ב', הוספנו סייעת שנייה לגני הילדים, גננת מובילה, צהרונים, עכשיו אנחנו מעבירים גם את החוק וגם את ההנחות הגדולות, הקמת המועצה הלאומית לגיל הרך, וזו רק תחילת הדרך. ואת זה עשינו יחד, באמת יחד, שמאל וימין, כולם יחד. לראשונה, הצהרונים במדינת ישראל יהיו בפיקוח משרד החינוך, גם בהיבט של פיקוח על המחירים. אנחנו נפקח ונוודא שגובים מחירים אפשריים, מחירים שמשפחה צעירה יכולה לעמוד בהם. אבל גם בתכנים: מה הילדים עושים בצהרון. זה לא בייביסיטר, זה חינוך. זה חינוך. אנחנו גם נפקח על איכות הצוות החינוכי, נוודא שאנחנו מדברים על פדגוגיה, על מחנכים,

והמזון שמוגש, מה אוכלים הילדים שלנו. אנחנו פה פשוט מיישמים את התפיסה של היפוך הפירמידה, שהגיל הרך הוא הגיל הכי חשוב. וזה יחול לא רק על הצהרונים של הרשויות, אלא גם על הגנים הפרטיים שנהנים ממימון ציבורי. לסיכום, זה מהלך משלים למהלך המאוד-מאוד רחב שאנחנו מבצעים בשנה האחרונה. אני רוצה להודות לחבר הכנסת יעקב מרגי, ואנחנו באמת, בעיני, שותפים. קודם לא היית נוכח באולם, אבל אני רואה אותנו כשותפים, ואתה, במסירות נפש כל כך גדולה, סליחה, המילים "מסירות נפש", המשמעות שלהן בעברית רגילה היא לא התאבדות,

זה בסך הכול השקעה, אכפתיות, מסירות נפש כל כך גדולה למען החינוך של ילדי ישראל, ולחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ולמעשה לכל ידידי. אני גם מבקש להקדיש שתיים-שלוש דקות למצב הביטחוני המורכב. זה כעשרה ימים אנחנו עדים להתחממות יזומה, מכוונת, של גורמים פלסטיניים, וגם מקרב ערביי ישראל, בניסיון להלהיט את הרוחות, ואני רוצה לומר כמה דברים: 1. מלחמה בטרור יש לנהל בחזית אחידה, חד-משמעית ונחושה, בלי לשדר רפיון. עלינו להפסיק לשלם בטווח הארוך כדי להרוויח בטווח הקצר, כי התוצאה בסוף היא שמפסידים בשניהם. בפרפראזה על מה שצ'רצ'יל אמר: אם נבחר בחרפה, נקבל מלחמה, אבל אם נבחר בעוצמה, נקבל ביטחון. רבותי, מעבר למחבלים עצמם יש יד שבוחשת ומעורבת. היא גם היד הנעלמה, וזו היד של ההנהגה, או חלק מהנהגת ערביי ישראל, החל בשיח' ראאד סאלח וכלה בכמה מהדמויות שיושבות פה: חברת הכנסת חנין, חבר הכנסת אחמד טיבי.

באולם הזה, בכנסת ישראל, יושבים שותפים לעלילת דם, פשוט עלילת דם אנטישמית נגד ישראל. אלה שלא מפסיקים לצעוק חמס,

פתאום אתם שותקים. למה אתם שותקים? אתם יודעים יפה מאוד שהר הבית פתוח, כל מי שרוצה יכול ללכת להתפלל. איפה המנהיגות שלכם? למה אתם לא אומרים את האמת לציבור? תגידו את האמת, הר הבית פתוח, מדינת ישראל שומרת על הביטחון, ורק על הביטחון, אין שום ניסיון לשנות שום דבר, לא, אני ראיתי גם את חבר הכנסת טיבי וראיתי, מלהיטים את האווירה. למה יוצאים להפגנות? הדם נשפך, ואתם שותקים על הדם. הרי אתם יכולים לעלות להר הבית, להראות, בסרטון, להראות: הנה, אני נמצא בהר הבית. אבל אתם מעדיפים לחכך ידיים בהנאה אל מול המשבר.

חלק מחברי הכנסת הערבים, מתפללים לעוד הסלמה וכמהים לעוד תבערה. וגם מילה לאופוזיציה. אני שומע בימים האחרונים עוד ועוד אנשי אופוזיציה שאומרים: היינו עושים את זה יותר טוב, הממשלה לא יודעת להתנהל.

האופוזיציה לצערי לא מפספסת הזדמנות להוכיח חוסר אחריות, חוסר ממלכתיות וחוסר גיבוי.

זה לא סוד שהובלתי את ההתנגדות להסרת אמצעי האבטחה בהר הבית, אבל בשעה כזאת אני מגבה את ראש הממשלה והממשלה כולה. זה זמן לאחדות ולהתנהלות מגובשת ואחראית. צריך להפסיק לנתח ולנסות להבין מה מקורות הטרור, אלא להילחם בו.

במלחמה מול הטרור אין שני צדדים שצריך להבין את מצוקתם. יש טובים, ויש רוצחים, זהו. יש טובים, ויש רוצחים. זה שחור לבן, אין פה גוונים של אפור. יש צודקים, ויש טרוריסטים. זה מאבק האור בחושך.

אני פונה לעולם, מצד אחד, ולחברי הכנסת מצד שני: תבחרו צד. מלחמה בטרור יש לנהל בחזית אחידה, חד-משמעית ונחושה.

אני פונה גם לחברי בימין ולחברי

הגיע הזמן, גם שלנו, באופן סדור ומושכל ואחראי לשנות כיוון אל מול אתגרי הטרור: לעבור ממדיניות של מתן גזרים לפלסטינים למדיניות של גביית מחיר כבד על טרור. לעבור מבטונדות מתגוננות למתקפה, מגלאי טרור, למלחמה בטרור. אסירי "חמאס" חייבים לשלם את המחיר בכלא. לא לראות את כל הערוצים האלה, לא כל הביקורים האלה. חברים, תנו לשר לדבר בבקשה. מעניין שלא תקפת את ראש הממשלה. חברת הכנסת ורבין נחמיאס, מספיק. אני פונה מכאן לנשיא טורקיה ארדואן: את הבעיות הפנימיות שלך תפתור בעצמך, לא על הגב של מדינת ישראל. הגיע הזמן שתבחר בין הצטרפות למערב לבין הצטרפות לארגוני הטרור. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת אחמד טיבי, ביקשת להגיב על הדברים. לאחר ההצבעה. אולי תמתין, אחמד, מבקשים לאחר ההצבעה. גברתי היושבת-ראש, אחמד, תרד,

יש לך דקה. אני לא אאריך. גברתי היושבת-ראש, תירגע. שישיב מהצד, מה זה?

דקה לרשותך. גברתי היושבת-ראש, יש תקנון, יש תקנון. התקנון, להשיב מהצד. עלה לכאן השר נפתלי בנט,

ותקף, בדיוק דקה. יש לי חמש דקות לפי התקנון. יש לי חמש דקות. גם חבר כנסת ערבי,

בגמר הדיון, חמש דקות. מה התקנון קובע? סעיף 34 קובע: חמש הדקות שלך תהיינה לאחר ההצבעה. זהו, בדיוק.

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. חמש דקות לרשותך.

השר רוצה מגנומטר בגנים? לא הבנתי את הצעת החוק. חברת הכנסת מלינובסקי, חמש דקות לרשותך. בבקשה. הדיון לא נגמר? שלום, אדוני יו"ר האופוזיציה,

רשומה, חברי חברי הכנסת,

היא ביקשה רשות דיבור. מה הבעיה? אני רשומה בלוח. היא רשומה. חברי חברי הכנסת, אני רוצה להחזיר את הדיון שלנו לצהרונים. זה פחות מעניין מהר הבית, אבל זה חיי היום-יום, וזה משפיע עלינו יום-יום. אדוני שר החינוך, אני כל כך שמחה שהיום אתה באולם, כי בדרך כלל אנחנו לא זוכים לראות אותך כל כך הרבה פעמים פה, באולם. אני היום זכיתי, וזה כבוד לי וחג לי,

אז אני אנצל את ההזדמנות להגיד לך תודה. אתה התרגלת שאני באה אליך בביקורת ובטענות,

במקרה הזה, על חוק הצהרונים, אני אומרת לך תודה מקרב לבי על שהסכמת לקחת על עצמך את הדבר הזה, להבדיל מהקייטנות, שאני עדיין זוכרת לך שרצנו אחריך ואתה ברחת. פה גילית מנהיגות, פה גילית אחריות, פה אמרת: אני מוכן. אז אני מאוד מברכת אותך על זה, ואני מקווה מאוד שגם הביצוע יהיה כמו שצריך. החוק הזה משפיע על חיי היום-יום שלנו, כל עם ישראל, לא משנה אם זה הבית היהודי, מפלגת העבודה או הרשימה המשותפת, כי לכולנו יש ילדים, וכולנו רוצים שנשים יעבדו והילדים ילכו לצהרונים. אנחנו רוצים שהצהרון יהיה מוסדר, שאנחנו נדע מה זה צהרון, שאנחנו נדע מי הצוות שמטפל שם בילדינו וכמה זה אמור לעלות. כשאני לפני יותר משנה התחלתי להעלות את נושא הצהרונים, שמעתי מהנהגת השלטון המקומי: גברת, זה לא יקרה אף פעם, תשכחי מזה. אולי קייטנות, אולי עוד משהו, בצהרונים, אל תיגעי. עובדה, בזכות חבר הכנסת מרגי, יפעת שאשא ביטון ורבים אחרים פה, באולם הזה, הצלחנו להניע את הרכבת הזאת. זה לא פשוט, זה כבד, אבל זה צעד ענק קדימה, ואני מברכת על כך שהצלחנו. כמובן, יש הנושא, הייתה על זה מחלוקת ורבנו והתווכחנו, כי עדיין אני דוגלת בכך שיחד עם ההסדרה והפיקוח, אנחנו צריכים להשאיר שוק פרטי. לא צריך יותר מדי להתערב בכך. אנחנו צריכים להשאיר גנים פרטיים, ולא להיכנס, המדינה לא צריכה לפקח על כל דבר. בסופו של דבר, להורים יש סמכות וזכות להחליט לאיזה גן הם שולחים את הילד שלהם, ואם הם מוכנים לשלם יותר, שישלמו, זאת זכותם. אבל עדיין, מערכת החינוך מגיל שלוש עד כיתה ג', נכון? כיתה ג', זה מה שהמדינה מספקת, ובעצם רוב-רובם של ילדינו הם שם, צריכה להיות מוסדרת, מפוקחת ומסודרת. היום אנחנו עשינו את זה. בשלב הבא שלי, חבר הכנסת מרגי,

אתה הבטחת לי חוגים. אני כבר אומרת לך, חוגים. קייטנות סודרו פה, וצהרונים, בשעה טובה נסדר היום, אז הדבר הבא זה חוגים. בואו נעבוד יחד על חוגים. ואדוני השר, יש לך משימה מאוד גדולה. אתה יושב במשרד שנוגע בכל אחד מאתנו. במה שלא בסדר אתה אשם, אבל אם במשהו הכול בסדר. כולנו זכינו. תודה רבה לך. תודה רבה. יעלה לסכם, חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. עכשיו אני על הגרעין האיראני הולך לדבר. גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, אני אייחד את הסיכום לא למהות החוק, כי דיברנו עליו, אבל אין ספק שזה יום גדול, וטוב שעכשיו אתה כאן,

אנחנו מדברים על היפוך הפירמידה. זו שעת כושר. אני גם מאמין בצעד אחר צעד. מה לעשות, קשה לעשות שינויים כאשר הרכבת נוסעת.

המועצה לגיל הרך, וכפי שאמרו וייאמר עוד, זה לא מובן מאליו, ויש לך אתגר גדול לצקת בה תכנים ולהוביל, ולסייע לממשלה להרים את זה כמו שצריך, במיוחד שיש הסכמה של שר החינוך והובלה של שר החינוך,

הפיקוח על צהרונים, ויש לנו האתגר הבא, מעונות היום. וצריך, כשאומרים היפוך הפירמידה,

צריך לקיים אותה. אמרתי בקריאה הראשונה, אני חוזר: שמענו הרצאה מאלפת בכנס באר שבע לשלום הילד על התפתחות המוח. הופיע שם מומחה והציג את זה בצורה מאוד, אפילו לקשי הבנה, כדי להבין מה קורה במוחו של ילד מגיל הלידה עד גיל שלוש. רבותי, אחרי גיל שלוש, 10%, אני לא מזלזל בהם, אבל 90% ממוחו של הילד מתפתחים בשלוש השנים הראשונות. הוצגו לנו שקפים, איך נראה מוחו של ילד שגדל בסביבה איכותית, רגועה,

מסרים חינוכיים, ואיך נראה מוח של ילד שלא זוכה לגדול כך. אתם לא תאמינו, הפערים גדולים, הרבה חורים שחורים. ואני חושב שזה מעבר: אנחנו יכולים לחגוג ולשמוח, ולפרגן, ולהודות ולתת קרדיטים, אבל זו שליחות, זה אתגר. אנחנו מדברים על צמצום פערים. אנחנו מדברים אחר כך על דוחות עוני. היפוך הפירמידה הזאת זה צו, אני לא רוצה לומר צוואה, לא רוצה להיות בומבסטי, אבל זה צו, ואנחנו בדרך. אני מקווה שזה אחד הדברים שנוכל לעשות במושב הבא, בעזרת השם. אני רוצה לסיים, ברשותך, ולומר: החוק הזה, חוק הפיקוח, מוכיח לכולנו שכשמשלבים ידיים, כשמשתפים פעולה, כשמכינים, כשעושים שולחן עגול, וכשמדברים וזה לא מאיים על אף אחד, ומשכנעים, אפשר, תאמינו לי, לעשות גדולות ונצורות.

אני לא רוצה להרבות בתודות, כבר אמרתי,

תודה רבה לכל מי שהיה שותף במהלך החקיקה. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים. מי בעד? מי נגד? אין הסתייגויות. סעיפים

41, נתקבלו. בעד, 63, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה שלישית. מי בעד?

חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017,

בעד, 65, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 2017, עברה בקריאה שלישית ותירשם בספר החוקים. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין תברך. שתי דקות. תודה רבה לחברַי, לחבר הכנסת מרגי, יושב-ראש ועדת חינוך, שלפני שבועיים אמר לי: איילת, את חולמת, ובסוף אנחנו מצליחים לעשות את הדברים האלה. אז מרגי, אני רוצה להודות לך שאתה מגשים לי חלומות, ומגשים לחברתי יפעת שאשא ביטון, לחברתי קארין אלהרר, לחברתי רחל עזריה. תודה רבה שאתם, באמת, מגשימים את החלומות. לשר כחלון, על ההבנה האמיתית שההוצאה היחידה ששווה בגודלה להוצאה על הדיור היא ההוצאה על הילדים. אנחנו מתים ומתות על הילדים שלנו, אבל זה לא פשוט לגדל ילדים במדינת ישראל. ואני באמת רוצה לדבר בכמה משפטים על הלחצים, יפעת, ועל ההיסטריה שכרגע מתחוללת בערים בארץ, שאוי ואבוי, אדוני השר, אתה לא יכול לתאר לך איזה לחצים מפעילים עלינו עכשיו: לא יהיו צהרונים ב-1 בספטמבר. אדוני השר, אני סומכת עליך, וסמוכה ובטוחה, שב-1 בספטמבר יהיו צהרונים במדינת ישראל. ראשי ערים במהלך השנה הזאת שאנחנו עובדים על החקיקה הזאת כבר הורידו את המחירים, מתוך הבנה שהם צריכים להתחיל לחולל את השינוי הזה. יש ראשי ערים בארץ שהשתמשו בעודפים תקציביים כדי לעשות הנחה בצהרונים. אני רוצה לומר לשר, יש אמירה: היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה. אז אני רוצה לומר לך, אדוני השר: היזהר בבנות העקשניות של המליאה, כי מהן יצאו מעשים. אני יודעת וסומכת עליך, גם אם כרגע אנחנו ככה באיזה סוג של התנגשות על החופשות. אני רוצה לומר לך: תפסיקו לדבר על הפחתת ימי חופשה. אני יודעת וסומכת עליך שאתה לא היסטרי מהמורים, ואני יודעת שאתה לא היסטרי מההורים, וזה בדיוק מה שצריך להיות עכשיו. אני קוראת לך מכאן,

אני באתי אתך בשיח על עניין התאמת החופשות הרבה לפני שהרגשתי שאין ברירה, וצריך לראות מה תשובתו של משרד החינוך. אני באמת מבקשת ממך, תכנס את הגורמים הרלוונטיים לעניין. אתה ואני אוהבים את המורים ואת הגננות, ויותר מכל דבר אחר יודעים כמה הם לא בייביסיטר, יודעים כמה העבודה שלהם קשה. אני אומרת לך, אנחנו נוכל לעשות את השינוי יחד, לא על גבם, אלא יד ביד אתם, כמו שעושים את הצהרונים, כמו שהורדנו את הצפיפות בכיתות. בואו נחולל את השינוי, תאמינו לי, המשפחות הישראליות היום מסתכלות עלינו ואומרות: יש כאן אנשים שעובדים בשבילנו.

תודה רבה. נדגיש כי הצעת החוק התקבלה בקריאה שלישית כולל לוח התיקונים. לפרוטוקול, חבר הכנסת יוסי יונה הצביע בעד. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה. סליחה, סליחה,

צודק, שכחנו. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, לפני כמה דקות עלה לכאן השר המפריע, השר נפתלי בנט, והצטרף למקהלה, למקהלה של שרים שמסיתים נגד חברי הכנסת הערבים. זה הבון-טון. מאז שאנחנו בכנסת אנחנו יודעים שבכל פעם שיש משבר, שיש שפיכות דמים, שהממשלה יזמה, שהתחרות בתוך הממשלה בין נפתלי בנט לבין נתניהו גרמה לשפיכות דמים, יש שעיר לעזאזל, והשעיר לעזאזל הקרוב ביותר, הזמין ביותר, הוא הח"כים הערבים. אנחנו מעלילים? אנחנו מעלילים? שקר. אתם פועלים, הממשלה פועלת, הציבור צריך מי שיסית אותו? שוטרים שתוקפים, שיורים, ממשלה שמציבה גלאי מתכת, הר הבית, שוטרים, אתה לא מתבייש, תתבייש לך,

זה מה שצריך הציבור, ניסיון להצית כדי לשנות את המצב, את הסטטוס-קוו. את מוכנה להשתיק אותו, גברתי היושבת-ראש? שב, שב. (אומר בערבית: שקט, שקט.) את מוכנה להשתיק אותו בבקשה? אני לא יכול לדבר. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. לך לפלסטין, ברמאללה הפרלמנט שלך. (אומר בערבית: אני כאן. אני כאן על אפך וחמתך. אני כאן.) לך לפלסטין, לך לסוריה. כל אחד ילך למדינה שבה הוא נולד. כל אחד ילך למדינה שבה הוא נולד. נולדנו פה, אחמד, נולדנו פה. היינו פה לפניך, אנחנו במדינת היהודים.

עכשיו, הדבר הקל ביותר זה להאשים חברי כנסת. אני רוצה לומר שהשר נפתלי בנט הצית את האש, היה לו חלק בהצתת האש, בתחרות בינו לבין ראש הממשלה. הריב על האלקטורט בבית אל, בעפרה, הצית את האש, הוא אשם, נתניהו אשם, אבל לא רק הוא, גם מיקי גנור אשם. צריך להאשים את מיקי גנור. ההתנהלות שלו, ההסכמה שלו להיות עד מדינה, העבירה אנשים על דעתם. סקרים מעבירים אנשים על דעתם. ראש הממשלה קורא סקר, ואז הוא מחליט לשים גלאי מתכת ידניים. נתניהו שומע את בנט מצהיר הצהרה, ואז הוא עוקף אותו מימין, והשני עוקף אותו משמאל. פליק פלאק לאחור. פעם מימין, פעם משמאל. שיגעתם את המדינה, גרמתם לשפיכות דמים, אתם מובילים את המדינה הזאת ואת הארץ הזאת, ואת שני הציבורים, גם הישראלי וגם הפלסטיני, יהודים וערבים, אל התהום. לא אנחנו מחזיקים בהגה. אנחנו מקדשים חיים. בניגוד לך, אדוני השר, מה מקדשים חיים?

אני הבאתי חיים לעולם. אני לא אמרתי שזה לא נורא להרוג ערבים.

אז תגנה את הרצח של שני השוטרים.

שבו כל החיים שלי הבאתי חיים לעולם, ואם הידיים שלי מגואלות בדם, הן מגואלות בדם של ילדים שהבאתי לחיים, חלק מכם רוקד על הדם של אזרחים, יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינים, והבושה צריכה לעלות על הפרצוף,

אדוני השר, של ראש הממשלה, ושל חבורת ההזויים שיושבת פה. איי איי איי, ראח אל

בבקשה.

איזה הצגות. כל פעם הוא עולה על הר הבית כדי לעשות את כל הרעש הזה. שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים לא הופך לאמת. ראשית, מעולם לא אמרתי שצריך להרוג ערבים, אבל מחבלים, כן. וזה מה שעשיתי בשירות הצבאי, ונמשיך לעשות את זה. אתה יודע שזה שקר, אתה יודע שזה דיבתי. אני גאה מאוד על המערכה מול "חמאס", מול "חיזבאללה", ורק הלוואי שהיה אפשר הרבה יותר שייפרדו מהעולם הזה אותם מחבלים. לפני עשרה ימים היה רצח בדם קר של אזרחים ערביי ישראל, שרצחו בדם קר שני שוטרים ישראלים. זה קרה בלי מגנומטרים, זה קרה בלי שום מצלמות,

כי רצו לרצוח ישראלים. ומאז חלק מחברי הכנסת הערבים לא מפספסים הזדמנות להבעיר את האש. אתם צריכים להחליט: אתם רוצים להיות ישראלים נורמטיביים אהלן וסהלן, אתם רוצים להצטרף למחבלים, מקומכם אתם. אנחנו לא נוותר. תודה רבה, אדוני השר. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש.

כולל הצבעה. כבוד היושבת בראש, חברי הכנסת, יש פה שלוש הודעות שדורשות הצבעה. אני אקריא אותן, ולאחר מכן נצביע עליהן. החלטת ועדת הכנסת בדבר הגדלת מספר החברים בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים: בהתאם לסעיף 129 לתקנון הכנסת כפי שתוקן ביום 24 ביולי 2017, החליטה ועדת הכנסת כי מספר החברים בוועדת החקירה הפרלמנטרית יגדל מתשעה ל-11. הוספו חברי הכנסת משה גפני ועיסאווי פריג'. אבקש את אישורה של הכנסת להחלטה זו. אנחנו יכולים לעשות את ההצבעה על שלוש ההודעות יחד. אני לא רואה סיבה שלא. גברתי היושבת בראש, חברי הכנסת, הכנסת החליטה בישיבתה ביום י"ד בסיוון התשע"ז, 20 ביוני 2017, להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 55),

לוועדת הכספים, לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת לשנות את החלטתה ולהעביר את הצעת החוק האמורה מוועדת הכספים לוועדה המיוחדת בראשות חברת הכנסת רחל עזריה. אבקש את אישורה של הכנסת. הודעה שלישית, אבקש להודיע בזה כי בהתאם לחוק הכנסת, כפי שתוקן אתמול, החליטה ועדת הכנסת להוסיף ארבעה חברי כנסת לוועדת החוץ והביטחון, וממלא מקום קבוע אחד, בגלל ההחלפה בין המינויים. ממלא המקום זה ישן, זה לא חדש, לפי החוק. אני רק רוצה לציין שהאופוזיציה עדיין לא החליטה על השמות שהם רוצים לצרף, וברגע שזה יוחלט,

בקואליציה, שני מקומות: מסיעת הליכוד, חברת הכנסת שרן השכל תכהן כחברה קבועה, ומסיעת ש"ס חבר הכנסת יואב בן צור יכהן כחבר קבוע. יואב בן צור היה ממלא מקום, והוא יחדל לכהן כממלא מקום קבוע. במקומו חבר הכנסת אלי אלאלוף יכהן כממלא מקום קבוע מטעם סיעת הליכוד, במקום חבר הכנסת יואב בן צור, שהפך לחבר קבוע כאמור. אבקש אישורה של הכנסת להודעה זו.

על מקום סיעת הליכוד. ממלא המקום הוא של הליכוד, אבל נשקול את מה שאת אומרת ואולי נאמץ אותו לסיעה. תודה רבה. אאפשר לך לגשת למקומך. נעבור להצבעה על שלוש ההודעות של יושב-ראש ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד?

בעד, 20, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעות התקבלו. בבקשה, הודעה למזכירות הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4481/20 וכלה בהצעת חוק פ/4596/20: הצעת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תיקון, החזר הוצאות כספיות עבור קבורה חילונית בתשלום), התשע"ז 2017, מאת חברי הכנסת זהבה גלאון, יוסי יונה, דב חנין, מרב מיכאלי, יעל גרמן, מיכל רוזין, תמר זנדברג ויואל חסון, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון, אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת), התשע"ז 2017, מאת חברי הכנסת עליזה לביא, מירב בן

יעל כהן-פארן, מיקי לוי, חיים ילין, יפעת שאשא ביטון, מיכל בירן, אלעזר שטרן,

יואל רזבוזוב, יעקב

הקיצוני-משיחי או אחד מראשי הממשלה הימנים.

לא, לא, אבל גברתי לגמרי בדרך הנכונה. אז מי שאמר את זה זה ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. ואני שואלת את חברי במפלגות הציוניות מה קרה לנו בשנים האחרונות, מה קרה לכם, יש לומר. איך דבר כזה, שהיה פעם כל כך ברור לכולנו, כמו שמירה על ירושלים,

ואני מצטטת מהדיונים אתמול לקראת הקריאה הראשונה: מחטף של הימין, מהלך חפוז ובעייתי שמזיק לכנסת, אמר חבר הכנסת דב חנין, מזיק לחוקי-היסוד של מדינת ישראל, ונובע כולו מתחרות פוליטית על קרדיט בין הבית היהודי לליכוד, גם זה חבר ציטוט של חבר הכנסת דב חנין. איך הגענו למצב שבו חברי כנסת מדברים באופן הזה, חברים, על השמירה על ירושלים כבירת ישראל? מה קרה בדרך? אני לא מתביישת להגיד את זה בצורה ברורה, הצעת החוק הזאת נועדה לשמור על שלמותה של ירושלים בירת ישראל מפני מהלכים מדיניים מסוכנים, הזויים, משיחיים, מהצד השמאלי של המפה. ירושלים היא עיר בעלת מעמד מיוחד ומשמעות היסטורית לעם היהודי. ירושלים מוזכרת בתנ"ך 662 פעמים. היא בירת הנצח של העם היהודי. ירושלם כבירת העם היהודי היא מחויבות בת דורות. אין עם אחר בעולם שיש לו קשר עם ממד של נצח, כל כך ממושך, לעיר הבירה שלו. כשלושת אלפים שנה לאחר שדוד המלך קבע את ירושלים כבירתו של העם היהודי, חוללו הכיסופים לירושלים את הנס ההיסטורי שאין לו אח ורע בתולדות העמים, חזרת העם היהודי לארצו והקמת מדינת ישראל. לצערנו, למרות הנס הגדול הזה, שכולנו זוכים לחיות בו, אין לנו ערובה לכך שבירת ישראל לא תונח שוב על מזבח המשא ומתן. ועל כן, השר נפתלי בנט ואני, יחד עם כל סיעת הבית היהודי, וחברים רבים אחרים בבית הזה, מקדמים את החוק הזה, שמטרתו לסנדל את ההיתכנות של חלוקת ירושלים במסגרת הסכם מדיני. כבר ראינו איך באמצעות משחקים פוליטיים מפוקפקים אפשר לקדם יוזמות בניגוד לרצון העם ובניגוד לרצון חברי הכנסת. בהתאם לניסיון העבר, ולאור המבנה הקואליציוני, מוטלת עלינו החובה להגן על ירושלים מפני מהלכים עתידיים אפשריים. לפיכך, אני קוראת לכל חברי הכנסת הרואים בירושלים את בירתו הנצחית של העם היהודי לתמוך בחוק הזה. אני לא פונה למי שחושב שאין לנו פה זכויות, אני לא פונה למי שחושב שאנחנו זמניים כאן, אני בעיקר לא פונה למי שלא מרגיש את עצמו חלק מהיותה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. חוק ירושלים קובע שבמצב שבו יקום ראש ממשלה בישראל ויבקש לחלק את ירושלים ולתת נתחים ממנה לזרים, הוא יוכל לעשות זאת רק אם יצליח להשיג רוב של 80 חברי כנסת. כמו כן, החוק מאפשר לבצע שינויים מוניציפליים במרחבי העיר בתנאי שאותה רשות מוניציפלית תהיה בריבונות ישראלית מלאה. במילים אחרות, ומדויקות, הצעת החוק הזאת מסנדלת את האפשרות לעשות ויתורים בירושלים במסגרת הסכמים מדיניים, אפילו חלקיים. בין אם המגעים עם הפלסטינים יהיו דיבורים באוויר, כמו שהם היום,

יחתרו להסכם מסוכן, ירושלים לא תהיה על שולחן המשא ומתן, שכן אי-אפשר, אי-אפשר למסור את עיר הבירה הנצחית שלנו. אפשרות לגייס רוב כזה, בהתחשב בעובדה שרוב היהודים בארץ הם יהודים שברורה להם הזיקה לירושלים, הם לאומיים, הם ימנים, הם אנשים שמאמינים בקשר הנצחי בינינו לבין הארץ הזאת, בינינו לבין עיר הקודש הזאת, גם מפתחות לכיסאות עור צבי ורכבי שרד, כמו שחזינו בעבר, לא יצליחו, בעזרת השם, להביא לכך שמישהו יביא לחלוקת ירושלים. במקרה שחוק זה יבוטל, ולא ברוב רגיל, אלא ברוב של 61, כפי שמוזכר בחוק, חוק משאל עם נותר על כנו, ויעמוד גם הוא, כחומה נוספת, להגנתה של ירושלים. הגיע הזמן להפסיק עם המשחקים. יהודה עמיחי כתב על ירושלים "העיר משחקת מחבואים בין שמותיה / ירושלים, אל-קודס,

/ יבוס, בחשכה". אנחנו מבקשים להוציא את זה אל האור, להצביע בעד החוק הזה, להפסיק את המשחק. ירושלים היא לנצח בירת מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת שולי מועלם. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה לך, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, כל השנה האחרונה אני אומר: מפלטו של הנכשל הוא הלאומנות. היום אני רוצה להוסיף: מפלטם של המושחתים הוא ירושלים. ירושלים היא עיר המקלט של המושחתים. הצעת החוק הזאת, עמיתי חברי הכנסת, שנועדה להסוות את הכישלון של הממשלה, שנועדה להסוות את שערוריות השחיתות הבלתי-פוסקות שראשי השלטון מעורבים בהן, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק חמורה ומסוכנת. היא קודם כול חמורה ומסוכנת ברמה הפוליטית, הצעת החוק הזאת מיועדת להעביר מסר, המסר הוא: לא רוצים שלום. זה המסר שהממשלה מעוניינת להעביר, לעם הפלסטיני, לעולם הערבי, לעולם כולו. כי, עמיתי חברי הכנסת, לא יהיה שלום בלי הסדר בירושלים, ולא יהיה הסדר בירושלים אלא על הבסיס של ההגינות והצדק לשני העמים. שתי בירות בירושלים, זו הדרך היחידה לשלום. וכאשר הכנסת מתבקשת לאשר ולשריין את ירושלים השלמה, כולל כפר עקב ומחנה הפליטים שועפאט, המשמעות היחידה של הדבר הזה היא מסר שלא רוצים הסדר, לא רוצים הסדר בירושלים ולא רוצים שלום. עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חמור ומסוכן ברמה החוקתית, החוק הזה מבקש לבטל את העיקרון של שלטון הרוב. מה זה לשריין ב-80 חברי כנסת? לשריין ב-80 חברי כנסת זה להגיד: הרוב בכנסת, גם אם יהיה רוב בכנסת שירצה שלום, רוב של 70 ח"כים שירצה שלום, המיעוט יקבע. זוהי בדיוק דרכו של הבית היהודי, המיעוט הקיצוני שמבקש להוליך, ומוליך את העם בישראל למצדה, לאסון חדש. עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה מנסה לקבע את שלטון המיעוט הקיצוני על הרוב שרוצה שלום, כי רוב שרוצה שלום לא יוכל לעשות שלום, כי מגבילים אותו בהשגת הרוב הדמיוני הזה, של 80 חברי כנסת. 79 חברי כנסת לא יספיקו כדי לקדם הסדר. וכן, אני מכיר את המנגנון המשונה הזה שאתם הצעתם. מצד אחד להגיד: אנחנו קובעים שריון ב-80, מצד שני אפשר בקריצת עין, אולי, לשנות ב-61.

זו לא הדרך לשנות חוקי-יסוד. וכאן אני מגיע, גברתי היושבת-ראש, לנקודה האחרונה, ובה אני מסיים. את כל המהלך הזה אתם עשיתם בצורה דורסנית, בלי דיון ראוי, בלי לשמוע מומחים לא על חוקה, לא על ירושלים, לא על שלום, לא על עתיד. עשיתם את זה בקצב מטורף. בשבוע שעבר מעבירים בקריאה טרומית, היום מעבירים בקריאה ראשונה.

למה לא מתנהגים ככה עם חוק כפר שלם? למה לא מתנהגים ככה עם חוק גבעת עמל? למה לא מתנהגים כך עם נושאים חברתיים? רק כשמדובר בססמאות קיצוניות ובלאומנות מטורפת, שמובילה את כולנו למלחמת נצח, רק אז חבל על כל דקה.

עמיתי חברי הכנסת, את החוק הזה חייבים לדחות. תודה רבה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד.

יואב קיש במקום רויטל סויד. אין שום בעיה. שלוש דקות לרשותך. בבקשה. גם ככה אתם תמיד מוסיפים לעצמכם כמה עשרות שניות,

אני אוסיף לך עשר שניות. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חוק ירושלים הוא חוק, חברים, תנו לחבר הכנסת חאג' יחיא לדבר, בבקשה.

חצי דקה כבר עברה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, באים לדבר ולקרוא לזה, בצורה שקרית, חוק ירושלים. זה לא חוק ירושלים, זה חוק שבא להצהיר מלחמה ולמנוע שלום,

אני לא אגזים אם אגיד זאת, תהליך שלום, כי עד היום מדינת ישראל רצתה תהליך שלום,

ממשלת ישראל לא רוצה שלום, לפחות שיהיה תהליך שלום. בחוק הזה אומרים: 80 חברי כנסת צריכים להצביע בעד החזרת שטח כבוש, זו ההגדרה. ירושלים היא כבושה. תרצו, לא תרצו, זאת העובדה, והיא תוחזר לבעליה, אם לא היום אז מחר. ממי היא נכבשה?

חברת הכנסת שולי, שהציגה את החוק מדברת על נס, שאלתי אותך: ממי היא נכבשה? למי היא תוחזר? של מי היא הייתה, חברת הכנסת ברקו, תני לו לסיים בבקשה. מדברת על נס, שעם ישראל חזר. אני אומר לך, העם הפלסטיני יחזור לארצו, והוא לא צריך נס. הוא יחזור, לא הייתה להם ארץ לאן לחזור, ויקבל את השטח שלו, ויקבל את הבתים שלו. זה לא צריך להיות נס, כי זה צריך להיות טבעי, זה צריך להיות אנושי, זה צריך להיות הצדק. והצדק הזה גם ייראה, ולא ירחק הזמן. אבל מה מדברים? מדברים על חוק למנוע שלום, ומדברים על אפשרות של חלוקה מוניציפלית אחרת. מה זה החלוקה המוניציפלית? האם מישהו יכול להגיד לי שבאמת ירושלים מאוחדת? שקר וכזב.

ואפילו אל ערביי ירושלים, שנמצאים תחת כיבוש, מתייחסים בדיוק כמו אל כל שטח כבוש בגדה או בעזה. אז השקר הזה צריך להיפסק.

וזה המצב: מתייחסים אליהם כאילו הם חיים תחת משטר צבאי. זה המצב, ולכן גם הם ישוחררו מהמצב הזה, של משטר צבאי. הנקודה של, האם העם הפלסטיני יקבל או לא יקבל,

אתם רוצים מלחמה?

או שזה רק חוק פופוליסטי, כי בסופו של דבר אם יהיה תהליך, כי עכשיו אתם לא רוצים תהליך, דיברתי עם יושב-ראש ועדת החוקה, ואמרתי לו: מה, תגיד לי, החוק הזה חס משלום? זה חס משלום. זה לא חס ושלום, זה חס משלום. הוא לא רוצה שלום.

שאלתי אם יש תהליך שכבר התחיל, הוא אומר: לא, אנחנו רוצים להביא בחשבון, למנוע אפשרות של תהליך.

והפופוליזם שבו, נאבקים בין הליכוד, שחושבים שהם חכמים, אבל היום זה המצב. החוק הזה, כי הם סומכים שהעם לא כל כך חכם, לא יבין את זה, וייקחו לכם שניים או שלושה מנדטים. זו הכוונה של החוק וזה כנראה מה שיהיה, כי אתם תעזרו להם. בבחירות הקודמות הכניסו את בנט לתוך ארגז של זכוכית, היום הוא רוצה להחזיר אתכם לארגז עצמו.

תודה רבה. רשימת הדוברים נעולה. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. שלוש דקות לרשותך.

היושבת בראש,

האמת היא, חברת הכנסת שולי מועלם, שהחוק הזה, לא כל כך הבנתי למה צריך אותו.

לא הרגשתי, ברור, אין לי שום התנגדות אליו, ברור שאני בעדו, אבל אמרתי: בשביל מה צריך?

דב חנין,

אתה שכנעת אותי, צריך את החוק. אז בעניין הזה,

אני מסיר,

כן. אני חשבתי שלא צריך, אבל אני רואה לפי התגובות פה שיש סיבה, ואני מחזק אותך. אני עליתי לדבר על משהו אחר. אני רוצה להגיד לכם שנוסף על זה,

מהלך שאני מאמין בו, שיחזק את ירושלים כבירת ישראל, זה חוק ירושלים רבתי. חוק שאני מקווה מאוד שנגיע להשלמה שלו בהמשך המושב הבא, שמדבר על צירופם, יצירת מטרופולין של ירושלים, חיזוק הרוב היהודי בירושלים, שבעיני זו משימה ממדרגה ראשונה, לצרף את מעלה אדומים, לצרף את ביתר עילית, ליצור רוב חזק בירושלים, מצד אחד, וגם לטפל בנושאים של מטרופולין, דבר שקורה בכל העולם. אנחנו רואים את זה בלונדון,

תפיסה שמדברת על תשתיות, תפיסה שמדברת גם על תעסוקה וגם על תרבות. הדברים האלה, ראוי שיתנהלו ברמה המטרופולינית, וכך גם נחזק את ירושלים, נוסיף כ-150,000 יהודים לירושלים רבתי, ההצבעה תהיה על ירושלים רבתי. לגבי השכונות שמחוץ לגדר ההפרדה, אנחנו מדברים על כפר עקב ועל מ"פ שועפאט וענתא, השכונות האלה יישארו בירושלים רבתי, אבל ראוי שיצאו למועצה מקומית נפרדת כך שמעמדן יהיה זהה לזה של מעלה אדומים, ובעצם נוכל לחזק בהן את המשילות, נוכל להקדיש להן תקציבים.

לצערי, זה הופך להיות no man's land, עיריית ירושלים לא יכולה להיכנס מעבר לגדר, בגלל הפשע והטרור שיש באותן שכונות, ואנחנו חייבים לדאוג, גם בשכונות האלה, לשלטון ולריבונות ישראלית. בדבר הזה אנחנו אשמים שאנחנו לא מטפלים. אורח החיים של אותם תושבים בשכונות האלה מתבצע בתוך הגדר, בתוך ירושלים עצמה, במערכת החינוך ובתעסוקה, אבל בסופו של דבר, גם בנושא ארנונה, גם בנושא תכנון, כל הדברים האלה צריכים לקרות, והיום המצב לא טוב, עם מה שקורה שם. בעניין הזה יש לי תמיכה מלאה גם בהצעת החוק הנוכחית, שמדברת על כך שהם יישארו מועצות ישראליות לכל דבר, אבל לא חלק מירושלים עצמה. אני אומר שזה מהלך שנוביל בירושלים רבתי, אני לא רואה שום סיבה להתנגדות, לא מהשמאל ולא מהימין. כמובן, בהתחלה רצינו להוביל את זה עם ריבונות, נכון לעכשיו, בשל המצב המדיני, הריבונות היא מהלך שנצטרך להמתין אתו מעט, אני מקווה מאוד שגם אותו נצליח לקדם במושב הבא, אבל בוודאי ובוודאי, חיזוקה של ירושלים ברוב יהודי מוצק, זה ירושלים רבתי.

תודה רבה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת מאיר כהן. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה לך, חברי, חברותי, ראשית לכול אני רוצה לומר לכם, באגף הימני: אף אחד מכם לא יטיף לנו מוסר, ואף אחד מכם לא יעמיד למבחן את הנאמנות והפטריוטיות של כולנו, ואת הציוניות ואת ההקרבה של כולנו, בצורה כזו או אחרת, על מדינת ישראל. אנחנו פטריוטים לא פחות מכם, ולא משנה איך אנחנו מצביעים. והחוק הזה, החוק הזה הוא מיותר. יש שני חוקים שמחזקים ואומרים שירושלים היא אכן שלמה, מאוחדת, ובירת ישראל: חוק-היסוד משנת 1981, שאומר במפורש: ירושלים לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, ואומר גם שאין לשנות את הסעיף הזה אלא בחוק-יסוד שיתקבל על ידי 61 חברי כנסת, וב-2014, רק לפני שלוש שנים, העברנו את חוק משאל עם, שאומר שבמקרה שממשלה מסוימת תחתום על הסכם, או תחליט שלא בדרך של הסכם, להעביר חלקים ממדינת ישראל שהיום נמצאים בשיפוטה של מדינת ישראל, היא תצטרך או רוב של 61 במשאל עם או 80 חברי כנסת. אז תאמרו לי, בשביל מה אתם צריכים את החוק הזה? מה אתם רוצים להוכיח? מה המטרה של החוק הזה? הכי פשוט לבטל

אבל יותר מזה, אני תוהה כמה מחברי הכנסת בכלל, ואפילו אלה שיושבים כאן, באמת קראו את החוק והבינו את הסעיף שאומר כך: בסעיף 7 לחוק-היסוד, במקום סעיפים 5 ו-6 יבוא סעיף 6, ובמקום "ברוב של חברי הכנסת" יבוא "ברוב של 80 חברי הכנסת"; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת. אני מבטיחה לכם שאף אחד לא קרא, ואם מישהו קרא,

אתם יודעים מה זה? זה סעיף השמדה עצמית. בסעיף הזה, כל החוק שאתם רוצים להעביר, יש בו מנגנון של השמדה עצמית. לכאורה, אתם משריינים, שלא יהיה אפשרי למסור חלקים מירושלים המוניציפלית ב-80 חברי כנסת, אבל מייד אחרי זה אתם אומרים שברוב של 61 חברי כנסת אפשר לשנות גם את השריון של 80 חברי הכנסת. הרי זו בדיחה אחת גדולה, ולא נותר לי אלא לתהות: האם החוק הזה נועד להכניס שתי אצבעות לעיני העולם המוסלמי, שמונה 1.6 מיליארד איש,

האם החוק הזה נועד להתריס בפני העולם כולו, או שמא הוא רק לצרכים סקטוריאליים מאוד מאוד צרים של הבית היהודי, שכנראה מריח בחירות ומחזר אחרי אנשיו, אחרי אנשים שייתנו לו את קולם על חשבון ביטחונה ומעמדה של מדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. בקשה מיוחדת. אחריו, חבר הכנסת מאיר כהן. צר לי. תודה רבה, גברתי, כבוד השר, חברי חברי הכנסת, היה פה דיון, גברתי, הרצפה כבר הפכה דביקה מרוב אורגיית שביעות הרצון העצמית על מה שקרה פה קודם, כמה מיטיבים אנחנו,

ובעיקר הממשלה הזאת, שהיא הגרועה בממשלות ישראל, שלא הייתה גרועה ממנה ומסוכנת ממנה עד כה. ולכן, החוק הזה הוא מיותר, גברתי, כי אין בו שום כוונה כנה לגבי הבירה. חוק הלאום הוא מיותר, לאום אינו צריך חוק,

הוא צריך מורשת, הוא צריך אמון. המדינה הזאת,

ואני רוצה לדייק, היא מדינת היהודים שחזרו לארצם, וכל אזרחיה שגרו בה, לדורותיהם. זה בדיוק המינון הנכון של יהודית ודמוקרטית. וכל דבר אחר קשור לוויכוח בתוך הביבנט שנמצאת על הגב של כולנו כאן, ביבי ובנט. אתה רוצה להגיד משהו?

לך אני מרשה,

אני שומע לך. ולכן מה שאני בא לומר כאן, גברתי, אני רוצה לאפיין דיון שהשתתפתי בו רק אתמול, כי החוק הזה על ירושלים, היות שהוא צריך לעמוד בתחרות על מי יותר לאומן במדינת ישראל, ויש תיאוריה כזאת, שככל שאתה גורם לאנשים לסבול יותר ככה אתה שולט יותר, הייתי עד לאדם שהיה פה יושב-ראש ועדת הפנים, לא שמתי שעון, אז שתי דקות,

תודה רבה. דיון על גבעת עמל. הוסבר לאנשים על גבעת עמל, אחרי ששר החוץ הבטיח להם לתמוך בחוק שעושה אתם חסד,

זה אנשים שנמכרו יחד עם אדמתם, שנוערו כאילו היו פירורים מעל שולחן, ואיבדו את הבתים שלהם מלפני 70 שנה. ואז הוסבר להם על ידי אדם פה, שהטיף מוסר לכולם, חבר הכנסת אמסלם, עוד לא ראיתי רמה כזאת של צביעות כמו שיכולתי לראות כאן, איך אי-אפשר לעשות את הדבר הזה, איך אי-אפשר להעביר את החוק שלהם, שאמור להגן עליהם בבית-המשפט מול כוזהינוף, מול תשובה, אלפסי חלש מול כוזהינוף ותשובה. ואף אחד לא נתן להם סעד. שימוש בשררה בכיוון הלא-נכון, אין חטא גדול ממנו. והאיש הזה בא ומטיף מוסר ליעל גרמן אם היא פטריוטית או לא. אתם לא פטריוטים, אתם לא נאמנים למדינה הזאת, הממשלה הזאת, הגרועה בממשלות ישראל, עושה אינסטרומנטציה במדינה שלה, ומעניין אותה דבר אחד: להישאר בשלטון. ראיתי אתמול את המפגש המבחיל, תסלחו לי, בין ראש ממשלתי לבין המאבטח, ולא משנה מה קרה, בדבר כזה, שמתו בו שני אנשים, בסופו של דבר אחד מהם כנראה חף מפשע, הוא היה בעל הבית, מה קרה? פגשת כבר את החברה שלך? זה עורר בי גועל יותר גדול,

מאשר אצל אלאור אזריה, שהוא הלך לבקר אותו. אלה הם גיבורי האומה, זאת הממשלה: תשתמשו בירושלים, תשתמשו בלאום, הגיע הזמן,

פשוט שתסירו לנו את הביבנט הזאת מעל הגב, ותשחררו אותנו לנפשנו, ואני מקווה שהדבר הזה יקרה מהר מאוד. לא דיברתי כלום על חקירות, ולא על בקבוקים, ולא על נעליים, ולא על ריהוט גן, לא על שום דבר. אני מדבר על התנהלות נואלת ומסכנת, כולל ההדלפה המקרית שקרתה מתוך הדיון של ראש הממשלה בהונגריה. רבאק, מה אתם חושבים, שאנחנו לא רואים מה קורה פה?

חבר הכנסת מאיר כהן. ומעניין שחוק הנכים, למרות כל ההסכמה של הכנסת, עוד לא קרה אתו שום דבר. אז תעלו את ירושלים על ראש, בינואר, בעזרת השם. בינואר, בעזרת השם, זאת התוכנית. גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, שלא נמצא כאן, חברות וחברי כנסת נכבדים, בספרו "האלכימאי" כותב פאולו קואייו, ככה קוראים לו, "החלטה היא רק התחלה. כשמישהו מקבל החלטה", גברתי היושבת-ראש, "הוא בעצם קופץ לתוך זרם חזק שיישא אותו למקומות שכלל לא חלם עליהם בשעה שהחליט". רבי יהודה הלוי הגדיר זאת בקצרה "סוף מעשה במחשבה תחילה". חברת הכנסת מועלם, סוף מעשה במחשבה תחילה. העניין הוא, אדוני ראש הממשלה, שלאורך כל השנים מאופיינת המנהיגות שלך בהיעדר היכולת להחליט. בימים האחרונים אתה,

לא נראה כמו מנהיג שמנווט את הסירה שלנו בבטחה בתוך הזרם הזה. לצערי הרב, אתה נראה כמי שנסחף בזרם שהוא יצר, אתה נסחף מהחלטה שגויה אחת לאחרת, טובע ונאחז בענף הראשון שנקלע בדרכך. האמת, זה לא מפתיע. די להיזכר בחלק מהפעולות שלך כראש המדינה הזאת כדי להבין שזו המנהיגות שלך, פתחת את מנהרת הכותל, וזה הסתיים בהסכם חברון כפיצוי. הורית על חיסולו של משעל, וזה הסתיים בשחרור יאסין ובשליחת הנסיוב להצלתו של משעל. החרמת את טורקיה, וזה הסתיים בתשלום פיצויים למשתתפי המרמרה. דיברת על ביטחון, ותחת רגליך חפר ה"חמאס" מנהרות. איזה החלטות רעות אתה מקבל, עד כדי כך שהעיתון שכל כך מזוהה אתך בחר להדגיש זאת בכותרת הראשית שלו היום. ההחלטה על הצבת המגנומטרים, חלק משלוחיך הגדירו את השב"כ כהזוי. הסרת את המגנומטרים, התקפלת, וכעת, השב"כ הוא הגוף ההגיוני,

שמחרפת נפשה ימים ולילות סביב ההחלטה המקורית שלך, היא זו שלא בסדר. לבקשת הירדנים, גם המצלמות שהוצבו בהר מוסרות. בוודאי צפית בנתוני הסקרים של אמש, שהראו כי אזרחי ישראל כועסים עליך, ועכשיו זה לא רק השמאלנים, הפעם זה כולם. בתגובה אתה מנחה, בשליפה ובאישון ליל, את שר הביטחון לערוך חיפוש יסודי על כל מתפלל, גם את זה אתה תבטל,

בינינו, אדוני ראש הממשלה, אני לא רוצה לומר ששמחת, אבל כל העניין עם המאבטח בשגרירות ירדן היה עבורך האור בקצה המנהרה החשוכה שאליה הכנסת אותנו. עכשיו אין אור בקצרה המנהרה, ולא סולם לרדת ממנו.

אדוני, כי מודל קבלת ההחלטות שלך מושתת בעיקר על המשוואה "מה טוב לי פוליטית", והוא לא מוביל אותנו לחוף של ביטחון ויציבות. אני לא עומד כאן כדי להשמיץ אותך, חלילה. אתה הרי יודע שאנחנו ביש עתיד לא מחפשים אותך, אלא בוחנים כל החלטה באופן ענייני.

רק השבוע ביטלנו את הצעת האי-אמון שלנו כדי להפגין סולידריות ואחדות כלפי חוץ. אבל מה בדיוק אתה עושה? לאן אתה לוקח אותנו? אני חייב לומר לך, כמו רבים מאזרחי ישראל, יש בי געגוע למנהיגות אחרת, מנהיגות שיודעת לקבל החלטות ולעמוד מאחוריהן. טובות יותר, טובות פחות, זה לא העניין. נחישות, החלטיות, אומץ, מנהיגות, חזון, זה העניין. ומיום ליום ברור לכולם שזה חסר לך וחסר בך.

יש לנו מנהיגות כזאת באופק, והיא תהיה זו שתוביל את ישראל בשנים הבאות. לצערי, הדרך לשם רצופה החלטות שגויות שלך. חברי הליכודניקים, אחי הליכודניקים: התעוררו, נא לסיים בבקשה. התעוררו,

התעוררו ואמרו: די, מגיעה לכולנו מנהיגות אחרת.

תודה רבה. חבר הכנסת עפר שלח, שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי, כמה עלובה ומגוחכת הממשלה הזאת.

ראינו את שני צדדיה בימים האחרונים,

רוממות רטורית בלתי נסבלת, שבה לוקחים חקיקה קיימת, משאל עם שקיים, החלטה שכבר נפלה והכנסת אשררה אותה אפילו בחוק-יסוד, במקרה של הסדר מדיני שיהיה בו ויתור על חלקים שהם בריבונות ישראל, ללכת או ברוב של 80 חברי כנסת או במשאל עם, ועל זה מחוקקים איזה חוק משונה, שמצד אחד יש בו 80 ח"כים ומצד שני אפשר יהיה לבטל אותו ב-61,

אפילו האנשים שכתבו אותו, לא ברור להם למה הוא מתייחס, וכל-כולו רטוריקה ריקה, תחרות בין חברות הקואליציה מי יבלבל יותר את המוח על קדושת ירושלים, ואפס מעשה. ובצד השני המעשה, שבו ישראל מוותרת, ממשלת נתניהו מוותרת,

נקודה-נקודה, על הריבונות ועל המימוש שלה, ובתהליכים של קבלת החלטות שלא ראויים לגן ילדים אבל חוזרים בממשלה הזאת פעם אחרי פעם, חזרו בפרשת קלקיליה, וחזרו בפרשת הצוללות, ופורטו בדוח מבקר המדינה על הקבינט בצוק איתן, פעם אחרי פעם, בלי לתקן את הדברים האלה, מקבלים החלטות ואחר כך מבטלים אותן, ובפועל מסתכל עלינו העולם ואומר: אלה ריבונים? אלה יקבלו החלטות אם לעשות ככה או לא ככה? אלה ישמרו על הריבונות בירושלים? הם לא מסוגלים אפילו להציב מגנומטר באיזשהו מקום ולהחזיק אותו 24 שעות. אז זה מה שהממשלה הזאת עשתה בשבוע האחרון, וזה החוק שאתם מביאים לנו פה, כל-כולו רטוריקה ריקה, העלבה של אנשים ותקיעת אצבעות בעיניים, ובזה אתם עסוקים בזמן שבמדינת ישראל אין משילות ואין ממשלה.

תודה רבה. חבר הכנסת מרדכי יוגב, בבקשה. שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד שר הבינוי, זה יום שיש בו גם עצב, לכנסת ישראל, אם הגענו למצב שאנחנו נזקקים, במפלגת הבית היהודי, ביוזמת חברתי חברת הכנסת שולי מועלם, לקדם חוק שימנע את חלוקתה של ירושלים, עיר הבירה שלנו, עיר שעליה חלמנו כולנו, ואני משוכנע שגם חברי מהצד השמאלי של המפה, גם הם חלמו וגם הם רוצים. אבל אם הגענו ליום שבו מישהו בכנסת ישראל חושב לחלק את העיר הזאת, אז זה יום קשה לעם ישראל ולכנסת ישראל.

למי שכן אולי מבולבל, ירושלים לא נדל"ן, והיא לא נתונה לדיון, וחבל ש-50 שנות איחוד העיר לא הספיקו למישהו מהיושבים כאן להבין שאנחנו לא מתכוונים לזוז, לא משום מקום מחבלי האבות, ובפרט לא מירושלים, וגם לא מיהודה ושומרון וממקומות נוספים,

ההתנגדות של חברי חברי הכנסת הערבים לחוק ברורה: הם חיים בחלקם על סיפורי בדים, כפי ששמענו פה,

או על שקרים והסתה, וצריך לומר את ההיסטוריה האמיתית, ש-2,500 שנה, עוד בטרם אותו סיפור של מוחמד שקשר את סוסו לכותל, כבר היו בהר המוריה אברהם ויצחק, ו-1,000 שנה לפני שנבנה המסגד, בשנת 638 לספירה, כבר עמד בית-המקדש הראשון של היהודים, וכך גם השני. ההתנגדות של חברי מהשמאל היא באמת תמוהה, שלא לומר לפעמים,

ודאי לא של כולם,

ואני משוכנע שבן גוריון, וכך אנשי ההגנה והפלמ"ח, שהתאמצו על העיר והשליכו את כל חטיבות הלוחמים כדי לשחרר אותה, חטיבת ירושלים וחטיבות הראל, ושאר הלוחמים, שחיים עמנו ושנפלו על כיבוש ירושלים, מתביישים שיש אנשים שחושבים למכור או לוותר על משהו ממנה. אז כשיש בבית

שאולי שכחו משהו מעברנו, זה מחייב אותנו להגן על העיר הזאת, ועל הארץ הזאת, ולחזק עוד יותר את האום של הבורג עם השייבה, ולחוקק את החוק הזה. אין לנו שום מנדט לחלק את העיר הזאת. זו עיר שכל העם הזה חלם עליה, אלפיים שנות גלות ועוד אלפיים שנה לפני כן, והיא שייכת לכל הדורות, לאלה שבעבר ולאלה שבעתיד, החולמים, כולנו, על כך שגם ייבנה בית-המקדש במהרה בימינו. העיר הזאת לא שלנו כי כבשנו אותה לפני 50 שנה, או כי בא לנו, זו עיר אבותינו ואבות אבותינו, והיום ייקבע,

בחוק הזה שירושלים שלמה ומאוחדת, ולא יהיה אחד שידמיין פתאום לנסות לחשוב להחיל עליה איזשהו מעמד של חלוקה, והדבר מדבר גם פנימה,

וגם מישהו מאומות העולם שיחשוב שהדבר הזה הוא אפשרי, וכך תישאר שלנו לנצח-נצחים. ביום הזה נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, ונחזק את אחיזתנו באמצעות החוק הזה,

בירושלים, בכל ארץ ישראל. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.

תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון. מה זה? למה?

זה לא, חברים, יש כאן רשימה שקיבלתי מהמזכירות. אבל ביקשנו לשנות. חיים ילין, ואחר כך, למה הרשימה לא מסודרת?

שקיבלנו. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה.

כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, הקיבוצניקים, ואני ביניהם, מומחים להעביר תקנונים ברוב רגיל ולנעול אותם על שני שלישים מהחברים בפעם הבאה. שיטה מדהימה. רוב רגיל בוחר שבפעם הבאה צריך לפחות 75% להעביר תקנון. תקשיבו, לא המצאתם שום דבר, רק שכשקיבוץ עושה את זה, הוא עושה את זה פנימה, לתוך הקהילה שלו. אתם, מה אתם עושים? מפרקים את מדינת ישראל. הרי מה יותר לגיטימי? הרי יש כבר חוק, חוק שנותן אפשרות דמוקרטית לשאול את העם מה הוא רוצה, הדבר הכי פשוט שיש. אבל אתם רוצים לקחת את ירושלים ולעשות ממנה פוליטיקה. מוטי יוגב, פוליטיקה. אין עוררין על ערך ירושלים, אין לאף אחד ויכוח על ירושלים השלמה, ואני רוצה להזכיר לך שטדי קולק,

באגף הזה, שכחו מי הוא היה בכלל, הוא זה שחיבר את ירושלים. והיום הם מדברים, חלק מהמפלגה הזאת, מהמחנה הציוני, שלא צריך. הם שכחו, כמו שגם אתה שכחת, חיים ידידי, אתה שכחת שכשגוש קטיף היה קיים,

והפכתם את ירושלים לעניין פוליטי ולא עניין של נשמה,

חיים ידידי, שכחת שכשגוש קטיף היה קיים, היה לך ביטחון ביישובי עוטף עזה.

אני רוצה להגיד לך שהממשלה הימנית שלך,

הימנית ביותר, ואני מקריא לך את זה, ועוד נשוב לכל יישוב ויהיה לך ביטחון ביישובי חבל אשכול. כי השר גלנט שלח אלי, השר גלנט שלח אלי את הדוח הזה: 24,000 יחידות בירושלים נבנו בעשור האחרון. בשנת 2016, הביזיון הגדול ביותר, 2,051 יחידות דיור, ב-2015, 3,000 יחידות דיור. ראו איזה פלא, בממשלה הקודמת היה שיא השיאים, בשנתיים. יש עתיד, בממשלה, הם הוכיחו שהם מסוגלים לבנות בירושלים יותר מכל הממשלה הימנית הזאת. על מה אתם מדברים בכלל? אבל פוליטיקה, כמו כל דבר אחר, אתם יכולים להרוס את ירושלים בשם הפוליטיקה, אין לכם בעיה, העיקר להמשיך לשבת על הכיסא, זה מה שאתם עושים. כבוד היושבת-ראש, אני חייב להגיד, כאחד שעלה והתפלל לירושלים יום ולילה, בבית-הספר, יום-יום, יום-יום, שלא יספרו לי הימין מה זה ירושלים בשבילנו, במיוחד בשביל העולים, שאתם רואים אותם נוחתים בבן גוריון ומנשקים את הקרקע, תסיים בבקשה. דבר ששום צבר לא עשה בחיים שלו.

ואתם באים ומדברים אתנו ומלמדים אותנו מה זה ירושלים?

כבוד היושבת-ראש, אני רוצה להגיד את המשפט האחרון.

אחרי כל הוויכוח, ואני לא רוצה בכלל לקבל על מה היה ואיך היה, כבוד השר גלנט, אני אומר לך שאני מעריך אותך, ואני יודע מתוך היכרותי אתך, שאתה לעולם לא תוציא מילה מהקבינט. אבל אני אומר לך, אני מתבייש שכל הוויכוחים שיש בקבינט מופיעים כל יום בערוץ 2, בערוץ 10, ב-20:00 בלילה. תודה. מתבייש בקבינט שמנהל לנו את המדינה, מתבייש בהדלפות. תודה רבה. זה לא אישית אליך, אבל תבדקו מי מדליף, כי הוא מפרק את החוסן של מדינת ישראל. חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתחרות מי יצהיר יותר נאמנות לימין המשיחי, המתנחלי, כמעט, הייתי אומרת, ההזוי. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק של חברת הכנסת שולי מועלם, אחרי שהיא לא הצליחה לעלות להר הבית ולהפוך את הסכסוך כאן מסכסוך לאומי לסכסוך דתי, הביאה לנו עכשיו הצעת חוק שמבקשת לסנדל כל סיכוי להסדר עתידי, ואנחנו יודעים שלא יהיה שום הסדר בלי פשרה בירושלים. וכשעמדנו במקומות שעמדנו, לא התפללנו לאל-וואלג'ה ולא התפללנו לשועפאט, ותצטרך להיות פשרה, גם אם אתם רוצים עכשיו לבנות בין ירושלים לצפון הגדה או למזרח הגדה, לבתר את הגדה המערבית, ליצור מצב שלא יהיה אפשר להגיע כאן להסדר. כל מה שאתם רוצים זה לסכל כל סיכוי להסדר. זה שאת אומרת את זה,

אני יודעת את העמדות שלך, אבל הממשלה תומכת בחוק הזה? חברי הקואליציה תומכים בחוק הזה? מה התחרות הזאת מי יצהיר יותר נאמנות לירושלים? לפני כמה שבועות התקיימה ועידת הארץ לשלום. הופיע בה שר החינוך בנט, שקודם ראינו אותו פה במופע השתלחות, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אני מודה שאני לא זוכרת פופוליזם כזה כבר הרבה זמן. ואמר בנט בוועידת השלום של הארץ, הוא אמר ככה, אני מצטטת: ירושלים היא מעל הרציונל. ואחר כך הוא הוסיף את המשפט, שאני לא מבינה איך עברנו עליו לסדר-היום, הוא אמר: מוטב ירושלים מאוחדת מהסדר מדיני. אתם מבינים את זה? בנט, מה הוא אמר? מוטב ירושלים מאוחדת מהסדר מדיני. אז מה הפלא שעומדת כאן שולי מועלם ומסבירה לנו באותות ובמופתים על הקשר הרגשי שלנו לירושלים, שהחלק המזרחי שלה,

הוא עיר בזבל. לא מנקים שם, ולא בונים שם, עיר בזבל, ככה הפכו את ירושלים המזרחית. ומסביר לנו בנט שירושלים מאוחדת חשובה יותר מהסדר מדיני. אתם השתגעתם? אם ירושלים הייתה כל כך משגשגת תחת הממשלה שלכם, ולא הופכת למוקד של טרור, ולא הייתם מחליטים החלטות מעוותות, אה, גם לטרור אנחנו אחראים.

לגלגל את האחריות לפתחה של המשטרה, כי לא רוצים לקחת החלטות, כי ראש הממשלה נתניהו חש את בנט נושף בעורפו, ובמקום לקבל החלטות מדיניות הוא קיבל החלטות פוליטיות. חברי חברי הכנסת, לפני 68 שנים מתאר עמוס עוז, אני רוצה לקרוא לכם את זה, מתאר עמוס עוז בספרו "סיפור על אהבה וחושך" אחד הספרים הכי יפים שנכתבו כאן, במדינת ישראל, מתאר את ההתרגשות והחגיגות ברחובות ירושלים של אז, כשהקהילה הבין-לאומית הכירה במדינת ישראל, וזה היה הרבה לפני הכיבוש. והוא מספר, אני מצטטת: "מיד ליד ומפה לפה עברו בקבוקי המיץ, הבירה והיין, וזרים התחבקו ברחובות ונישקו זה את זה בדמעות". סוף ציטוט.

ו-68 שנים אחרי, אנחנו דנים בחוק ירושלים, בעיר מפולגת ומחולקת שנשפך בה דם מיותר, בעיר שבה כל ילד שלישי הוא עני, בעיר שיושבת על חבית של חומר נפץ, של חברת כנסת שרוצה ב-80 חברי כנסת למנוע כל סיכוי להסדר.

אני מסיימת במשפט אחרון, אדוני.

אני רוצה להציע עוד חוקים שנועדו לסנדל את העתיד: לא תוקם קואליציית שמאל אלא ברוב של 80 ח"כים, לא ייחקר רוב ממשלה אלא ברוב של 80 ח"כים, לא יפונה בנט ממשרד החינוך אלא ברוב של 80 ח"כים, ולא יוזכרו המגנומטרים אלא ברוב של 80 ח"כים. תודה, אדוני. תודה, למה נתת להם רעיונות, אבל? זה יבוא במושב הבא. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. אני מבקש לנסות להקפיד על הזמנים. אחריה, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

תודה לך, סגן יושב-ראש הכנסת, חברי וחברות הכנסת, אני חייבת לומר שלצערי הרב לא הצלחתי להתבטא עד כה על החוק הזה, מכיוון שאתמול עם פתיחת ישיבת ועדת החוקה בפעם הראשונה, הראשונה, שנדון תיקון, הצעת חוק לתיקון, חוק-יסוד בכנסת, והוא כבר מובא היום לקריאה ראשונה, בלי שהתקיים דיון רציני, בלי שהגיעו מומחים מארגונים שונים שמכירים את השטח המוניציפלי של ירושלים, בלי שהגיעו נציגים של עיריית ירושלים אולי קצת לספר למציעי החוק כיצד הגדר, החומה, עוברת באופן שהוא לא מוניציפלי, כיצד חלק מהיישובים, כמו כפר עקב, נמצאים מחוץ לגדר, ואחרי מחסום קלנדיה, אבל הם שטח מוניציפלי של עיריית ירושלים, ולעומת זאת יש אזורים בירושלים שנמצאים בתוך הגדר וירושלים מספקת להם שירותים מוניציפליים, אבל בעצם הריבונות היא של הרשות הפלסטינית. לצערי הרב, כהרגלה של הקואליציה הזאת בשנתיים האחרונות, בקדנציה הזאת, בכנסת העשרים, בכל פעם שמגיע חוק הם רוצים שנהיה חותמת גומי. אין באמת דיון רציני.

הועפתי מהישיבה, ומובן שלא התנהל שום דיון רציני, מכיוון שרק חברי הכנסת הגיעו, ולא הוזמנו נציגים ולא התקיימה שיחה אמיתית בנושא. אבל אנחנו מכירים את השיח הזה, על ירושלים, שיח מתלהם, שיח של ססמאות: "לא נחלק את ירושלים" מה המשמעות של "לא נחלק את ירושלים"? האם רוב הציבור יודע בכלל איפה זה כפר עקב? איפה זה שועפאט? בית חנינא? האם הציבור יודע להגיד מה ירושלים ומה לא, על פי תפיסתו? אם ניקח עכשיו 90% מהציבור ונעשה להם סיור בירושלים, האם הם יחשבו שהשכונות האלה, של מזרח ירושלים, הן אכן ירושלים כמו שהוא לומד בבית-ספר או כמו שמנסים לספר לו, שזאת ירושלים שלנו, שלא נוותר עליה? בסופו של דבר, המאבק האמיתי שלכם התגלה בשבוע האחרון, וזה על הר הבית.

שאתם הפכתם אותו לסמל, ואתם הפכתם אותו לסמל המחלוקת, ואתם הפכתם את המאבק הלאומי פה למאבק דתי,

זה הסיפור האמיתי, כי לא מדובר פה במאבק על דת, וחבל שהחרדים לא נמצאים פה, כי החרדים לא שותפים למאבק שלכם. אתם הפכתם מאבק דתי למאבק לאומני. החרדים גם לא חושבים שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו.

אתם גם חוטאים ליהדות, אתם גם חוטאים לישראליות, אתם גם חוטאים להומניות, ובעיקר, אתם חוטאים לשלום, לדו-קיום, לשוויון כאן, ולשקט ולביטחון. בסופו של דבר הדרך שלכם מובילה אותנו לחוסר ביטחון לאזרחי ואזרחיות ישראל, לחוסר שקט, לסכסוך לא רק ישראלי פלסטיני, אלא סכסוך של ישראל עם שאר העמים מסביבנו והמדינות סביבנו. אתם מובילים אותנו להצתה ולשרפה. תודה רבה, חברת הכנסת רוזין. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, לא נמצא, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לא נמצא. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש,

התכנסנו כאן בבהילות בשבוע האחרון של המושב, מהיום להיום, בלי לדעת על זה מראש, לדון בחוק-יסוד, ולא סתם חוק-יסוד חוק-יסוד שנושא את הכותרת "חוק-יסוד: ירושלים". ירושלים בירת ישראל, ירושלים, אחד מנושאי הליבה של הסכסוך, ירושלים עיר שהוגדרה כבר מאוחלקת, כלומר מאוחדת אבל מחולקת, בטח ובטח בין שליש מתושביה משוללי זכויות, תשתית וכל טיפול מוניציפלי או אחר. ואני רוצה לתקן את הכותרת,

ירושלים, מגיע לה יותר מהחוק הזה, שהוא לא באמת חוק-יסוד. זה לא חוק-יסוד: ירושלים, חברות וחברים, זה חוק-יסוד: המגנומטר. הסיבה היחידה שהחוק הזה הובא לכאן, בדרך שהובא, באופן שהובא ובעיתוי שהובא, הי שמישהו היה צריך לשקם את הכבוד הלאומי של קואליציית הימין הקיצוני אחרי פארסת המגנומטר. זאת הסיבה שזה הגיע לכאן בדרך הזאת ובעיתוי הזה, כי בנט וביבי לא ידעו מי יאגף את מי מאיזה ימין, וגלעד ארדן לא ידע אם הבהילות שבה הציבו את המגנומטר היא שנייה במהירותה רק למהירות שקיפלו אותם משם אחרי שראינו תוצאות שעלו בחיי אדם, ישראלים ופלסטינים. ואז מישהו שאל את עצמו: מהר מהר, מה נעשה? יש לנו רעיון. יש מילות קסם שתמיד עובדות, "ירושלים" ו"לאום". לכן הכנסת התכנסה היום לדון בשני חוקים: אחד, חוק-יסוד מקושקש, מטורף, שמבטל חוק-יסוד אחר, שאף אחד לא יודע אם זה רוב של 80 או רוב של 61, אף אחד לא פתח מפה, אף אחד לא יודע על איזה חלק מירושלים הוא חל ומה בדיוק הוא מחיל עליו, אם החוק הזה מכניס שכונות לשטח המוניציפלי של ירושלים או מוציא שכונות מהחלק המוניציפלי של ירושלים. אם יש כאן מישהו אחד באולם שיודע מה החוק הזה עושה, שיצביע בעד. אבל אין כאן אחד כזה, כי אף אחד לא יודע. והדבר השני זה חוק הלאום. ראש הממשלה מודיע שהוא מגיע לממשלה, מגיע ומבטל, מגיע ומבטל.

כי הוא צריך לדפוק על החזה עם הכבוד הלאומי של המגנומטר. זה הסיפור שקרה כאן כרגע. במקום לנהל מדיניות אחראית, שקולה, שתציל חיי אדם,

חס וחלילה, על תשפר את איכות החיים שלנו, תשפר את העתיד שלנו כאן, תוביל אותנו לעבר מציאות בת-קיימא, מנהלים מדיניות היסטרית, מבוהלת, פחדנית, מסתגרת, ובסופו של דבר מביאים חוק-יסוד, וחושבים שבזה נקנה, שככה הצלנו את הכבוד הלאומי שלנו. קשקוש מקושקש, וככה ראוי להתייחס לחוק הזה, גם עכשיו בקריאה הראשונה, וגם בהמשך.

תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. כבוד היושב-ראש, חברי בכנסת, אני לא יכול לעמוד כאן בלי לומר לידידי ומושא הערצתי, בני בגין, שלא נמצא פה: מילותיך אשר למדינה יהודית דמוקרטית, ששוויון הזכויות לכל אחד ואחד מאזרחיה הוא ערך עליון ומקומו בחוק הלאום, מילותיך חשובות וראויות ללימוד בבתי-הספר במערכת החינוך בישראל. החוק הזה, שאנחנו מדברים עליו, הוא חוק רע. הוא חוק שבראש ובראשונה נועד להרחיק אופציה לתהליך מדיני, גם מול מדינות באזור, גם מול הפלסטינים, תהליך מדיני שבימים אלו מחכה למימוש, מדינות רבות באזור מחכות לקריאת כיוון חיובית מצדנו, וזו לא באה.

חברים בקואליציה, מובילי החוק הרע הזה, שברור שיעשו כל מאמץ למנוע תהליך מדיני מכל סוג שהוא. וחיו על חרבם, זו ססמתם. האמינו לי, אני יודע מהי חרב, כמו חברי וידידי יואב גלנט.

אנחנו יודעים, כמה נכון לעשות הכול כדי להימנע משימוש בחרב. אני תמה על חברים בקואליציה שרצים מאחורי יוזמי החוק הזה, ואינם מנסים לצאת מהשביל הרע הזה, שמותווה להם. לעצם נושא ירושלים, ירושלים היא בירת ישראל לנצח, אין שאלה בנושא הזה. ואל תעזו, חברי מהימין, להאשים, כדרככם, אותי ואותנו שחושבים אחרת, כעוכרי ירושלים ומדינת ישראל. השאלה איזו מין ירושלים אנחנו רוצים. אני רוצה ירושלים יהודית, עם רוב יהודי לנצח, שאיננה זקוקה לכוח, לא צבא ולא משטרה, כדי לשלוט בה ברוב יהודי ברור ובדרך דמוקרטית ראויה. החוק הזה נועד למנוע את הפרידה שלנו מכפרים ומשכונות שאינם ירושלים. חברי הכנסת, זה עוד חוק כוחני מיותר. אין בו צורך. כשיגיע היום להיפרד מהפלסטינים, יהיה נכון להיפרד מאותן שכונות שאינן ירושלים בירת ישראל, ולעבר היפרדות מלאה מהפלסטינים, כאשר גושי ההתיישבות, מחוזקים, יישארו בידינו. ואיננו מוותרים בשום אופן על מרכיבי הביטחון, מבוססי צה"ל חזק וממשלה אחרת, כן, אחרת, שמאחדת את החברה הישראלית במקום לפלג אותה. אפילו בחוק הלאום, שאתם עוסקים בו היום, אתם עושים הכול כדי לפלג את העם. אני קורא להצביע נגד החוק הרע הזה, ובהמשך גם נגד הממשלה הזאת.

תודה, אדוני. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חברת הכנסת מיכל בירן.

"הלנצח תאכל חרב" סימן שאלה, סימן שאלה עקום בצורתו, לקביעה "לנצח תאכל חרב" סימן קריאה ישר. זו משמעותו האמיתית של החוק הזה. הרי ידוע, ואלה שהציעו את החוק יודעים טוב מאוד, שלא נברא ולא יהיה שום מנהיג פלסטיני שיהיה מוכן לוותר על ירושלים המזרחית, בירת פלסטין. לא יהיה דבר כזה. התוצאה, עם החוק הזה, שלא יהיה הסדר מדיני. אין סיכוי להגיע לשלום. וכן, לנצח תאכל חרב. מי שמצביע בעד החוק הזה מצביע מלחמה תמידית, מצביע על קבורתו של חלום השלום, שרבים בארץ הזאת עדיין חולמים אותו. זהו חוק אנטי-דמוקרטי בעליל, רוב בכנסת יקבע שלא הרוב קובע.

כביכול בצורה דמוקרטית מעבירים חוק אנטי-דמוקרטי. כי מה משמעות ה-80? משמעות ה-80, שהרוב לא קובע. ומה זה הרוב לא קובע? זה אנטי-דמוקרטי. אתה לא יכול לבוא ולהגיד ולטעון: דמוקרטיה, כשאתה טוען שאתה רוצה רוב של 80, כי רוב של 80 הוא רוב אנטי-דמוקרטי. כי אם יהיה 51%, או 55%, או 60, או 70 לא יעזור, לא יעבור החוק, לא תעבור החלטה. צריך 80. כלומר, המיעוט יקבע. זה חוק של אוליגרכיה, של שלטון המיעוט. מציעי החוק חושבים שביום מן הימים הם יהיו מיעוט, ורוצים לשריין מעכשיו את עמדתם הפוליטית בחוק. זה דבר הזוי, מטורף. זהו שפל חסר תקדים. הכנסת הזאת מגיעה לשפל. אנשים שעושים את החוק הם מחרחרי מלחמה, תאבי דם, לא אכפת להם, למען אתוס מטורף, למען טירוף הדעת שלהם, למען חלומות לא יודע מאיפה הם מביאים אותם, משיחיים, מוכנים לרמוס כל דבר, נא לסיים. לשפוך את כל הדם בעולם. בבית-המקדש, אומרים ששפכו דם של פרות, אתם רוצים לשפוך דם של בני אדם בשביל החלומות שלכם. תתביישו. תודה רבה, אדוני. ואני חשבתי שהכנסת הזאת הגיעה לשפל כשחבר כנסת מהמפלגה שלך, אתם מביאים, אתם מחרחרי מלחמה. נכנס לבית-סוהר על שיתוף פעולה עם רוצחים ומחבלים.

אחראים לשפיכות דמים. חברת הכנסת מיכל בירן, בבקשה. על שיתוף פעולה עם רוצחים ומחבלים. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת מהמפלגה שלך,

נכנס לבית-סוהר על שיתוף פעולה עם רוצחים.

חברת הכנסת מיכל בירן, אחריה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. מיקי פה?

יופי.

לא, כי הסיעה עשתה הרבה החלפות. אנחנו שותפים לטקס

יואל, אל תתסיס. אותו דבר.

אותו דבר. תודה. לא, אל תגיד לי ככה, שאני כמו מחרחרי מלחמה. אתה לא כמו, אבל גם אתה מסית, ג'מאל, גם אתה.

של ירושלים להיות עם אוריינטציה יהודית, כבירתו של העם היהודי לנצח-נצחים. מי שעושה את זה זה אך ורק אתם. עכשיו, החוק הזה הוא אפילו לא חוק

בכלל לעלות הנה, כי החוק הזה, חוץ מאצבע בעין אין לו שום משמעות, הרי צריך 61 חברי כנסת לחוקק את החוק הזה, וצריך 61 חברי כנסת לבטל את החוק הזה,

שכל כוונתו היא רק לסתום את הגולל על האפשרות בכלל להידבר.

אני באמת תוהה:

שכל הזמן רק מחפשים איך להגביר את הלהבות. השבוע הם כמעט, לצערי, הצליחו. אני מקווה מאוד, אגב, בשני הצדדים.

בעיני אין הבדל בין ג'מאל זחאלקה, שהוא לאומן פלסטיני,

אין הבדל. שניהם רוצים לראות פה רק מצב של מלחמה כל הזמן. אבל הרוב השפוי בבית הזה באמת באמת רוצה להגיע להסדר, ואין הסדר בלי ירושלים, ועיסאוויה היא לא ירושלים.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת עפר שלח.

אז יוסף ג'בארין. אוקיי, בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הישיבה, חברי חברי הכנסת,

החוק שהממשלה מביאה היום, הקואליציה מביאה היום, הוא חוק פחדני. הוא חוק שבו אתם למעשה קוברים את הראש בחול ולא מסתכלים למציאות בעיניים. למה צריך בדיוק 80 חברי כנסת כדי להוציא את שועפאט מירושלים? מה יש בשועפאט או בג'בל מוכבר, שמעולם לא היו,

וכולם יודעים את זה, חלק מירושלים ההיסטורית, שאין בהם שום גרגר חול קדוש ליהדות, ואין אפילו יהודי אחד שחי שם, אחד שחי שם, מה יש במקומות האלה שהוא כל כך חשוב לכם? מה האובססיה שלכם שתושבי שועפאט יהיו תושבי ירושלים? נראה לכם הגיוני שפה, בכנסת ישראל, יהיה אפשר ברוב רגיל לבטל את בית-המשפט העליון, או להחליף לשיטת משטר מלוכנית שבה שושלת נתניהו תשלוט עד לקץ הימים, אבל כדי להכריע שמחנה הפליטים שועפאט לא יהיה חלק מירושלים, בשביל זה אתם מבקשים 80 חברי כנסת? אתם משנים פה סדרי עולם מכל כיוון ברוב מזדמן, אבל דווקא את ג'בל מוכבר ושועפאט אתם מבקשים לשריין ב-80 חברי כנסת? על מה ולמה? גם אם החוק הזה יעבור, הוא יעבור, כמו שגם אנחנו, הדבר הראשון שנעשה כשניבחר, אנחנו נבטל אותו, אני מודיע לכם שהנחתי היום על שולחן הכנסת את החוק שלי, שקובע שממשלת ישראל תציג תוכנית לנתק את הכפרים הפלסטיניים ממדינת ישראל ומירושלים. הצעת החוק שלי היא פשוטה וברורה, כולנו מכירים את האיחוד המרגש ב-67' ירושלים שלנו, עם ירושלים הירדנית, שאוחדה לירושלים אחת.

אותם כפרים פלסטיניים שהם חלק מהגדה לא היו ירושלים. הממשלה קיבלה החלטה להוסיף אותם לירושלים, ואז נוצרה כאן מציאות קשה, שמערערת את הביטחון של ירושלים, מסכנת את מעמדנו, מעמד העם היהודי, בשמירה על הריבונות בירושלים, עומס כלכלי גדול וסכנה דמוגרפית. אני רוצה לשמור על ירושלים מאוחדת. אני רוצה את ירושלים יהודית ודמוקרטית לדורי-דורות. אני רוצה ירושלים של זהב, של נחושת ושל אור.

בחוק הזה, מקימים במו ידיכם את ירושלים הפלסטינית, את ירושלים של שועפאט וג'בל מוכבר וצור באהר. אתם מבטיחים את המשך הידרדרותה של ירושלים, שמצבה כבר היום לא מזהיר, לעיר בירה ענייה, חלשה, שסועה ומדממת. נא לסכם. אני מסיים, אדוני. גם אם הצעת החוק הגרועה הזאת תעבור, כשבמושב הבא אני אעלה את הצעת החוק שלי, שמבקשת לעשות את מה שנכון ומה שכולם עמוק בפנים יודעים, אני מצפה שיהיו כאן 80 ידיים בעד ירושלים יהודית ודמוקרטית.

תודה, אדוני. חבר הכנסת טאלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אתה לא חייב, אל תיראה כזה מבואס, מצטער שהפרעתי לך, אתה פשוט רשום. אתה רשום, מה זה "לא רשום", אתה רשום.

כן, אדוני, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב בראש, חברי חברי הכנסת, גם שרים, תראו, מה הבעיה של חוק ירושלים? רוצים לעשות מבחן, וכבר שמעתי בצהריים את השר לוין לציונות של יושב-ראש תנועת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, ושל יושב-ראש מפלגת העבודה, אבי גבאי. כל בוקר אנחנו קמים בכוננות ספיגה, איזה מבחן יעשו לנו היום: האם אנחנו מספיק לאומיים? אז יהיה חוק הלאום, האם אנחנו אוהבי ירושלים? אז יהיה חוק ירושלים, האם הדגל שלנו כחול-לבן? אז עשו גם חוק הדגל, האם אנחנו מספיק ציונים? אז איך נעיף מפה הכי מהר חברי כנסת ערבים, שלא תמיד אנחנו מסכימים אתם, אבל יותר טוב שלא יהיו פה. ואם לא, אז אולי אנחנו לא ציונים. ואחרי זה גם ימשיכו להטיח בנו, להסתכל: אתם שמאל. אנחנו לא שמאל, אבל בעיני שמאל זה לא בושה. אני צריך להגיד את האמת: אני לא בטוח שהימין תרם למדינת ישראל יותר מהשמאל. במחוזות שמהם אני בא, איפה שסופרים יותר שנות שירות, ויותר דרגות, ויותר אותות מלחמה, נראה לי שהשמאל מנצח. ואמרתי לכם, אני לא שמאל. ואמרתי לכם, אני לא שמאל. אבל אני אגיד לך, חברתי חברת הכנסת ענת ברקו, ירושלים,

אני אגיד לך על מה יש לי אתך ויכוח. אני אגיד לך. אבל תני לי, אני אגיד לך. ענת ברקו, תודה. יש לאנשים שלוש דקות לדבר, תנו להם לדבר.

חוק ירושלים הזה, שאין לו שום משמעות, אנחנו אוהבי ירושלים לא פחות מאף אחד ממציעי החוק, אין לו שום משמעות, אבל הוא מסך עשן למה שאת נתת יד אתמול, בכאב גדול,

מה אתה אומר?

למה שאת נתת יד אתמול, את אמרת, לא אני. את אמרת. את אמרת. אתה התבלבלת, אדוני היקר. בוועדת החוץ והביטחון אמרת שכואבת לך הבטן, והצבעת. כן, נכון, קשה. אני בעד שכולם ישרתו, אבל יש קואליציה וזהו. אני בעד.

בעד יכולת להסית נגד שירות בצה"ל גברים ונשים. אני לא בעד, ואתה יודע את זה. את נתת לזה יד, ואת יודעת. עזבי עכשיו,

תודה, חברת הכנסת ברקו. לא, יש משמעת קואליציונית.

תתחיל לסכם. ענת, חברת הכנסת ברקו, יש לו עשר שניות.

יש לי רק בקשה אחת: שהקואליציה הזאת, שיחד עם חברתי שולי מועלם, פוגעת יום אחרי יום בחיילי צה"ל, ומעדיפה בחורי ישיבות בחופשות, בנסיעות לחו"ל,

החרדים יתביישו ממה שנתתם להם אתמול, שיוכלו לנסוע לחו"ל.

ולמה זה? בשביל שלא נתבייש, עוטפים את זה בחוק ירושלים, אוהבי ירושלים.

אוהבי מגיני ירושלים יותר, ולכן אנחנו נגן על חיילי צה"ל, ונעשה הכול שכמה שיותר ישרתו בצה"ל כמה שיותר שנים בכמה שיותר יחידות קרביות, ונתגמל אותם בהתאם, ולא נגיד, בחסות למנוע סוג של רב מסית נקריב את חיילי צה"ל וניתן לבחורי הישיבות ביחס לחיילי צה"ל, פי ארבעה חופשות בשנה.

פי ארבעה חופשות בשנה. יש כאלה שכבר הקריבו, שטרן. אתה לא תדבר אתי על מי שמקריב לצבא, חייל צה"ל, 21, בחור ישיבה, כי את נתת לו יד, 78 ימי חופשה.

אתה אפס מאופס. לי אתה לא תגיד שאתה, את חיילי צה"ל. זה נכון, אני אכן כבר הקרבתי חייל צה"ל אחד. אתה אפס מאופס. אפס מאופס. ההתנהגות הפוליטית שלך היא בושה למה שאת מייצגת. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה. אתה אפס מאופס, כי אני, בניגוד לך, כבר הקרבתי חיילי צה"ל, אבל אתה רק מדבר, מדבר ומדבר. אתה לא תדבר אתי על ההקרבה של חיילי צה"ל.

זכותו להגיד מה שהוא רוצה, זכותך להגיד מה שאת רוצה.

מה, את יודעת איזה דברים נאמרים פה, לצערי? אני אגיד לאנשים מה להגיד? אם האמירה שלו על ההקרבה שלי של חיילי צה"ל עוברת בשקט,

לא שמעתי מה הוא אמר.

אז תגידי לי. אבל את גם יכולה לבקש, לא, באמת אני אומר. את יכולה לבקש הודעה אישית. את יכולה לבקש לדבר. אני לא שמעתי, הוא לא דיבר עלייך. ועוד איך הוא דיבר עלי.

תתביישי. חבר הכנסת שטרן, אני לא יודע מה נדמה לחברת הכנסת מועלם שאמרת, אני מבקשת שזה לא יעבור לסדר-היום. אז רגע, מה את טוענת שהוא אמר? רגע, חיליק, זה לא הנושא עכשיו. אני לא יודע, שמע, יש פה דברים שכואבים. נו, באמת, דב חנין, אל תעזור לי לנהל את המליאה. אל תעזור לי לנהל את המליאה. חבר הכנסת שטרן האשים אותי בזה שאני מקריבה חיילי צה"ל. אדוני היושב-ראש, אתה שתקת על זה. אז אני מבקשת להגיד שאני כבר הקרבתי חייל צה"ל אחד. את אמרת שהוא דיבר על הבן שלך,

לא שאת לא מקריבה חיילי צה"ל.

על הבעל שלי. על הבעל שלי שנהרג. תתבייש. תתבייש. חבר הכנסת שטרן, אתה לא רוצה להתייחס.

אתה לא רוצה להתנצל או להסביר את מה שעשית? זה ייפתר, אתם רוצים, חבר הכנסת שטרן, אתה רוצה להבהיר מה אמרת? אני אתן לך הזדמנות חריגה. אתה רוצה? ראש אכ"א במדינת ישראל. אני שואל, כי עומד פה חבר הכנסת בהלול, ואני לא רוצה שהדיון הזה ייגרר, לא לא לא, מהצד. מהצד, אדוני. מהצד, ממש בדקה. יש כאן דיון אחר. שולי, הוא עולה להסביר. הוא עולה להסביר, בשבילך. הוא עולה להסביר, אז תמתיני רגע.

דב חנין, אתה רוצה לנהל את המליאה? אתה לא תנהל את המליאה. לי גם אכפת מרגשות של חברי כנסת, וחשבו שנאמר פה משהו. אז אתה מבזבז זמן עכשיו. אתה מבזבז זמן. סליחה. תני מיקרופון לחבר הכנסת שטרן, בבקשה, בדקה. שיתנצל על זה שהוא מסית. סליחה, חבר הכנסת אייכלר, תפסיקו לעזור לי לנהל את המליאה. ומספיק זה גלש לפסים אישיים ומכוערים. אז להירגע, בבקשה. אל תעזרו. חבר הכנסת שטרן, בדקה, תסביר מה והאם אמרת לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, שמאוד נסערת מהדברים. בבקשה, אני מבקש לשמור על השקט. אני כמובן לא מתכוון להתנצל על שום דבר שאמרתי. אני לא אתן לאף אחד שיטיף לי מוסר על שירות צה"ל ושירות המדינה ושידביקו או שייקחו כתרים לעצמם. היית ג'ובניק כל החיים. או, מי אומר את זה, אייכלר? אתה עוד פותח את הפה? נו, באמת.

חבר הכנסת חסון, תנו בבקשה לחבר הכנסת, האלוף במיל., אייכלר, האלוף במיל אלעזר שטרן,

שקראת לו ג'ובניק, זה קצת מצחיק.

אתה, אני מציע לך, הוא היה ג'ובניק?

הוא במקרה גם היה המפקד שלי בצבא. תגיד, אתה לא מתבייש?

הוא הוביל לוחמים, הוא היה,

הוא העליל עלי שאני מקריבה את חיילי צה"ל, אז שולי, בואי נשמע מה הוא אמר. יכול להיות שלא הבנת נכון. בואו, תנו לו לדבר, בבקשה, ונמשיך את הדיון הזה. בבקשה, חבר הכנסת האלוף במיל' אלעזר שטרן.

כיוון שחבר הכנסת אייכלר הצטרף למוחים,

אני אמרתי,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר: אני חושב שההתנהלות הפוליטית של הקואליציה הזאת מול חיילי צה"ל, היא העדיפה אתמול, בוועדת החוץ והביטחון, את אלה שלא משרתים על פני אלה שמשרתים, ובין אלה שנתנו לזה יד הייתה גם חברתי, עם כל הכבוד הראוי, שולי מועלם. אני חושב שאת הדברים האלה מותר להגיד בכנסת, ומי שרוצה לראות, אתה אמרת שאני מקריבה את חיילי צה"ל. ומי שרוצה לראות, תחזור בך מהאמירה הזאת. ומי, ומי, אתה אמרת שאני מקריבה את חיילי

שולי, הוא מסביר מה הוא אמר. הוא מסביר, אבל, מה הוא אמר. הוא צריך לחזור בו מהאמירה הזאת. אבל הוא מסביר מה הוא אמר.

את חיילי צה"ל, זה משפט, אני הפסקתי דיון כדי לתת לו להסביר, כי אני לא מזלזל ברגשות שלך, אבל אני נותן לו להסביר. אני מציע לכולנו שהמילה "להקריב" היא לא תמיד חיים ומוות, היא עניין של

חי בתוך משפחה שכולה,

מותר לנו לדבר במונחים האלה כאן ולהישאר רגועים.

אז חבר הכנסת שטרן עומד על זה שהוא אמר שאני מקריבה את חיילי צה"ל. הוא לא התנצל.

הוא אמר "להקריב" תודה רבה. הוא הסביר למה הוא התכוון.

שולי, את רשאית לעשות עם זה מה שאת רוצה. תודה רבה.

להבהיר את הדבר הזה כדי שאת לא תיפגעי, חלילה.

הוא לא מתנצל. בסדר. הוא אמר, אני מתנצל בפני חבר הכנסת בהלול. אני מבקש להמשיך את הדיון, שממנו בוודאי ייזכר גם שחבר הכנסת אייכלר קרא לשטרן ג'ובניק.

חבר הכנסת בהלול, אני מתנצל. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. ההתנצלות שלך מתקבלת. חברות וחברים, אדוני היושב-ראש, אם הייתה ניתנת לי הפריבילגיה להתקין במוחי מחיקון סלקטיבי, הייתי מוחק את העובדה שאני חבר כנסת בכנסת ישראל העשרים. אני בוש ונכלם מההתנהלות של הקואליציה ושל ממשלת ישראל, שמנציחה את העוול באזור הזה וגודעת כל מרקם של אפשרות להתוות דרך אחרת כאן, בארץ הקודש. ישראלופוביה. אתם אומרים אסלאמופוביה? ישראלופוביה. מכיוון שאתם פוחדים. אתם מפחדים, מבוהלים, משותקים אפילו, לעתים, מן העובדה שיש מולכם פלסטינים. כשאומרים לכם "פלסטינים",

כשאומרים לכם "ערבים אזרחי מדינת ישראל", אתם מבוהלים, כשמזכירים, רחמנא ליצלן, את השלום, אתם מבוהלים. וכאשר מדברים על דמוקרטיה, אתם מ-בו-ה-לים, ולא אני המצאתי את הטון המוזיקלי הזה, אלא ראש הממשלה שלכם, כאשר אמר: הם מפחדים, אבל אתם מבוהלים. גבירותי ורבותי, ממשלת ישראל, באמצעות הכנסת, הם מכפיפים את הדמוקרטיה שהבניין הזה מנציח. כך לפחות על פי התאוריה ההגיונית של הליכות הדמוקרטיה על קירותיו. נדמה לי שבאמצעות החקיקה המשונה, הבלתי-הגיונית והבלתי-נתפסת אתם בעצם גורמים לבניין הזה להיות בניין אנטי-דמוקרטי. אנחנו מדברים על דמוקרטיה, בבניין הזה, אבל בעצם אתם אוטוקרטיה, אוטוקרטיה, בהתנהלות שלכם. מתעללים בהיגיון הדמוקרטי, הורסים כל אופק וכל תקווה, מנציחים את ההתנהלות של הימין המשיחי, ואתם בעצם נכנעים,

וזו חולשתכם לנוכח העובדה שאתם חשים עוצמה גדולה הנה, אפילו במגנומטרים נכשלתם, ובבהלה שאחזה בכם אתם הסרתם את השערים המגנומטריים בצורה שאיננה אופיינית לעוצמה שאתם משדרים כלפי חוץ. אני מוחה על החוק הזה, חוק ה-80 הידוע לשמצה עוד ייזכר בדברי הימים של הבניין הזה כאחד מהחוקים המאוסים, הקשים, הגזעניים. ירושלים תיוותר לעולם עיר הבירה של הפלסטינים, כמו שהיא תיוותר עיר הבירה של היהודים.

כאשר אתם גודעים כל תקווה בעתיד, אתם מתכחשים למציאות. המציאות תטפח על פניכם ותוכיח שהצדק הוא בראש מעיינינו. אני רק אספר, ממש בדקה, מכיוון שלא ניתנה לי אפשרות לדבר בזמן האמיתי, בזמן החוקי, לפי הטרמינולוגיה הספורטיבית, 1895, משפט דרייפוס,

אלפרד דרייפוס, הידוע לשמצה. הוא הואשם, סרן יהודי צרפתי הואשם בריגול, ובבגידה בצרפת לטובת גרמניה. באותה שנה הוא נשלח למאסר עולם, ודרגתו, סרן, משפט סיכום, אדוני. נשללה ממנו. האי שקיבל אותו היה אי השדים. ארבע שנים מאוחר יותר היה ערעור, ובאותו ערעור הוא נאסר ונשפט לעוד עשר שנים. רק ב-1906 הוא יצא לחופשי, והפך לאתוס יהודי ידוע.

דעו לכם, מכוח האתוס הזה, הצדק יגבר, גם אם זה יקרה ב-2016, לא, ב-2216. זה יקרה, כי לעולם אל תדברו על נצח. הנצח הוא רק הצדק, ואת זה זכרו ותנצרו. תודה רבה, חבר הכנסת בהלול. אני מבקש מכולם לנסות להקפיד על הזמנים. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. אחריו, חברת הכנסת סתיו שפיר, ואחריה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה.

כבוד היושב-ראש, חברי השרים, חברי, חברותי וחברי חברי הכנסת, הייתי קורא לחוק ירושלים הזה חוק המגנומטר. זה חוק שמצהיר יותר ממה שהוא מגן ובונה. כשאתם מסתכלים על המפלגה שלנו, מפלגת העבודה, המחנה הציוני, אתם רואים מפלגה או תנועה שבנתה בירושלים אלפי מונים הרבה יותר ממפלגות הימין. אבל כשאנחנו בנינו בירושלים, עם טדי קולק או עם יצחק רבין, בנינו בשכונות חדשות, על הרים וגבעות חדשים, ולא התיישבנו בלב שכונות ערביות, ולא התיישבנו ובנינו את בית יהונתן, או בכל שכונה ערבית, או פינינו חמש משפחות משיח' ג'ראח. אנחנו בנינו בגאווה בירושלים, ואנחנו גאים בכך. ועד היום השכונות האלה,

אני גדלתי בה, הגבעה הצרפתית, הן שכונות שבהן אתה רואה שכונות ירושלמיות שהן לא מזיקות לאף אחד, אלא הן בנו פה אתוס חדש של האחיזה המחודשת של העם היהודי בירושלים. אבל צריך להגיד גם את האמת, ולהסתכל למציאות בעיניים: ירושלים היא גם בירת ישראל הנצחית, וירושלים, בגאווה אנחנו אומרים את זה, היא גם המקום הקדוש לנצרות, לאסלאם, לשלוש הדתות, ובמקום לראות בכך נכס, ובמקום לראות בכך שאנשים אחרים רואים בירושלים, כשהם עוצמים את העיניים שלהם בלילה, בכל רחבי העולם, בעיני רוחם, נכס גדול יש מכם שנבהלים מכך שעוד עמים ועוד דתות רואים בירושלים מקום קדוש גם להם. ואני אומר לכם: תתעוררו. תתעוררו, ותבינו שירושלים היא גם בירת העם היהודי ובירת ישראל הנצחית, אבל ירושלים היא גם מקום קדוש לעמים אחרים, ואנחנו מכירים בזה ושמחים על כך. והתפקיד שלנו, כשאנחנו רוצים את העיר הזאת יוצרת, פתוחה ויוצרת, ולא סגורה ומבוצרת, זה לתת לכל הדבר הזה מקום. אז עכשיו, בלי פחד, בואו נסתכל על האנשים שגרים בירושלים, ולא רק נישבע על גבולותיה, ונראה שהעיר הזאת היא העיר, עם כמות הילדים, הענייה ביותר בישראל, הגדולה ביותר, גם באוכלוסייה היהודית וגם באוכלוסייה הערבית, ונסתכל ונראה שלבנות את ירושלים בימים האלה זה בעיקר, וגם, לבנות את היחסים בין אדם לחברו, ולא רק את היחסים בין האדם למקום עצמו.

ובואו נבנה את העיר הזאת, משפט סיכום בבקשה. בביטחון של אנשים שנמצאים פה בזכות, ולא בכוח, ונתייחס לכל האחרים שרוצים להיות פה, ונכיר במקום הקדוש הזה כמקום שהם יכולים להתייחס אליו בגאווה ובאחווה ובערבות הדדית. תודה, חבר הכנסת מרגלית. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה.

ראש הממשלה לא נמצא בדיון הזה, אבל רציתי להעביר לו מסר: חיי אומה אינם מסלול הישרדות אישי של ראש ממשלה, אבל זה מה שקורה כשלראש ממשלה אין שיקול דעת ואין לו ראייה אסטרטגית, כשהכול רדוד, חסר עומק, תועלתני, משתנה חדשות לבקרים לפי הצרכים הפוליטיים. איזה הסבר אתם מציעים לציבור כשאתם נצמדים למשרדים שלכם, חברי הממשלה? טובת המדינה, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים לטובתכם האישית, יציבות שלטונית, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים ליציבות שלטונכם, שמירה על ביטחון, אתם אומרים, כשבעצם אתם מתכוונים לשמירה על הביטחון שלכם בשלטון. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך עם מנהיגות כושלת וחסרת אחריות. אזרחים רבים מכל רחבי העם מבקשים מנהיגות אחרת, מנהיגות שאינה משנה את דרכה לפי צורכי ההישרדות שלה. שאיפה זו מאחדת היום בעלי דעות שונות, מימין ומשמאל, כולל כמה חברי כנסת אמיצים. שמענו היום חבר כנסת אמיץ אחד, מאוד, חבר הכנסת בני בגין. הם כבר מאסו בתכסיסים, בעולם שבו פוליטיקה היא חזות הכול, על הפוליטיקה בישראל השתלטה תרבות של רמייה, שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. איפה ערכים? איפה אידיאלים? זו המנהיגות שנשים מול ילדינו? זו הדוגמה? הציניות? המניפולטיביות? אדוני ראש הממשלה, לא תוכל להמשיך כך לנצח. הבחירות יגיעו, ושם ניפגש כולנו עם רצון העם, את הדברים האלה אמר לא אחר מבנימין נתניהו. מעניין מה בנימין נתניהו של לפני תשע שנים היה אומר לבנימין נתניהו של פרשת 1000 ופרשת 2000 ופרשת 3000 ופרשת 10,000. בנימין נתניהו, שכל-כולו ציניות, ממשלה שכל-כולה היום קבלת החלטות הישרדותיות. כשיושבים פה אנשים טובים, אני רואה את חלקם כאן, באולם המליאה, יושבים פה אנשים טובים, בקואליציה הזאת, ויודעים שכל יום שהם יושבים בקואליציה, כל יום, הם חוטאים לרצון הציבור. כי הציבור מימין ומשמאל בסך הכול רוצה מערכת פוליטית שמשרתת אותו. אפשר להיות בחילוקי דעות, אפשר שלא להסכים על מה צריך לקרות בעתיד שלנו, זו בדיוק המהות של הפוליטיקה, אבל לא הציניות הזאת, לא השחיתות, לא שר אחרי שר שכל מה שהוא עושה בתפקידו זה לקחת מכספי הציבור ולהעביר את זה רק למגזר שלו כדי לדאוג להישרדות האישית שלו. לא זה, לא ראש ממשלה שהחלטות ביטחוניות מקבל היום על בסיס האינטרסים האישיים שלו. לא ראש ממשלה שהיום תחת חקירות, כבר לא יודע מי אמור לבחור בו, אם זה נפתלי בנט או שזה הציבור הישראלי. הציבור בישראל, ימין ושמאל, בסך הכול רוצה מנהיגות של אמת, מנהיגות שדואגת באמת לעתיד שלנו.

זו לא בקשה כזאת גדולה, אף שבשנים האחרונות זה נראה כמעט כמו משהו שמצריך נס. אבל זה לא מצריך נס, חברים וחברות, זה מצריך את העבודה הקשה שלנו. זה מצריך את זה שיגיעו אלינו בחירות, וכמה שיותר מהר, ואז באמת נראה את רצון העם. תודה. תודה, חברת הכנסת סתיו שפיר. חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אחריה, חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואחריה, חבר הכנסת איימן עודה. בבקשה, גברתי. תודה לך, כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שועפאט, אום טובא, סוואחרה,

מחנה פליטים, כפר עקב,

עיסאוויה, ג'בל מוכבר, צור באהר,

ואפשר להמשיך את הרשימה, עד 22 כפרים שהם באמת מעולם לא היו חלק מאותה ירושלים, ירושלים שאנחנו כולנו פיללנו לה, ואבותינו התפללו וחלמו ונטעו תקוות שאנחנו נחזור אל העיר הזאת. והנה, חזרנו. ומה אנחנו רואים עכשיו? אנחנו רואים שהחלום של האיחוד, אותו חלום שחלמו, ואמרו שגם מימשו אותו,

נשאר רחוק רחוק רחוק רחוק מאחור. אפשר למנות את הישראלים שנכנסים לאותן שכונות שמניתי, ועוד לא מניתי את כולן, על אצבעות של יד אחת, כי לא נכנסים לשם. תשאלו עכשיו כל ישראלי שמסתובב פה, בכנסת, תשאלו כל ישראלי יהודי שמסתובב במזרח ירושלים, האם באמת מזרח ירושלים מבחינתו, האם הכוונה היא שבאמת הוא הולך ועושה,

קניות באום טובא? האם הוא הולך ומטייל עם ילדיו הקטנים בסוואחרה? האם הוא הולך ולן בבית-מלון בכפר עקב, או חס וחלילה בא-ראם? אז אנחנו יודעים שכל המילים על אחדות זה "פייק ניוז" אחד גדול. לא היה, לא קיים, ולא יהיה. מה ההוכחה הכי טובה לכך?

שמקדמת אותה ממשלת נתניהו, אותה ממשלה שנשבעה לעולם לא לחלק את ירושלים מקדמת אותה בימים אלה, מקדמת עכשיו הצעת חוק שעומדת לנתק באופן מלאכותי שכונות אחדות ממזרח ירושלים, מירושלים המוניציפלית, ולהעביר אותן למועצה אזורית נפרדת. זה בערך יעיל כמו לקחת איזשהו כלי ריק ולהביא את הריק אל הכלי האחר, שגם הוא ריק. תוצאה מכך ותועלת לא יהיו לעולם, אבל אנחנו יודעים שהממשלה רוצה להפגין שהיא כאילו עושה משהו, שהיא רוצה להיאבק בטרור,

במקום לעשות שם באמת סדר, ולהשליט את הסדר הישראלי, ולשלוח לשם שוטרים ולבנות בתי-ספר ולהשקיע אמצעים וכספים, שאין ולעולם לא יהיו, במקום זה, בואו ניקח את הכלי הריק, נעביר אותו לכלי ריק אחר, ונצפה שיהיה בסדר. אז אני אומרת לכם, לא יהיה בסדר. לא יהיה בסדר.

כי האנשים האלה, שחיים באותם בתים, אותם בתים בסוואחרה, שאנחנו רואים אותם עולים ועולים ועולים לגובה,

כל פעם מוסיפים עוד קומה, הם לא הולכים להיעלם לשום מקום. האחריות שלנו, כן, תושבי ירושלים, שאם אפילו יעבירו אותם למועצה אזורית אחרת, העולם לא יכיר בזה ואף אחד לא יכיר בזה, האחריות לא תיעלם. הפלסטינים, אפילו אם החברים עכשיו בימין יקראו להם ערבים, ערבים ישראלים, ערביי 48', או בכל שם אחר, לא ייעלמו. אם נעצום את העיניים כולנו ונחזה עכשיו שיש לנו עכשיו פתרון בדמות אותה הצעת חוק קיקיונית לחלוטין שמקדמים כעת,

ואני מציעה גם לחברים מימין לא למהר עם הקידום של הצעת החוק על ירושלים הנוכחית.

כי אם הם ירצו,

לקדם את הצעת החוק האחרת, שנועדה בעצם לנתק את השכונות של מזרח ירושלים,

מהעיר, הם לא יוכלו לעשות זאת, לא יוכלו לעשות זאת, מסיבה אחת פשוטה: כי יצטרכו את הרוב המיוחס, רוב של יותר מ-80 חברי כנסת, שיצביעו בעד זה. ולא ימצאו, כי כל בר-דעת יודע היטב שאם אנחנו דוחים ודוחים דוחים את הפתרונות, הבעיות הרי לא נעלמות, הבעיה של ביטחון לא נעלמת. ואנחנו ראינו את מר ביטחון נכשל שוב, נכשל,

בביטחון כל פעם מחדש. אני כבר מסיימת, כבוד היושב-ראש, אני רוצה רק להגיד לכל החברים שלי, אתם מסתכלים על הצעת החוק הזאת, ואתם יודעים היטב שאין בה ממש, שירושלים, עם כל הבעיות שלה, ממשיכה להתקיים, ואם תחלקו, ואם תגזרו, ואם תעבירו שכונה אחת על הנייר בלבד למקום אחר, הסוגיה לא תבוא על פתרונה.

רק הסכם צודק בין ישראלים לפלסטינים, תודה. רק החלטה מושכלת בנוגע לירושלים ובעיות ביטחוניות וגבולות הארץ שצריכים להיקבע, רק הדברים האלה יזרזו ויקדמו את הפתרון האמיתי, ואני מקווה שהוא בוא יבוא. תודה רבה. אני מבקש,

מחברי הכנסת, להתחשב ולדבר את שלוש הדקות שלהם. אני לא רוצה להוריד אנשים. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. בבקשה, אדוני. לרשותך עד שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, ברצוני לברך את הציבור הדמוקרטי במדינה, כי המושב הזה או-טו-טו יסתיים. בערבית אומרים: (אומר בערבית ומתרגם:) בתרגום חופשי: שנת העושקים זו מצווה. טוב שהם ישנים. אז טוב שהם יישנו שלושה חודשים עכשיו, בפגרה. זה טוב לכל האזרחים. בכנסת הזאת צריך לחדד מושג חדש, "זילות הכנסת". בכנסת הזאת חוקק חוק חדש, ששם מדינת ישראל הוא "מדינת ישראל", על ידי אורן הרצל חזן, חוזה המדינה החדש. היום ניסו לקדם את חוק הלאום.

אחרי 69 שנים מהקמת מדינת ישראל, באים לקדם עוד חוק שאומר שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. ואפילו, בכנסת הנוכחית, איוב קרא רוצה לשכנע אותנו שהוא ניצול השואה,

עד כדי כך זילות הכנסת הנוכחית. ועכשיו עוד חוק חדש, חוק ירושלים. בחוק הזה אמורים להחליט 61 ח"כים שבשביל לוותר על ירושלים צריך רוב של 80 ח"כים. אבל בשביל לבטל את החוק הזה אפשר להסתפק ב-61 ח"כים. אני חשבתי שזו עריצות הרוב. אולי זו עריצות הרוב-לרגע, אבל זו עריצות המיעוט לשאר הרגעים, כי אחרי זה מיעוט לא יכולים לשנות את זה, כי צריך 80 ח"כים. אבל לפי חוק-יסוד: הכנסת, אפשר להסתפק רק ב-61 ח"כים בשביל להחליף את החוק שמחייב ב-80 ח"כים. עד כדי כך הגענו לזילות הכנסת במושב הזה. ברצוני לומר לכם שאיך שהכובש הכניס את הזנב בין הרגליים וחזר בו מהמגנומטרים, הוא עוד ישים את הזנב בין הרגליים ויסיים את הכיבוש הארור הזה, ועוד תקום מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים המזרחית, לצד מדינת ישראל, ועוד יהיה שלום, על אפכם ועל חמתכם.

תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. עד שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, שר השיכון, חברי הכנסת, אנחנו מתקרבים לסיום ונעילת המושב, ובטח יש כאן הישגים גדולים, גם אני שותף להם, גם חברי, אבל נשאלת השאלה המרכזית: האם בתום המושב הזה התקרבנו להסדר באזור? התקרבנו לימים של ביטחון ושל שקט? האם אנחנו יודעים להבין מה קורה במזרח התיכון המשתנה, והאם אנחנו נותנים את ההחלטות הנכונות לאתגרים הגדולים שעומדים לפנינו? התשובה היא: נראה שלא. זה לא רק הר הבית שסביבו יש אש גדולה ובעירה, אלא גם אזורים נוספים, וזו לא רק שאלת ירושלים, אלא שאלה של ההסדר הכולל בין ישראל לפלסטינים. אין ספק,

הציבור יודע שהממשלה והכנסת ימנים מרוב הציבור, ובעצם ציבור קטן, שבא לידי ביטוי במפלגת הבית היהודי וחלקים בליכוד, השתלט על הממשלה ועל הכנסת ומוביל את הציבור, בניגוד לדעתו, למצב של אין מוצא וסכנה גדולה. פניתי, וכתבתי, ודיברתי, בוודאי במחנה הציוני יודעים, גם היושב-ראש החדש, שאני מציע ללכת למשאל עם. זה לא דבר שגרתי, אפילו שבוויתורים על ירושלים יש חוק כזה. החוק שאני מציע, שהמחנה הציוני, כפי שאני מצפה, יגיש אותו למושב הבא של הכנסת, הוא חוק משאל עם בשאלה המרכזית שחוצה מפלגות, ולכן צריך לשאול את הציבור כולו: האם אנחנו רוצים כאן הסדר על בסיס שתי מדינות לשני עמים, שירושלים תהיה בוודאי חלק חשוב בו, או שאנחנו רוצים מדינה אחת לשני עמים, או: הלנצח תאכל חרב? אנחנו יודעים שרוב הציבור רוצה הסדר. לא בהכרח הציבור הזה מתחלק למפלגות הקיימות, ולכן התשובה היא לא הבחירות שתהיינה, שצריך להקדים אותן, אבל אני לא חושב שהבחירות הן ההזדמנות להכרעה של כל הציבור. אני מצפה, ופניתי גם ליושב-ראש הנבחר וליושב-ראש האופוזיציה, ולחברי, ואני יודע שגם מנהיגת מרצ אמרה לי שהם יתמכו בזה, שצריך להגיש חוק למשאל עם, משאל עם שיביא אותנו בטווח של חודשים להכרעה בשאלה המרכזית: איזו מדינת ישראל אנחנו רוצים, מהי דמותה, מה אופייה ומהם גבולותיה? האם תהיה כאן מדינה יהודית ודמוקרטית, שבוודאי המרכיב של ביטחון יהיה מרכזי בה, או האם אנחנו הולכים לכאוס ולמדינת אפרטהייד? אני לא חושב שיש זמן, ואני לא מציע לחכות לאסון. אני מציע להקדים תרופה למכה. ולא יכולה להיות כנסת שנבחרה על ידי הציבור, שלא תשאל את דעתו בשאלה המרכזית. ואם הממשלה בטוחה בדעתה, בואו נשאל את העם.

כאופוזיציה, אני אומר לכם, אין דרך אחרת מאשר להביא את המבחן המרכזי. ועם כל הכבוד לכל יתר השאלות, השאלה החשובה ביותר, לאן מובילים את המדינה, זה גובר על כל יוזמה אחרת. תודה, אדוני.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו, חבר הכנסת יחיאל חיליק

אדוני, לרשותך. כבוד היושבת-ראש, רציתי לדבר רק על ירושלים, אבל עלה פה חבר הכנסת אלעזר שטרן ודיבר, ובמקום לדבר על ירושלים, הוא דיבר והמשיך להסית נגד בני ירושלים, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, היושבים ולומדים תורה בירושלים, כפי שהוא עושה, ופיו הכשילו, והוא פגע באלמנת צה"ל חברת הכנסת שולי מועלם עד כדי דמעות. והתורה אומרת: כל אלמנה ויתום לא תענון, כי אם צעוק תצעק אלי, אשמע צעקתו וחרה אפי, וכו' והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, רחמנא ליצלן. והרמב"ם אומר שאסור לפגוע באף אחד. אנחנו חייבים לומר לאלעזר שטרן ולחבריו: תפסיקו להסית נגד לומדי תורה. אומנם אין להם פה להשיב לכם, אין להם כוח. יש לכם המון כוח, יש לכם שלטון, יש לכם הכול. אבל הקדוש ברוך הוא, יגן עליהם ולא ייתן לכם להשפיל אותם, ואתם תיכשלו בפיכם, והקדוש ברוך הוא יגן עליהם מפניכם. עכשיו לגבי ירושלים. אנחנו מתאבלים עכשיו, בימים אלה, ונצום בתשעה באב, על חורבן בית-המקדש. ומי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. שנאמר: "שמחו את ירושלם וגילו בה כל אֹהביה. שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה". ואומר הרב לוי יצחק מברדיצ'ב ש"זוכה ורואה", פירושו שכבר היום הוא מזדכך ורואה בטובתה של ירושלים. אבל אני פונה אל כל המציעים את חוק ירושלים, קודם כול להציע את חוק תל אביב. כי אותו אובדן הזכות על ירושלים גם מאבד את הזכות על תל אביב, על יפו ועל חיפה, ואלה שדורשים את ירושלים רוצים גם אותן. אז תעשו חוק שיהיו 80 ח"כים שיחזירו את יפו, שתהיה אפשרות להחזיר את יפו רק ב-80 ח"כים. אבל אני רוצה לנצל את הדקה שנותרה לי לשאול את אוהבי ירושלים, מה עשיתם בשביל ירושלים? בירושלים אין דירות, לא בונים מספיק דירות, והמחירים עולים ועולים, ובני ירושלים לא יכולים לקנות שם דירה. בירושלים אין מספיק כיתות לילדים. בירושלים יש בעיות בתעסוקה. בירושלים יש הכי הרבה עניים. "אוהבים את ירושלים", אבל את תושבי ירושלים, את יושבי ירושלים, אני לא רואה שאוהבים, ולא רק שלא אוהבים, אלא לפעמים אפילו מקפחים אותה, מקפחים את ירושלים. מי שאוהב את ירושלים, אני רוצה לראות את השר כחלון, ואת שר השיכון, ואת ראש הממשלה יוצאים בתוכניות בנייה בירושלים, שיציפו את ירושלים בדירות,

כשלכולם יהיו דירות, תוכלו להגיד שאתם אוהבים את ירושלים. היום הזה, לפני שעתיים, הכנסת חוקקה חוק פיצול דירות, חוק שאני הגשתי כדי לעזור לתושבי ירושלים וכל רחבי הארץ להוריד את מחירי השכירות, להציף את שוק השכירות על ידי פיצול דירות בבנייה רוויה ואחרת, והשר כחלון תמך בעניין הזה, עד שבאו ראשי הערים שלא רוצים בילדי ישראל, ואמרו: בשום פנים ואופן, ובסוף סילפו את החוק ועשו את זה רק לצמודי קרקע, רק למקום שיש ארבע דירות בדונם בלבד, ורק אם אין קומות מעליה. פירושו, כל האוכלוסייה הכפרית, המושבית וההתנחלויות וכל אלה שיש להם דירות גדולות, הם ירוויחו בהשכרת דירות. את השוק לא יציפו, אבל כל האנשים שחיים במחסנים, ואין להם איפה לגור, הם לא יקבלו דירות. אז מי שאוהב את ירושלים, קודם כול שידאג לדירות, לתעסוקה ולכיתות, ואחר כך שלא יסית נגד בני ירושלים, אלא יאהב את ירושלים. ונסיים בנחמה: הקדוש ברוך הוא יבנה ירושלים, ונזכה לבניית ירושלים במהרה. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת יוסי יונה. אתה חזרת, בבקשה, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, לא היית כאן, אז כבר יכולתי, אני הקשבתי לאייכלר. בבקשה, אדוני, גם לרשותך עד שלוש דקות, מי כמוך יודע. בבקשה. אדוני השר גלנט, זה לאו דווקא מופנה אליך, כי אתם ממשלה שנגררת אחרי חלקים מסוימים בקואליציה שלכם, אבל תראו, ואת זה דווקא למוטי יוגב אני רוצה לומר, תראו כמה תבוסתנים ופחדנים אתם, אבל גם חכמים,

אני רוצה גם לפרגן לך. הרי מה אתם מחוקקים? חוק הלאום. זה הלאום שלנו, זאת המדינה שלנו, היהודים פה, כולם מתחת, חוק ירושלים, ירושלים שלנו, אי-אפשר לעשות בה ככה וככה, חוק הדגל,

אם חלילה מישהו חשב שהדגל לא שלנו, הנאמנות. כל אותם חוקים שבאים כאילו בחקיקה, בהצהרתיות להצהיר: אנחנו פה, זה שלנו לנצח נצחים, ואני כמובן מאלה שמקווים שכך יהיה, אבל למה אני רוצה לפרגן לכם, מוטי? כי אני עליתי על התוכנית שלכם, אני חייב להגיד שהיא תבוסתנית ופחדנית, אבל על התוכנית שלכם. הרי מה אתם יודעים שאתם עושים בפועל? יש מה שאתם מחוקקים, ויש אותה תהום שאליה אתם מובילים אותנו, מדינה לא של העם היהודי, לא של הלאום היהודי, אלא מדינה ערבית גדולה, מן הירדן לים, שבה יהיה רוב ערבי מוצק, רוב ערבי ברור, רוב ערבי שלא נוכל להתכחש לו, ואז באים מוטי יוגב וחבריו ואומרים: במדינה הזאת, הדו-לאומית הזאת, במדינה הערבית הגדולה שאנחנו מובילים אליה, אנחנו צריכים חקיקה שתגן עלינו, כי אז עאידה תומא סלימאן ומסעוד גנאים ואיימן עודה יהיו הרוב במדינה, חס וחלילה. יהיו שרים בממשלה, אנחנו נהיה המיעוט.

את אומרת חס וחלילה, אני אומר לך שזה מה שכנראה מוטי רוצה, ולכן,

תראי איזה חוכמה: אנחנו נחוקק כבר מעכשיו, כי הרי עוד כמה שנים איימן עודה, אולי ראש הממשלה איימן עודה, ואולי השר מסעוד גנאים, ואולי השרה עאידה תומא סלימאן, הם יהיו הרוב, אנחנו נחוקק חוקים שאפשר לשנות רק ב-80%, למה? כי כנראה אנחנו היהודים נהיה אותם 40%-30%. תראו איזה חוכמה, במקום שתהיה ממשלה ש, את כל מה שהם רוצים להשיג: רוב יהודי, ירושלים שלנו, לאום יהודי וכו' נעשה בשטח: ניפרד מהפלסטינים, ניפרד מהפלסטינים ולא נתחתן אתם חתונה קתולית, נתגרש מהם, במקום לעשות את הדבר האמיץ, במקום לעשות את הדבר הציוני הנכון, במקום להנהיג, הם מתחבאים מאחורי חוקים פחדניים, תבוסתניים, כושלים. ואני אגלה להם משהו שאתם בטח יודעים: שום חוק לא הגן אף פעם על מישהו באמת. מה שהגן על מישהו באמת זה המציאות בשטח. ואני אומר לך, יואב גלנט, שאתה איש ראוי ביותר, מנהיגים, ממשלה, לא נבחרו כדי לנהל סכסוך, כדי להנציח אותו בכל מיני טריקים ושטיקים, מנהיגים נבחרו כדי לפתור סכסוך באומץ. פעם היו לנו מנהיגים כאלה, היום אין לנו מנהיגים כאלה. אתם ממשלה, מוטי יוגב, פחדנית, תבוסנית. החקיקה הזאת, לצערי, לא תציל אותנו ואת הילדים שלנו מהעתיד שאתה רוצה להביא אותנו אליו. המחנה הפוסט-ציוני, המחנה הפוסט-ציוני.

הפוסט-ציונים היחידים, מוטי יוגב,

זה לא הרשימה הערבית,

המחנה, מזל שהעם לא בוחר בכם. כי הרשימה הערבית רוצה להיפרד מהפלסטינים, ואתם רוצים את הפלסטינים אזרחים. מזל שהעם לא בוחר בכם, לכן הפוסט-ציונים היחידים שיושבים בבית הזה הם הימין הקיצוני, שמושך לאותה תהום של מדינה דו-לאומית ערבית. חבר הכנסת אלעזר שטרן על מה שהוא עשה, זה בסדר להגיד את זה בססמאות.

מוטי, הפוסט-ציונים היחידים בבית הזה הם הימין

המחנה הפוסט-ציוני.

ציונות אומרת: רוב יהודי בארץ ישראל, במדינת ישראל. חבר הכנסת מוטי יוגב, זה בא במקום ההודעה האישית

בתוכה. האמת כואבת, תתמודד אתה. הפוסט-ציוני. המחנה הפוסט-ציוני. אתם הפוסט-ציונים היחידים בבית הזה, אתה יודע את זה,

אתם גם לא מסתירים את זה. אתם גם לא מסתירים את זה. שפן תקרא לעצמך, גם פחדן. אני אמרתי שפן? גם פחדן וגם, אני אמרתי שפן? אתם תבוסתנים ופחדנים, מה לעשות? אני לוחצת על השעון של חבר הכנסת יוסי יונה, ולכן אני מבקשת להפסיק.

גברתי היושבת-ראש, ב-1967 התכנסה בחרטום פסגה כלל-ערבית, והיא באה עם שלושה לאווים: לא להכרה, לא למשא ומתן, ולא לשלום עם העולם הערבי. עם ישראל.

יובל שנים חלפו, והימין הקיצוני בישראל מביא לנו חקיקה שאומרת: לא להכרה, לא לשלום, ולא למשא ומתן עם שום גורם ערבי. מדהים, מדהים כיצד ב-50 השנים האלה הפכנו לחברה שהמושג של שלום בה הוא פוסט-ציוני. איך הפכנו לחברה שהמושג בה של שלום הוא פוסט-ציוני? איך הפכנו למדינה שפוחדת ממשא ומתן? איך הפכנו לחברה שפוחדת לדבר עם הזולת? והנה יש לנו את חוק ירושלים, וחוק הלאום, ואתם יודעים מה? שמענו שלשכת הליכוד אתמול קיבלה החלטה שמבקשת למנוע מממשלת הליכוד להגיע לכל הסדר מדיני. ועידת חרטום. פשוט ועידת חרטום. כשהורי הגיעו מבבל לישראל, הם לא חשבו באמת על שועפאט, הם חשבו: ציון. הם חשבו: ציון. מה, לא חשבו על עיסאוויה? לא, לא חשבו על עיסאוויה. לא חשבו על ג'בל מוכבר? ולא חשבו על ג'בל מוכבר. אז אנחנו, כאשר מאשימים אותנו בחלוקת ירושלים, מה כבר אנחנו אומרים?

ירושלים שייכת לנו, ואנחנו נאמנים לירושלים, ורוצים את ירושלים תחת ריבונות ישראלית, אבל אתם יודעים מה? יש שם שכונות ערביות, ואנחנו לא רוצים אותן, והן גם לא רוצות אותנו, אז מה ההתעקשות הזאת, של מוטי יוגב וחבריו, לתת חיבוק כל כך חזק לשכונות הערביות האלה? ועכשיו גם, כפי שנאמר כאן לפני כן, עולות כל מיני הצעות חוק כדי לעשות מועצות אזוריות שבתחומי שיפוטן, אדוני היושב-ראש, יהיו השכונות הערביות. בעצם מה אומרים כאן? הרי אנחנו יודעים שהיום ירושלים המאוחדת היא כלל לא מאוחדת, ירושלים היא אי-שוויונית, אזרחי ישראל היהודים המתגוררים בעיר הזאת, שהיא באמת בירתנו, פוחדים להגיע לשכונות האלה ולא מגיעים לשכונות האלה. ירושלים היא עיר מחולקת, הלכה למעשה. הלכה למעשה היא עיר מחולקת. ולנו, כאשר אנחנו רוצים לשמור על הריבונות שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית,

גם לנו אין עניין להיות שליטים במקומות הללו. אז אם כן, לנו קוראים פוסט-ציונים? אנחנו הציונות השפויה, אדוני היושב-ראש. אני מסיים. תודה. וכל אלה שמאשימים אותנו, שרוצים סיפוח, שרוצים סיפוח של כל שטחי יהודה ושומרון, אלה הפוסט-ציונים האמיתיים, משום שהם בעצם מסכנים את עתידה של ישראל,

כמדינה יהודית ודמוקרטית. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, חבר הכנסת יוסי יונה. חברת הכנסת ציפי לבני פה? לא, אני מחליף אותה. אה, סליחה, אז נחמן שי. נחמן שי. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שר השיכון, אפשר רגע את שימת לבך? רציתי לשאול כמה יחידות דיור בניתם השנה בירושלים, אם אתה זוכר. אני בטוח שאתה זוכר. אתה זוכר? אני אענה לך תשובה מסודרת. אחר כך? בסדר. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי אני רוצה לבנות בירושלים, ואני רוצה לבנות הרבה בירושלים, ואני מצפה מהממשלה לבנות הרבה בירושלים. ואני אומר עוד משהו: בכל העיר. לא בתוך השכונות הערביות בהכרח, כדי לעורר תסיסה ופרובוקציה. אבל יש אזורים שלמים בירושלים שהם חלק בלתי נפרד מהשטח המוניציפלי של העיר, וצריך לבנות בהם.

במקום לבנות, מדברים. ובמקום מעשים, מילים. מילים, מילים, מילים. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שבירת ישראל, אני חושב שבשני חלקי הבית הזה, מימין ומשמאל והמרכז, רוצים שבירת ישראל תהיה עם רוב יהודי מוצק, תייצג את האופי היהודי-דמוקרטי של מדינת ישראל. החלק הדמוקרטי פגום, הוא פגום בכך שתושבי מזרח העיר אינם יכולים להצביע ואינם יכולים להשתתף בבחירות. הוא פגום. וכידוע, האוכלוסייה הערבית גדלה, ומאיימת גם על האופי היהודי של ירושלים. תמצית הוויכוח בינינו לבין הפלסטינים הוא בירושלים. ולכן אני אומר, תבנו בירושלים, קודם כול, ותגדילו. ועומד פה השר לירושלים, ויודע שאני לא מהיום ולא מאתמול תומך בבנייה בירושלים.

תומך. כי אני מאמין שצריך להביא אוכלוסייה יהודית לירושלים ולמנוע עזיבה של העיר. כך היא תישאר עיר יהודית. היא בירת ישראל, עליה אין ויכוח, היא לא תהיה בשום משא ומתן. ברור שנצטרך לכבד הסדרים כאלה ואחרים, אבל העיר הזאת תהיה תמיד בירת ישראל, וצריך להיות בה רוב יהודי מוצק.

הממשלה מנסה להתחכם, וההצעה החדשה אומרת: נוציא חלק מהאוכלוסייה של מזרח ירושלים, ניתן להם רשויות נפרדות. זה סיפוח, אין לזה הגדרה אחרת, זה מין סיפוח כזה, הם יהיו בתוך השטח המוניציפלי אבל הם לא יהיה בתוך השטח המוניציפלי. הם לא ייחשבו תושבי העיר, אבל הם כן ייחשבו. אם האוכלוסייה הזאת גדולה מדי, לצורך העניין, יחזרו לרשות הפלסטינית, שהיא תהיה בעלת הבית שלהם. אני לא חושב שנוותר על שום דבר חשוב בעיר ירושלים, היא תישאר שלנו, על כל המקומות הקדושים, על האגן הקדוש, על כל דבר שהוא יקר לנו וחשוב לנו, ותהיה בה פחות אוכלוסייה ערבית, לצורך העניין הזה. אבל אלה שיישארו אתנו גם צריכים להיות בעלי זכויות, כי אנחנו רוצים לכבד גם את האופי הדמוקרטי של העיר הזאת. זה לדעתי החזון שצריך להיות בירושלים, את זה אני רוצה לראות, את זה אתם לא עושים עם החוק הזה.

חבר הכנסת נחמן שי, גם על כך שעמדת בזמנים. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. אתה. עיסאווי? כי העבירו אותו במרצ, עשו לו חילופים משם.

אקפיד על שלוש דקות. אתה תקפיד. אם לא, אנחנו נקפיד.

חבר הכנסת טיבי,

חברת הכנסת נחמיאס. כבוד היושב-ראש, חברים, אני באמת ניסיתי לחשוב לאן אתם רוצים להגיע. בחרתם הצעת חוק של 80 ח"כים בכל סוגיית ירושלים. אני שאלתי את עצמי, למה 80?

הגעתי למסקנה: יש בכנסת 120 חברי כנסת. 20% מתושבי המדינה, אזרחי המדינה, ערבים. נחשוב על סיטואציה ש-20% יממשו את זכותם להצביע, יקבלו 24 מנדטים בכנסת. נשארו 96 חברי כנסת שהם לא ערבים. אנחנו רוצים מה-96 האלה 80 שיחליטו לגבי ירושלים. למה 80 ולא 96? כי 16 הח"כים האחרים, אולי שמאלנים הזויים, עוכרי ישראל. נביא בחשבון, יש במרצ חמישה, נמצא עוד כמה, אז יש לנו 80. מעניין. אז מה הבעיה? בואו נקרא לילד בשמו: האיום הדמוגרפי. אתם, היום 40% מתושבי ירושלים ערבים. נכון, לא משתתפים בבחירות. ו-20% מתושבי המדינה הם ערבים. לא כולם משתתפים בבחירות. המסר שיוצא מכאן, וגם יגובה בחוק הלאום: ערבים, דיר באלכום, הרי הוזהרתם, אסור לכם לעבור את רף ה-20%. אם אתם עוברים את רף ה-20%, יש לנו טיפול אחר: אנחנו לא נאפשר לדמוקרטיה להתקיים. היום שמעתי את חבר הכנסת מזוז, בדרך להנחת הצעת חוק: לתת לערבים תעודת זהות כתומה, ולא כחולה. זה הצעת החוק שבאה בדרך.

מזוז, מזוז. אה, (אומר בערבית: מאיזו ארץ?) מזוז.

לא יודע,

הוא עדיין שנה וחצי חושב, וחה"כ אמסלם עומד כאן, אתם מקבלים ביטוח לאומי, תגידו תודה.

וראש הממשלה עומד כאן, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני בז לדמוקרטיה שלך, אני בז לדמוקרטיה שלך, היא לא דמוקרטיה, אתה דיקטטור, ואתם חבורת פאשיסטים, שמביאים חקיקה כזאת לכאן.

תודה, אדוני, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אני מצטער שאני מפריע לך לקרוא עיתון. אחריו, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מי שרוצה למנוע כל אופציה של הסכם מדיני והסדר של פשרה היסטורית, היא לא צודקת, אבל היא פשרה היסטורית, מחוקק חוק כזה, שמי שיוזם אותו לא מסתיר את כוונותיו, הוא רוצה למנוע אפשרות שאל-קודס, ירושלים המזרחית, שנכבשה ב-67' היא שטח כבוש, תוחזר. ירושלים נקראת שטח ישראל,

אוסקוט. 2,500 שנה לפני שמוחמד קשר את הסוס,

בית-המקדש השני של עם ישראל. כל השקרים שלך, אומנם אתה רופא, אבל אתה שקרן.

בדאי, ושקרן. תודה. אדוני. אני יכול להמשיך לספר עוד, ולכן, המטרה, המטרה תקראו לד"ר ליפשיץ.

ולכן, המטרה, בפרלמנט, המטרה של מי שיזם את החוק היא לבלום כל אופציה של הסדר מדיני, כי אין מדינה פלסטינית בלי אל-קודס, ירושלים המזרחית,

אין דבר כזה, אין יצור כזה. אין יצור כזה. והיא תהיה, אני שייך לאלה שרוצים שהיא תהיה, שתהיה פשרה. לא הייתה מדינה פלסטינית מעולם, ולא תהיה מדינה פלסטינית לעולם,

לא רק הסדר מדיני הוא נושא הדיון כיום, אלא מה שמתרחש בירושלים. מה מתרחש בירושלים? משך שנים היה מה שקרוי סטטוס קוו, סטטוס קוו שאני לא אוהב אותו, כי הוא סטטוס קוו כתוצאה מכיבוש, שנשמר פה ושם בצורה זו או אחרת. אנשי הווקף וההנהגה הדתית, יחד עם ההנהגה הלאומית, היה להם מעמד מיוחד, שנגזל מהם לאחרונה, נמנעה מהם גישה חופשית, למוסלמים נמנעה כניסה למסגד אל-אקצא. אגב, רוב המוסלמים במולדת, בארץ הזאת, לא יכולים להיכנס למסגד אל-אקצא: המוסלמים בעזה, המוסלמים בגדה המערבית והמוסלמים בתוך מדינת ישראל, יש לעתים הגבלות: פחות מ-50, יותר מ-50 וכדומה. וקרה מה שקרה, מישהו בממשלה ניצל את מה שקרה, את האירוע שקרה, כדי לשנות את הסטטוס קוו, כדי לומר: אני ריבון ואני רוצה להפגין את הריבונות כשלטון זר. בכוח מציבים גלאי מתכת. יש עימותים, יש תפילות ברחובות ליד (אומר בערבית: שער השבטים, באב חוטה, רחוב צלאח א-דין, איפה שהתפללנו יא אבו חוד'יפה), אוסאמה. משפט סיכום, אדוני. בס ח'לס'נא, רק סיימנו, ואז המשטרה התנפלה. מה התשובה של הצעירים, (אומר בערבית: נוער ירושלים והנוער של תושבי ישראל הערבים, שהיו אלה עם אלה, מוסלמים ונוצרים, אלה עם אלה, בעיר הזו שיש בה כנסיות ומסגדים, מאוחדת) מה הייתה התשובה?

התשובה הייתה, מה השירים שהם ענו לשוטרים שירו עליהם גז או התיזו עליהם מים? הם אמרו לנתניהו: (אומר בערבית: הוי נתניהו, הוי פחדן, לעולם אל-אקצא לא יושפל. הבנתם?

יוגב?) אחמד, נא לסיים.

היא לא יכולה לעשות את זה לאחרונה, ולכן היא התקשרה רק כדי לומר לי: תגיד בשמי (אומר בערבית: יא דוקטור, תגיד להם בשמי שלא יסגרו.) אדוני היושב-ראש,

כי הפריעו לו חצי נאום, אתה לא ניהלת פה את כל הישיבה. הפריעו לו ולא הוצאתי אף אחד, אז אתה עכשיו מעכב את זה. תנו לו לסיים במקום לצעוק ולהדליק אותו עוד יותר. תודה.

אני הוספתי לך בגלל מוטי,

לא להיסחף.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי".

רבותי, אני לא הייתי צריכה להסתכל במקורות כדי להיזכר בפסוק הזה, אפילו שאני לא עם שביס, ולא עם כובע,

רק עם כיפה שקופה, רק רוצה את שלומה של ישראל, את המשך הציונות ואת ירושלים, שלמה, זה לא רק מאוחדת, זאת שלמה. ואתם תוודאו שירושלים לא רק שלא תהיה מאוחדת, היא בוודאי לא תהיה שלמה. תודה רבה. חברת הכנסת פארן. אדוני היושב-ראש, אתה רוצה שאני אדבר ללא מגבלת זמן? אני יכולה,

שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת, אני מניחה שכולם כאן יודעים שיום שני הקרוב הוא ערב תשעה באב, ועל פי מסכת יומא, בית-המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. אז בחודש אב אתם מפיצים שנאה ומחלקים את העיר. תתביישו לכם. החוק הזה לא מתייחס במאומה לטובת ירושלים ולטובת תושבי ירושלים, ולתכנון המיטבי של המקום הזה, ולקיימות שלו. החוק הזה, שלכם, מנסה להכפיף עיר חיה ותוססת ויפה ועשירה למטרות פוליטיות צרות ומסכסכות. ודווקא עכשיו, בתחילת חודש אב, אתם יוצרים סכסוך ועימות, מסכסכים את העיר במקום לנסות להביא אותה להיות בירת השלום והצדק, "ואשיבה שפטיך כבראשנה ויעצייך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" זה מישעיהו. זכינו לשוב לציון, לעיר ירושלים, עם משימה, להשכין בה שלום וצדק. בעידן הנוכחי רוב אוכלוסיית העולם חיה בערים, והאחריות שלנו היא להביא את הערים האלה להיות ערים טובות, להפוך אותן למקום שטוב לחיות בו: סביבה בריאה, עם אפשרויות פרנסה מכבדות, חופש דת, חופש ביטוי, חיי תרבות חופשיים לכל התושבים. ערים מוצלחות הן ערים חופשיות ומגוונות, שמנוהלות כדי לאפשר חיים בריאים וחיים מאושרים לכל התושבים שלהם ולדורות הבאים. זה המבחן שלנו, וניהול ירושלים זה המבחן העיקרי שלנו, והגדול ביותר. זאת הבירה שלנו, ולפי המסורת מה שקורה בירושלים משפיע על ישראל כולה, ועל העולם כולו. אז אם ננהל אותה לצדק ולשלום, נשפיע לטובה על כל ישראל ועל כל העולם, ואם ננהל אותה לריב ולמרמה, נפיץ אותם על כולנו. אתם מונעים משנאה, ומרצון לשלוט על אחר. ככה לא מנהלים עיר, וככה לא מנהלים מדינה. ירושלים היא עיר של שלום. ראינו בשבוע האחרון מה קורה כששני הצדדים מתעסקים בלהתנצח ולנסות לדכא אחד את השני. אז אם החוק הזה, אתם מביאים דווקא השבוע, דווקא ללבות את הלהבות, אתם גם תהיו אחראים לתוצאות.

דווקא בשבוע הכל-כך טעון הזה, בירושלים, דווקא היום, בסיום מושב הכנסת, כל כך חשוב היה לכם להביא את החוק הטעון הזה, כל כך היה חשוב לכם להביא עוד הסלמה? תודה. תודה, גברתי. השר גלנט, ואחרון הח"כים שידברו הוא יו"ר האופוזיציה, יצחק הרצוג. השר, יש לך שלוש דקות. שלוש דקות, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ביקשתי לדבר שלא על פי המתוכנן, לנוכח חילופי הדברים הקשים שעלו כאן בין חברי חבר הכנסת אלעזר שטרן וחברתי שולי מועלם. אני אבקש מכם להפסיק להפריע. יושב-ראש הקואליציה, אתם באמת מפריעים. ביטן, נו, באמת. ירדנה, זה מפריע לשר. תודה. אני מאפס לך את הזמן. אני ביקשתי לדבר, ואני חוזר על זה, איתן, אתה מפריע לי. חבר הכנסת כבל וחבר הכנסת ביטן, אתם ממש מפריעים לשר וצועקים. צאו החוצה ותדברו. אני ביקשתי לדבר שלא לפי סדר-היום המתוכנן, לנוכח חילופי הדברים הקשים והסוערים והכואבים שהיו כאן בין חברי חבר הכנסת אלעזר שטרן לבין חברתי הגברת חברת הכנסת שולי מועלם. ואני רוצה להגיד לכם משהו, יותר מ-23,540 חללים נפלו במערכות ישראל, ולשני האנשים שדיברו כאן יש קשר עמוק וישיר אל הדברים. שולי מועלם היא אלמנתו של מג"ד הבופור סגן אלוף משה מועלם, זכרו לברכה, אבי בנותיה, אשר נפל באסון המסוקים, חבר הכנסת אלעזר שטרן הוא אלוף בצה"ל, אבל לפני כן הוא לוחם, מפקד, מג"ד, מח"ט, מפקד בה"ד 1, והוא נשוי לדורית, אחותו השכולה של אילן מנס, אשר היה לוחם תחת פיקודו של שטרן ונפל מאוחר יותר. אני מבקש מחברי, חברי כל הסיעות בבית הזה, במיוחד חברי הסיעות הציוניות, מקימיה, בוניה ושומריה של מדינת ישראל, ומכל חברי הקשת הפוליטית, מכל הצדדים, לשים גבול להתבטאויות, ולהוציא את השכול מתוך לקסיקון הכלים והביטויים והאמירות שמותר לדבר בהם בבית הזה, בוודאי כל מי שציוני. כעת אני פונה, מתוך תחושה של שותפות, מתוך חברות, כמי שישב עם אלעזר שטרן במטה הכללי ושירת אתו לאורך שנים כתף אל כתף בצה"ל. אני פונה אליך באופן אישי, חבר הכנסת שטרן, כמי שמכיר, כמוך, היטב, אבל אליך במיוחד, כמי שחווה את השכול; אני פונה אליך גם מתוך תחושה של רגישות, גם מתוך תחושה של שותפות, ומבקש ממך להתנצל בפני חברת הכנסת שולי מועלם, שנפגעה מדבריך, בלי קשר לסיבת העניין. תודה רבה. תודה, אילן. תודה לשר גלנט. יושב-ראש האופוזיציה, אחרון הדוברים. יצחק הרצוג, בבקשה. אל תלמד אותי מה להגיד, ואל תחנך אותי. למה אתה מתגולל עליו? אני לא התגוללתי על אף אחד, תשמע טוב את הדברים. זה לא מתאים לך להתבטא. חבר הכנסת אילן גילאון,

השר גלנט, תודה. כל אחד אומר מה שהוא רוצה. אל תיתן לי ציונים. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אני פונה אלייך, מציעת החוק, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אני גם בדיון הקודם ראיתי אותך, כשציפי לבני דיברה, ואת לא מפסיקה להעלות את סוגיית הר הבית. ואני שואל את עצמי, איך נציגה של הציבור הציוני הדתי, סליחה, אני עוצר לך רגע את הזמן. סליחה, חבר הכנסת אמסלם, לא היית פה. היה פה דיון באמת רגיש, נפיץ. הורדנו טונים. עזוב. אמר מה שאמר השר, אמר מה שאמר אילן. אני מבקש לאפשר לאחרון הדוברים, יו"ר האופוזיציה,

אתם מעכבים את עצמכם. אני מבקש שקט. תודה, חבר הכנסת דודי אמסלם.

אני שואל אותך, חברת הכנסת מועלם-רפאלי, והתנועה שאת חברה בתוכה: איך אתם, דווקא אתם, מתעלמים מהקביעות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק על הר הבית, וכל הדורות שעברו מאז ועד היום. מה פתאום, מאיפה נכנס בכם הדיבוק, שאתם עולים להר הבית, שאתם עוסקים בהר הבית באובססיה כפייתית, שאתם משחררים את השד מהבקבוק, אתם לא למדתם את ההיסטוריה ואת לקחי ההיסטוריה וחושבים שבכך אתם תביאו גאולה לעם ישראל, לא הבנתם עד כמה זה נפיץ ורגיש? לא, אתם מתעלמים לחלוטין מהלכות של גדולי תורה. אני בא ממפלגה לא דתית, אבל אתם ממפלגה דתית, והפסיקות הן כל כך ברורות. העמיתים שלכם מעירים לכם, ואתם כאילו מתעלמים.

את יודעת מה, נדמה לי שגדולי התורה היו הרבה יותר חכמים מכם, מעבר לצד ההלכתי, בהבנתם את הרגישות הקיצונית של האתר הזה, שלא משחקים בו. זה מצטרף לכל מה שאתם עושים, יחד עם הליכוד, בתקופה האחרונה, אתם משחררים שדים מהבקבוק, כמו עם חוק הלאום, וכמו עם המשחק עם ירושלים רבתי, וכמו עם המשחק עם הר הבית, לאן אתם רוצים להוביל אותנו? לאן? כמה שנאת חינם אתם עוד יכולים לשפוך לבניין הזה, אם לא מה שראינו בדקות האחרונות? כמה עוד אפשר? תגידו, אין לכם אחריות? אתם לא מבינים את המשמעות של מה שנעשה? תראו מה שאתם עושים, על ירושלים, בנט העביר את התיקון הקודם, שדרש משאל עם, כדי להראות שהוא גבר-גבר בממשלה הקודמת של נתניהו. עכשיו הוא מבטל את זה ומביא משהו אחר, כלומר אין משאל עם, יש כבר החלטה של 80 ח"כים. אבל פתאום אתם נזכרים לשנות את הגבולות של ירושלים, שנקבעו ב-1967, 1968, ובצדק, כי יש לקיים דיון לגבי אותם כפרים שכולנו מדברי עליהם כל הזמן. אז תגידו, מה אתם רוצים? כמה עוד אפשר לשנות, לפגוע באינטרסים לאומיים של ישראל, לשים את ירושלים כסלע מחלוקת בין-לאומי, יום אחר יום אחר יום, או בהר הבית או בירושלים? אני אומר את זה בצורה מובהקת, היות שזכותנו על ירושלים לא ניתנת לערעור, ומדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי לא ניתנת לערעור, אבל אתם מערערים אותה,

שעה-שעה. לכן אני חושב שהחוק הזה, כמו כל יתר הסעיפים שאתם מעלים, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, מביאים אותנו לאסונות, זה ברור. יש לכם אחריות גדולה, כשאתם משחקים באש הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה, אדוני יושב-ראש האופוזיציה. יעלה השר זאב אלקין לסכם את הדיון, השר לענייני ירושלים והגנת הסביבה, ירושלים ומורשת והגנת הסביבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חברת הכנסת שולי מועלם יוזמת הצעת החוק, ותבורכי על כך, יצא לי להקשיב, קודם בחדרי, אחר כך כאן במליאה, לחלקים מהדיון הזה. ניסיתי להקשיב היטב לטיעונים של המתנגדים, ואני תמה מאוד על החיבור המוזר הזה, של הכוחות השונים שמתנגדים להצעת החוק הזאת. אני הקשבתי לדברים של חבר הכנסת טיבי, של חבריו האחרים מהרשימה המשותפת, ואני חייב להגיד שאותם אני מבין, הרי החוק הזה נועד לחזק את מעמדה של ירושלים מאוחדת כבירת ישראל, ולהקשות בעתיד, אם חס וחלילה תקום כאן ממשלה שתנסה לפגוע באחדות הזאת ולהעביר חלקים ממנה לריבונות זרה. חבר הכנסת טיבי וחבריו למפלגה אומרים: אנחנו נגד החוק הזה, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים שזה מה שיקרה, הם בהחלט עקביים, הרי הם אומרים: אנחנו כן רוצים לחלק את ירושלים, מבחינתנו זה מה שצריך להיות, זה החזון, ולכן אנחנו לא אוהבים את החוק הזה, לכן אנחנו פוחדים מהחוק הזה, כי הוא מקטין בצורה משמעותית את הסיכוי שזה מה שיקרה. אכן, אתם צודקים, יש לכם מה לפחד מהחוק הזה ויש לכם סיבה לא לרצות אותו, וזאת בדיוק הסיבה שאנחנו תומכים בו, ומובילים את השינוי, ומובילים את החקיקה. אבל הרבה יותר קשה היה לי להבין את הטיעונים של אלה שעלו כאן על הבמה ואמרו: אנחנו בעד ירושלים המאוחדת אבל אנחנו נגד החוק הזה כי לדעתנו הוא מזיק. נאמרו כאן שני נימוקים, נימוק אחד היה פרוצדורלי, שאמר: למה צריך כאן את החוק הזה? בסך הכול המעמד כבר מעוגן, ולמה בכלל צריך לעגן את זה פה, בחקיקה, במספרים ובחוקי-יסוד? זה רק בגלל חולשה, ורק, זה רק פוגע בירושלים. ואני שאלתי את עצמי, הרי התיקון שחברת הכנסת שולי מועלם מובילה הוא לא המצאה חדשה, היא משנה את הניסוח, היא משנה את המספרים, היא משריינת את זה בחומת ברזל, בקיר ברזל הרבה יותר משמעותי, ולכן הממשלה תמכה בחוק הזה, אבל התפיסה הבסיסית שצריך להגן על מעמדה של ירושלים המאוחדת לא הומצאה על ידי חברת הכנסת שולי מועלם,

תסלחי לי שאני ככה לוקח לך את הקרדיט, התפיסה הבסיסית הזאת חוקקה על ידי כנסת ישראל לפני 17 שנה, בשנת 2000. בדיוק, לפני שנת 2000. מי שבא עם העיקרון הזה, של שריון מעמדה של ירושלים במסגרת חוק-יסוד, והוסיף את הסעיפים הרלוונטיים לחוק-יסוד, היה באמת אז חבר הכנסת יהושע מצא, בשנת 2000. אבל פה אין שום דבר מפתיע. מה כן קצת יותר מפתיע? אני הלכתי ובדקתי בדברי הכנסת, עניין אותי, הרי לכאורה את אותם הטיעונים שנטענים היום יכלו לטעון אז נגד החקיקה הזאת, ולהגיד: למה צריך, ומי צריך את זה, ולמה צריך לשריין וכו'. ואתם יודעים מה גיליתי לתדהמתי בדברי הכנסת? תמיד מאוד מעניין להסתכל על העבר. אתם יודעים למי בשנת 2000 היה הכבוד להביא את החקיקה לקראת קריאה שנייה ושלישית במסגרת הדיון שהיה כאן בכנסת, ולטעון במילים מאוד מאוד יפות, שאני מתייצב מאחוריהן, לטובת חקיקה מהסוג הזה?

שיושבת לצדך באולם המליאה הזה, אז חברת הכנסת ציפי לבני, בשם הוועדה המשותפת, התכבדה להביא את החקיקה של יהושע מצא לאישורה של כנסת ישראל. אלה היו הדברים. וכך פתחה חברת הכנסת ציפי לבני אז את דבריה: "אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד גדול נפל בחלקי, משנתן לי יושב-ראש הוועדה המשותפת שהתכנסה לדון במיוחד בחוק הזה להציג חוק זה היום בפניכם". זאת אומרת שאז חברת הכנסת לבני, כמה,

אתה יכול לדבר על לבני? חבר הכנסת הרצוג, למה אתה יוצא, יש לי גם עליך להגיד משהו. יש לי גם עליך להגיד משהו. אבל אז חברת הכנסת, במבחן התוצאה, ירושלים תחת הממשלה שלכם מעולם לא הייתה כל כך מחולקת, כל כך לא בטוחה וכל כך לא יציבה, וכל החוקים האלה לא משנים את המציאות כהוא זה. חבר הכנסת חסון, כנראה אז סברה חברת הכנסת לבני שהחוקים האלה משנים ועוד איך משנים, אם כחברת הוועדה המשותפת היא ביקשה במיוחד מיושב-ראש הוועדה להתכבד בכבוד הגדול הזה ולהציג כאן את החקיקה. אבל לא רק חברת הכנסת לבני נאמה אז נאום ציוני מלהיב למה חשוב מאוד לשריין את מעמדה של ירושלים בחוק-יסוד, הרי אם תחשבו לרגע מה זה שנת 2000, חבר הכנסת הרצוג זוכר בוודאי היטב מי היה ראש הממשלה בשנת 2000, נכון, חבר הכנסת הרצוג? ראש הממשלה אז, בשנת 2000, היה אהוד ברק, וחבר הכנסת הרצוג היה אז מזכיר הממשלה שלו. ואני, כשהקשבתי היום לנאומים נלהבים של חברי כנסת של מפלגת העבודה נגד חקיקה מהסוג הזה, כשהלכתי לדברי הכנסת הייתי בטוח שעשו שם תרגיל לממשלה, שחברו כוחות מהאופוזיציה ומהימין עם חלק מהקואליציה והעבירו את החוק המקורי בניגוד לדעתם, והייתה פה חתירה מעבר לקווי האויב של חבר הכנסת מצא וחברי כנסת אחרים מהליכוד. ומה גיליתי? לא ולא, החוק אושר ברוב מוחץ, אז, במליאת הכנסת, וברור, ועוד מתעקשים שרים בממשלה שייצגו את מפלגת העבודה, כולל בקריאות ביניים בדיון הזה, ואני לא אטריד אתכם כאן, אנחנו תומכים בחוק הזה, הוא מאוד חשוב, אל תגידו שאנחנו נגד ירושלים מאוחדת, אמרו נציגי מפלגת העבודה, אנחנו תומכים בחוק, אנחנו נצביע בעדו, הוא מאוד חשוב, צריך לשריין ולחזק את מעמדה של ירושלים. זה מה שהיה בשנת 2000. באמת היה קונסנזוס סביב ירושלים מאוחדת, ונציגי המפלגה הזאת, שיושבת בצד הזה של האולם, אצו-רצו למליאת הכנסת להצביע בעדו. לא הפריע להם אז שחוק מן הסוג הזה, עצם הדיבור על חלוקת ירושלים הוא רק מזיק. הטיעונים האלה לא נשמעו. אז באמת בשנת 2000 היחידים כמעט שהתייצבו נגד החוק הזה, מי היה הדובר הראשי והראשון נגד החוק הזה? חבר הכנסת עזמי בשארה. הדברים היו על השולחן, זה היה כנסת ישראל נגד עזמי בשארה, זה מה שהיה, באיחוד של כל הכוחות הציוניים. ואני, כשהסתכלתי על הפרוטוקול הזה, ועל הדיון הזה, שאלתי את עצמי: מה קרה לכם ב-17 השנים האלה? למה אז, בשנת 2000, היה לכם ברור שכן צריך את החקיקה הזאת? הרי אז אתם הייתם בממשלה, כל הטיעונים שאתם טוענים נגדנו ואומרים: איך אתם יושבים בממשלה ומחוקקים, אתם הייתם אז בממשלה ותמכתם בחקיקה הזאת. נכון שהליכוד הוביל אותה, כי הוא לא סמך עליכם, ובצדק, כי לא עבר הרבה זמן ובאמת הצעתם, על שולחן הניתוחים, לא רק את ירושלים, את הר הבית הצעתם אז לחלק. לא עבר הרבה זמן עד שאהוד ברק נסע והציע: למעלה יהיה ככה,

ידעתם היטב למה צריך את החקיקה הזאת. תלוי למה אנחנו מוכנים, למה אז למה אז זה היה לכם כל כך ברור, ולמה היום, כשאתם באים לכאן,

אתם מחפשים כל תירוץ אפשרי כדי להתנגד לחקיקה הזאת? הסיבה היא אחת, היא מאוד פשוטה והיא מאוד כאובה, חבר הכנסת יונה, בשנת 2000 מפלגת העבודה ידעה היטב, כמה דקות לפני שאהוד ברק באמת סטה מהקו הזה, ידעה היטב שמפלגה שמתיימרת להיות מפלגה ציונית לא יכולה לפגוע בירושלים. זה יהיה סוף דרכה כמפלגה ציונית.

בעיסאוויה, אז החוק הזה הגן על עיסאוויה, ומפלגת העבודה התייצבה לתמוך בו. לא השתנו הגבולות הגיאוגרפיים של החקיקה. אז בוא נגיע להסכמות, אבל היום, לצערי, אתם שיניתם את השם ממפלגת העבודה למחנה הציוני, אבל את הבסיס, את הבסיס של הציונות הזאת, ב-17 השנים האלה, לצערי, איבדתם, חברי במפלגת העבודה. אני פונה אליכם, כל עוד זה לא מאוחר:

תקראו את הדיון הזה, דברי הכנסת האלה, מה אמרו אז אנשי מפלגת העבודה, ואולי בכל זאת תיזכרו לרגע, שמפלגה שמנסה להיות ציונית, אם היא בוגדת בירושלים, שום שם כ"מחנה ציוני", לא יעזור לה. תחזרו לשורשים, לפני שיהיה מאוחר. תודה רבה. תודה, אדוני. אני מזמין את השר, שר החינוך בנט. יש לך עד חמש דקות, אדוני. לאחר מכן תסכם מציעת החוק, שולי מועלם-רפאלי, ואנחנו נצביע. בבקשה, אדוני השר. עד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מברך את חברת הכנסת ידידתי חברת הכנסת, שולי מועלם, יוזמת החוק, ואת ידידי השר אלקין, שבאמת עשה הרבה מאוד עבודה כדי גם להגיע לרגע הזה ובכלל כדי לחזק את ירושלים. צריך לומר, ידידינו באופוזיציה אוהבים לצעוק: עיסאוויה, עיסאוויה,

וולאג'ה, אבל כולנו הרי יודעים שלא על זה מדובר. כשאהוד ברק בשנת 2000 ואהוד אולמרט ב-2007 הלכו להסדר, הם לא דיברו על וולאג'ה ולא על עיסאוויה, הם דיברו על מסירת שלושה רבעים מהעיר העתיקה, הר הבית, הר הזיתים ועיר דוד, לידי הפלסטינים, או בריבונות משותפת או לידי הפלסטינים. אז בואו לא נעבוד על עצמנו. בזה מדובר. כדי שחלילה לא נגיע עוד פעם למצב שנהיה מרחק נגיעה ממסירת שלושה רבעים מהעיר העתיקה, הר הבית והר הזיתים, לידי הפלסטינים, החוק הזה הוא חיוני. הוא חוק, ושואלים מה ההצדקה לזה: למה 61? התשובה היא שיש ערכים לאומיים שהם לא פחותים מערכי יסוד דמוקרטיים. ירושלים היא לא פחותה מכבוד האדם. אלה מרכיבים מאוד מאוד חיוניים, אבל אי-אפשר להגיד: על זכויות יסוד כן שריון, אבל לעומת זאת על אחדות העיר ירושלים,

זה לא כל כך חשוב. לא, אחדות העיר ירושלים חשובה מאוד. לכן אני באמת חושב שכל מי שאחדות ירושלים בלבו צריך לתמוך. נקודה אחרונה: ראש הממשלה לפני כמה דקות הנחה את חבר הכנסת יואב קיש לקדם הצעת חוק ירושלים רבתי. אני מודיע כבר, כאן ועכשיו, שאנחנו מגבים את ראש הממשלה בעניין הזה. שיביא את הצעת החוק, נעביר את זה כמה שיותר מהר, וכמובן נתמוך בזה. אני מודיע בצורה מלאה. מה זה כולל? היא כוללת, למיטב הבנתי, את גוש עציון, מעלה אדומים, מקומות שגם אתם בוודאי רואים בהם חלק מירושלים, ולכן צריך לתמוך. אני באמת קורא לכם, בפרט לחברי יש עתיד, תתמכו בחוק ירושלים מאוחדת. תתמכו בחוק. תודה רבה לשר החינוך. מסכמת את הדיון חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, יוזמת החוק. גברתי, עד עשר דקות לרשותך. בבקשה. תודה רבה, אדוני. אני אשתדל לעשות את זה, גם אם לחלקכם זה יהיה קשה. בנאום שלו, חבר הכנסת אלעזר שטרן, הפחדן שיצא עכשיו מהמליאה, האשים אותי שאני מקריבה את חיילי צה"ל. אז אני רוצה לספר באמת על ההקרבה. אני רוצה לספר שכשהייתי בת 22 פגשתי בפעם הראשונה את הבעל שלי, שהיה כידוע איש חילוני, ואני אישה דתייה, והוא היה בקורס מ"פים ובחר שהחיים שלו יהיו בצה"ל. ודרך זה בחרנו גם אנחנו, גם אני, גם הילדות שנולדו לנו אחר כך, שצה"ל יהיה חלק מהחיים שלנו. התחתנו, ומועלם למד, וחזר, וקרה אסון המסוקים, ואז פגשתי בפעם הראשונה את האפס הזה, שקוראים לו חבר הכנסת שטרן. חבר הכנסת שטרן באסון המסוקים היה קצין חינוך ראשי. כשבאנו אליו, המשפחות של אסון המסוקים, הוא הסביר לנו כל מיני דברים, אבל כשביקשנו שהוא ידבר בימי עיון של אסון המסוקים, שיבוא לימי העיון של אסון המסוקים, אז הוא אמר שהוא יבוא רק אם הוא ידבר. כי משפחות שכולות זה נורא חשוב, אבל רק אם נותנים לו את הכבוד שלו. וכשפגשתי יחד עם הרמטכ"ל שאול מופז את חבר הכנסת שטרן פעם בטיסה, כשהרמטכ"ל ביקש מכמה אלמנות צה"ל להתלוות אליו לגייס תרומות לטובת חיילי צה"ל, שאלתי את חבר הכנסת שטרן אם אפשר להדריך את קציני צה"ל במסעות לפולין.

אני עוסקת בהנחלת השואה ומדריכה משלחות לפולין. אז חבר הכנסת שטרן ענה לי, בנוכחות הרמטכ"ל ואורית רעייתו: מה הערך המוסף שיש לך אצל חיילי צה"ל וקציניו? וזה ממשיך גם בכנסת. אין יום ואין דיון שנוגע בחיילי צה"ל, שבו חבר הכנסת שטרן לא מפסיק להזכיר לי ש-מה בכלל יש לי עם צה"ל. הוא הרי היה אלוף. אז לפני שחוקרים אלופים על דברים אחרים, אולי כדאי שאלוף בצה"ל לא יגיד פה, מעל בימת הכנסת, למשפחה שכולה, לאלמנת צה"ל, שהיא מקריבה את חיילי צה"ל. ומותר לא להסכים. גם חבר הכנסת עפר שלח לא הסכים אתי אתמול, בתקנות, וחשב שאני טועה, ושצריך היה לנהל את זה אחרת. אבל אלוף בצה"ל אומר לי שאני מקריבה את חיילי צה"ל,

נכון. מה שנכון, נכון. וכל מי שישב פה, וכל מי שישב פה ולא מחה, ואדוני, חבר הכנסת חיליק בר, ישבת פה ונתת לזה לעבור בשקט, צריך לעשות חשבון נפש. אני חרגתי מהפרוטוקול כדי לבקש ממנו להסביר את הדברים. חבר הכנסת חיליק בר, כשהוא אמר את זה הוא עוד עמד פה. אני מצטערת. אני לא אענה לך עכשיו, באמת. אתה לא צריך לענות לי, באמת. כשהוא אמר את המשפט הזה, שאני מקריבה את חיילי צה"ל, אני הסבתי את תשומת לבך. וזה בסדר.

אפשר להסכים עם זה שאני מקריבה את חיילי צה"ל. זה אכן נכון. לא ייחשב הדבר לשקר בעיני אף אחד. אבל אולי פעם אחת ויחידה צריך להגיד שלפני שאתם מדברים בחוץ, חברי וחברותי חברי הכנסת, על זה ש"במותם הם ציוו לנו את החיים", ועל זה שלמשפחות שכולות, טה-טה-טה-טה, אני רוצה להגיד לכם שפה, בבית הזה, יושב מישהו שפעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, ורק אלוהים והוא יודעים, יכול להיות שהיה לו משהו עם הבעל שלי, וזה יושב עליו, יכול להיות שיש לו משהו אתי, אני, כידוע, לא הכרתי אותו לפני שהבעל שלי נהרג. והדבר הזה לא יהיה יותר. לא יהיה יותר דבר כזה. חבר כנסת בישראל לא ידבר ככה, ולא יסביר לי, בצביעות, שלהקריב את חיילי צה"ל זה להעדיף אחרים עליהם. כי כשהשר נפתלי בנט דיבר על מסירות נפש, אז כולכם אמרתם שמסירות נפש זה למות. אז להקריב זה לא למות, אבל בשם איזו פוליטיקה קטנה, וכדי להוכיח, אלוהים יודע מה, אפשר להגיד הכול?

אז לא, אי-אפשר להגיד הכול. ואני באמת מקריבה את חיילי צה"ל. זה ידוע, לכולם. כל יום אני מחפשת עוד חייל צה"ל להקריב, ובעיקר חיילות, כי גם בזה כבר האשים אותי חבר הכנסת שטרן, שאני לא מחשיבה את מי שמתגייסת לצה"ל. כל יום, כל יום, כל יום, אני מחפשת חייל או חיילת להקריב, עד שחבר הכנסת שטרן יהיה מבסוט. יכול להיות שחבר הכנסת שטרן פשוט לא זוכר, אבל באמת הוא אומר דברי אמת. אני מקריבה את חיילי צה"ל. ומתוך ההקרבה הזאת שלי את חיילי צה"ל אני פועלת בבית הזה. תודה רבה לחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי. אנחנו נעבור כעת להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2) (הוראות לעניין שטח תחום ירושלים והרוב הדרוש לשינוין), בקריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון

2) (הוראות לעניין שטח תחום ירושלים והרוב הדרוש לשינוין)

51 תומכים, 41 מתנגדים. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה ומועברת להמשך ההכנה, מוחזרת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. הודעה לגברתי מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז 2017, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (פיצול דירות), בהצעת חוק התכנון והבנייה (דיור בהישג יד), בהצעת חוק עבודת נשים (תקופת לידה והורות

בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117) ובהצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 64); החלטת

מסקנות הוועדה המיוחדת לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי בעקבות דיון מהיר בהצעתה של חברת הכנסת תמר זנדברג בנושא: מסלול רכבת ישראל מיישובי הדרום לתל אביב.

אנחנו נעבור עכשיו להודעה של יושב-ראש ועדת הכנסת, עם הצבעה.

חברי הכנסת, אבקש להודיע בזה כי שני חברי הכנסת מטעם סיעת האופוזיציה בוועדת חוץ ביטחון הם חברי הכנסת זהבה גלאון וחיים ילין. אבקש את אישורה של הכנסת להודעה זו. זה הכול? נצביע כעת על הודעתו, שנמסרה לנו עכשיו, של יושב-ראש ועדת הכנסת. מי בעד ומי נגד? הודעת יושב-ראש הכנסת נתקבלה.

אין מתנגדים, אין

ביום 9 במאי נחתם כתב הכניעה בידי גרמניה הנאצית בפני הרוסים, האמריקנים, האנגלים והצרפתים.

לפי חוק יד ושם, יום זה יצוין כפי שתורה הממשלה, בין השאר בארגון תהלוכת ניצחון ממלכתית שתיערך בירושלים. מוצע להחליף הוראה זו בחוק מיוחד, דומה לחוקים אחרים הקובעים ימי ציון מיוחדים, אלעזר שטרן, בסוף אבקש הודעה אישית גם אני, ולקבוע את יום 9 במאי יום להנצחה ולזיכרון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. בחוק מוצע לקבוע כי היום יצוין, בין היתר, בפעילויות במחנות צה"ל ובמערכת החינוך, בדיון בכנסת ובפעילות נוספת שתעודד הממשלה, בטקס מרכזי ובתהלוכת ניצחון. עוד מוצע לקבוע כי תקציב שנתי להשתתפות בהחזקת חדרי הנצחה ברשויות המקומיות לציון ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית ייקבע בחוק התקציב השנתי, לפי מבחנים שיקבע, או במקרה שלנו, שתקבע, שרת העלייה והקליטה. בחדרי הנצחה אלו תתקיים פעילות לחינוך וללימוד על חלקם של הלוחמים היהודים במלחמת העולם

חשוב לציין כי לציון יום זה חשיבות לעולים רבים שהשתתפו כחיילים וכקצינים במלחמת העולם השנייה במסגרת חובתם האזרחית במדינותיהם, ופרק זה בחייהם הוא עבורם מקור לגאווה ולכבוד. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הכנסת לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, חשיבות רבה יש לחוק הזה, מעבר למה שמנינו וציינו. אני חושב שמדינת ישראל לא נתנה את הדעת די ליום הזה, למשמעויות של היום הזה, בכלל, לעולם כולו, לעם היהודי, למדינת ישראל.

שחלק גדול מתרומתם של הלוחמים היהודים, מכל העולם,

וממדינות חבר העמים בפרט, הפרק הזה נשכח. אנחנו, אני אומר לכם, בשלהי שנות ה-90 נחשפנו לתהלוכות האלה, למצעדים, ואני אומר "האלה" בכוונה, כי ככה זה נתפס, של אותם אנשים מחופשים לכאורה, עם המון מדליות. לא ידענו להבין את המשמעויות עד שלא ירדנו לעומק וחקרנו. אני לא חושב שזו צריכה להיות פעולה של סקרנים או של אנשים שרוצים לחקור ולדעת, אני חושב שהחברה בישראל, תלמידי ישראל צריכים לקבל זאת במנה הראויה, מתוך ידיעת ההיסטוריה של העולם כולו, ההיסטוריה של העם היהודי ותרומתם של היהודים.

שני יהודים מהמושב שלי,שהיום כבר לא חיים אתנו, מבוגרים, בני המושב, כשהם סיפרו לי על מלחמתם, על השתתפותם בבריגדות במלחמת העולם השנייה מטעם מדינות אחרות מבעלות הברית, זה נראה לי הזוי. הם סיפרו את מה שהם עברו. אבל לא קיבלנו את זה במערכת החינוך. החברה לא קיבלה את זה.

ובפרט משום שאותם לוחמים עדיין אתנו, תחשבו את הגילים שלהם,

אני אומר לכם, הם היו אצלי בוועדה, ראיתי את הדמעות בעיניים, ראיתי את הברק, כמה זה היה חשוב להם. כמה ההכרה הזאת הייתה חשובה להם. אני לא רוצה לחשוב איך הם הרגישו כשמישהו לא ידע להעריך את אותן מדליות, והתייחס לזה בזלזול, או התייחס למצעד בזלזול, והיום אנחנו מתקנים זאת. היום אנחנו עושים, לא רק להם, מחווה, אני חושב שהיום אנחנו עושים מחווה לחברה, למדינה, לעם היהודי ולעם כולו. תודה רבה. תודה רבה ליושב-ראש ועדת החינוך, ברשותך, שכחתי,

יש מעבר לתודות, זה טקס קבוע בחקיקה, זה לא מובן מאליו שהחוק עולה היום. התהליך היה אומנם אחראי,

אבל היה תהליך חקיקה זריז, אפילו שכל השרים לא הבינו, וחששו שמא זה הולך ליפול על זה, ולחייב אותם לזה ישבנו בטווח קצר, והתגייסו כולם, המחלקה המשפטית, שעוברת, אנחנו מדברים על המחלקה המשפטית של הכנסת, שנמצאת באגף החדש בקומות התחתונות. אני יודע מה הלשכה המשפטית של הוועדה שלי עוברת,

בימים האחרונים, ואנחנו לא מהוועדות שמחוקקות מי יודע מה. אז תארו לכם מה עברה המחלקה המשפטית בשבועות האחרונים, היועץ המשפטי של הכנסת וכל היועצות המשפטיות. אני חושב שצריך לתת את הדעת על כך גם למושב הבא. צריך לתת את הדעת. נראה לכם שהעברנו בוועדה חוק בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ובזה זה עולה למליאה, אבל כמה תיאומים, כמה תיקוני נוסח, כמה הדפסות, ובכל זה עומדים אנשים עם לוחות זמנים ועומס עבודה. וכאן המקום באמת להודות, להודות למחלקה המשפטית בכלל, וליועצות המשפטיות של הוועדה שלי, לצוות הוועדה, לצוות של הלשכה שלי, שאני תמיד שוכח להודות להם, לפרגן להם, אבל הם יודעים את הערכתי להם. תודה רבה. תודה רבה, אדוני יושב-ראש הוועדה.

להצעה לא הוגשו הסתייגויות, אבל יש בקשות דיבור. ראשון הדוברים, חבר הכנסת עודד פורר. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

תודה, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מעניין אותי לשאול, אולי נמצא פה כמה שכן מכירות את השם, אני דווקא שואל את חברות הכנסת,

אם הן מכירות את השם לידיה ליטבק. מי הייתה לידיה ליטבק? ומי שלא מכיר, ואני מניח שהרוב פה לא מכירות, לידיה ליטבק הייתה טייסת, היא הייתה טייסת קרב יהודייה, גיבורת ברית המועצות לשעבר, שהייתה הטייסת האישה הראשונה אי-פעם שהפילה מטוס אויב בקרב אווירי. היא אחת משתי נשים טייסות בלבד, שזכו בתואר "אלוף ההפלות", והפילה במלחמת העולם השנייה יותר מ-12 מטוסי אויב. היא הפילה את המטוס הגרמני הראשון בספטמבר 1942, שלושה ימים בלבד אחרי שהיא הגיעה ליחידה, ומייד אחריו, בהפרש של 20 דקות, היא הפילה מטוס קרב גרמני מסוג מסרשמיט, וכך היא המשיכה בקרבות לאורך מלחמת העולם השנייה, מפילה מטוס אחרי מטוס. באוגוסט 1943 נהרגה ליטבק, הופל מטוסה, אחרי שהיא הפילה באמת יותר מ-12 מטוסים וזכתה לעיטור הכוכב האדום ועיטורים נוספים. זאת דוגמה אחת למה שאנחנו לא יודעים, למה שהילדים שלנו לא יודעים, ומה הם לא ידעו אם הם לא ילמדו על אותו ניצחון גדול של בעלות הברית על גרמניה הנאצית, ובוודאי על חלקו של העם היהודי במלחמה הזאת, מלחמת העולם השנייה, בקרב צבאות הברית. לשמחתי, מהערב, אחרי שנאשר את הצעת החוק, ייחגג 9 במאי כיום לאומי שמסמל את ניצחון כוחות האור על כוחות החושך ואת הניצחון של העולם החופשי, ואפילו של ארץ-ישראל, שנלחמה אז על חייה נגד ההסכם שעשו עם אותו מופתי אל-חוסייני, יימח שמו, במטרה להשמיד את היהודים בארץ ישראל. מהשנה ואילך ילמדו תלמידי ישראל ויזכרו את העובדה שבמלחמת העולם השנייה, בניצחון הגדול הזה, של בעלות הברית על המפלצת הנאצית, לחמו מיליון וחצי יהודים, וכחצי מיליון יהודים נפלו בקרבות האלה. בצבא האדום כחצי מיליון יהודים לחמו, 167,000 קצינים ו-334,000 חיילים. שבעה יהודים הועלו לדרגות הגבוהות ביותר בצבא הסובייטי. בצבא האמריקני לחמו גם כן כחצי מיליון חיילים יהודים, מהם כ-11,000 קצינים יהודים נפלו בשדה הקרב. כשאנחנו עוברים על צבאות בעלות הברית אנחנו רואים שגם בצבא הבריטי שירתו יותר מ-62,000 יהודים, ואנחנו רואים שבצבאות נוספים שירתו אלפי יהודים, והיישוב היהודי בארץ ישראל גם הוא לקח חלק במערכה הזאת. בדיוק בתקופה שהוא נלחם כאן במנדט הבריטי הוא גם יצא להילחם, יחד עם הצבא הבריטי ויחד עם צבאות בעלות הברית, במלחמת העולם השנייה, נגד אותה מפלצת נאצית. הדוגמה הזאת, של מלחמת העולם השנייה, ושל הניצחון הזה, של העולם כולו, שהתגייס כדי לנצח, היא דוגמה והיא ערך שאנחנו צריכים להנחיל לילדינו. זהו יום בין-לאומי, והוא נפרד מהטרגדיה של העם היהודי באותה שואה, שואה וגבורה, שאנחנו לומדים לאורך כל הדרך. אבל הייתה גם הגבורה של הלוחם היהודי בצבאות בעלות הברית, כחלק מכלל העולם החופשי, וזה המסר החשוב שאנחנו צריכים להעביר לילדינו. אני רוצה לברך את כל מי שלקח חלק במלאכה הזאת, ובאמת על ההתגייסות הזאת, שבסופו של דבר אותו יום כבר לא יהיה איזה יום של קבוצה קטנה מאוד בעם ישראל, אלא יהיה יום שבבתי-הספר ובמערכת החינוך יציינו אותו, שבמחנות צה"ל יציינו אותו, וגם ימשיכו לציין אותו באותם טקסים, מצעדים ותהלוכות כפי שציינו אותו עד היום. אני חייב, בהקשר הזה, לסיום, אדוני, כן, לא נהוג להגיד תודות כל הזמן,

נהוג את התודות להגיד אחרי, לא נהוג להגיד את התודות לפני. נהוג להגיד את התודות אחרי, אני רוצה להגיד אותן לפני, כי באמת לא היינו מגיעים להצבעה הזאת בלי יושב-ראש ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי, שעושה עבודה נפלאה בהרבה מאוד תחומים, ובוודאי בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שההובלה שלך את התהליך הזה, ופירוק המוקשים בוועדה, בהחלט נתנו את אותותיהם. יושב-ראש הקואליציה, שנע כאן מצד לצד, אני חושב שהווטרנים חבים גם ללוחמה שלך ולמלחמה שלך איזה חוב של כבוד, על ההתעקשות שלך שהחוק הזה יעלה היום ויסתיים היום ויעבור בקריאה שנייה ושלישית. אני חייב לציין את צוות הוועדה, שהפלנו עליו אתמול בלילה את הניסוחים המשפטיים, והוא מתחיל לרוץ לטובת העניין הזה. כמובן אני חייב לציין גם את הצוות שלי, שלקח חלק במשימה, ואני גם אציין עוד את הצוות של השרים האחרים, שגם הם התרוצצו. גם הצוות שלך, אדוני שר החינוך, לקח חלק בעניין הזה, כדי שהחוק הזה יעבור היום. אני שמח שהוא עובר היום, ואני רוצה להודות לכולכם.

תודה רבה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת רוברט אילטוב, הייתה לי הרגשה שאתה מתלבט אם לוותר או לא אתה לא חייב. חמש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, באמת התלבטתי אם לעלות או לא. זה מעמד, מבחינתי, מבחינת משפחתי, מאוד מרגש. כשאני מדבר על וטרנים, זה בעצם חלק מהמשפחה, אותם אנשים שהלכו לקרב, סבא שלי, שהיה בכוחות המיוחדים, קצין בצבא האדום, לחם בכל הגזרות, בעצם: הוא היה בטהרן, והיה בקרקוב, היה בברלין, שני האחים שלו נהרגו בקרבות. אנחנו, מהעדה הבוכרית, לא היינו באירופה, אבל העדה הבוכרית גם קלטה, והאוזבקים, ועמים אחרים, מאות אלפי יהודים מאירופה שנאלצו לעזוב את התופת, ומשם הלכו לקרב, התגייסו לצבא האדום, והמשפחות שלהם היו במפעלים, ייצרו נשק, בגדים, ולפעמים עבדו 24 שעות כדי שהמאמץ נגד גרמניה הנאצית יהיה יותר עוצמתי. אני חושב שהגבורה, בחוק הזה, שהייתה בעם היהודי, שמצד אחד כל מי שחי באירופה

ומצד שני הם נאלצו ללכת לקרב כדי להילחם בגרמניה הנאצית ולנצח אותה, בנחישות. כמעט כל חייל שני מהיהדות שהייתה נהרג בקרבות האלה. צריך להבין את הממדים של המלחמה הזאת בחזית הסובייטית, אומרים שזה הרוסית, אבל זה לא, זו החזית הסובייטית, והיא ספגה את האבדות הקשות ביותר, בקרבות הקשים ביותר. זה מוכר היום על ידי כל העולם, אבל זה הוכחש. לצערי היום יש מדינות שמכחישות את זה, ויש מנהיגים שמכחישים את זה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא אחת מהצעות החוק החשובות, מבחינת העם היהודי. אנחנו צריכים לזכור שהייתה שואה והייתה גבורה, והצעת החוק הזאת מדגישה את הגבורה, כאשר בשטח הסובייטי כ-4 מיליון יהודים היו תחת כיבוש, עדיין היהודים נלחמו, כאשר מצד אחד שלחו אותם למשרפות וירו בהם, ומצד שני היו חצי מיליון יהודים, וזה 50 דיביזיות, בלוחמה בלי רחמים. לכן אני חושב שיש פה אמירה מאוד חשובה, באמת, אני תמיד מתרגש כשאני מדבר על המלחמה הזאת, כי אם לא היינו מנצחים במלחמה הזאת,

העם היהודי, מיליון וחצי חיילים, זה הצבא הכי גדול ביחס לאוכלוסייה שלו בעולם, שפשוט נלחם בכל צבאות העולם. לכן אני חושב שהצעת החוק הזאת היא מסר לעולם: אנחנו לעולם לא נשכח מה שהיה, אנחנו נזכור את מה שקרה, ונזכור את אותם חיילים, ואנחנו, מחובתנו לא לאפשר לשכתב את ההיסטוריה. תודה רבה, חברי חברי הכנסת. תודה, רוברט, על הדברים המרגשים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חמש דקות, גברתי, לרשותך.

אני מרגישה עכשיו כמו ילדה, ילדה קטנה בת עשר, צועדת במצעד עם הסבים שלי. יום חג, 9 במאי, זה אביב, מזג האוויר יפה. אני היום בת 42, הסבים שלי, לצערי הרב, כבר לא אתי, שניהם נלחמו במלחמה. היה ברור שהאנשים יצאו אל הלא-ידוע, ארבע שנים, שש שנים, לא ראו את הבית. לא היו טלפונים, ומכתב, אולי פעם בחצי שנה. אם מישהו היה נהרג, לא כל כך היו מחפשים אותו, לא כל כך ידעו מה עלה בגורלו של אותו אדם. ואם אותו חייל היה יהודי, אז לא הייתה לו ברירה. אדוני השר, אני מבקשת ממך שנייה, אני רוצה לפנות אליך בבקשה אישית. אם אותו חייל בצבא, בזמן מלחמת העולם השנייה, היה יהודי, לא הייתה לו ברירה: הוא היה צריך לנצח או למות, כי גזר הדין שלו, אם היה נחטף, היה מוות. לא הייתה ברירה. סבא שלי מצא את יום הניצחון, 9 במאי 1945, בפולין. הוא נלחם מהיום הראשון ועד היום האחרון של המלחמה. כשזה התחיל הוא היה בן 20, וכשזה הסתיים הוא היה בן 24. מה שהוא ראה שם אני עד היום לא יודעת, וכנראה כבר לא אדע, כי לא נהגו לספר לנו. כשהייתי ילדה הוא תמיד סיפר את זה כאילו זו הייתה חוויה מעניינת. ברור שלא. בסוף הוא הגיע עד ברלין וחתם על הרייכסטאג. עכשיו אני נרגשת ברמות, פשוט, למה זה לא קרה קודם?

במדינת ישראל ניסו להסתיר את הדברים האלה ולא דיברו על זה? למה הייתה תקופה שהילד שלי בבית-הספר התבייש בזה שהוא רוסי, והיינו צריכים להסביר שזה בסדר גמור, שגם בן-גוריון, גם שמעון פרס וגם אריק שרון, זה בסדר גמור, אתה בחברה טובה. אני פונה אליך, אדוני שר החינוך, אתה היית לוחם, היית מפקד, ידעת להגיד "אחרי". אז תגיד היום למערכת החינוך "אחרי": שיכניסו את התכנים האלה, שילדי ישראל והנוער בישראל ידעו, ידעו להעריך את זה וידעו לכבד את זה, ולא יסתכלו על "הרוסים האלה" כעל עוף מוזר. פנייה אחרונה ליושב-ראש הקואליציה. אני יודעת שכל השרים נרתמו פה, היה לא פשוט להעביר חוק כזה בכמה ימים. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אתה בן אדם גדול, עם לב ענק, ענק כזה. וזה שדיברנו היום, אמרתי לך: דוד, אתה מכיר את האנשים האלה, כשהיית סגן ראש העיר בראשון. ואמרת: כן, ראיתי אותם. והיום אנחנו עומדים פה ומצביעים על החוק הזה, ואני כל כך גאה בנו. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת חמד עמר, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי פלוסקוב. סליחה, לא ראיתי.

נוכח ומוותר. חברת הכנסת טלי פלוסקוב,

חמש דקות, גברתי.

תודה, אדוני היושב-ראש, אני אשתדל מאוד לא,

לא להגיע, אף מרות שהרגשות האלה מאוד מאוד מוכרים לי. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אתם יודעים מה אני רוצה לספר לכם? שעד לא מזמן על היום הזה דיברו רק חברי הכנסת יוצאי ברית המועצות לשעבר. רגע, רגע, לא שמעת את המשפט מתחילתו. אבל לא רק, אמרתי: עד לא מזמן. אמרתי: עד לא מזמן.

עד לא מזמן על המלחמה הזאת ועל הדברים האלה דיברו באמת רק חברי הכנסת יוצאי ברית המועצות. טלי, אני מצטער, באמת.

להגיד שעל המלחמה הזאת דיברו, אני מכבד את האירוע, כרגע אני מדברת על הכנסת ועל ההחלטה. אני חושב שזו החלטה מצוינת, אבל בין זה לבין להטיל אשמה שלא דיברו על המלחמה הזאת, גם כל שנה אנחנו רואים אותם,

אני לא מדברת על אשמה.

אבל מי שמקדם את החוקים האלה, מי שקידם את החוקים האלה, היו חברי כנסת יוצאי ברית המועצות לשעבר.

אבל בין זה לבין להגיד שאף אחד אני לא באתי להאשים, חס וחלילה. באתי להתגאות. באתי להתגאות בכך שהיום, כששמעתי את יושב-ראש ועדת החינוך, יעקב מרגי, וכששמעתי גם את חבר הכנסת מאיר כהן, וכששמעתי בפרוזדורים וראיתי איך נלחם בשביל האנשים האלה יושב-ראש הקואליציה, דוד ביטן, זה אומר שהנושא הזה באמת היום יותר מוכר ממה שהיה בעבר. לא רציתי לפגוע באף אחד, זאת לא הייתה כוונתי. מה שאנחנו נמשיך לעשות, רבותי, זה שוב ושוב לספר על המלחמה הזאת, ועל האנשים שעברו שש שנים של גיהינום. אז אני רוצה עכשיו לתת לכם כמה עובדות, כבית-ספר: מלחמת העולם השנייה הייתה הסכסוך ההרסני ביותר בהיסטוריה. העלות שלה, הנזקים שלה, מספר הפצועים וההרוגים שבה, גבוהים יותר מכל מלחמה אחרת בתולדות ההיסטוריה. אני חושבת שזה משפט מאוד חזק. המדינה עם מספר הנפגעים הגדול ביותר הייתה רוסיה, ברית המועצות לשעבר, בין 20 ל-28 מיליון איש. רבותי, שימו לב לפער.

המספר לא ידוע, איפה אנחנו נמצאים, יש כל כך הרבה קברים שאנחנו לא יודעים מי קבור בהם. מ-5 מיליון חיילים גרמנים שנהרגו במלחמת העולם השנייה, 4 מיליון נהרגו בחזית המזרחית, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. ההערכה היא כי 1.5 מיליון ילדים מתו במלחמה, ו-1.2 מיליון מהם היו יהודים. בשנים 1939 עד 1945 צבא בעלות הברית הפעיל 3.4 מיליון טונות של פצצות, רבותי. מ-40,000 גברים ששירתו בצוללות במלחמת העולם השנייה, רק 10,000 חזרו. ההחלטה, זה מעניין מאוד בעיני, ההחלטה על צורת יישום הפתרון הסופי, התוכנית להשמדת יהודי אירופה, התקבלה בוועידת אנזה בברלין ב-20 בינואר 1942. היינריך הימלר היה האדריכל הראשי של התוכנית. ועידת ואנזה. ועידת ואנזה. תודה, חברת הכנסת שולי מועלם. אני יכולה פה לדבר על הרבה דברים, אבל אני רוצה לחזור באמת, אלה עובדות והיסטוריה שכל אחד מכם, מי שמעוניין בזה, יכול לקרוא וללמוד. זאת מלחמה עם 52 מיליון הרוגים. במלחמה הזאת, זה מספר חשוב, במלחמה הזאת נהרגו 1.5 מיליון יהודים, רבותי. זה מלבד 6 מיליון שנספו בשואה. אז איך אנחנו, מדינה יהודית, דמוקרטית, אנחנו אומרים, מדינת ישראל, לא נדע לציין את היום הזה ולהגיד לאותם הגיבורים שעדיין אתנו היום,

ומשפט אחרון, אדוני, על מה שאנחנו עושים ומטרת החוק, והיו פה חברי כנסת ששאלו: אז מה אתם רוצים בחוק? אנחנו רוצים שבמערכת החינוך במדינת ישראל ילמדו את הנושא הזה, כדי שהאנשים המבוגרים, שהיום הם בגיל 90 ומעלה, ידעו שלא ישכחו את מה שהם עשו למען העולם כולו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חברת הכנסת טלי פלוסקוב. אדוני שר החינוך ביקש לסכם בכמה מילים. בבקשה. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם אני מתרגש, לא בכל יום מעבירים חוק כזה מיוחד. כל אחד מאתנו שגדל במערכת החינוך הישראלית יודע לספר על גיבורי ישראל, יוני נתניהו, חנה סנש, הגיבורים שלנו, נתן אלבז, זכרו לברכה, וכתוצר של מערכת החינוך הממלכתית בישראל אני לא ידעתי, אני לא ידעתי,

ידעתי, והדימוי שלי, כילד יחסית מתעניין, אני אגיד לכם מה ידעתי. ידעתי שהייתה שואה, ידעתי שהלכנו כצאן לטבח, ידעתי שהייתה גבורה,

ביום השואה והגבורה זה היה 99% שואה ו-1% גבורה, בגטו ורשה, בטרבלינקה, מרד.

לא ידעתי ש-1.5 מיליון יהודים נלחמו, ולא ידעתי, עד שגדלתי וקראתי ספרים, לא ידעתי, עוד בלי קשר ליהודים, שעיקר העול במלחמת העולם השנייה היה של ברית המועצות, ורק מאוחר הרבה יותר במלחמה ארצות הברית נכנסה בסופו של דבר, בעצימות גבוהה, רק ב-D-Day, ב-1944, אחרי שהרוסים מתחננים: תיכנסו כבר, פרל הארבור ב-1942, אני יודע, נכון, בפרל הארבור, אבל עד שהם שילחו חיילים, בהיקפים גדולים, לא ידעתי את זה. ידעתי, מה אתה יודע, אתה רואה את הסרט "טוראי ריאן", אתה יודע, האמריקנים, ולא ידעתי שהיה חייל יהודי ששמו אברהם לוין, שב-22 בפברואר 1942 נעמד ליד בונקר גרמני וחסם בגופו את חרך הירי כדי להציל את חבריו, וזה גיבור יהודי, וזה גיבור ישראל, כמו הגיבורים שלנו, כמו מאיר הר ציון, לא "כמו", כי הם שלנו. תראו מה אמרתי פה. כל כך עמוק זה הוטמע. אנחנו בתקופה נורא מרגשת, מדינת ישראל קמה, והיה נרטיב ראוי וצודק על הקמת המדינה, על החלוצים, על הפלמ"ח, ואז מתחילים לקלף את השכבות ומגלים, בדוח ביטון, שהייתה עלייה מופלאה שיישבה את הנגב והגליל, שרובה הגדול מצפון אפריקה, וזה לא פוגם כהוא זה בחלוצים,

ועכשיו הגיעו מיליון עולים, ואני מכניס את עצמי לנעלי עולה מברית המועצות, שגדֵל, תחשבו עלינו, הישראלים הצברים, שחלילה לא היינו יודעים כלום, לא יודעים על מלחמת ששת הימים, לא יודעים על מלחמת יום הכיפורים, לא יודעים על כל הנופלים שלנו, הצברים, תדמיינו איך היינו מרגישים. אבל פה אנחנו מדברים על מאות אלפי יהודים, בעיקר מברית המועצות, שנפלו, ולא ידענו ולא סיפרנו. אז רבותי, אני מודיע פה לא רק שעובר חוק. אני נחוש, כשר החינוך של מדינת ישראל, לא כטובה לעולים מרוסיה, זה לא טובה לעולים מרוסיה, זה טובה לנו, שנדע שבזכות הגבורה המופלאה הזאת, על חוט השערה, על חוט השערה שם בסטלינגרד כל המלחמה נטתה, כי אם היינו מפסידים בסטלינגרד, לא היה D-Day. לא היה קורה. היינו רואים מאות שנים של עולם תחת השלטון והמגף הנאצי. ולכן, כל ילד וילדה במדינת ישראל חייב, חייבים להכיר את גבורת היהודים, בברית המועצות בעיקר,

גם בארצות הברית, במלחמת העולם השנייה. ומכאן המשפט האחרון, ובזה אסכם, לווטרנים המופלאים שצועדים ומסתובבים בינינו. בעבר הילדים גיחכו, מי האנשים האלה, עם כל העיטורים האלה, שלבושים כמו בפורים,

והיום הילדים ידעו: לא פורים, ולא מגוחכים, אלא גיבורי ישראל ממש כמו גיבורי הפלמ"ח, כמו גיבורי 67', כמו גיבורי אנטבה, כמו גיבורי מלחמת לבנון השנייה. גיבורים אמיתיים שהצילו את העולם. (אומר דברים בשפה הרוסית.) לא פורים. כיפורים. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה.

לחוק לא הוגשו הסתייגויות, לכן אנחנו נצביע בקריאה שנייה. חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית, התשע"ז 2017, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד ומי נגד? סעיפים 1 6 נתקבלו. 49 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה, ואנחנו נצביע כעת על הצעת החוק בקריאה שלישית. מי שלא הספיק להצטרף בשנייה יוכל להצביע עכשיו. חוק יום הניצחון על גרמניה הנאצית,

53 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. החוק התקבל בקריאה שלישית ונכנס אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל.

לפרוטוקול, אנחנו מוסיפים את חבר הכנסת נחמן שי כתומך בהצעת החוק. הודעה אישית של חבר הכנסת אלעזר שטרן, על פי סעיף 34 לתקנון.

בבקשה, עד חמש דקות לרשותך. לא, הרבה הרבה פחות. אדוני היושב-ראש, חשוב לי שגם אתה תקשיב. אני כמובן מברך את חברנו רוברט אילטוב על החוק החשוב הזה ועל ההכרה הכל-כך חשובה באותם חיילים ולוחמים. לשמחתי הרבה, כל מי שישב באולם הזה הבין שכל מה שדיברתי עליו זה העדפת בחורי הישיבות על פני חיילי צה"ל כפי שהתקיימה אתמול בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, לצערי, בחסות הקואליציה. ואשר לשכול: איבדתי בקרבות, באימונים, בתנועה אל היעד ועל היעד חברים רבים. זה עשרות שנים אין שבוע שאני לא פוקד או נמצא בקשר עם כמה משפחות שכולות, חלקן, כמעט 40 שנה, כל שבוע. אני חי בתוך משפחה שכולה. אין כאן בבית הזה אף אחד, וגם לא אף אחת, שיכולים להטיף לי מוסר בתחום הזה. השכול חשוב לי לא פחות מאשר לאף אחד בבניין הזה, ואני גם לא זקוק לתעודות. תלכו אל המשפחות השכולות ותשאלו אותן, לא לבודדות, לא לעשרות, למאות או לאלפי משפחות שכולות. אין פה אף אחד שיש לו זכות להטיף לי מוסר על הדבר הזה. אין לי כל כוונה לקחת חלק בדיון פוליטי שמשתמש בשכול כמכשיר פוליטי עצוב וזול. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.

בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס' 2), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת יעקב מרגי. אדוני, בבקשה. איפה איימן עודה? אה, הוא שאל שאלה ויצא? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) (תיקון מס׳ 2), התשע"ז 2017, שהוגשה מטעם חברי הכנסת דוד ביטן וקבוצת חברי הכנסת. מטרותיו של חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו) הן הנחלת חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל לדורות הבאים, ציון זכרו, חינוך הדורות הבאים ועיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני. רבותי, יש כאלה שעכשיו יעלו חיוך. אמר איימן עודה: מרגי, מה לך ולהרצל? אתה חרדי. לפעמים יד הגורל, דווקא הדוס הזה, עם השחור-לבן, זכה להיות יו"ר ועדת החינוך, ודווקא הוא מביא חוק שינציח,. כמו כל דבר אחר, אם הרצל היה אתנו עכשיו, הייתי חלוק אתו על הרבה תחומים. להערכתי, הוא היה יושב באגף הזה של הבית הזה. אני לא תומך בו, לא תומך בדעותיו. אני ציוני, אבל אני לא צריך את הרצל בשביל להיות ציוני. אבל מכאן ועד לשאול: מרגי, מה לך ולהרצל?

אבל חשוב, תקשיב, אני לא מתנצל.

אני אומר את הדברים נכוחה, כפי שאתם מכירים אותי.

אנחנו מאזינים לך בקשב רב. ההסתדרות הציונית העולמית מפעילה בהר הרצל את מרכז הרצל ללימודי ציונות, אשר כולל את המדרשה ואת מוזיאון הרצל. תקציב הפעילות של מוסדות אלו ממומן כיום בעיקר מתקציב ההסתדרות הציונית העולמית, מהכנסות מפעילויות במוסדות ומתרומות. סעיף 13 לחוק אומנם קובע כי המדינה תשתתף בהפעלתו של החוק, אך אינו מתייחס למימון המוסדות להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל בהר הרצל. הדבר משפיע על יכולת קיום הפעילות השוטפת במוסדות אלו, על פיתוחם ועל הרחבתם. מוצע לקבוע במפורש כי השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של החוק תכלול גם תקציב להשתתפות במימון הפעילות השוטפת להנצחת זכרו, פועלו ומורשתו של בנימין זאב הרצל, שההסתדרות הציונית העולמית

ובכלל זה פעולות הדרכה וחינוך, וכן פעולות נוספות בהר הרצל שהממשלה תחליט עליהן, שההסתדרות הציונית העולמית תקיים, והכול בהתקשרות למימוש מטרות ציבוריות בהתאם להוראות סעיף 11א לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג 1952. הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני מבקש מחברי הבית לאשרה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

כדי שלא לגזול זמן בסיכום ולעלות שוב להודות, באמת להודות, כי גם חוק זה, לא היה מובן מאליו שיעלה היום, במסגרת הקצב והמסלול הסדיר והתקין,

וקיפחתי אותו בחוק הקודם יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד ביטן, שבאמת לקח, גם את חוק הקודם, יום הניצחון על גרמניה הנאצית, וגם את החוק הזה, ודחף אותם, וניסה להסביר לממשלה ולוועדת השרים מהו אחד הנושאים הראשונים שלומדים בשיעורי אזרחות, חוק, עקרון הפרדת הרשויות, והסביר לממשלה שהכנסת לא עובדת אצלה. עם כל זאת, הוא עשה זאת בתיאום בדיעבד, תוך שימת דגש, וגם התפשר והיה קשוב למשרדי הממשלה. אני שמח,

שהצלחת להעלות את זה היום, הצלחנו להעלות את זה היום, ולהודות למחלקה המשפטית, שקצת הלחצנו אותה מאתמול להיום, ולכל צוות הוועדה, לכל הכנסת.

צריך להודות על כל התהליך, עובדי הכנסת בימים האלה באמת נמצאים תחת לחץ מסוים, אבל כולם בתחושה שהנה, עוד כמה שעות זה מסתיים, ולכן קל להם. הם לא מבטאים לנו את הקושי העצום,

עוד מעט זה מסתיים ותוכלו לצאת לפגרה. אבל אם תרצו שיחה בנפרד, נפרדת, על רמת הציונות שלי, בלי שום קשר לבנימין זאב הרצל, תוכלו לקבל זאת ממני במנה גדושה. תודה רבה. אני מבקש להצביע בעד החוק.

אדוני יושב-ראש ועדת החינוך הציונית של הכנסת.

להצעת החוק לא הוגשו לא הסתייגויות ולא בקשות דיבור, ועל כן נעבור כעת להצבעה. אני רוצה להדגיש שאנחנו מצביעים על נוסח ב' של הצעת החוק, שמונח לפניכם. אנחנו מצביעים עליה כעת בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה,

מי נגד? בסדר, התבלבלתי, אין לנו שני נוסחים.

סעיף 1 נתקבל. 35 תומכים, שלושה מתנגדים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. עכשיו אנחנו מצביעים עליה בקריאה שלישית. חבר הכנסת חיליק בר הצביע והצבעתו לא נקלטה. רוצים לבדוק, אנשי

גם אני לא הצלחתי. גם אתה לא הצלחת. גם חבר הכנסת מיקי רוזנטל. אנחנו מצרפים את חבר הכנסת רוזנטל ואת חבר הכנסת בר לתומכים בהצעת החוק,

אנחנו עוברים כרגע להצבעה בקריאה שלישית, ובואו נראה אם זה עובד.

חוק בנימין זאב הרצל (הנצחת זכרו ופועלו)

41 תומכים, שלושה מתנגדים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שלישית ונכנסה אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת איימן עודה מבקש לצרף את התנגדותו לחוק, לפרוטוקול, וחבר הכנסת רוברט אילטוב מבקש לצרף את תמיכתו בחוק, לפרוטוקול.

אנחנו עוברים כעת, בעזרת השם, לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז 2017, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. וכאן, אני מתקן, אנחנו מדברים על נוסח ב'.

עלתה מוקדם יותר היום, הוחזרה לוועדה, וכעת תציג את ההצעה המתוקנת בנוסח ב', כפי שחזרה מן הוועדה אל המליאה, יושבת-ראש הוועדה המיוחדת, אני,

לא אקרא את כל השם, חברת הכנסת רחל עזריה. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השרים, כמו שאתם יודעים, כבר הצגתי באריכות רבה את החוק הזה ואת החשיבות שלו, בעצם זה חוק שמאפשר פיצול של דירות. זה גם מקל על אנשים מתבגרים שרוצים שתהיה להם איזושהי הכנסה נוספת ולפצל חלק מהדירה, וזה גם בעצם יוצר איזושהי גמישות בעולם התכנוני המאוד-נוקשה היום במדינת ישראל, להתאים את המערך של הבנייה שנעשתה הרבה שנים קודם לשינויים של המשפחה הישראלית: העובדה שיש יותר זוגות גרושים, העובדה שאנשים מתחתנים בשלב מאוחר יותר, שלאנשים יש תוחלת חיים ארוכה יותר, ולכן צריך דירות קטנות. למרות כל הדרמה שהתחוללה, בסופו של דבר אנחנו מביאים את אותה הצעת חוק לגבי הבנייה הרוויה,

כפי שאמרתי בוועדה, אנחנו נעשה עבודה עם השלטון המקומי כדי להביא הצעת חוק טובה, ואני בטוחה שנעשה את זה במושב הבא. אני קוראת לכם לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני חושבת שזו הצעת חוק טובה, שתעשה טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל, ולתכנון. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת רחל עזריה. כאמור, הצעת החוק הזאת מוחזרת למליאה מן הוועדה בלי שהוגשו הסתייגויות או בקשות רשות דיבור, ולכן אנחנו מצביעים כעת על נוסח ב' של הצעת החוק, כפי שהגיע מן הוועדה, ראשית בקריאה שנייה. מי בעד ומי נגד? סעיפים 1

נתקבלו. מופע אחדות של חודש אב. 54 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצביע עליה כעת בקריאה שלישית.

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 117, הוראת שעה), התשע"ז,2017, נתקבל.

אין מתנגדים, אין נמנעים.

שלישית ונכנסה אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. ואנחנו, בעזרת השם, עוברים עכשיו לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז 2017, קריאה ראשונה. מציג את ההצעה, בשם שרת המשפטים, השר גלנט, אני זוכר שבאחת הפעמים הקודמות התחלת לתת הרצאה, נכון? על תפיסות ביטחוניות. הבטחת לנו פרק ב', ומאז, לפחות אני לא זוכר שקיבלנו אותו. אז, בשם שרת המשפטים יציג את ההצעה שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט. רשימת הדוברים סגורה. אני סומך עליך שתמשיך. אני כבר לא זוכר על מה דיברתי. אדוני השר, בבקשה. עד שאני עומד פה על הבמה. תני לי קצת להתבטא, אני רוצה ליהנות,

מהמעמד הזה, ביום האחרון של המושב. תמצא נושא אחר מעניין.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז 2017, נועדה לתקן את חוק סליקה אלקטרונית של שיקים בתיקונים שונים. חוק סליקה אלקטרונית של המחאות מסדיר את הכללים שלפיהם תפעל המערכת הבנקאית בסליקה אלקטרונית של המחאות, תחת סליקתם הפיזית. מטרת הסליקה האלקטרונית היא לייעל את תהליך סליקת השיקים ולהביא לחיסכון בעלויות הסליקה. עיקר התיקונים עניינם סליקה של שיקים במטבע חוץ, וכן סליקה של שיקים בין בנקים ישראליים למוסדות פיננסיים זרים, הרשאים לפי דין להציג לגבייה או לפרוע שיקים. כמו כן, מוצע להוסיף את בנק ישראל להגדרה "בנק", כדי להחיל את ההסדר גם על שיקים שמוצגים לפירעון או נמשכים על ידי בנק ישראל. הממשלה סבורה כי הצעת החוק תאפשר לבצע את מעבר המערכת הבנקאית לסליקה אלקטרונית באופן מיטבי. תודה רבה, אדוני השר. ללא כל ספק היית מרתק, חבל על הזמן. אנחנו כאמור בקריאה ראשונה, ולכן נעבור כעת לרשימת הדוברים. חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חברת הכנסת רויטל סויד, מוותרת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא,

חבר הכנסת אראל מרגלית, מוותר, אנחנו מודים לך מאוד, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת מיקי לוי,

שאת מוותרת. אני מתנצל, חברת הכנסת מיכל רוזין נוכחת, אי-אפשר לפספס אותה, והיא פשוט מוותרת, ואנחנו מודים לה על כך מאוד, בשעה זו של הלילה ביום האחרון. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מאמץ את, חברת הכנסת, גם אתה מוותר,

חבר הכנסת יואל חסון, מוותר.

חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן,

נוכח, חבר הכנסת יהודה גליק,

חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אני כאן ואני מוותרת. נוכחת ומוותרת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת יוסי יונה, גם כן אינו נוכח. טוב, אז אנחנו עוברים כעת, רגע,

אבל אני סגרתי את הרשימה. אני רשומה. אם את רשומה, אז בשמחה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, גברתי. חמש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השר יואב גלנט, אנחנו אומנם היום ביום האחרון למושב, אבל אני חייבת לספר לכם, אתמול סיירתי בבית-העלמין גבעת שאול בירושלים, פה קרוב, והלכתי לראות, ששש. מה זה? אדוני יושב-ראש הקואליציה, ששש, תודה, אדוני היושב-ראש. כיושבת-ראש הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן, סיירתי בבית-העלמין בגבעת שאול בירושלים. הלכנו לראות את חלקות הקבר של הילדים שנטמנו בעשור הראשון של מדינת ישראל. אני רוצה לספר לכם שהמראה הוא מזעזע, היו כמה חלקות שהלכנו לראות, וראינו שיש חלקות שאין בהן בכלל קברים, אין מצבות, יותר נכון, קברים יש. היו בחלק אחד שלוש מצבות קטנות, עם שמות, וברור לנו שהמשפחות הטמינו שם את יקיריהן. מה קורה שם במרפסת, נו. חברים, אני מדברת על נושא כל כך חשוב. אומנם המליאה כבר ריקה, ריקה לפחות בצד השמאלי, אבל אני חושבת שזה מסר שחשוב שייאמר בסוף המושב שלנו, ולכן אני פה ומדברת. בחלקה שראינו לא היו מצבות. לקחו אותי לראות חלקה אחרת, שבה נקברו ילדים ללא שמות,

אוציא אתכם החוצה שם. אני לא צוחק, נו.

ללא שמות, פלשטקה שלמה, ארוכה ארוכה, של בטון, בלי שמות. המנכ"ל של בית-העלמין הראה לי שהם בונים מעל החלקה שקבורים בה ילדים, אין שם מצבות, יש רק מצבה אחת, ארוכה ארוכה, הם בונים ומכינים קברים חדשים לילדים, כי זו חלקת ילדים. היה מזעזע עבורי לראות את החלקה הזאת, ואמרתי לו: אנחנו עומדים על בטון, מה יש בבטון הזה? הוא אומר לי: קבורים ילדים. אמרתי לו: למה אנחנו עומדים על זה? אני באה מבית דתי, אני יודעת שלא עומדים על קבר. אסור, זה כבוד המת. והוא אמר לי: לא, אפשר לעמוד על זה, כי זה לכבוד החי, את הולכת לעשות מצווה, וגם לכבוד המת, שאת הולכת לעשות מצווה, לקבור מישהו.

אז, באותו רגע, אני הרגשתי רע מאוד. אני אמרתי, זה לא יכול להיות שאתם מכסים היום, ב-2017, קברים של ילדים שנקברו לפני 50 שנה, והמשפחות לא יודעות מה קבור שם, מי קבור שם. איך אתם עושים כזה דבר? איפה הערכיות? איפה המוסריות? להודיע למשפחות על כך שיש שם ילדים: אנחנו מכסים את החלקה, לפני שאנחנו מכסים את החלקה, תודיעו למשפחות, איך יכול להיות דבר כזה? והיום, היום, אני רוצה לומר לכם, אני ממש מסיימת, שהיום, בעיתון ידיעות אחרונות, התפרסם שעדיין גונבים ילדים וחוטפים ילדים. ואנחנו צריכים לצאת נגד הדברים האלה, ואנחנו צריכים לדאוג שזה לא יקרה שוב. ואנחנו, כאן, הבית הזה, צריך לתת את הדוגמה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון), התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 28 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, והיא מוחזרת לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

לסעיף הבא שעל סדר-היום, הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז 2017, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק, בשם שר החקלאות ופיתוח הכפר, שר הבינוי והשיכון חבר הכנסת יואב גלנט. אדוני שר השיכון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, יש צורך בתיקון החוק למניעת מחלת הכלבת, להחלפת פקודת הכלבת. הכלבת היא מחלה קטלנית המוכרת זה אלפי שנים. מדובר במחלה נגיפית שההידבקות בה היא בעיקר מנשיכה על ידי בעל חיים נגוע. למרות מאמצים בין-לאומיים להדברת המחלה, עדיין מתים ממנה בכל שנה כ-50,000 בני

רובם במדינות העולם השלישי, מדינות מתפתחות, ורובם ילדים. עיקרי השינויים כוללים, מלבד הכנסת האפשרות של תצפית בית לאחר התקנת התקנות בעניין, חובה על רשות מקומית להפעיל בתחומה מתקן הסגר מתאים, או להתקשר עם רשות מקומית סמוכה שבה פועל מתקן כזה, הבהרה שהמקום יהיה נתון לפיקוחו מקצועי של הרופא הווטרינר הרשותי, הסדרים לעניין החזקת בעל חיים בהסגר והוצאתו ממנו, עדכון הדרישות להסמכת מפקחים בעלי סמכויות אכיפה, הסמכה לקבוע אגרות ותשלומים ועוד. לסיכום, ההוראות בחוק המוצע נועדו לאזן באופן מושכל בין תכליתו העיקרית, צמצום הסיכון להידבקות במחלת הכלבת, נוכח הסיכונים החמורים הצפויים ממנה לבריאות הציבור ולחיי אדם, לבין אינטרסים חשובים אחרים. איזון זה אפשרי כיום הודות לידע המקצועי העדכני, שלפיו אפשר להתחשב בהיסטוריה החיסונית של בעל חיים ובמכלול נתונים אפידמיולוגיים הנוגעים בעניין, לשם מזעור הסיכון האמור ולצמצום הפגיעה בבעלי חיים, ובחיות בית בפרט.

תודה רבה, אדוני שר השיכון. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מיכל סויד, מוותרת, חבר הכנסת יואב קיש, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, מוותר, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת זהבה גלאון, מוותרת, חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח. חבר הכנסת יואל חסון. נוכח, נוכח. עיסאווי, שלום. עיסאווי פריג' נוכח. אומנם אני נפקד, אבל אני נוכח. חבר הכנסת עיסאווי פריג' נוכח אך מוותר, חבר הכנסת, אתה לא קראת אותי.

את לא רשומה, צר לי. זה אומנם בלי ניקוד, אבל אני יודע לקרוא. אני ועוד איך רשומה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אני רשומה. רשומה ראשונה, עוד לפני רויטל. את לא רשומה, אבל אני אוסיף אותך, חברת הכנסת. זה בסדר. שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. אני מקבל את העמדה של הסיעה שלנו להצביע בעד, אבל אני רוצה לנצל את שלוש הדקות האלה. אדוני היושב-ראש, אנחנו יוצאים לפגרה, אז אני רוצה לנצל את הדקות האלה ולאחל לכולנו שיהיו לנו חודשים שקרבים ובאים עלינו במתינות, בסובלנות, ושבאמת יהיה די לשפיכות הדמים. אני בא לכאן עם רשמים מהצפון הרחוק, ואני רוצה לשתף אתכם באצילות הנפש של המשפחות הדרוזיות, שתי המשפחות שאיבדו את בניהן השוטרים, שכיב שנאן, שאיבד את בנו כאמיל, ועפיף סתאוי, שאיבד את בנו האיל, ומוניר קבלאן, שבנו נזיה נפצע בפעולה הזאת, פעולת הטרור ברחבת הר הבית. מה שאני רוצה לומר לכם על האצילות של האנשים הללו, תראו, לפחות בשתי המשפחות הראשונות, שעמדו לפני הקברים הפתוחים, אדוני היושב-ראש, מבכים את יקיריהם, היו להן תעצומות הנפש לומר: אנחנו רוצים להגיע לפשרה, אנחנו רוצים להגיע לשלום עם השכנים שלנו, די לשפיכות הדמים, ואני זוכר באופן מאוד מאוד, איך הייתי אומר זאת, משהו שנצרב בזיכרוני, שהאב שכיב שנאן אומר את המילים המאוד-חשובות האלה: (אומר דברים בשפה הערבית ומתרגמם:) אני מקווה שהבן שלי יהיה השאהיד האחרון. תארו לעצמכם את הסיטואציה הזאת, של האב שעומד מול הקבר הפתוח, מבכה את בנו, ובכל זאת יש לו תעצומות נפש לומר: אני רוצה שאנחנו נגיע באמת להסדרי שלום עם השכנים שלנו. מסר של סובלנות בסיטואציה כל כך קשה, זה בעיני מאוד מאוד מרשים. ואני חושב שהוא מעביר מסר לכולנו, לחברה הישראלית, בעת הזאת, של כל החקיקות האלה, הלאומניות, ההזויות, למה אנחנו נדרשים. אנחנו צריכים לשמוע גם בימים האלה את שכיב שנאן, אנחנו צריכים לשמוע את עפיף סתאוי, אנחנו צריכים לשמוע את מוניר קבלאן,

אומץ הלב. אמרתי להם, כשנפגשתי אתם שם: אתם יודעים מה, אכן, אומץ לב בא לידי ביטוי בשדה הקרב, אבל אומץ לב אזרחי בא לידי ביטוי גם ביכולת שלהם לדבר באופן הזה בנסיבות המאוד-מאוד מצערות האלה. זה בעצם שיעור שאני לוקח מהם, רשמים עמוקים שאני בא אתם לכאן, לכנסת, ורוצה לשתף אתכם בחוויות האלה, ואני מקווה שאכן זה יהיה המסר לכולנו, לחברה שלנו.

אנחנו לא ניפגש פה לפני החגים, אז זו ההזדמנות להגיד לכולנו, לכל אלה שיוצאים לפגרה, יהודים, מוסלמים, נוצרים: מי ייתן וזאת תהיה תקופה של שלווה, של שלום, של סובלנות, שנדע להגיש יד לשכנינו, לזולתנו, ונצליח למצוא את הדרך לחיות כאן בשלום. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת יוסי יונה. חברת הכנסת יעל גרמן,

חבר הכנסת איציק שמולי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי, אני עליתי לכאן פשוט כדי לברך. אומנם זו לא בשורה גדולה, אבל יש כאן כמה בשורות קטנות, הבשורה הראשונה שאני רואה כאן זו האפשרות של הסגר בית. אנחנו כל כך הרבה פעמים דיברנו על כך שלא מחויבים לקחת כלב שנשך להסגר של מכלאה עירונית, ששם הוא עלול להידבק במחלות, וודאי התנאים שם ממש לא הגייניים ולא טובים. לכן, החוק הזה מאפשר בפעם הראשונה לבעלים של כלב להשאיר אותו אצלו בבית, בפיקוח, בתנאים מסוימים, ולא להביא אותו למכלאה, אם כמובן אין חשד לכלבת וכו' ויש כאן גם, בקטנה, ניסיון למנוע המתה קלה וחסרת רחמים. השינוי הוא מאוד מאוד קטן, אבל הוא שינוי לטובה, ואני מקווה, יחד עם חברִי ועם חברַי לשדולה שלנו למען בעלי החיים, שמהשינוי הזה יבוא שינוי גדול, ולכן עליתי לברך.

פטור בלא כלום, סוף מושב, אני לא יכולה שלא לציין את מה שאני רואה, למעשה, כמעט כל לילה כאשר אנחנו נשארים כאן, בצד הזה, דרך אגב, אנשים קבועים נשארים,

האנשים שאני מסתכלת עליהם הם האנשים שנשארים, אבל אני יכולה לספור אותם על יד אחת, אפילו לא על שתיים. ואילו בצד הזה, פי שלושה ופי ארבעה, גם כן, אותן חברות כנסת ואותם חברי כנסת שטורחים ומכבדים ונשארים עד הסוף כדי להצביע על כל החוקים שאנחנו מביאים כאן, לכנסת, וכמה חבל שבסוף המושב אפילו היושב-ראש, יולי אדלשטיין, לא נמצא כאן. אני חיכיתי שהוא יהיה כאן ויברך אותי בפגרה נעימה, ויאמר כמה מילים מחכימות על המושב. אולי הוא עוד יעשה את זה. אני מקווה. אז אם הוא נמצא בחדרו, אני מזמינה אותו. אני רוצה לאחל לו פגרה נעימה, ורוצה שהוא יאחל לנו. חברת הכנסת גרמן, הוא תמיד מסיים את המושב. הוא יגיד, והוא יודה לעוזרים ולכולם. אנחנו רק נשים לב לשעון, חברת הכנסת גרמן. אני לוקחת את דברי בחזרה, ומצפה לו. אני רוצה לסיים ולאחל לכל חברות וחברי הכנסת, שעבדו כל כך קשה, במושב הזה, ולא יודעים זאת מחוץ לכנסת, כמה אנחנו עובדים קשה, אני רוצה לאחל לכם, חברי וחברותי, שתהיה פגרה נעימה. תודה רבה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת איציק שמולי, אדוני,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אני עליתי דווקא כן כדי לדבר על החוק, כאחד מראשי השדולה למען בעלי החיים. יש בחוק הזה אלמנטים חיוביים ואלמנטים של שיפור, אבל בעיני יש משהו אחד שלי באופן אישי לא מאפשר להצביע בעד החוק הזה, סעיף 11 לחוק בעצם ממשיך להתיר את זה שבשם חשד לכלבת, חשד לכלבת, יוכלו להוציא להורג באזור מסוים מאות אלפי, לא מאות אלפי, מאות או אלפי, בעלי חיים. ככה זה עובד היום, יש לי תחושה שאני מוציא אתכם לחמש דקות להתאוורר. זה פשוט לא ייאמן מה שקורה שם.

אני חושב שזה לא מכובד, אנחנו בכנסת ישראל, עליזה. אווירת סוף קורס זה נהדר, עד גבול מסוים. מחילה. שתו כוס מים ותחזרו. עמד השר גלנט, שהציג את החוק, ואמר שהחוק הזה יודע לאזן בצורה טובה בין רווחת בעלי החיים לבין הצורך לשמור על הציבור מפני מחלה כל כך מסוכנת. אני רוצה להביא בפני הבית הזה רק נתון אחד: מספר מקרי הכלבת שנמצא במדינת ישראל בכל שנה, אפשר לתפוס אותו על כף יד אחת. ומול הדבר הזה, וטרינר, בחוק הזה, בסעיף 11, יוכל להגיע לאזור כלשהו, לפני שבוע זה היה באזור בית שמש, להגיד שנדמה לו, שיש לו תחושה, בלי קריטריונים, בלי הגבלה של שיקול הדעת, פשוט להגיד: באזור שלם אני רוצה להתחיל לירות בכלבים וחתולים,

אולי כי ראש העיר מתלונן והוא לא בדיוק אוהב בעלי חיים, והוא לא רוצה את כל בעלי החיים האלה שיסתובבו לו בעיר, ולי זה דבר שהוא מאוד מאוד מפריע, מאוד חורה,

גם אם יש אלמנטים חיוביים בהצעת החוק, ואי-אפשר להתעלם מהם, למשל כמו שאמרה חברת הכנסת גרמן לגבי ההסגר הביתי, עצם העובדה שווטרינר, ללא הגבלה של שיקול הדעת, יכול לבוא לאזור מסוים, ואפילו מתוך גחמה של ראש העיר שלא אוהב בעלי חיים, להגיד: באזור הזה והזה יש לי תחושה שיש כלבת, שאולי יכולה להיות כלבת, ולהתחיל לטבוח במאות ואלפי בעלי חיים, בעיני זה דבר פסול מאוד, ואסור להסכים לו.

זה ממשלתי, כן.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי.

אנחנו נעבור כעת להצבעה על הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת, התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה. מי בעד? ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת,

12 תומכים, 12 מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק לא התקבלה. כל הכבוד, שמולי. בזכותך. אנחנו לא במגרש כדורגל, חברי הכנסת. חברי חברי הכנסת, דיון ענייני. אנחנו לא במגרש כדורגל.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז 2017, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת,

ששש, נו. מציג את הצעת החוק חבר הכנסת איתן כבל.

אני בעצמי לא הצבעתי.

אתם לא מתביישים? חבר הכנסת ביטן, יש לי הצעה בשבילך. אני בעצמי לא הצבעתי. תבדוק אם אני הצבעתי.

יש לי הצעה בשבילך. מה אתם מרוצים, חבורת אפסים, זה מה שאתם. אני לא הצבעתי כי אמרתם שאתם בעד.

לא, אני בעצמי לא הצבעתי. ישבתי שם ולא הצבעתי.

אדוני יושב-ראש הקואליציה, בסוף סדר-היום יש הצעת חוק שהאופוזיציה לא אוהבת, אתה יכול להעלות אותה. קדימה, תחזיר להם.

בבקשה, נראה לי שגם אתה רוצה. הרי אם הייתי מצביע זה היה עובר. אני הודעתי מראש שאני נגד. כל עוד אני יושב-ראש הקואליציה, אתה גמור. אבל דוד, הוא לא ידע. דוד ביטן, שנייה. אדון דוד ביטן, תקשיב טוב, תקשיב טוב.

אל תגיד לי תתבייש ואל תטיל דופי בהגינות שלי, כי אני מהבוקר אומר שאני מתנגד לחוק הזה, אז אל תאיים. אל תאיים.

אנחנו רוצים לסיים את המושב באווירה טובה. חבר הכנסת איציק שמולי, חבר הכנסת ביטן, חברת הכנסת שולי מועלם. ואל תאיים עלי. חברים, אני מבקש כרגע להרגיע. בואו נסיים את המושב באווירה טובה. הייתה הצבעה עניינית. חבר'ה, לא לנשוך אחד את השני, חוק לא עבר... אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה יציג את החוק, בבקשה, ומי שמעוניין לצעוק ולהתווכח מוזמן לעשות את זה מחוץ למליאה. תתחיל בבקשה. כולם הלכו, אדוני, יושב-ראש הקואליציה,

הייתה אי-הבנה אולי. זאת לא הייתה אי-הבנה. חברת הכנסת בראשי, נו. עליזה, עליזה, הייתה אי-הבנה. אי-אפשר, רוצים, הייתה אי-הבנה.

אדוני יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת ביטן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני לא הצבעתי בעצמי. אני בעצמי לא הצבעתי. רבותי חברי הכנסת, אני לא רוצה להוציא בסוף המושב. חבר הכנסת ביטן.

מה אתה מדבר שטויות, תגיד לי? חבר הכנסת ביטן, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. זה לא עובד ככה. לא רוצה, אני לא הצבעתי בעצמי. אני ישבתי פה ולא הצבעתי.

ששששששש.

נוכלות, חבר הכנסת דוד ביטן, אדוני יושב-ראש הקואליציה, תעשו את זה בחוץ. אני ישבתי פה, אני מצביעה נגד החוק הזה. אין בעיה. אפשר את הדיון הזה לעשות בחוץ? חבר הכנסת בר, חבר הכנסת ביטן, תצאו החוצה ותעשו את הדיון הזה,

כבל, תתחיל, בבקשה.

מה זה הדברים האלה? על כלבת אתם נגד? חבר הכנסת דוד ביטן, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. מי הוא בכלל? אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. סדרנים, בבקשה. לא, לא, אבל זה לא עובד ככה. תנהלו את הדיון הזה בחוץ. בצלאל, אני לא רוצה, אני לא רוצה כלום. מי עושה דברים כאלה?

אבל, ששש. ביטן, די. רוצים להתקדם. ששש. הייתה מילה? היה פה, היה סיכום? אדוני, אתה מציג את הצעת החוק שלך. דברים כאלה אפשר לעשות מחוץ למליאה. אני לא מוכן לעצור את הדיון ככה. נו, כבל.

תן להם, ששששששש. חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת כבל, תמשיך בבקשה,

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת חסון, חבר הכנסת מיקי לוי, מה יהיה? חבר הכנסת ביטן, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני מבקש שתעשו את זה בחוץ. ביטן, תעשו את זה בחוץ, נו. סדרנים, אפשר בבקשה לתת לו לנהל את זה בחוץ?

אתה מוציא את ביטן? חיליק. אני מוציא את מי שלא נותן לי להמשיך לנהל את הדיון. אתה רוצה, זה לא עובד ככה. התקף לב. אז אני מבקש: תירגעו, התקף

אנחנו צריכים להמשיך בדיון. מה אתם רוצים, נעצור את המליאה עכשיו?

איתן, תתחיל, נו. אני מנסה, תתחיל. תעשה לי טובה. אתה מדבר, אדוני היושב-ראש, תודה. אדוני היושב-ראש, למה הצבעת נגד, איתן, אני לא יכול לדבר, אין שר. מי השר פה? אין שר, אנחנו נסגור את המליאה.

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי השרים, שלא נמצאים פה, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשם פרלמנטרי, אני קודם כול רוצה לומר לך,

דוד, דוד, יש שר, אגב, יריב לוין.

חיליק, חיליק, חברת הכנסת רויטל סויד, תנו לו. אם אנחנו לא היינו בסדר, צריכים להתנצל. זה הכול. אבל סליחה, לא עכשיו. תנו לו להירגע. זה לא יעזור עכשיו. הוא בטורים עכשיו, שיכול להיות ראשון בטור דה-פראנס. חברים, איתן, אתה תדבר. נו, זה לא עובד ככה.

דוד, דוד, דוד, אפשר? לא, אבל אני אומר, חברת הכנסת, מרב, תעשו את זה בחוץ. אי-אפשר ככה,

אנחנו עשר דקות כבר,

אוקיי. חבר הכנסת אילן גילאון, אני מבקש עכשיו לא לדבר,

כל אחד צריך להוסיף משהו עכשיו? זה עושה טוב למישהו? אני רוצה לראות שיפילו את זה בגלל זה.

מה, הם עושים על הראש שלי? איתן, כן. שנייה אחת.

טוב, מה, חבר הכנסת ביטן, אני באמת לא מבין, נו. אתם רוצים שאני אוציא החוצה? אי-אפשר ככה להתנהל. עשר דקות. דוד, אבל זה לא מכובד. אנחנו רוצים לנהל מליאה, נו. אני, תוציא אותי. אז אני מוציא אותך. אני רוצה לשאול אותך, דוד, אז אני מוציא אותך.

נהיית לי גיבור היום.

אני מבקש ממך לצאת, בסדר?

קראתי לך שלוש פעמים.

אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאתה יוצא.

צאו כולם החוצה. דוד, צאו.

אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאתה, תצאו החוצה כבר. דוד, בושה וחרפה, ביטן, ביטן, ביטן, ביטן,

אני רוצה לשאול אותך שאלה. די ביטן, נו, באמת,

איילת, תוציאו את כולם, די, דוד, ככה אתה רוצה לסיים מושב? נו, באמת.

מספיק עם זה. ביטן, ככה אתה רוצה לסיים מושב? לא יפה. די, דוד, תירגעו. הייתה טעות, באמת.

די, בחייאת רבאק.

אומרים לך: הייתה טעות תמימה, זה לא מכובד. די. שנייה לפני סיום

בחוץ. אני מבקש לנהל את הוויכוח בחוץ. הם מחממים את עצמם. אני מבקש לנהל את השיח הזה בחוץ. תגיעו להחלטות, תיכנסו פנימה. אדוני ימשיך בבקשה, כן, אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת,

אני רוצה לומר משפט אחד בעניין

לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. ואני אומר את זה גם לדוד, הכעס שלו מוצדק, כי אני ראיתי אותו בסייסטה. איתן, בסדר, התנצלת, יאללה, אמרנו. אני, לא, סליחה, חבר'ה, אני. חבר'ה, סליחה. אני, אבל, בבקשה, אל תאיצו בי. אני אומר את זה כך, כי ראיתי את דוד. ואף אחד כאן לא היה יושב-ראש. לא הרבה היו פה, ניהלו כמו שמרב פה או אחרים מנהלים את הדיונים. אני יודע מה זה להיות יושב-ראש,

כשאתה נותן מילה שלך, ואתה יודע שאתה צריך לעבוד עם האיש מהצד השני גם ביום שאחרי. אבל מבחינתי, אדוני היושב-ראש, סגרנו את הפרשה. תודה. ואני רוצה לחזור לעניין שלנו.

איתן,

אבל גם אל תוציא את זה, עם ההתנצלות, כאילו נעשתה פה קונספירציה בכוונה, אמרתי. כי זה לא היה המקרה. אבל בסדר, ברור. לא, כי התנצלת בצדק, חבר הכנסת בר, די, חיליק. לא קורה אם זה לא, חיליק, בסדר.

חיליק, בוא נשאיר מקום,

בעמוד הראשון, לנושאים נוספים. עזוב, מה אתם, די. גמרנו, הבנו. מספיק, די. אתה צודק, אדוני יציג את הצעת החוק החשובה, תודה.

חברותי וחברי חברי הכנסת, אני מקווה שכולנו נרגענו, ואני רוצה להציג את הצעת החוק שלי. הצעת החוק הזאת, קוראים לה "מקש אפס". ומה המשמעות שלה, בעצם? זה בהסכמה?

אני מקווה. העניין הוא כזה: לפני שנים הגשתי את הצעת החוק שלי, שקראו לה "חוק שלוש דקות". כל אחד מאתנו מכיר, כשהוא רוצה להשיג גוף, אחרי שהוא רכש ממנו איזה מוצר, הוא צריך לקחת חופשה בת יומיים כדי להשיג את הגוף שהוא רוצה להתקשר אתו. אתם מכירים את זה, כשמוכרים לך מוצר, או מבקשים למכור לך מוצר, אתה מתקשר, ואומר לך שם: לרכישה לחץ 1, עוד לא לחצת, הם כבר עונים לך. כן, ברור, ברור.

אני כבר אחרי. ואז תמיד, אבל תמיד, הם יודעים את כל התשובות על השאלות שלך, כשאתה רוצה לקנות, ותמיד תמיד החלק של המכירה הוא עד שעות מאוחרות. ומה שנוגע לאחר מכן בטיפול בציבור תמיד יסתיים לו אי-שם בשעה 16:00, או כזה, ואתה לא מצליח להשיג אותם, זו הפכה להיות מכה. הבאתי את חוק שלוש הדקות, נגיד לקחת תרופה נגד כלבת. נכון. והתחכמו, אמרו, לא נענה על כל דבר, רק על תקלות,

והגענו למצב שבאמת מספר התלונות והפניות שלפחות אני מקבל בוועדה, וגם חברים נוספים, הפך להיות ממש בלתי נסבל. זו הרעה החולה בכל הקשור לחוקי הצרכנות. ובהסכמה עם המשרדים הרלוונטיים הצעתי את ההצעה שיהיה מקש אפס, שבשני נושאים יהיה מענה אנושי מיידי או כמעט מיידי: בנושאים שנוגעים בתשלומי חשבונות, בנושאים הנוגעים בטיפול בתקלות, ושם יתאפשר לך, בסיום התקשרות. זאת אומרת, כשאתה מתקשר, עונים לך באופן מיידי. והם חייבים לתת לך גם את התשובות, חברת הכנסת יעל גרמן, זה לא שהם שמים שם איזה נער או נערה שאין להם מושג, או שמעבירים אותך לאיזו מרכזייה שאף אחד שם לא יודע לענות לך. יש עוד עניינים רבים, בקריאה ראשונה, שעלינו לטפל בהם, שנטפל בהם לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני חושב שהחוק הזה, שהוא בתמיכת ממשלה ובאמת בשיתוף פעולה, ואני מקווה גם בשיתוף פעולה של הגופים העסקיים, נצליח להוציא סוף-סוף מתחת ידינו, ולטפל אחת ולתמיד באחת הבעיות היותר-גדולות שמתקיימות בשוק הזה, במערכת היחסים בין צרכן לבין עוסק. אני מקווה שכולנו פה נתמוך בהצעת החוק, כפי שזה גם הוסכם ואני מקווה, איך אומרים, שנצביע על זה מהר, ולא יהיו לנו בלבולי מוח.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה. רשימת הדוברים. ראשונת הדוברות, חברת הכנסת יעל גרמן. הרשימה סגורה. שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

אני עולה להתנצל בפני היושב-ראש חבר הכנסת יולי אדלמן על כך שהעליתי בדעתי שהוא לא ייפרד מאתנו, יולי

ומאחלת לו באופן אישי פגרה נעימה. תודה רבה, חברת הכנסת גרמן. חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואב קיש.

שלוש דקות, אדוני, לרשותך, בבקשה. קראתי בשמך. הוא יכול להיכנס, מה. אז אני אעלה אחריו. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא שאני לא רוצה לדבר ספציפית על החוק. חבר הכנסת כבל, איפה אתה? הוא יצא מפה. יצא, הלך. יצא, הלך לדבר עם ביטן. כשאני יצאתי מפה יושב-ראש הקואליציה אמר שאנחנו בהסכמות מלאות לגבי כל החקיקה, ובעצם שחרר את אנשי הקואליציה, חלק נשארו, חלק הלכו, והדבר הזה שקרה, לא הייתי כשזה קרה. אני שומע את דברי אנשי האופוזיציה ואת מה שאמר פה כבל על הדוכן, שטוען שהדבר נעשה בשגגה, בתום לב, מצטערים. לא היה פה תרגיל.

לא היה פה תרגיל. לא, בטח לא על חוק הכלבת. אני חושב שני, קיש, תחשוב רגע בהיגיון. על זה היינו, אני אומר, אני אומר שאנחנו בסיטואציה מאוד לא נוחה, עד כדי כך שאומרים עכשיו שאנחנו נפיל את החוק הזה, של חבר הכנסת כבל.

אני לא אוהב את הגישה הזאת. בעיני זה לא נכון. אבל עדיין,

אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר,

יש התנהלות שאנחנו מצפים גם מהאופוזיציה, והייתה פה הפרה ברורה של הכללים של הבית בעניין הזה. הייתה פה אי-הבנה.

זה מה שקשה לנו להבין בכל הסיפור. היה ברור שאנחנו בהסכמות,

אבל ראית מה היה פה. יואב, יואב,

איילת, חכי רגע.

אין בן אדם אחד בבית הזה שיכול להטיל דופי ביושרה שלי. מה שהיה פה, זה לא קשור אליך.

מה שהיה פה, שאני בבוקר הודעתי לסיעה שלי שאני מתנגד לחוק.

כנראה יצא נאום יותר מדי טוב, ופשוט אנשים בספונטניות הצביעו נגד, ולא היה שום מקום לכל ההתנפלות ולכל המהומה ולכל הגידופים שאני קיבלתי מיו"ר הקואליציה, עם כל הכבוד.

לא היה פה שום תרגיל. אני כל היום, אני לא יודע מה, כל היום יושב פה, כל השורה הזאת הצבענו בעד. בלי להיכנס אחד לדברי השני,

אפשר ליצור דיאלוג בתנאי שהוא מנומס. כל היום יושב פה קבוע בכיסא, לא עשיתי גיוס, לא דיברתי עם אף אחד,

וגם אין לי שום כוונה להתנצל על שעליתי להסביר משהו שאני מתנגד לו. חבר הכנסת קיש, היה רשום לנו להצביע בעד, ואנחנו ידענו שאנחנו מצביעים בעד. עכשיו, עלה לו שמולי, ואנחנו יושבות ומקשיבות לו, מה פתאום אנחנו בכלל מקשיבות לו? והוא שכנע אותנו. זה בסדר. אבל לדעת שפונים, רגע, רגע, רגע, רק עוד חצי משפט. ולא חשבנו על זה. בשיא הספונטניות אמרתי למיכל, ולא היה,

הצליח לו לשם שינוי, ובשיא הספונטניות, שמולי, אתה יכול לבקש הודעה אישית אחרי זה.

לא הייתה כאן, לא הייתה כאן,

אם תשכנע אותנו שהחוק הזה לא טוב,

רועי, אל תלך לשם.

מה שזהבה אומרת,

סיימנו את הדיאלוג, כי זה מתחיל להיות בלגן.

בסדר, בסדר, תן לי להגיד.

אבל בסופו של דבר, ואתם ראיתם שאנשי הקואליציה יצאו,

את ראיתם, היו הסכמות, טעות אנוש,

לא, הם השתכנעו, זו לא טעות.

אם זה הופך לשוק, אנחנו עוצרים. לא נעשה את זה כדיון, אבל אני רוצה, תודה.

אני רוצה לפחות להגיד את ההרגשה האישית שלי. אני אומר לכם, אנחנו עובדים, כאנשי קואליציה, באמת בהסכמות, וגם בוועדת הכנסת מנסים להגיע הרבה פעמים להסכמות. אני חושב שאנחנו, אני לא הולך להיכנס ברמה האישית,

כי יכול להיות שברמה האישית שלך, אבל אני רוצה להגיד לכם שבעניין הזה הייתה פה פגיעה,

באמון מאוד בסיסי, חלק אולי בטעות, חלק בלי לשים לב, אבל בעניין הזה,

שזה משאיר טעם רע. אני מוכן לקבל, אנחנו לא נצביע נגד החוק הזה עכשיו,

אבל אני אומר לכם, אנשי הקואליציה יצאו מהמליאה, ואנחנו משאירים את המליאה ועוזבים.

תודה רבה, חבר הכנסת יואב קיש. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. בואו נצביע, קדימה. אז מייד אחרי חברת הכנסת. בסדר, אז אפשר עכשיו. חברת הכנסת, דקה מן הצד. אדוני סגן המזכירה, אפשר לפתוח,

לחברת הכנסת מרב מיכאלי? ששש, חברים. ששש. חברי, חברי חבר הכנסת,

תני דקה מן הצד לחברת הכנסת מרב מיכאלי. שנייה, מחילה שכבר עלית, אני מתנצל.

בבקשה, מרב. תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת קיש, חבל מאוד שעלית והתחלת מחדש, כי חבר הכנסת כבל אמר בצורה מאוד מפורשת, מאוד הגונה, התנצל בשם כל האופוזיציה.

וחבל שעכשיו אני צריכה, החוצה ועוזבת את המליאה. וחבל שאני צריכה להגיד שביום רביעי האחרון אתם עשיתם פה הצבעה שהייתה מחטף לכל דבר ועניין, והעליתם חוק שלא קיבלתם את הסכמת כל סיעות האופוזיציה להעלות אותו, ולא התנצלתם על זה. עכשיו, אנחנו התנצלנו, את עושה טעות שאת הולכת למשהו לא רלוונטי. אני אומרת לך, לא צריך לעשות מזה יותר ממה שזה. אני מקבל את הטעות שעשיתם, ואנחנו החלטנו לעזוב את המליאה. אנחנו כבר עשינו את זה, וחבל שעלית אחר כך לעשות מזה עניין יותר גדול. כל העניין צריך להיות מאחורינו, לסיים את המושב הזה כמו שצריך, ביחסים הבסך-הכול טובים שיש פה בין האופוזיציה לקואליציה. גם אני הקטן מצטרף לנ"ל. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, השר, היכן שהוא לא יהיה, חברי חברי הכנסת, וכל מי שנמצא באולם המליאה, לחשוב שבאיזושהי דרך אנחנו רצינו לסיים את המושב הזה, הצעת חוק אחת לפני האחרונה, בתרגיל, זה ממש ממש מביך.

מי שרוצה לעשות תרגיל, מי שרוצה לעשות תרגיל לא הולך ופונה ומתנצל ומבקש סליחה. כי מה שקרה פה עכשיו לא היה אמור לקרות, והוא שילוב של כמה דברים, הוא שילוב של זה שזה היה הרגע, שהשעה מאוחרת, והוא שילוב של זה שהייתה פה אי-הבנה, והוא שילוב של זה שחלק באמת החליטו ואמרו שהם יצביעו נגד וחלק לא שמו לב וחלק שינו דעה. אני אישית עמדתי ושוחחתי עם חבר הכנסת ביטן וחברת הכנסת שולי מועלם, רצתי להצביע, ראיתי מסכים אדומים והצבעתי. באמת, לבוא ולקחת עשייה כל כך יפה של מושב שלם, באמת, עם נושאים כל כך מהותיים של מחלוקת, ובכל זאת להצליח להתגבר עליהם, לפחות בפרוצדורה לבוא ולסיים את המושב הזה בכך שהקואליציה חושבת שמישהו החליט לעשות לה תרגיל? ישבתם יחד והחלטתם. לא, אז אני רוצה לומר לכם, התשובה היא לא. ולא עשינו את זה. ובטח לא היינו עושים את זה ברמה האישית, לא ליושב-ראש הקואליציה ולא לאחרים. ואמרה את זה גם חברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת-ראש הסיעה, וגם חבר הכנסת איתן כבל, ואני מצטרפת לדברים האלה. תנו לנו קצת קרדיט שכשאנחנו עומדים פה ואנחנו אומרים לכם שלא כך רצינו לסיים את המושב, ולא זה מה שתוכנן, ובטח שלא הייתה כוונת מכוון באירוע שקרה, אז די, תניחו. תנו לסיים את המושב הזה ברוח טובה כמו שהוא התנהל. יש לנו מספיק דברים לריב עליהם, ולא על אי-הבנות וטעויות.

תודה רבה.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חברת הכנסת זהבה גלאון, לא בא לך גם להתנצל?

טוב, אז לא. מוותרת.

אם היינו עושים תרגיל, זה לא היה על כלבת חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת נחמן שי, אדוני מוותר, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת,

מוותר, חבר הכנסת יואל חסון, מוותר, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חברת הכנסת שולי מועלם רפאלי,

חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת נורית קורן,

חברת הכנסת רחל עזריה,

אנחנו עוברים כעת,

להצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז 2017. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 55) (מענה אנושי מקצועי במערכת לניתוב שיחות), התשע"ז 2017, לוועדת הכלכלה נתקבלה. 21 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה והיא חוזרת להכנה לוועדת הכלכלה של הכנסת.

לסעיף הבא והאחרון שעל סדר-היום, הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה, רק שאין מי שמציג. איפה חבר הכנסת פולקמן? אנחנו נמתין רגע לחבר הכנסת רועי פולקמן שיציג לנו את הצעת החוק. להזכיר בינתיים שהצעת החוק היא של חברי הכנסת מירב בן ארי, רועי פולקמן ויעקב מרגי. בינתיים אולי גם אני אמשיך לספר על הצעת החוק הזאת. הנה חבר הכנסת רועי פולקמן נכנס ויציג לנו את הצעת החוק. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז 2017, הצעת החוק האחרונה למושב הזה. אחרון אחרון חביב, חבר הכנסת רועי פולקמן.

אתה נותן לי 40 דקות להציג בקצרה את הצעת החוק. ב-22:00 אני אמור לסיים את, אין שר, אדוני היושב-ראש,

לא היה שר במליאה גם בהצעה הקודמת. שר שלא נמצא במליאה לא מחייב לסגור את המליאה.

בסך הכול, אני עונה לך, העובדה שאין שר במליאה בסך הכול מאפשרת לדובר לא להיצמד ללוח הזמנים, לדרוש ממני לא להפעיל שעון, אז רועי פולקמן יכול לדבר עד הבוקר,

או עד שיבוא שר. עד למושב הבא. כמובן, קודם כול, זה חוק של מירב, אני שותף להצעת החוק הזאת. היו לה מחויבויות הוריות ולכן היא לא נמצאת כאן. אז קודם כול, האחריות לחוק היא שלה.

הייתי מאוד חגיגי קודם, כי אמרתי שיש לי את הכבוד להציג בשם מירב את הצעת החוק האחרונה למושב, אולי כבר תישאר חגיגי, כן. אני קצת לא כל כך באווירה חגיגית כי כבר היינו פה בזה, מה אני אגיד לכם,

אנחנו נתנגד לחוק. כבר עשינו את זה היום, אני אבדוק. עכשיו אתה מאתגר אותי: ביני לבין איציק שמולי, מי ישכנע אתכם יותר. ואם אני אהיה משכנע שהחוק לא מספיק טוב, את החשבונות עם מירב אני אעשה, ואתם תפילו אותו.

האמת, תצביעו וזהו. לכל האנשים, אחלה. אבל אני תכף אקריא לכם נאום ארוך, אין תאריך, לא, לא עברנו. כי אני אגיד לכם משהו, אני אגיד משהו על הרבה ביקורת שאנחנו מקבלים. עכשיו אני אומר משהו בתור יו"ר סיעה בקואליציה. אני חושב שבמהלך המושב הזה, כמו במושבים אחרים, עברו לא מעט חוקים שהיו חשובים לאופוזיציה ושל חברי האופוזיציה, לכל אחת מסיעות הבית הזה. בכל אחת מהן. ואני אומר לכם כמי שיושב בישיבות הנהלת הקואליציה ושמשוחח הרבה על החוקים בסדר של ועדת השרים, צריך לדעת מתי להפסיק. איבדת את זה עכשיו לחלוטין.

ישבנו פה, לא מעניין אותי. עם כל הכבוד, זה לא מעניין אותי. את מוזמנת, לא בא לך לשמוע אותי?

שמעתי והשתכנעתי, לשמוע ממך משפט כמו "שמעתי והשתכנעתי" נו, זה קצת מעליב. אני שומעת, על מה אתה מדבר,

אני שמעתי אותך,

אני מחזיק ממך בן אדם סופר-הגון, כולם כאן התנצלו, זהבה, את בן אדם מנוסה והגון ואני, מודה ועוזב, ירוחם, לא.

זהבה, זכותך לא לשמוע. זה גם מראה כמה כבוד יש לך, וסובלנות. זה מאוד יפה. יום רביעי האחרון, זאת צדקנות. זה לא היום הפעם הראשונה שיש כאן צדקנות של סיעת מרצ. אילן, זו לא פעם ראשונה היום שיש צדקנות של סיעת מרצ, אני חייב לומר לך.

ההסתייגות על חוק פיצול דירות, שאתם יודעים שהיא הייתה הזויה, גם אותה העברתם.

ואני אומר לכם, זה שבוע אחרי שעבר כאן חוק על הטיפול בזנות וחוקים אחרים, כי יש לנו כבוד וענייניות אדירה לשותפות באופוזיציה. תגיד לי, אנחנו, לא טובה, שותפות. לא טובה, זהבה. לא טובה, שותפות.

אבל זה שאת מסתכלת עלינו ואומרת לי: ואללה, שכנעו אותי, היה כתוב בעד, אז את לא יכולה להסתכל עלינו ולהגיד: השתנה, אוי,

באמת, באמת.

כשאתה רוצה לדבר אנחנו מדברים, בכנות, ובאמיתיות. אבל לעשות כאלה דברים, חברים, רועי, רועי, לא, לא. זה באמת, תראו חברים, אתה הבוגר האחראי, יש לא מעט לגיטימציה לביקורת בין קואליציה לאופוזיציה. זה לגיטימי, יש לזה מקום. זה חלק מכללי המשחק הדמוקרטי, ואני מכבד את זה, כולל לנסות להפיל חוקים. גם זה בעיני לגיטימי,

וגם כשמרב מגיעה לדיוני ועדת הכנסת ואומרת במקומות שאנחנו מקצרים תהליכים, בסדר, מקבל את זה. ויואל חסון אומר את זה בוועדת הכנסת שוב ושוב. זה לגיטימי בעיני. אתם ביום רביעי האחרון, גנבתם פה הצבעה. לא התנצלתם על זה,

את יודעת כמה בהנהלת הקואליציה בראשות דוד ביטן, וגם אנחנו, ראשי הסיעות, בצורה ממש מכוערת. מרב, ראשי סיעות הקואליציה, בראשות יו"ר הקואליציה, את יודעת את זה, שוב ושוב אנחנו מנהלים יחס סופר-ענייני. את לא יכולה להגיד את זה על שולי מועלם, ולא עלי, ולא על דוד ביטן, ולא על יואב בן צור, אף אחד מראשי סיעות הקואליציה. פעם אחרי פעם אנחנו מנהלים דיונים ענייניים. נכון, לפעמים עושים פה משחקי קואליציה ואופוזיציה, אבל יש גבול לדרך שבה אתם יכולים להתייחס לזה כאל מובן מאליו, ופעם אחרי פעם לבוא לדיונים. אז בעניין הזה זה ממש, וזה קרה היום פעמיים. אז אני אומר, חברים, תראו, אחרי שקיבלנו הסכמה, נצביע בעד, עולה לדוכן ואומר להצביע נגד חוק שלי.

אתם לא נקיים מטעויות,

אני לא יודע על איזה מקרה אתה מדבר,

חברים, במושב הזה, פעם אחרי פעם היו לנו הסכמות אתכם, כי אנחנו רוצים להיות ענייניים, ואנחנו מעולם לא אמרנו, על מה אתה מדבר? יעל, גם את יודעת, כי בינינו היו לא מעט שיחות על זה. על מה אתה מדבר? ופעם אחרי פעם,

במושב האחרון, כמו בכל המושבים, ובוועדת שרים, אנחנו מגיעים להסכמות בגלל חוקים ענייניים. אז נכון, יש כללי משחק. די, גמרנו.

אם רוצים לייצר כאן כללים של שותפות, צריך לעמוד בהם. צריך לעמוד בהם. הבנו.

אם עמדתם, לא היו את הצעקות האלה, אז עם כל הכבוד. עמדנו, גמרנו. מה קרה כבר? יותר מלהצטער, ודבר אחרון שאני רוצה להגיד על זה, שבעיני גם יש מקום,

אני חושב שאני עושה את זה בענייניות, לא בשום אמירה לא מכבדת. יש לי הרבה כבוד אליכם. אני אומר את זה מתוך כבוד. זה לא, טוב, בסדר. דבר אחרון זה שאני אומר עוד דבר שהוא חשוב לי ברמה האישית, וזה שאני חושב שיש גם מקום לחגיגיות.

אחרי שעשית פה עשר דקות, מותר לי עכשיו לעשות, אני אעשה את זה גם עוד 20 דקות. אתה לא תטיף לי. אני לא אטיף, היום, גם בוועדת החקירה, באנו ודיברנו על ועדת החקירה הפרלמנטרית, שגם היא מופת לרצון בשותפות, ויודעת את זה איילת וידע את זה איתן. ואגיד עוד יותר מזה: עם כל הכעס שהיה כאן עכשיו, בא דוד ביטן, קרא לי החוצה ואמר: תקשיב, זה חוק של איתן כבל,

ואנחנו נצא ולא נפיל את החוק הזה, כי אנחנו רצינו להפיל אותו. ועברנו את כל, לא רוצה. אני רוצה לדבר. ואמרתי, כי אתם, לא ענייניים. ממש לא. כי היה לנו, סליחה. כי אנחנו מכבדים את יו"ר ועדת הכלכלה, כי הוא חבר שלנו, למרות שהוא בכלל מהאופוזיציה. ממש. כי יכולנו לעשות את זה בשנייה, לסגור את המליאה כאן.

ולא עשינו את זה.

כי אנחנו מכבדים. עם כל הכבוד, יש פה דברים לא מובנים מאליהם, והיום בוועדת החקירה, כזה קטן. מרב, יש מישהו שהתנהג בחוסר ממלכתיות בעניינים האלה זו את, אז לפחות אל תטיפי. והיום בוועדת החקירה, בדיוק את זה אני אמרתי. כשרצינו, ואני אומר עלי משהו ברמה האישית, רצינו ועדת חקירה פרלמנטרית, למרות שהפעילו עלינו לחצים, ויושבת כאן איילת, והיא יודעת את זה, שיהיה בחקירה של מבקר המדינה ולא ועדת חקירה, ושתהיה ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדה של הכנסת, בטח לא, וגם על זה היו לנו שיחות, שלא תהיה כאן ועדה בראשות ח"כ מהאופוזיציה, גם זה עלה, ואת יודעת את השיחות שלנו עם בנק ישראל ואתנו ואחרים. ואמרנו: לא. זאת תהיה ועדת חקירה פרלמנטרית בראשות חבר כנסת מהאופוזיציה, ואנחנו סומכים עליו, כי אנחנו רוצים לבנות כאן אמון ועשייה רצינית. מפח נפש. כן,

כי את רואה את התגובה של מרב מיכאלי, שמסבירה בדיוק את מה שאמרתי. גם ציפי חוטובולי,

כי התגובה הזאת של מרב, שברתם כאן את כל החוקים, היא בדיוק מסבירה את מה שאני אומר, שהממלכתיות והשותפות טובה לצד אחד, ודווקא היום הוכחנו את זה כמה פעמים.

רגע, תמשיך, לא, תמשיך, בבקשה. כמה זמן, רבע שעה אתה מטיף לנו מוסר.

חוץ מזה, נחזור לתוכנית המקורית, שבה אני קודם כול רוצה להודות, וכמובן להזכיר את השמות של כולם, ותכף יעלה לכאן,

אדוני יושב-ראש הכנסת, בוודאי תכף יגיד תודה לכל העובדים. אני בעיקר רוצה להודות

מנהלות הסיעה, מנהלי הסיעה כמובן, לא שכחתי,

על כל העבודה, כי באמת אני אומר, שעם כל הלחצים והכעסים, לאורך כל הדרך, הייתה לנו סבלנות וגם היה לנו רצון לעבוד ביחד,

עם קיזוזים ובעיות ועניינים, ועבדנו ביחד, וזאת זכות גדולה. ואני שוב אומר, בעיני גם העבודה בהנהלת הקואליציה לאורך כל הדרך, היה בה אג'נדה של שותפות, גם בין הסיעות בקואליציה.

כי יש שם בלי סוף אירועים דרמטיים ובלי סוף אירועים קוטביים ולחצים, ואנחנו יודעים לעשות את זה, קודם כול בתוך הקואליציה, בוודאי בהנהלה, יש גם מתחים ברמת ראשי המפלגות, אני אומר כרגע על הזירה הקטנה שאני מכיר, של ראשי הסיעות, ואני אומר שכמעט כל דבר, לא פעם גם פתרנו בעיות שלא הצליחו לפתור ברמת ראשי המפלגות, שבסוף הגיעו אלינו בזכות הרצון לעבוד ביחד והרצון לשותפות, ולא פעם גם עם ראשי הסיעות של האופוזיציה,

לפעמים לא. אני רוצה עכשיו להגיד כמה מילים על החוק הזה, שהוא בעיני חוק חשוב. אז ככה: הגובה של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה, שהמדינה משתתפת בתקציבם נקבע עד היום במסגרת ועדות ציבוריות, שמינה שר החינוך, וזאת על פי החלטת ממשלה. הוועדה הציבורית האחרונה שקבעה כללים בנושא שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים הייתה בראשות כבוד השופט יעקב מלץ, ודוח שכתבה פורסם בשנת 1996. הדוח הזה קבע, בין היתר, כי המוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם רשאים לגבות מסטודנטים שאינם אזרחים או תושבי מדינת ישראל שכר לימוד הגבוה ב-25% משכר הלימוד אותו משלמים סטודנטים אזרחים או תושבי ישראל. נושא הבין-לאומיות בהשכלה הגבוהה בכלל, ועידוד הגעתם של סטודנטים בין-לאומיים לישראל בפרט, נקבעו כיעדים מרכזיים בתוכנית הרב-שנתית של מערכת ההשכלה הגבוהה. ואני רוצה רק להוסיף על זה עוד מילה. יצא לי לבלות לא מעט שנים באוניברסיטה העברית, איזושהי תקופה גם כמנכ"ל ארגון הסטודנטים שם, ולאורך שנים דיברו על הרצון למשוך סטודנטים זרים.

אני אומר לכם כמי שגם ליווה את זה מהצד של העיר ירושלים, כי גם חשבנו שזה מנוע צמיחה לאקדמית הירושלמית. בירושלים יש כ-40,000 סטודנטים, לאורך שנים חשבנו שהיכולת למשוך סטודנטים זרים לירושלים היא מנוע צמיחה כלכלי. ואני חייב לומר לכם שהסתכלנו בעיניים כלות, בעיניים כלות, פעם אחר פעם על ההצלחה של המרכז הבין-תחומי, שבאמת הפך, אני כמובן אומר את זה לזכותו של המרכז הבין-תחומי בהרצליה, שפעם אחרי פעם הצליח למשוך את רוב הסטודנטים הזרים, והגידול הגדול ביותר של סטודנטים זרים. אבל בין השאר מה שאפשר את אותה משיכה לרייכמן הייתה היכולת לגבות שכר לימוד גבוה מסטודנטים בין-לאומיים ולאפשר להם תוכנית לימודים מותאמת. בגלל שכר הלימוד הגבוה אפשר היה להביא מרצים מהמגזר העסקי, מהאקדמיה, להעביר תוכניות באנגלית ולייצר תוכנית מושכת לסטודנטים זרים שבאו לעשות תואר אקדמי בישראל. והאוניברסיטאות והמכללות המתוקצבות האחרות מצאו את עצמן בחסר לעומת המוסדות הפרטיים, כי הם לא יכלו לגבות את שכר הלימוד הנוסף, לא יכלו לספק ולהשקיע באותן תוכניות לימוד, בעיקר בצורך לפתח תוכניות לימוד מותאמות לקהל הבין-לאומי, ובראשן כמובן לפתח תוכניות לימוד באנגלית. והדבר הזה, רואים את זה בנתונים. מוסדות הלימוד המתוקצבים לא הצליחו למשוך תלמידי חו"ל. אני אומר ברמה האישית, חוויתי את זה פעם אחרי פעם בסיפור הירושלמי, כשפשוט לא הצלחנו להביא לכאן מספיק תלמידי חו"ל, למרות איכותם של המוסדות האקדמיים בירושלים. פשוט לא הצלחנו, ופעם אחרי פעם הסתכלנו על ההצלחות במרכז, עוד פעם בראשות הבין-תחומי. המוטיבציה העיקרית לקידום הנושא הייתה העלאת הרמה והתחרותיות של מערכת ההשכלה הגבוהה,

דרך אגב, אני שמח, אני לא הייתי מחובר לתוכנית הזאת בשנה האחרונה, אני שמח לראות שהמל"ג וות"ת הגדירו היעד של משיכת סטודנטים מחו"ל, שמבחינתנו, כמו שאמרתי, לאורך שנים הייתה יעד תיירותי, במידה מסוימת, וכלכלי, כיעד להשבחת מערכת ההשכלה הגבוהה. אני יכול לספר שלפני שהגעתי לכנסת יצא לי לעשות איזשהו פרויקט עם הטכניון, שבא בעיניים כלות ואמר: תשמעו, אני חייב למשוך סטודנטים זרים כדי להיות מסוגל להתחרות ברמה של הסגל הבין-לאומי, כדי למשוך את הטובים ביותר בכל תחום ולהצטיין בו. והאמת היא שכשאתה נוסע לאוניברסיטאות זרות, יצא לי לראות את זה במעבדות המחקר ב-MIT, אתה בא ואתה נכנס למעבד, יצא לי לראות את זה במעבדה לאלקטרוניקה ב-MIT, במקרה בראשות ישראלי, אתה נכנס לשם, מתוך 60 חוקרים מכל העולם, אתה מוצא שם לא אמריקנים,

ויפנים, ומרוסיה, ומקנדה ומדרום אמריקה, כי חלק מהעניין היה הרב-גוניות, למשוך את טובי המוחות מכל מקום בעולם כדי שהמעבדה תהיה הטובה ביותר. והאמת, שהטכניון, כשהוא סיפר לי אז על האתגר שלו לפתוח אוניברסיטה בסין וגם בניו יורק, היה כדי להיות זרוע שמושכת את הטובים ביותר בכל תחום ללמוד במדינת ישראל, גם לטובת האקדמיה הישראלית. והיה מאוד קשה לטכניון לעשות את זה, והאמת שמספר הסטודנטים הזרים שמצאנו אז בטכניון,

היה מוגבל. עכשיו, הבעיה הבסיסית ידועה, והיא שהלימודים כמובן יותר קל למשוך סטודנטים זרים לאוניברסיטה בארצות הברית או באנגליה או בקנדה, בגלל השפה האנגלית והעובדה שכל תוכניות הלימוד הן באנגלית. בישראל גם ככה, למרות שיש לנו פקולטות מצוינות בלא מעט תחומים,

ולכן המוטיבציה הזאת הייתה, 1. להעלות את הרמה והתחרותיות של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל באופן שימשוך סטודנטים בין-לאומיים ברמה אקדמית גבוהה לישראל, שישולבו ככל הניתן באותן כיתות עם הסטודנטים הישראלים, במודל התקצוב של הוועדה לתכנון ותקצוב הקיים היום. ות"ת מסבסדת את כל הסטודנטים בתוכניות המתוקצבות במוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם, ללא הבחנה בין אזרחי ותושבי ישראל לאלה שאינם כאלה. בעת העריכה של דו"ח מלץ, מספר סטודנטים הבין-לאומיים שהגיעו ללמוד בישראל היה קטן, ומרביתם היו יהודים הזכאים לעשות עלייה לארץ בהתאם לחוק השבות. מדובר אז על שנות ה-50. כיום, לאור המדיניות של מדינת ישראל ככלל, ושל המועצה להשכלה גבוהה וות"ת בפרט, לקידום שיתופי פעולה בתחום ההשכלה הגבוהה עם מדינות רבות בעולם, ובעקבות הסכמי שיתוף פעולה שנחתמו בעניין הזה, גדל באופן משמעותי מספר הסטודנטים הבין-לאומיים המגיעים ללמוד בישראל, ונראה שאין מקום להמשיך לסבסד את הסטודנטים האלה על חשבון סטודנטים ישראלים. כלומר המצב הוא עוד יותר קיצוני ממה שאמרתי: מגיע הסטודנט הזר, ולא רק שהוא לא משלם יותר ומאפשר לפתח תוכניות לימוד מותאמות לו בגלל יותר משאבים, אלא שהוא בעצם נמצא כאן על סבסוד ות"ת כמו סטודנט ישראלי רגיל.

בעניין הזה המצב חמור עוד יותר, ולכן, גם כאן יש אפשרות להקל את המצב.

יש מקום להתיר למוסדות להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבם לגבות מסטודנטים בין-לאומיים שכר לימוד גבוה יותר מזה הקבוע בדוח ועדת מלץ, בהתאם לעקרונות המדיניות, ביחס למערכת ההשכלה הגבוהה ולצרכיה.

הוא מדבר 30 דקות. לפיכך, מוצע לתקן את חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958, ולקבוע כי המועצה להשכלה גבוהה, לפי הצעת ות"ת ולאחר התייעצות עם המוסדות שהמדינה משתתפת בתקציבן, מדובר כאמור רק על מוסדות מתוקצבים, תקבע כללים בדבר קביעת שכר הלימוד מסטודנטים בין-לאומיים בדבר עדכונו. אז רק קצת לתת לכם רקע, ורק עוד שאלה אחת, חברים, ז'קלין, מה מצבנו? הכול טוב? אנחנו יכולים להתקדם ולדבר על דברים נוספים? עלא כיפאק. לא, לא, בסדר, רק לדעת מה אתם מתכננים. אתם רוצים להעלות עוד חוקים היום? מה אתם מציעים? מה התוכנית? אתה הולך עכשיו לנאום פה על,

ביקשו שנדבר על נושאים שונים. אני אשמח לדבר על מה שמעניין אתכם. אני רק אגיד עוד מילה אחת על החוק, ואתה עושה פה פיליבסטר שמישהו יעביר את החוק הזה. תעבירו את החוק,

אני אתן כמה, מה אתה רוצה? לא, אני אשמח להעביר אותו יחד אתכם. אתם רוצים לסכל, אתם רוצים לסכל את החוק הזה?

דיברנו על שותפות, אתם רוצים לסיים את החוק הזה? אנחנו רוצים להצביע בעד החוק הזה. אני גם רוצה שתצביעו בעד החוק הזה. אז תפסיק לעשות הצגה, פשוט ביקשו ממני, מה זה "ביקשו"? ביקשו ממני להסביר קצת יותר על החוק. אתם רוצים להקפיא את החוק, אני גם רוצה.

אני חושב שזה חוק מצוין. אל תבלבל לנו את

אז תרד למטה. ביקשו ממני להסביר יותר על החוק. אתה הורס, אתה מבזה, למה מבזה? עיסאווי, זה חוק חשוב, למה לבזות?

אבל למה לבזות? זה חוק חשוב. תסתכל, אתה נגד ההשכלה הגבוהה?

אני יודע, אין לי ספק שאתה בעד החוק. לא מוכנים לשבת בבית, אין לי ספק.

תתביישו לכם, תתביישו

הרוב המכריע של הסטודנטים הזרים האלה הגיעו מארצות הברית, כ-29%. אין לך מה למכור, אין לך מה למכור. מצרפת הגיעו 10% מהסטודנטים, מרוסיה, 10% ומאוקראינה, כ-8%,

הפתיע אותי כשראיתי את הנתונים האלה. אני מדבר רק על סטודנטים שנמצאים כאן בתוכניות לימוד מלאות. הנתונים האלה לא מתייחסים, לא מתייחסים, לסטודנטים זרים ששוהים בישראל לתקופות קצרות במסגרת חילופי סטודנטים.

וזה הבדל, חשוב לומר את זה, שיש הבדל משמעותי בין סטודנטים זרים שנמצאים כאן לחילופי סטודנטים, לתוכניות קצרות, לסמסטר, מה שנקרא בלעז study abroad, לבין תוכניות לימוד מלאות, שזה בעצם המטרה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לראות סטודנטים שבאים לעשות כאן תארים,

תואר שני, כמו שמקובל במדינות אחרות.

ביולי 2016 קיבלה המועצה להשכלה גבוהה לקדם את נושא הבין-לאומיות של האקדמיה בישראל,

מהלך שיתרום לאקדמיה הישראלית הן מבחינה כלכלית והן מבחינת שיפור האיכות, זה ביזיון. כניסה של ישראל לשוק הסטודנטים הבין-לאומיים והפיכתה ליעד למשיכת סטודנטים זרים.

באופן מיוחד אני יכול לומר לכם כמה הנושא הזה לאחרונה דיבר,

מזמן כבר היה צריך, אה, באמת? חשבתי שאנחנו רוצים לשכנע אתכם בזה. דבר מהר, רועי,

אה, השתכנעתם? הלכנו הביתה. אני, אתה מקשיב לה ולא לי? לא, לא, דווקא ביקשו שאני ארחיב על זה. ביקשו שנרחיב על החוק.

אז אני רק מוסיף ומסיים שמקור, למה אמרת לו לרדת? רק ככה משפט אחד, עם ה-punch line הגדול, עם ה-punch line הגדול: סטודנטים זרים בארצות הברית מכניסים,

27 מיליארד דולר ב-2014. ולכן, כמו שאני מסביר, זה חוק חשוב, ואני חושב שהוא עוד דוגמה לחוקים משמעותיים, אחד מני רבים, שהעברנו במהלך המושב הזה. אז בעניין הזה אני רוצה להודות,

אני אומנם מצטער שנאלצנו להגיע לסיטואציה כזאת היום, אבל בשורה התחתונה זה מייצג את מה שאנחנו אומרים לאורך כל המושב הזה: יש מי שבא לדבר ויש מי שבא לעבוד. אנחנו פה בשביל לעבוד, ואנחנו נמשיך לעבוד ולהעביר חוקים. אדוני היושב-ראש, תודה רבה. תודה לחבר הכנסת רועי פולקמן, שהציג לנו את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז 2017, לקריאה ראשונה. יש לנו רשימת דוברים. אני מודיע שהרשימה נעולה. אראל מרגלית, תמר זנדברג, טלב אבו עראר, יוסי יונה, מירב בן ארי, מיכל רוזין, זוהיר בהלול, עיסאווי פריג' מוותר, אחמד טיבי, עבד אל חכים חאג' יחיא, יואל חסון, זהבה גלאון. עד כאן רשימת הח"כים שנרשמו. כולם או לא היו או ויתרו. לכן, אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה ראשונה.

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים), התשע"ז 2017. מי בעד? מי נגד? אפשר להצביע. לאיזה ועדה זה הולך? לוועדת חינוך, לא? אני עוד לא יודע אם זה עבר או לא, אז איך אני אגיד לך לאיזו ועדה זה הולך? זה מה שנזכור מכולנו. זה עוד חוק חשוב שעובר. מפלגת העדר. זה, עוד חוק חשוב שעובר,

יאללה, נו,

יאללה, יאללה. ההצעה להעביר את הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 20) (שכר לימוד לסטודנטים בין-לאומיים),

לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. חברי הכנסת, שלושה בעד, אפס מתנגדים, אחד נמנע. הצעת החוק אושרה, ותועבר להכנתה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת החינוך, התרבות והספורט של, אני מבקש כספים, אדוני.

חברי הכנסת, אנחנו סיימנו עם החוקים. אין לי אלא להצטרף למצטערים על כך שאנחנו מסיימים את המושב הארוך הזה, שבו באמת נעשו כמה דברים, באווירה כפי שאנחנו רואים. אבל כנראה כל פעם, כפי שאמר לי עכשיו אחד העובדים הוותיקים בכנסת, אנחנו כל פעם אומרים שהגענו לשיא וראינו את הכול, וכל פעם מגיעים לשיאים חדשים. חברי וחברות הכנסת, אנחנו בזה חותמים את כנס הקיץ ואת המושב השלישי של הכנסת העשרים. בתקופה הקרובה משכן הכנסת יהיה נעול, אך הפעילות הפרלמנטרית תימשך בעוז. אין לי ספק שנבחרי הציבור, שפעלו ללא לאות בתוך הכנסת במהלך הכנס האחרון, ימשיכו באותו המרץ גם מחוצה לה במהלך הפגרה. כמנהגנו, אני מבקש לומר תודה רבה לכל אלו שבמקצועיות ובמאור פנים מאפשרים את עבודתה הסדירה של הכנסת, ביום ובלילה, גם בימים הרגועים וגם באלו המאתגרים. עובדי הכנסת, מכל המחלקות ומכל האגפים, עושים את עבודתם במסירות ובאחריות יוצאת מן הכלל. בשם כל חברי הכנסת, תודה לכם. תודה לסגני ולסגניותי, תודה למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ ולסגן מזכירת הכנסת נאזם בדר ולכל צוות מזכירות הכנסת. תודה למנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ ולכל אנשי צוותו. תודה ליועץ המשפטי של הכנסת עו"ד איל ינון ולכל עובדי הלשכה המשפטית. תודה לקצין הכנסת יוסי גריף ולאנשי משמר הכנסת המסורים. תודה למנהלי ולעובדי הוועדות, למנהלי ולעובדי הסיעות, לראשי החטיבות, למנהלי המחלקות, לסדרנים, שמלווים אותנו כאן בכל מקום, למחלקת הפרוטוקולים, למחלקת דברי הכנסת, ליועצים הפרלמנטריים ולכל מי שבלעדיו לא היינו יכולים למלא בכנס הזה את משימתנו המרכזית, לייצג נאמנה את אזרחי ישראל, לחוקק חוקים מטיבים ומועילים ולפקח על עבודת הממשלה. אני מבקש להודות באופן אישי ליועצי, לנשות ולאנשי לשכת היושב-ראש, המלווים את עבודתי יום-יום ושעה-שעה, ברוחב דעת ובעין טובה. תודה רבה לכם. אני מאחל לכולנו קיץ מוצלח וחופשה נעימה. ככל שלא ניפגש כאן בכנסי פגרה, ואני מעריך שדווקא כן ניפגש, נפתח, בעזרת השם, את המושב הרביעי של הכנסת בב' בחשוון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017.